הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון מס' 2), התשע"ה 2015, שהחזירה הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי (תיקון), התשע"ה 2015.

חברי הכנסת, אני מתכבד להודיע לכנסת, שעל-פי סעיף 42 לחוק-יסוד: הכנסת, עם מינויו של חבר הכנסת דני דנון לתפקיד ראש המשלחת הקבועה של ישראל לאו"ם, ביום י"ב באלול התשע"ה, 27 באוגוסט 2015, נפסקה כהונתו כחבר הכנסת, ובמקומו באה חברת הכנסת שרן מרים השכל. בהתאם סעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת וסעיף 2 לחוק הכנסת, אני מזמין את שרן מרים השכל לעלות לדוכן. בבקשה. בהתאם לסעיף 15,

חברת הכנסת שרן מרים השכל,

זה נוסח ההצהרה: אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייבת

אני מזמין את חברת הכנסת שרן מרים השכל לומר מילים מספר. בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, משפחתי היקרה, הגעתי לישראל כעולה חדשה מקנדה אך גדלתי כצברית. אמי ממוצא מרוקאי ואבי ממוצא גרמני, כך שאפשר להגיד שאני חצי-חצי. אמי מסורתית ואבי חילוני, ומשניהם ינקתי ערכים, כך שאפשר להגיד שאני גם וגם, גם חילונית, גם מסורתית, גם עולה חדשה וגם צברית, גם מזרחית וגם אשכנזייה. אבל מעל כל אלה יש לי תחושת שייכות אחת: אני ישראלית. הדור שאליו אני שייכת הוא דור של ישראלים "גם וגם". רובנו גדלנו להורים ממוצא מעורב, ובמסגרות החיים המשכנו והתערבבנו, בבית-הספר, בצבא, באוניברסיטה, הלכו ההבדלים בינינו והיטשטשו. כולנו ישראלים. החודשים האחרונים העלו שוב על פני השטח את הקרעים בחברה הישראלית, והמאבק על דמותה של מדינת ישראל הפך לעתים אלים ומתלהם. התוקפנות, הכוחניות, ההסתה, מעשי הרצח, פיגועי הטרור, כל אלה מילאו את כותרות העיתונים בחודשים האחרונים. בימים כאלה הציבור בישראל נושא עיניו אל נבחריו כאן, בבית הזה, אל המילים שנאמרות מעל הדוכן, אל המעשים ואל העקרונות שמנחים את חברי הכנסת בהצבעתם בעד או נגד. זוהי אחריות גדולה המוטלת על כתפינו, חברי הכנסת, זו אחריות גדולה המונחת על כתפי מהיום, אחריות למילותי, אחריות למעשי ואחריות לעתידו של הדור שלי כאן במדינת ישראל. אחד הדברים המנחמים שאני מוצאת בישראל הוא העובדה שבשעת משבר העם כולו מתגייס להגנה על המדינה כנגד האיומים בחוץ, אך יותר מכך, כאשר האלימות, הקיצוניות, מעלות את ראשן, מגיעה תגובת-נגד סולידרית ומלכדת מכל שורות החברה, כדי לשמור על המדינה מבפנים. ראינו זאת בהתייצבותם של רבנים ונציגי הציבור הדתי בגינוי הרצח הנתעב במצעד הגאווה בירושלים, ראינו זאת בקבוצות של ישראלים ויהודים חובשי כיפה שבאו לנחם בכפר דומא, ובעיקר, ראינו זאת בהתגייסותם המרגשת של אזרחי ישראל למען חיילי צה"ל בקיץ שעבר, את החיבוק לחיילים הבודדים ואת התפילות לשלומם של יהודים קורבנות הטרור הפלסטיני. דוגמאות אלו הן ההוכחה לכך שהרוב המכריע של אזרחי ישראל שואף לאחדות. עלינו לחזק את הכוחות האלה ולפעול אתם, לעודד את הלכידות סביב ערכים משותפים. וזו האחריות המוטלת עלי מיום זה והלאה. זו השליחות שאני נושאת אתי כנציגת הדור שאליו אני שייכת. אני מבקשת מחברי הכנסת הוותיקים, מכל סיעות הבית: עזרו לנו, לדור הצעיר, לתפור את הקרעים ולהרכיב את הפסיפס המגוון והייחודי שאנחנו לכדי תמונה אחת שלמה. היו אתנו כוח חשוב ומוביל בדרך ליצירת חברה פחות מפולגת, פחות אלימה ויותר סולידרית. בעוד 50 או 100 שנים ילמדו בבתי-הספר על התקופה הנוכחית כעל היסטוריה רחוקה. מה ייכתב בספרי הלימוד אז? האם האלימות של החודשים האחרונים תסמל את דמותה של המדינה, או שיהיו אלה התעשייה המתקדמת, תנופת הפיתוח וההתיישבות, היצירה התרבותית והידע הטכנולוגי שאנחנו מפיצים בעולם? האם תאופיין תקופה זו בפלגנות, או שמא בהתחזקותו של שלטון החוק ובהתחזקות החברה האזרחית? האם תהיה תקופה זו עדות להגדלת הפער בין המעמדות והסקטורים בחברה, תקופה של כניעה לפופוליזם סקטוריאלי, או שמא עידן של עצמאות כלכלית ורווחה, עם שוק חופשי מפותח וכלכלה משגשגת? אני מבינה את גודל האחריות שאני נושאת מעכשיו, אחריות שבבסיסה ההבנה שכאשר אנו פועלים במסגרת תפקידינו הפרלמנטריים היום אנו מעצבים את ספרי ההיסטוריה של המחר. מתוך הבנה זו אני עומדת כאן היום ושואלת את עצמי: איזו בשורה המקום הזה נושא עבור צעירים בני הדור שלי? אילו חיים מציע המשכן הזה לדורות הבאים? לנוכח השאלות האלה אני נמלאת בחרדת שליחות אל מול האחריות האדירה שמונחת על כתפי מהיום. רבים הם הדברים שאנחנו יכולים לעשות, דברים שעבורם שלח אותנו ציבור הבוחרים לבית הזה. אלה אותם דברים שעליהם דיבר זאב ז'בוטינסקי כעמודי התווך של חברה חופשית וצודקת: מעון, מזון, מלבוש, מורה ומרפא. נבחרתי לשמש חברת כנסת בזכות תמיכתם של צעירים רבים שמבקשים שקולם יישמע, שקוראים לנו לפעול במשותף כדי להבטיח דיור בר-השגה,

מלבוש וצורכי חיים בסיסיים במחירים שווים לכל נפש, השכלה טובה בהישג יד ושירותי בריאות ציבוריים ברמה טובה. מחויבות זו היא מחוץ לכל מחלוקת פוליטית, ובישראל של היום, ישראל של כלכלה יציבה, של שוק חופשי ושל יזמות פרטית שוברת שיאים, מימושה בהחלט אפשרי. עתידה של ישראל, חוסנה החברתי, יכולתנו לעמוד במשברים ואתגרים אלה, לא יתקיימו ללא שילוב אמיתי בין שמירה בלתי מתפשרת על ביטחון האזרחים בכל מקום ובכל זמן לבין קיומה של כלכלה חופשית, יוזמת, כלכלה שמעודדת עסקים ותומכת ביוזמה הפרטית. כי ביטחון לאורך זמן אין פירושו רק מלחמה בטרור ועמידה נחרצת מול האיומים מבחוץ, ביטחון לאורך זמן מושתת גם על כלכלה יציבה, על חברה חזקה וסולידרית, ולא רק בשעות מלחמה אלא ביום-יום.

יש דברים רבים שאנו יכולים לעשות יחד למען אוכלוסיות חלשות ומוחלשות, למען שוויון מגדרי, למען חירות האזרח במדינתנו, למען שוויון זכויות הלהט"בים, למען איכות הסביבה.

הוותיקים ממני, יודעים טוב יותר מחברת כנסת צעירה וחדשה שלא די בדיבורים, שמוטלת עלינו החובה גם לעשות, בעבודה הפרלמנטרית ובעבודת שטח, בחקיקה ובמתן דוגמה. זו מהותה של האחריות המוטלת על כתפי מהיום והלאה. הפעם הראשונה שבה הרגשתי שליחה של העם שלי, של המדינה שלי, הייתה בהיותי ילדה קטנה, בסך הכול בת חמש,

ילד מוסלמי שזיהה את המבטא הישראלי שלי צעק לעברי: "יהודייה מלוכלכת". כבר אז הבנתי את משמעותה של ישראל כבית עבורי ועבור ילדות וילדים כמוני. אחרי שירות קרבי במשמר הגבול, שירות שהיה עבורי זכות יותר מאשר חובה,

כמו רבים אחרים בני דורי, נסעתי לטייל מעבר לים, לראות את העולם ולטעום ממנו, אך תחושת הזרות לא הרפתה ממני לרגע, ופעמים רבות חשתי כמו אותה ילדה בת חמש בפריז המותקפת רק בשל יהדותה. לכן, עבורי אין מקום ראוי יותר מהבית שלי, המדינה האחת שלי, ואני פה היום כדי להילחם על חיים טובים כאן בארץ הזאת. חונכתי מילדות למעורבות חברתית, לאהבת העם והארץ, חונכתי למחויבות למדינה ולחובת ההגנה עליה ועל ירושלים בירתה. זאת, כך לימדו אותי הורי, משמעותה של הציונות. והיום מוטלת עלי האחריות כחברה בכנסת ישראל לממש את הערכים שעליהם גדלתי ולהפוך אותם מרעיון למעשה. יש מגוון דתות, עדות ותרבויות בבית הזה, יש מגוון דעות ואורחות חיים, בדיוק כמו מחוץ לבניין הכנסת, משכנה של הדמוקרטיה הישראלית. ונכון, לעתים נדמה שגם כאן רב המפלג על המאחד, אך אני מאמינה שלא כך הדבר, ואני מייחלת לשיתוף פעולה פורה עם כל חברי הכנסת ומוסדותיה כדי להביא בשורה אופטימית לדור שלי ולדורות הבאים שיבואו אחריו. העבודה היא קשה, האחריות היא רבה, ולעתים נראה שאנו נמצאים במלחמה בלתי נגמרת על עצם קיומנו כאן. אך אני מאמינה בדברים שאמר מנחם בגין, זיכרונו לברכה, בכנס של תנועת החרות לפני 61 שנה: אין סיבה לייאוש, אלא להפך, יש יסוד לאמונתנו, ועוד נזכה לימים גדולים ולהגשמה מלאה של ייעודנו ההיסטורי. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת שרן מרים השכל על נאום הבכורה שלך, יבואו עוד לא מעט נאומים. כרגיל, אדוני שר הביטחון, אתה תכף תעלה, אבל ניתן דקה לחברים והחברות לברך את חברת הכנסת שרן מרים השכל. אנחנו ננצל את הדקה הזאת גם לברך ביציע האורחים את חברי המשלחת הפראלימפית, שהם אורחים של שדולת הספורט בכנסת, כל הכבוד, ובהצלחה גם בהמשך. אני מתכבד להזמין את שר הביטחון חבר הכנסת משה בוגי יעלון לברך את חברת הכנסת הנבחרת הטרייה שרן מרים השכל. בבקשה, אדוני. חברים, נא לשבת. כמיטב המסורת, חבר כנסת ותיק יברך את חברת הכנסת הטרייה.

הכנסת זוהר, סגן השר מזוז, נא לשבת. חברי הכנסת קיש, ביטן, נגוסה, שבו, חברים. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, משפחת השכל, ואחרונה חביבה, חברת הכנסת החדשה שרן השכל, זכיתי להכיר את שרן בחודשים האחרונים, לגלות אדם עם דרך, רצון עז לתרום לחברה הישראלית ופוטנציאל רב שעתה הגיעה העת לממשו.

חברת הכנסת השכל, היכולת,

האמונה והערכים להיות חברת כנסת ראויה, וטוב שאישה נוספת מצטרפת, וכעת חובת ההוכחה היא עלייך. החל מהיום את הופכת להיות שליחת ציבור, והתואר חברת הכנסת, מחייב. היותך נבחרת מעמיסה על כתפייך אחריות גדולה, לא רק כלפי מי ששלחו אותך לכנסת ישראל אלא לכלל הציבור, והציפיות ממך רבות. בתקופה שבה סופגת כנסת ישראל וסופגים חברי הכנסת קיתונות של ביקורת, לעתים גם בצדק, עלייך לזכור כי עיני הציבור מופנות אלייך. הקדישי מחשבה לפני כל צעד ושעל, בבחינת "סוף מעשה במחשבה תחילה". התייחסי בכבוד הראוי לחברייך וחברותייך בבית הזה, גם אם אינם ממפלגתך וגם אם דעתם רחוקה מדעתך. כולנו, קודם כול, בני-אדם. הקפידי על צניעות וענווה, יש לך את זה. אל תתביישי ללמוד ולשאול ולחקור, כי הדרך ארוכה, ופוליטיקה, למרות השם הרע שיצא לה, דורשת ניסיון,

שיקול דעת, לצד רצינות והעמקה. כאן, בבית הזה, מתקבלות החלטות הרות גורל, ואזרחי ישראל יאמינו לך ויתמכו בך אם תוכיחי שאת רצינית ואחראית. נווטי דרכך במסלול הפוליטי לפי מצפן ומצפון, ולא על-פי שבשבת הרוחות שבאה לידי ביטוי בסקרים. הישארי נאמנה לעמדותייך והילחמי עליהן. שמרי על תרבות דיון הגונה והוגנת, הילחמי למען שלטון החוק ואל תיתני יד להפרתו. בקורות החיים שלך, חברת הכנסת השכל, מסופר שהיית אלופת הארץ בדיבייט, בוויכוח. כך גם ייצגת בכבוד את מדינת ישראל בזירה הבין-לאומית. חשוב שתזכרי שכאן תמיד יהיה מישהו שיצעק יותר חזק ממך. עלייך לפתח עור של פיל, כי נפלאות הטוויטר והפייסבוק ילמדו אותך שלכל אחד יש דעה על כל דבר, גם מבלי לבדוק או ללמוד את הנושא, לצערנו, ולא חסרים מקומות להביע את הדעה הזאת, ולעתים מזומנות באופן ציני וארסי. אל תאפשרי לביקורת לשבור אותך, גם אם אינה מוצדקת. לעתים עוד תגלי שאנחנו גם טועים, למדי מהטעויות הללו, כי זו הדרך להתקדם ולהשתפר. דעי כי בסופו של דבר החיים מורכבים, ושטחיות סופה להתרסק לקרקע המציאות. את מייצגת בבית הזה, חברת הכנסת השכל, את תנועת הליכוד ובעיקר את צעירי הליכוד. זכרי את ערכי הבסיס של התנועה הזו ואל תתפשרי עליהם. זכרי כי מי שהתווה אותם היה ראש הממשלה לשעבר מנחם בגין, זיכרונו לברכה, שציטטת מדבריו, דמוקרט אמיתי ומושא לחיקוי והערכה גם בימינו אלה. עזרי לנו לשמור על תנועת הליכוד ממלכתית ושפויה ברוח דרכו של מנחם בגין, כזו אשר ביד אחת לא מתפשרת על ביטחונה של מדינת ישראל וביטחונם של אזרחיה וביד השנייה מקפידה על שלטון החוק, קלה כחמורה, אינה מאבדת את רגישותה החברתית ונוגעת בכל שכבות העם. אל תתנתקי מהעם. ממנו תספגי גם את תעצומות הנפש להמשיך בדרך. את בשליחותו. זכרי את כל אלו, חברת הכנסת שרן השכל, יש לך הכלים להצליח בשליחותך. עלי והצליחי. תודה לשר הביטחון חבר הכנסת משה בוגי יעלון. חברת הכנסת השכל, כבר ביום הראשון הצלחת לשבור שיא, גם בסיעתך סיעת הליכוד וגם בכנסת העשרים, של מספר חברות הכנסת. אנחנו בכנסת, אם אני לא טועה, גברתי המזכירה, עם 30 חברות כנסת, ובסיעתה של שרן,

שבע, אני חושב.

שבע חברות כנסת.

משיא לשיא תמשיכי ככה, תודה. בעבודה שלך. אמרו שאין נשים, אמרו: אין נשים בליכוד, אמרו, לא? אין נשים בליכוד. אנחנו במליאה, יש שבע נשים בליכוד. במליאה נעסוק בדברים חיוביים היום. אל תגזים, למה לא? חברי הכנסת, הסעיף הבא, 30 מנדטים,

חברת הכנסת, השכל הצליחה כבר, הצליחה אפילו להצית כבר ויכוח, חברי הכנסת, הסעיף הבא, סעיף 3 בסדר-היום: הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 22(ג) לחוק-יסוד: הממשלה בדבר הפסקת כהונתו של שר בממשלה. ימסור את ההודעה השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. אדוני רוצה למסור את כל ההודעות ברצף, אז תעלה בינתיים. הסעיף הבא הוא הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה על החלטתה להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה את שטח הפעולה דיפלומטיה ציבורית, אשר הועבר למשרד ראש הממשלה ממשרד ההסברה והתפוצות בהתאם לסעיף 5 להחלטת הממשלה מס' 74 מ-28 באפריל 2013 וכונה בשם הסברה, ועל כך נמסרה הודעה לכנסת ב-29 באפריל 2013. גם כאן השר לוין ימסור לנו את ההודעה. והודעת הממשלה בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה בדבר צירוף חבר הכנסת יעקב ליצמן כשר נוסף בממשלה, והודעתה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה למנות את השר יעקב ליצמן לשר הבריאות במקום ראש הממשלה ושר הבריאות בנימין נתניהו. עם צירופו של חבר הכנסת יעקב ליצמן לממשלה ומינויו לתפקיד שר הבריאות במקום ראש הממשלה שמילא את תפקיד שר הבריאות, נפסקה כהונתו של חבר הכנסת ליצמן כסגן שר במשרד הבריאות. ההודעה הזאת תדרוש מאתנו הצבעה. וההודעה האחרונה: הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה על החלטתה למנות את השר אופיר אקוניס לשר המדע, הטכנולוגיה והחלל, במקום השר דני דנון שכהונתו בממשלה נפסקה בהתאם לסעיף 22(ג) לחוק-יסוד: הממשלה עם מינויו לתפקיד ראש המשלחת הקבועה של ישראל לאו"ם. גם כאן אנחנו נצטרך להצביע. לאחר שחבר הכנסת והשר המקשר בין הממשלה לכנסת יריב לוין ימסור את כל ההודעות, נקיים דיון משולב בהודעות הממשלה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, כבוד השרים, חברות וחברי הכנסת, אני מבקש כמובן להצטרף ולברך את חברתנו חברת הכנסת שרן השכל, שאין לי ספק משמיעת נאום הבכורה שלה שזווית הראייה הייחודית והחשובה שהיא מביאה אתה לכנסת תהווה תרומה חשובה גם לבית כולו ובוודאי גם לסיעה שלנו, לסיעת הליכוד, ואני מאחל לה הצלחה גדולה. אדוני היושב-ראש, בהתאם לסעיף 9(א)(6) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, אני מתכבד להודיע לכנסת כי בהתאם לסעיף 22(ג) לחוק-יסוד: הממשלה נפסקה כהונתו בממשלה של השר דני דנון, שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, ב-27 באוגוסט 2015, וזאת בעקבות החלטת הממשלה למנות את דני דנון לראש המשלחת הקבועה של ישראל לאו"ם.

אני מתכבד להודיע לכנסת, בהתאם לסעיף 9(א)(11) לחוק הממשלה, התשס"א 2001, כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 31(ד) לחוק-יסוד: הממשלה, להעביר ממשרד ראש הממשלה למשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה את שטח הפעולה דיפלומטיה ציבורית, אשר הועבר למשרד ראש הממשלה ממשרד ההסברה והתפוצות, בהתאם לסעיף 5 להחלטת הממשלה מס' 74, מ-28 באפריל 2013, וכונה בשם הסברה, ועל כך נמסרה הודעה לכנסת ב-29 באפריל 2013. הודעה שנייה: אני מתכבד להודיע לכנסת כי הממשלה החליטה, בהתאם לסעיף 15 לחוק יסוד: הממשלה, לצרף את חבר הכנסת יעקב ליצמן כשר נוסף בממשלה. כן החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, למנות את השר יעקב ליצמן לשר הבריאות, במקום ראש הממשלה ושר הבריאות בנימין נתניהו. עם צירופו של חבר הכנסת יעקב ליצמן לממשלה ומינויו לתפקיד שר הבריאות במקום ראש הממשלה שמילא את תפקיד שר הבריאות, נפסקת כהונתו של חבר הכנסת ליצמן כסגן שר במשרד הבריאות. כן החליטה הממשלה, בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, למנות את השר אופיר אקוניס לשר המדע, הטכנולוגיה והחלל במקום השר דני דנון, שכהונתו בממשלה נפסקה בהתאם לסעיף 22(ג) לחוק-יסוד: הממשלה, עם מינויו לתפקיד ראש המשלחת הקבועה של ישראל לאו"ם. בהתאם לסעיפים 15 ו-31(א) לחוק-יסוד: הממשלה, מבקשת הממשלה את אישורה של הכנסת להחלטותיה בדבר צירוף שר לממשלה ולשינויים בחלוקת התפקידים בממשלה. הודעה שלישית: אני מתכבד להודיע לכנסת כי הממשלה החליטה לשנות את שמות המשרדים כדלקמן: שמו של המשרד לאזרחים ותיקים שונה, והוא יהיה: המשרד לשוויון חברתי. שמו של משרד הבינוי שונה, והוא יהיה: משרד הבינוי והשיכון. בהתאם לפקודת פקידי הממשלה (שינוי תארים), 1940, תפורסם הודעה ברשומות שלפיה ישונה תוארם של השרים העומדים בראש המשרדים הנ"ל, כך שהם ייקראו: השרה לשוויון חברתי ושר הבינוי השיכון בהתאמה. הודעה אחרונה, לעניין החלת דין רציפות: בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, ועדת השרים לענייני חקיקה החליטה, על דעת הממשלה, להודיע במליאת הכנסת על רצונה של הממשלה להחיל דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת-חירום) (ביטול תקנות), התשע"ג 2013, הצעות חוק, הממשלה, מס' 782, מ-2 ביולי 2013. תודה. תודה לשר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין. למען הסר ספק, השר לוין הודיע לנו גם הודעות הממשלה, שבסדר-היום הן בסעיפים 7 ו-8, על שינוי שמות המשרדים ועל רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק. לא ציינתי את זה כשהזמנתי את השר המקשר למסור את ההודעות. כפי שנאמר, אנחנו עוברים לדיון המשולב בהודעות שנמסרו על-ידי השר המקשר. הראשונה ברשימת הדוברים היא חברת הכנסת זהבה גלאון,

גברתי. אחריה, חברי הכנסת מיקי רוזנטל, דניאל עטר, תמר זנדברג, דב חנין וכן הלאה. חברי כנסת שלא יהיו במליאה ויושב-ראש הישיבה יקרא בשמותיהם, יאבדו את רשות הדיבור ודאי. בבקשה, גברתי, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, זו פתאום התרגשות ככה לחזור למליאה, משביעים חברת כנסת חדשה. ברכות בהזדמנות הזו. אני רוצה לומר שמרצ תצביע נגד מינוי השרים החדשים, אומנם הם לא שרים חדשים, זה סוג של reshuffle בתפקיד, זו עמדה מסורתית שלנו, ואין בה כדי להביע דבר וחצי דבר על המועמדים לתפקידים. אני רוצה לנצל את ההזדמנות,

שאני עומדת כאן על הדוכן ולהתייחס לסקר שקראתי היום בעיתון "ישראל היום", שמתייחס למורי ישראל. תמיד נוהגים לבחון את הידיעות של התלמידים בישראל. אני מודה שנדהמתי מתוצאות הסקר. נתונים כמו מה זה כ"ט בנובמבר, מורים לא ידעו, ועוד שורה של דברים, כך שזה היה די מזעזע לחשוב בכלל שאלה המורים שלנו. אבל הדגש שאני רוצה לשים בדברי הוא על נתון מדהים, חברי חברי הכנסת: 57% מהמורים במדינת ישראל לא ידעו מה זה הקו הירוק. אני מודה שלא האמנתי למראה עיני. אני קראתי שוב את הסקר הזה, ואכן, 57% מהמורים במדינת ישראל, שמלמדים את התלמידים במערכת, שלא לדבר על הקיצוצים החוזרים ונשנים במערכת החינוך ובמערכת ההשכלה הגבוהה, זו בעיני הצלחה פנומנלית של ממשלות ישראל לדורותיהן, שהצליחו לטשטש את הקו הירוק, שהצליחו להביא למצב שמורים בבתי-ספר במדינת ישראל לא יודעים מה זה הקו הירוק. כדי להסיר ספק ולסבר את אוזנם של אותם מורים, אני רוצה להדגיש שהקו הירוק הוא מושג שמתייחס להבחנה בין ישראל הריבונית והלגיטימית, בגבולות הקו הירוק, לבין הכיבוש וההתנחלויות. והעובדה שיש בין המורים במדינת ישראל מספר כזה עצום של מחנכים בכיתות ומורים בכיתות שאמורים ללמד אותם ידע, היסטוריה, אזרחות, שלא יודעים מה המשמעות של הקו הירוק במדינה ששולטת 48 שנים על הגדה המערבית, על השטחים, על יהודה ושומרון, אני חושבת שמדובר בחרפה. זה לא לכבודה של מערכת החינוך, וזה בוודאי לא לכבודם של מי שממנים את אותם מורים שלא יודעים מה זה הקו הירוק. תודה רבה, אדוני. תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. אני מתכבד להזמין את חבר הכנסת מיקי רוזנטל,

אחריו, חבר הכנסת דניאל עטר. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, ידידי וחברי חברי הכנסת, שרים אני לא רואה, יש, שלום, כבוד השר כץ, מה שלומך? הכול בסדר? החופשה הייתה נעימה? היה עלא

קודם כול, אני תומך במינויו של ליצמן לשר הבריאות. הוא היה סגן שר מצוין, הוא מבין בענייני בריאות, ואני מאחל לך הצלחה רבה, הן כסגן שר והן כשר. באמת תצלח דרכך. הצלחתך הצלחתנו. אבל אני באמת רוצה לדבר על נורמה של שרים. אתמול פורסם ששר החינוך יזם מהלך מבורך,

של חמש יחידות במתמטיקה, אלא שאת הקמפיין לטובת העניין הזה קיבל כחוק ידידו ויועצו בעבר ובהווה, שמשמש עד היום יועצו, מר קלוגהפט. מר קלוגהפט הוא באמת יועץ תקשורת מצוין ואסטרטג תקשורתי, אני אומר לכם, מהטובים שיש, והוא מאושר על-ידי לפ"מ. ובכל זאת, יש פה ריח רע מאוד, ואני רוצה להסביר מדוע זה בלתי אפשרי שהדבר הזה יקרה במדינה מתוקנת ודמוקרטית: לא יכול להיות שהשר, שהוא שר החינוך, שאמור לחנך את אזרחי מדינת ישראל, ישתתף בישיבה שבה ממנים את יועצו הקרוב לקמפיינר בתשלום של מדינת ישראל. הרי זה משהו שלא ייעשה, זה לא יעלה על הדעת. תחשבו, למשל, אם שר אלמוני,

יש לה כישורים מצוינים בתחום מסוים, והיא ניגשת למכרז והשר בוחר בה. היינו אומרים מייד: לא יכול להיות, זה ניגוד עניינים מובנה. זה לא חשוב אם זה חוקי או לא חוקי, זה דבר שלא ייעשה במדינה מתוקנת ששומרת על נורמות ציבוריות ומבקשת את אמון הציבור במעשיה. לא יכול להיות. והתגובות המזלזלות האלה, הן של השר והן של מר קלוגהפט, לערוץ 10 שחשף את העניין, מעוררות פלצות שבעתיים. אני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה ואמרתי לו וביקשתי ממנו לחוות את דעתו לאלתר על הדבר הזה. אם יש פרצה כזאת בחוק, צריך לסתום אותה, ולהבנתי,

כל השרים חתומים על הסכם של ניגוד עניינים.

ראוי היה שיתפרסם כבר לעיונו של הציבור, שידע הציבור מה האינטרס של השרים. אבל פה אפילו לא צריך את ההסכם הזה. ברור שיועצו של השר לא יכול לזכות במכרז של המדינה. אם צריך להסביר את זה, אז נכשלנו בחינוך, ושבעתיים אם עושה את זה שר החינוך, זה שמדבר על אהבה ועל מסירות ועל ערכים ובעצמו לא שומר על ערכים יסודיים של מדינת ישראל, שבה לא נותנים למקורבים שלך, לא טובות הנאה, לא טובות שלא של הנאה ולא טובות בכלל. אני מציע לך, אדוני השר, לחזור בך ולפחות להודות בטעות ולהגיד שלפחות להבא זה לא יקרה, לטובת הנורמה הציבורית של כלל אזרחי ישראל ושל השלטון במדינת ישראל.

תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה, גברתי. תורך. תודה, אדוני היושב-ראש. ברוכים הבאים לכולם. זה קצת מרגיש כמו "שלום כיתה א'" גם לנו. אני רוצה קודם כול לברך את חברת הכנסת שרן השכל, ולהגיד לה שהיא שכחה פה את התעודה שלה, תעודת הח"כית. זה לא מומלץ כבר על היום הראשון להשאיר. תני לה. המון ברכות ובהצלחה. שרן היא חברת הכנסת ה-30 שנכנסת. השביעית בליכוד. יותר מכל סיעת מרצ ביחד בליכוד יש נשים. אבל סוף-סוף, חברת הכנסת ה-30, והיום הצלחנו להגיע ל-25% מהפרלמנט. אז ברכו אותנו. בין כאן ובין שיעור הייצוג שלנו בציבור, שזה 50% אני מקווה שזה ייקח פחות זמן ויותר בקלות. אבל ברכות ובהצלחה. אם כבר בליכוד עסקינן, רציתי לספר לכם שהשבוע ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם קבוצת נשים יוצאות דופן, עם קבוצה שנקראת "נשים עושות שלום". הוא מהליכוד, הוא הרבה שנים מהליכוד, מאה אחוז, אז הנה, יש הזדמנות לעשות את מה שאני מציעה. הוא נפגש עם קבוצת נשים יוצאות דופן בשם "נשים עושות שלום", שלמשך 50 יום הקימו מאהל מחוץ לבית ראש הממשלה בשם "צום איתן". במשך 50 יום הנשים האלה צמו, כל פעם יום, כדי, לא נגיד לזכר, אבל לציון העובדה שעברה שנה מאז מלחמת "צוק איתן" ואין שלום, ואין מאמץ לשלום, ואין ניסיון לשלום. ראש הממשלה הזמין אותן אליו ונפגש אתן, שזה דבר טוב וחשוב, ואפילו שחרר הצהרה מאוד מאוד מעניינת. אמר ראש הממשלה באותה פגישה עם אותן נשים, שאין לו שום בעיה לנסוע לרמאללה ולהיפגש עם אבו מאזן ולהתחיל לדבר על שלום כבר היום.

במקרה או שלא במקרה, זה קרה באותו יום שאבו מאזן הודיע על פרישה. אז רציתי לשאול כמה דברים: קודם כול, האומנם? דבר שני, עם מי? דבר שלישי, ואולי החשוב ביותר, למה זה לא קרה עד עכשיו? האם היה צריך לחכות שנשיא הרשות הפלסטינית, או הגורם היחיד שהוא פרטנר, שאפשר,

חברי וחברות סיעת מרצ בראשות זהבה גלאון, ביקרנו כמה פעמים בשנתיים-שלוש האחרונות ברמאללה, במוקטעה. נפגשנו עם אבו מאזן ושמענו ממנו, אני חייבת להגיד, כמעט את התסכול על הסרבנות ועל חוסר הרצון להידברות מצד ראש הממשלה וממשלתו.

ביום שהוא מודיע על פרישה מההנהגה, פתאום לראש הממשלה אין בעיה לנסוע לרמאללה ולדבר אתו. אז אני רוצה להגיד: אוקיי, בסדר. העיתוי קצת מוזר, אבל מודה ועוזב ירוחם.

אני באמת מקווה, באופן אמיתי, שמכאן והלאה נתחיל בדרך אחרת, במסלול שונה לחלוטין, של הידברות אמיתית כאן באזור,

בין ירושלים לרמאללה, לקראת שלום.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. בבקשה, חבר הכנסת דניאל עטר, אדוני. אחריו, חבר הכנסת דב חנין. אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת, נחמד לחזור לבית. לפני שאני אומר את דברי, אני רוצה לברך את סגן השר ליצמן, שיהיה השר ליצמן בעוד זמן קצר. אני מאחל לך בהצלחה. מינוי ראוי ונכון. אתה מצביע לו? בוודאי,

הוא ראוי. מה זה קשור? אתה תצביע בשבילו. אני מגיע לכאן מכינוס של השדולה החקלאית. כיוון שאני יודע שאדוני היושב-ראש היה מעורב לא מעט בשבועות האחרונים במאבק שמנסים לנהל החקלאים גם על עתידם וגם על עתידה של המדינה הזו, ועל אופייה של המדינה, אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, שהתהליך הזה שאנחנו חווים, שבו בעצם לאחר שבועות רבים של מאבק וזעקה את כאבם של החקלאים על העובדה שמצד אחד מטילים עליהם מעמסה בלתי אפשרית, ואני, ברשותך, לטובת הפרוטוקול אחזור על הדברים, רק בהקשר של העובדים הזרים מטילים היטל של 10%, מטילים, ביטלו להם 2.25 נקודות זיכוי. לדעתי, החקלאים הם הגורם היחיד שהוצאה בעסק לא מוכרת להם. הם משכנים את העובדים הזרים, מעמידים להם את התנאים הטובים ביותר שיש, משלמים להם שכר עם התנאים הנלווים לו: חשמל, מגורים, משלמים ארנונה לרשות המקומית עבור המגורים שלהם, מירב.

והמדינה לא מכירה בהוצאה הזו כהוצאה מוכרת לצורכי מס. הדבר נראה לי לא הגיוני לחלוטין. אדוני היושב-ראש, היום יהיו כאן שעות רבות של דיונים של התקציב, עוד ניתן להציל את הדבר הזה. אין שום סיבה לקחת קבוצת אוכלוסייה כל כך מצומצמת, שאנחנו יודעים שהם שומרים על גבולות המדינה, אנחנו יודעים שזו קבוצת האוכלוסייה שאחוז המשרתים שלה בצה"ל ביחידות קרביות הוא מהגבוהים ביותר בחברה הישראלית, אנחנו יודעים שאחוז המשרתים שלה בצה"ל, שהולכים למסלול של פיקוד וקצונה, הוא מהגבוהים ביותר בחברה הישראלית, הם קובעים את גבולות המדינה, שומרים עליהם יום-יום. נא לסיים. ואין שום סיבה שהמדינה תמשיך להתעלם מהצורך לחזק את קבוצת האוכלוסייה הזאת, ולו רק מפני שנגמר הזמן שלי, אנחנו לא נקדיש פרק שלם כרגע לעולם הערכים שההתיישבות הזו מייצגת, ערכיה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.

תודה לחבר הכנסת דניאל עטר. חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, אדוני, ואחריו, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אדוני היושב-ראש, תודה לך, אדוני השר, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח בברכה לשר המיועד, חבר הכנסת ליצמן. בדרך כלל לא כל כך מקובל שאנחנו מברכים שרים שמצטרפים לשולחן הממשלה, מכיוון שאנחנו מאוד גם אתה תתמוך בו? מכיוון שאנחנו מאוד מבקרים את הממשלה הזו, ואנחנו מאוד כועסים עליה בהרבה עניינים.

אבל הנה, השר ליצמן מציב אותנו, אתה תתמוך בו? מציב אותנו בפני דילמה, כי באמת גם כשהוא כיהן כסגן שר אנחנו ראינו בו שותף ובעל-ברית, וראינו את המחויבות המאוד-גדולה שלו לקידום ענייני הבריאות לטובת כל הציבורים בארץ הזו, לטובת אנשים בפריפריה, לטובת ציבורים מוחלשים, לטובת האוכלוסייה הערבית, לטובת העובדים. אני זוכר תמיד את השותפות במאבק למען החזרת אחיות בריאות הציבור למערכת הציבורית, וזו הייתה התייצבות מאוד חשובה, וחבר הכנסת ליצמן התייצב במקום הזה בכל מקום שהוא היה בו, כיושב-ראש ועדה בכנסת, כחבר כנסת, כסגן שר, וגם מקדם בפועל את המהלך הזה, לא רק בדיבור אלא גם במעשה. אני גם חייב, אדוני השר, רבותי השרים, אני גם רוצה לציין בצורה מיוחדת את ההתייצבות המאוד-חשובה של סגן שר הבריאות דאז והיום שר הבריאות, השר ליצמן, נגד הקמת מכרה הפוספטים המסוכן בשדה-בריר, מכרה שמסכן גם את תושבי ערד, גם את תושבי היישובים הבדואיים הסמוכים. היה כאן ויכוח ועימות מאוד קשה, והוא עדיין מתקיים, כאשר יש גורמים כלכליים רבי-עוצמה, נמצאת אתנו גם ראש העיר לשעבר של ערד, גברת פלוסקוב, גם היא שותפה במאבק הזה, גורמים רבי-עוצמה, רבי-משאבים, שבמלוא הכוח ניסו לכופף ולהתגבר על העמדה המקצועית של משרד הבריאות ועל עמדתו של סגן השר. וסגן השר התייצב במלוא האומץ, במלוא האחריות ובמלוא הכובד של התפקיד הציבורי שלו, כמי שאחראי לבריאותם של אזרחי ישראל, מול כל הלחצים ואמר: במשמרת שלי הדבר הזה לא יקרה. ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, הלוואי שיהיו לנו שרים רבים כאלה, שרים רבים כאלה שיודעים לקחת את תחום האחריות שלהם עד הסוף, ולהגיד גם לא להון, ולפעמים אפילו לצירוף של הון ושלטון. ואדוני סגן, אדוני השר, אני צריך להתרגל לצירוף הזה, אדוני השר ליצמן, אני מאחל לך שבקדנציה שלך כשר הבריאות אתה תמשיך ותקדם את השינויים הגדולים שאתה מחויב להם. אחד הנושאים החשובים שנמצא על שולחנך, והוא נושא שציבור מאוד גדול מחכה לו, זה נושא של מהפכה בנושא הביטוח הסיעודי. נא לסיים, אדוני. אני מסיים בזה. ואני חושב שאם אכן תצליח להכליל את הביטוח הסיעודי בסל הבריאות ולשחרר את אזרחי ישראל מהתלות הזאת בהוצאות פרטיות כל כך רבות, כל כך שונות וכל כך משונות על ביטוח סיעודי, הקדנציה שלך כשר הבריאות תיזכר לטובה בכל המובנים.

תודה לחבר הכנסת חנין. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, איננה, חבר הכנסת אילן גילאון, הוא מחק את עצמו. אה, הוא מחק את עצמו, נכון. אז אנחנו עוברים לחבר הכנסת מנואל טרכטנברג, לצערי,

חבר הכנסת יוסי יונה,

חבר הכנסת נחמן שי, אדוני נמצא כאן. בבקשה, שלוש דקות לרשות אדוני.

וברכות על נאומך באו"ם,

מחכה לשמוע את זה בהזדמנות. בשמחה רבה. תודה. חברות וחברים, העניין שלפנינו הוא קצת סמנטי והוא קצת גם מהותי. אני גולש להמשך הלו"ז של היום ואני אתייחס לכך. אז קודם כול אני אברך את סגן שר הבריאות. אני שמח שהסיטואציה האַבְּנורמלית, הלא-נורמלית הזאת של סגן שר שמשמש לכל דבר ועניין שר, נעלמת מעולמנו. אני יודע שזה עבר אינסטנציה חיצונית מסוימת, אולי יש פה איזו השלמה, בגרות. ההיסטוריה של מדינת ישראל צריכה להיות כזו שמאפשרת גם לנציגים של המחנה החרדי שיושבים בממשלה להיות שרים לכל דבר, לשאת באחריות המלאה שמתבקשת. ואני שמח, שמח על הדרך הזאת, ולא יהיו לנו יותר עיוותים, וברכות לשר, לסגן השר שהופך לשר חדש-ישן, יש לו אחריות כבדה מאוד במדינת ישראל. אנחנו נתמוך. השר השני שמדלג היום לתפקיד חדש, השיל מעצמו את גלימת החלל, החליט שהוא יכול להיות שר מדע וטכנולוגיה ללא חלל, ועל זה רציתי להוסיף כמה מילים. תראו, משרדים זה לא, משרדי ממשלה זה לא חולצה שמתאימים אותה לפי גודל השר שמשמש באותו רגע בתפקיד,

אלא ההפך, השר בכבודו יתאים את עצמו לתפקיד, כך צריך להיות במדינה מתוקנת. ולכן המלצתי לידידי השר החדש אקוניס היא לשמור את החלל בתוך המסגרת של המשרד. אז כמה בדיחות כאלה מגוחכות שעפו ברשת הן לא לעניין. אתה מקבל משרד, אתה יודע את זה, בעיני חשוב מאוד, מדע, טכנולוגיה וחלל. חלל זה ממד בעולמנו, זה לא science fiction, זאת תורה שלמה, זה עולם שלם, ומדינת ישראל משקיעה בו משאבים של ממש כדי להיות בו, גם באמצעות המשרד שלך וגם באמצעות משרדים אחרים. אולי ההשקעה של המשרד שלך היא הקטנה יותר,

אבל משרד הביטחון, לכולם יש עיניים גדולות לחלל. לכן המלצתי לך: תיכנס לתפקיד, בעזרת השם בימים הקרובים, תלמד ותראה שחלל הוא חלק בלתי נפרד מהמשרד ותתגבר על, יש לך גם חוש הומור, תדע להדוף את הבדיחות, שמור את המשרד כמות שהוא. תרצה לעשות שינויים, תעשה אותם בבוא הזמן, ואל תחליף את הספה והריהוט, כי ירדפו אחריך 50 שנה אחר כך. הערה שנייה שלי מתייחסת למשרד לאזרחים ותיקים, שגם הוא נעלם לנו. אני חושב שזה לא נכון, אין לי כמעט זמן לדבר, אני אדבר על זה בהמשך. אני חושב שאזרחים ותיקים במדינת ישראל כמו בכל העולם רשאים, זכאים, שיהיה משרד שיטפל בהם, ולא שוויון חברתי. שוויון חברתי הוא נורא חשוב, הוא לא נוגע לאזרחים ותיקים. יהיה לי עוד זמן לדבר בהמשך, אני אדבר, אבל אני חושב שזאת טעות, ואני מצטער שהשרה גמליאל בחרה בכך.

תודה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת עיסאווי פריג' בבקשה,

ואחריו, חברת הכנסת מרב מיכאלי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אם יש שרים, גם מכובדי השרים, חשבנו לעצמנו שנתכנן את החופש, נכין את עצמנו כמו שצריך. יש שרים, שלא יהיה רשום בפרוטוקול שלא היו שרים. הנה השר חיים כץ, הוא עדיין שר, לא פוטר, שם משרדו לא שונה, הכול בסדר. חזרה. לא לא, זה בסדר. אני אפעיל את השעון מחדש. הנוכחות שלך מרחפת במליאה מאז נכנסתי, זה בסדר. אדוני היושב-ראש, תיארנו לעצמנו שתהיה לנו חופשה, שנתכנן את הצעדים, נלמד מה שמחכה לנו במושב הבא כמו שצריך. קיבלנו מכם חופשה מרוכזת ותכננו את הזמן בהתאם, אבל בום, הכול נופל לנו באמצע החופשה, וצריך גם להתמודד עם זה. אתם מביאים לנו ארוחה לא פשוטה שצריך להתמודד אתה. אני קורא את סדר-היום, כל סעיף בסדר-היום מחייב יום דיון במליאה. אני חושב שהיה מן הראוי, אדוני היושב-ראש, שסדר-היום העמוס, החשוב והרגיש מכל הסוגים, אם בנושא התקציב, אם בנושא רשות השידור, אם בנושא חוק הטרור, כל הנושאים הכבדים, כל נושא בפני עצמו הוא נושא חשוב בעל השלכות ציבוריות מרחיקות לכת. מן הראוי לתת זמן ואפשרות לדיון ציבורי נכון. אבל ככה הדבר נפל, ובזמני חירום הכול אפשרי. אני רוצה בשארית הזמן שנותרה לי להתייחס לשני נושאים. ראשית כול, לידידי סגן השר ליצמן: אתה לא צריך תואר שר, בעיני אתה שר. אתה יותר משר בעיני. אני הספקתי להכיר אותך בוועדת הכספים ובתקופה הקצרה שאתה נמצא במשרד הבריאות, אני חייב לציין את זה. את השבחים שתקבל ממני, אולי זה יישמע כהתחנפות, אבל אגיד לך מה,

אתה סגן שר ותהיה שר טוב, ולמען השכבות החלשות, למען הנזקקים. הוכחת את זה ותמשיך להוכיח את זה. התואר לא יוסיף לך רבות.

תמשיך באותה דרך. אני עוקב אחריך ומאחל שהרבה שרים ילמדו כמה חשוב צמצום פערים וכמה חשוב שלאוכלוסיות החלשות יהיה קול חזק. אז שיהיה לנו בהצלחה. לגבי המינוי השני, אני ראיתי שהשר אקוניס לא נמצא במליאה. חבל שהוא לא נמצא, אבל בכל זאת, הדברים יגיעו לאוזניו. מזל טוב, סוף-סוף שר עם תוכן. אבל הקדים אותי ידידי חבר הכנסת נחמן שי והתייחס לסוגיה של השמטת החלל. השר אקוניס פוחד שיצחקו ממנו, שיצחקו עליו בגלל התואר של חלל, אסטרונאוט. אנחנו זוכרים שהשם של השר דנון, ומאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש, שהמילה חלל הפכה למין מילת צחוק וכל מיני משפטים ששמעתי פה ושם. אז אומר השר אקוניס: אני לא רוצה להיות שם בפינה. אתה יודע כמה טכנולוגיה יש שם? יש כבר נקודות, נא לסיים. היושב-ראש גנב לי דקה, אני אקח חצי דקה, ברשותך. אז השר אקוניס פוחד שיצחקו עליו, יצחקו ממנו, סליחה. אז אני אומר לשר אקוניס, נצחק ממך בתפקידך כאחרון העוזרים של ראש הממשלה, כמוציא את דברו לפועל בהרס השידור הציבורי במדינת ישראל. בגלל זה יצחקו ממך ויצחקו עליך, ולא בגלל שינוי שם. אז הבא

חברת הכנסת מרב מיכאלי, ואחריה, חברת הכנסת סתיו שפיר. שלוש דקות. גברתי, בבקשה. תודה רבה. חברותי וחברי חברות הכנסת, השר המיועד מר ליצמן, ברכות, תתחדש. אני חושבת שאיך שלא מסתכלות על זה, צריך לראות בזה צעד קדימה, התקדמות, לא רק של אדוני באופן אישי כמובן, ולא רק של המינהל התקין אולי אם יש מי שיאמר או תאמר, אלא גם של המפלגות החרדיות. לראשונה בישראל למפלגות החרדיות האשכנזיות, שר. אז כאמור, אין לי אלא לאחל מזל טוב, ולאחל שההתקדמות הזאת תימשך בעקומה משביעת רצון, שאם עכשיו בכנסת הזאת כבר אפשר למנות שר מהמפלגה החרדית האשכנזית, בכנסת הבאה תהיה עליית מדרגה בהבנה שאיפה שמגיעות זכויות אזרחיות שוות, הן מגיעות לכולן ולכולם, ואם תרצה השם, בכנסת הבאה כבר יהיו חברות כנסת מועמדות ברשימה החרדית האשכנזית. אז בהצלחה לכולנו. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חברת הכנסת סתיו שפיר, אינה נוכחת, חברת הכנסת יעל גרמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח. חברת הכנסת מיכל בירן, בבקשה, גברתי.

יש לך שלוש דקות. גברתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, חבר הכנסת ליצמן, אני כמובן הולכת להצביע בעד המינוי שלך, אני שמחה מאוד שסוף-סוף יהיה שר בריאות, ואני חושבת שאתה ראוי מאוד. אבל את הדקות שלי אני הולכת לנצל כדי להקריא עדויות שמצטברות לגבי בעיות ברפורמה בבריאות הנפש, ואני אשמח אם תאזין להן. אני דנה, שם בדוי, בת 28. חוויתי בעברי תקיפות מיניות. הפעם הראשונה הייתה כשהייתי בת שש. כשהתבגרתי התחלתי לעבור בזנות. רק כשהתחלתי טיפול בתחנה לבריאות הנפש הבנתי מה קורה אתי, מה הביא אותי לבחור בזנות כמקצוע. היום אני בוחרת להפסיק עבודה שמשחזרת את הטראומות שלי מהילדות. אני קצת יותר רגועה, הטיפול עזר לי, אבל הפסקתי לקחת אותו מאז תחילת הרפורמה. אני לא אסכים בשום פנים ואופן שבכל פעם שאני נכנסת לרופאת משפחה, אדע שגם היא יודעת שפעם עסקתי בזנות או שעברתי טראומות מיניות. שמי נדיה, שם בדוי כמובן, אני נשואה ואם לחמישה ילדים. אני מתגוררת ביישוב ערבי בצפון. זה תקופה שבעלי מטופל במרפאה הציבורית לבריאות הנפש. לשמחתי ולשמחת הילדים, הטיפול הזה מאוד עוזר לו וכל הבית מרגיש יותר טוב. לפני זמן מה נאמר לבעלי שהוא צריך טופס 17 על מנת להיות מטופל במרפאה. אני באתי לקחת התחייבות עבורו מקופת-החולים ביישוב, והפקידה אמרה לפני כולם: איזה מסכן שהוא מאושפז בבית-חולים פסיכיאטרי. אני הרגשתי איך הבושה מתפשטת בכל גופי. בעלי לא מאושפז, וגם אם היה מאושפז, למה כל היישוב צריך לדעת מזה? אני חוששת שאנשים מהיישוב עכשיו יחשבו שבעלי מאושפז בבית-חולים פסיכיאטרי. אני חוששת שיקניטו את הילדים שלי. אני לא מבינה איך הרפורמה אמורה להוריד את הסטיגמה. אני יעל, שם בדוי, גרושה פלוס שלושה. יאיר, שם בדוי, בן תשע, הוא בני הבכור. אביו, שאותו לא פגש במשך שנים, מתמודד עם מחלת נפש. אחת לכמה זמן הוא יוצר קשר ואז נעלם. לאחרונה הוא התלונן במשטרה על אלימות מצדי כלפי יאיר בני, אף שלא היה לו כל קשר אתנו בשנים האחרונות. לצערי, יאיר עבר חקירת ילדים ונבהל מאוד, כי הבין שיעבור למשמורת אביו. הוא החל להרטיב ולסבול מקשיי שינה. פניתי לקבל טיפול, אך כשגיליתי שבני יצטרך לקבל אבחנה פסיכיאטרית ושכל המידע יהיה חשוף בקופת-החולים נסוגותי. יאיר מתמודד עם אבא חולה שמעולם לא היה שם בשבילו. מדוע הוא צריך להיות מאובחן? מדוע יאיר ובני האחרים צריכים להיות חשופים בפני רופאת המשפחה שמטפלת בכל שלושת ילדי? שמי אור, שם בדוי, ואני פסיכולוגית שעובדת בתחנה לבריאות הנפש. אני מטפלת בהורים שנמצאים אצלי בהדרכת הורים מעל לשנתיים. בנם, נער בן 14, נמצא בטיפול זה כמה חודשים. הודענו לבן ולהורים על סיום הטיפול במרפאה היות שההורים לא מסכימים להעברת מידע לקופת-החולים וגם לא למתן אבחנה לבנם. הטיפול יימשך לתקופת פרידה של כמה פגישות ואז יסתיים. המשפחה זקוקה להמשך טיפול, היא בעלת מוטיבציה גבוהה ואף רואים התקדמות. תגובת ההורים קשה. הם חשים כי אף שהם והנער זקוקים להמשך טיפול, עליהם להפסיקו.

וחשים כי החלטה זו שרירותית, ולא מכבדים את רצונם שלא להעביר את המידע לקופת-חולים ועדיין להיות זכאים לטיפול במרפאה ציבורית. סגן שר הבריאות ושר הבריאות

אני קוראת לך,

ואני יודעת שכוונתך רצינית בעניין, לתקן את הליקויים ברפורמה. זה לא קורה בינתיים. אנשים סובלים. אבקש את טיפולך המיידי והאינטנסיבי בעניין.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל בירן. חבר הכנסת עמר בר-לב, אינו נוכח, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. שלום לחברתי יושבת-ראש הישיבה. אני רוצה לברך אותך, אדוני. אני יודעת שזה לא כל כך טריוויאלי בעבורך. באופן אבסורדי זה לא היה כל כך טריוויאלי עבור אזרחי המדינה הזאת שיש להם שר. ואני יודעת שאף שכיהנת רק כסגן שר, מה רבה הייתה השפעתך, מה רבות יכולותיך, ואף שהתייחסת בציניות לנושא העלאת השכר, אני מברכת על העלאת השכר הזאת, אני שמחה בה, ואני בטוחה שאתה תצדיק אותה. פגשתי אתמול בבית-הספר שלי, ב"אליאנס" מחצית הכיתה, 40 תלמידים, רוצים להיות רופאים במדינת ישראל. במהלך הפגרה, שמכונה פגרה משום מה, פגשתי אנשים רבים במערכת הבריאות. אדוני השר מכיר את כולם. אני מוכרחה לומר לך שהסתכלתי על הנערות והנערים האלה ואמרתי להם: גם אני רוצה שתהיו רופאות ורופאים במדינת ישראל, אני רק לא יודעת אם אני יכולה להבטיח לכם שתהיו רופאות ורופאים במדינת ישראל, כי גם אם במקרה תהיה בידיכם ההזדמנות והאפשרות ללכת ללמוד רפואה, לא בטוח שיהיה לכם היכן לעשות סטאז', לא בטוח שתוכלו להתמחות באותם מקצועות שאנחנו כל כך חסרים אותם היום. חסרים רופאים פנימאים, מרדימים, רדיולוגים, מומחים לפגים, ואני יודעת שאתה עוסק בעניין הזה מדי יום. אני חרדה מהעניין הזה. אני חרדה מהעובדה שמאוד ייתכן שבעוד עשר שנים לא יהיו מספיק רופאים במדינת ישראל, אני חרדה מכך שאנחנו שולחים את טובי בנותינו ובנינו למזרח-אירופה,

בשנה הבאה, בעזרת השם, יש יותר, אתה יודע מה, אדוני השר? קשה לי להאמין שנהיה במקום הזה. ואתה יודע מה? הלוואי. והלוואי, אדוני, שנהיה גם במצב שבו רופא בקופת-החולים,

והוא גם מקבל את

את הלקוחות שלו, הוא לא מקבל אותם לעשר דקות מדודות, במקרה הטוב.

עשר דקות זה באמת במקרה הטוב, בדרך כלל זה חמש דקות. ואני יודעת שאתה עוסק לא מעט גם בנושא של האופק, של אותם רופאים שמשתלבים במערכת הבריאות, ה-full timers, אדוני השר, אותם אנשים שאנחנו רוצים שהם יראו את האופק שלהם ברפואה הציבורית.

נמנית עם אלה שלא חושבים שכל דבר שקשור לשב"ן, כל דבר שקשור לרפואה פרטית, הוא דבר נורא ואיום אם אנחנו ניתן אופק למספיק רופאים להישאר, למספיק רופאים טובים להישאר במערכת הבריאות הציבורית ולשרת אותה ואותנו. אדוני השר, אני מאחלת לך הצלחה. אני מברכת על כך, ואנחנו כמובן,

עומדים לרשותך במערכת המאוד-מסובכת שאתה עכשיו מנהל.

תודה רבה לחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין. חבר הכנסת חמד עמאר, חבר הכנסת איל בן ראובן, אינו נוכח, חבר הכנסת עמיר פרץ, אינו נוכח. חבר הכנסת מסעוד גנאים,

שלוש דקות שלך. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, כבוד השרים, האמת בקשר לכל המינויים, בקשר לשר ליצמן, שהיה סגן שר,

אתה לא צריך שום תואר כדי לשרת את העם. אני אמרתי שהיה לי הכבוד להתלוות לשר ליצמן בעיר שלי סח'נין, בפתיחת חדר מיון קדמי, אחד מארבעה או יותר בחברה הערבית שסגן השר החליט לפתוח. אני חושב, ואמרתי שם, שיש פוליטיקאים ויש שרים שהצדק החברתי ורווחת העם הם בפיהם ועל לשונם, אבל לא במעשה ידיהם. אנחנו רוצים שרים שבאמת רווחת העם, הצדק החברתי, להיטיב עם השכבות החלשות, אלה מעשים יומיומיים שלהם, ולא רק ססמאות. אני חושב שהשר ליצמן הוכיח את זה שהוא באמת, במיוחד במערכת הבריאות, לא רק ברווחה, גם ברווחה יש לנו שר שאני יודע שהוא עושה רבות, דברים חברתיים, לטובת,

לטובת השכבות החלשות. אבל בקשר לשר ליצמן, באמת במערכת הבריאות אנחנו רוצים שר כזה, שר חברתי, כי אין חברתי ואין למען השכבות החלשות כמו שר שיהיה ממונה על מערכת הבריאות. בקשר למינוי של השר אקוניס, אני מברך אותו גם על זה שהוא הוריד את החלל. באמת הוא לא צריך את זה ואנחנו לא צריכים את זה. אני רוצה להגיד לו שבפעמים הבאות לא יבוא לפה כשר ויגיד: זו עמדתי. כי כאשר הוא היה בא להשיב בשם הממשלה הוא היה מפריד: זאת תגובת הממשלה, ועכשיו תגובתי. אני מקווה שעכשיו הוא לא יעשה את זה.

תודה רבה לחבר הכנסת גנאים. חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת מאיר כהן, אינו נוכח, חברת הכנסת עליזה לביא, אינה נוכחת. חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, חברים נכבדים, כנסת נכבדה, כבוד השר יעקב ליצמן, בהזדמנות הזאת אני אומר שבאמת, מערכת הבריאות צריכה שר במלוא מובן המילה, שבאמת ידאג במצב הקשה ושיכול להתחיל שלבים חדשים ומתחדשים. אני אישית מכיר את העשייה שלו בבריאות. אומנם יש עוד הרבה דברים לעשות, אבל זה כנראה מה שהוא יכול, עם כל המוגבלות שלו, והממשלה, והחוקים וזה. אני מאחל לכבוד השר שיהיה, ליצמן, שאכן תהיה עבודה פורייה. במערכת הבריאות יש הרבה מה לשפר, ואנחנו חייבים לשפר הרבה דברים. מעל דוכן זה אני מברך על המינוי הזה ומוכן לשיתוף פעולה, ואנחנו אכן נהיה בשיתוף פעולה כדי להציל את מערכת הבריאות מקריסה. יש הרבה מה לעשות, ואני מקווה שתהיה אוזן קשבת אכן לעשות שינויים דרסטיים ברפואה, במערכת הבריאות בכלל, לטובת כל האזרחים.

ואני בטוח שכבוד השר אכן יש לו הכוונה הזאת,

איש מעשה, וככה ביחד ניתן לאזרחים משהו ברפואה, לשפר את המצב הנוכחי. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת אבו מערוף. חבר הכנסת עפר שלח.

גוררת יחד אתה קבלה, כולל קבלה פורמלית,

המובן מאליו הוא שתפקיד של שר איננו דומה לתפקיד של סגן שר, ושכל המבנים המסובכים שנבנו סביב הדבר הזה, מסיבות, כמספר ההסברים, השר המיועד ליצמן, ששמעתי עליהם, ככה פחות אני מבין אותם, אבל זו כנראה הבעיה של מערכת הלימוד שממנה אני יצאתי, פשוט לא מכסים על הדבר הזה. לכן פנינו בשעתנו לבית-המשפט.

העיר על זה את ההערה שלו עוד לפני שקמה יש עתיד בכלל. העיר על זה השופט רובינשטיין, נדמה לי בשנת 2009, בפעם הקודמת שאתה מונית לסגן שר במעמד מעשי של שר. זה החוק הפשוט במדינת ישראל. זה הנוהג הפשוט במדינת ישראל, ושום אמירות על אחריות כזו או אחרת שלא רוצים לקחת, בגלל החלטות כאלה ואחרות, בסופו של דבר, כל שותפה לקואליציה שותפה לכל החלטה של הקואליציה.

כל חברי הכנסת שותפים בסופו של דבר לדברים שעוברים פה כחוקים וכהחלטות ממשלה, ובסופו של דבר אנחנו כולנו מחויבים למלא אותם, ויחד עם האחריות הזאת צריכה לבוא סמכות מלאה. תחת זה, חבר הכנסת והשר המיועד ליצמן, אני מאחל לך הצלחה. הצלחה שלך היא הצלחה של כולנו.

תודה רבה לחבר הכנסת עפר שלח. חבר הכנסת איתן כבל, אינו נוכח, חבר הכנסת איציק שמולי, אינו נוכח. חברת הכנסת מיכל רוזין? נוכחת. נוכחת.

כבוד יושבת-ראש הישיבה, כנסת, עוד אי-אפשר להגיד כבוד השר, אבל אפשר להגיד בינתיים סגן השר. קודם כול אני רוצה לברך באמת את חברתנו החדשה, את שרן. כל אישה שמצטרפת לכנסת, בוודאי אישה מרובת עשייה איכותית כמוה, היא ברכה לכנסת. אני לא אגיד פה דברים שיסכנו אותך, כבוד סגן השר, אבל אני מעריכה כבר יותר מקדנציה ויותר את פעולתך, גם כסגן שר הבריאות, לשעבר, וגם כחבר הכנסת. אין לי ספק שאתה תמשיך את עבודתך. נהגת כשר ותמשיך לנהוג כשר, ועל כך תבוא הברכה. אני רוצה בכל זאת לדבר פה, ואני שמחה שאתה יושב כאן, על מה שקרה אתמול. קרה משהו מאוד עצוב: אדם התאבד, לקח את חייו בגלל, אדם ששירת בצבא, היה איש קבע, אדם שבביתו הוא נוהג, אורח חייו היה חרדי. אדם שסירבו לקבל את בתו לכיתה א' במוסד החרדי שבו הוא ביקש שהיא תלמד. האדם לקח את חייו, התאבד. הסיבה היחידה לכך, כפי שכרגע נמסר, היא העוול שהוא חש במה שקרה. אני לא רוצה לחפור במקרה הספציפי הזה, אבל אנחנו באמת, בתקופה האחרונה, שומעים שוב, מדי שנה, על אותן תופעות של ילדות, ילדים, בני-נוער ובנות-נוער, שאינם מתקבלים למוסדות חינוך בשל ערעור על אורח חייהם. ואני בהחלט מקבלת, לצערי, לצערי, מה שנוצר בחברה הישראלית עוד מימי קום המדינה, של הסגרגציה,

הגטאות האלה בחינוך, ובכלל, מה שיצר בעיני הפרדה בין הקבוצות השונות באוכלוסייה, מה שיוצר, הפרדה יוצרת שנאה, יוצרת זרות, יוצרת גזענות, יוצרת הסתה. צר לי על כך. כואב לי שהילדים שלי והילדים שלך לא מכירים יותר טוב האחד את השני, עם ההבדלים בתפיסות העולם, כפי שאנחנו פה בכנסת יודעים מצד אחד להתנגד זה לזו בתפיסות עולם ומצד שני לחבור יחד בנושאים שהם לטובת כלל אזרחי ואזרחיות ישראל, כלל העם היהודי וכלל האנושות. צר לי שכך הדבר. אבל מרגע שכך הדבר, כואב לי עוד יותר שילדה בת שש, שעדיין אי-אפשר אפילו לומר שהיא בצורה כזו או אחרת מפרה את כללי הדת או אינה שומרת על אורחות חיים שמתאימים לבית-הספר, ילדה שלפני רגע הייתה בגן עם אותן ילדות שכן התקבלו למערכת החינוך, הילדה הזאת אינה מתקבלת. התוצאה כמובן אינה מתקבלת על הדעת, אותו מוות נורא, ולשווא, של אותו אב, אבל המקרים האלה חוזרים על עצמם מדי שנה, לצערי הרב. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ קדמה לתורה, ומן הראוי שניתן שוויון גם במקרים האלה, לילדים, ילדות, שראוי שילמדו במערכת החינוך שהם רוצים להיות חלק ממנה, ולא נזרוק אותם החוצה בצורה כזאת.

תודה רבה לחברת הכנסת מיכל רוזין. חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח, חברת הכנסת סופה לנדבר, אינה נוכחת, חבר הכנסת באסל גטאס, אינו נוכח, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת זוהיר בהלול, אינו נוכח, חבר הכנסת יאיר לפיד, אינו נוכח, חבר הכנסת אראל מרגלית, אינו נוכח, חברת הכנסת רויטל סויד, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח. השר רוצה להשיב. בבקשה, כבוד השר חיים כץ. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, חברי מיקי רוזנטל, חברי מר ליצמן, יצא לנו לעבוד לא מעט במשותף, הוא כסגן שר, שבשבילי הוא תמיד היה שר, שר הבריאות, גם בלי ההכרה הרשמית של הכנסת, ואני כיושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת. קראתי היום שאמרת שלא יחכו יותר משבועיים לבדיקת MRI. אתה זוכר איך זה התחיל? אתה זוכר איך זה התחיל? במכרז שהיה תקוע איזה שמונה שנים, ובאת אלי ואמרת לי, תשמע, יש מכרז, וצריך להריץ את זה.

אנחנו נמצאים פה לפתחה של הצבעה שתהיה,

בעוד עשר דקות, בעוד רבע שעה, שאתה תצטרף לממשלה, והשם "סגן שר" יימחק, ואתה תהיה כמו שהיית ראוי, וכמו שהיית כל הזמן, ברור לי שאנחנו נלך לשיתוף פעולה, ולך יהיה יותר קל. עכשיו אני רוצה לספר למיקי רוזנטל על משרד הרווחה. אני רוצה לספר לך על התקציב של משרד הרווחה. מקשיב.

עובדי משרד הרווחה הם עובדים לא מתוגמלים, כשהדירוג המינהלי ודירוג המח"ר, 90% מהם עד דרגה 39, כשדרגה 40 היא דרגה תחילית. שכר המינימום, דרגה תחילית זה 40, הם הגיעו עד 39, והם לא יכולים להגיע לשם עד הפנסיה. הם לא יכולים לעבור את הדרגה עד הפנסיה. כשאתה מגיע למשרד ממשלתי, ומשרד הרווחה כפי שמצאתי אותו, הוא המשרד ברמת השכר הכי נמוכה שיש במשרדי הממשלה. בדירוג המינהלי ובדירוג המח"ר יש כ-700 עובדים. אתה מגיע עם מתח דרגות שבו אתה יכול להתקדם שתי דרגות. אתה יכול להתקדם שתי דרגות. ואז אני בא ומסתכל על רשימת העובדים שלי, שלי, של משרד הרווחה, ורואה אנשים שעובדים 46 שנה ופורשים לפנסיה בדרגה 39, כי הם הגיעו למתח דרגות. מה שקורה, מתקבל עובד, יעני, עכשיו אנחנו בדיאלוג, מתקבל עובד בדרגה 36, דרגה שלא קיימת בשום מקום נורמלי, ומתח הדרגות שלו זה 37 38, ואותן הוא מקבל די באוטומטיות. אחרי שנתיים ועוד שלוש, זה חמש שנים, והוא בן 30, הוא הגיע לשיא סולם הדירוג שלו, והוא לא יכול להתקדם אלא ואם הוא מחליף תפקיד. אם הוא מחליף תפקיד הוא יכול להתקדם,

הוא לא יכול להתקדם, ואז הוא ברמת שכר שהיא פחותה משכר המינימום,

זה נמוך ב-20% משכר המינימום. זו רמת השכר של העובדים במשרד הרווחה. בכמה עובדים מדובר? 3,000. אבל יש עובדים סוציאליים, הם בדירוג של עובדים סוציאליים.

אתה לא הקשבת לי. אז תסביר לי. מתוך 3,000 עובדי המשרד שלי יש כ-700 עובדים בדירוג המח"ר,

והדירוג המינהלי.

יש ביניהם אנשים בעלי תואר שני. אני מדבר על אנשים בעלי תואר שני שרמת השכר שלהם נמוכה ב-20% משכר המינימום. 20% פחות. זאת אומרת, הם מקבלים השלמת הכנסה של 20% לשכר המינימום, והרווח היחידי שהמדינה מרוויחה הוא שהיא לא נותנת להם על זה תוספת ותק שנתי מצטבר של 1%. על כל השכר הזה יש הפרשות של תנאים סוציאליים.

יש הפרשות של תנאים סוציאליים, ואז אנחנו מגיעים למצב שאלה שמטפלים היום בדור הנזקקים הם דור הנזקקים של המחר. מחר ומח"ר.

הם דור הנזקקים לא של המחר, אני אגיד "העתידי". ומצאתי את זה, ואני אומר לך, זה היה מהמם. ואז פניתי לנציב שירות המדינה ואמרתי לו: אני רוצה לעשות רה-דירוג של שתי דרגות לכולם. אני רוצה לעשות רה-דירוג.

נציב שירות המדינה זה תפקיד שבו אתה בא לחמש שנים ואתה צריך להשאיר חותם. ואני מוצא שם רפיסות, חוסר רצון לעשות. שמע, זה מטורף. זה מטורף. ואז פניתי לממונה על השכר. הממונה על השכר קובי אמסלם בדק ואמר לי: תשמע, אתה צודק. והוא שלח לי, אפילו כתוב, את מצב המשרד ביחס למשרדי הממשלה האחרים. והוא אומר לי: תשמע, אבל גם אם נלך לרה-דירוג, הכול ייבלע להם ויורידו להם, שלילת השלמת שכר המינימום. אתה צריך ללכת בכוננויות ובאחזקת רכב. אני אומר לך, אני בא למשרד ויושב על תקציב. אספר לך על התקציב? ואללה, אתה תאהב את זה, שמולי יאהב את זה. אני בא למשרד, רואה את התקציב, רואה את הבקשות, ואני אתן לך דוגמה, למה קיבלתי. אני מסתכל, אתן לך דוגמה של ילדים בסיכון. ילדים בסיכון, הדרישה שלנו הייתה 92 מיליון שקל. 92 מיליון שקל. עכשיו, בשביל לקבל 92 מיליון שקל, מתוך הבנה שאלה שעשו את התקציב באמת צריכים את 92 המיליון, כמה הייתי צריך לבקש, שמולי? 300. 300. אני מה ביקשתי? 92 מיליון. אבל כשהסתכלתי עליהם אמרתי: אני רואה את הדברים אחרת. ולקחתי את 92 המיליון וחילקתי ל-365 ימים, אתה אתי, מיקי? וחילקתי לפוטנציאל של 41,000 ילדים בסיכון, ומצאתי וקיבלתי שזה 6.14 שקלים ליום. ואז באתי לאוצר, והאוצר אמרו לי: שמענו שאתה רוצה 3 מיליארד. אמרתי: לא,

3,287,000,359 שקלים. אמרו לי: אתה מסתלבט? אתם קיבלתם 300 מיליון, ו-350 תוספת, כל זה. אמרתי להם: תשמעו, אני עשיתי לכם עבודה. קחו את העבודה, תלכו אתה הביתה ותגידו לי במה אני טועה. כל העבודה הייתה פריטת התקציב לשקלים ליום לנזקק. במקום לדבר על מיליונים, התחלתי לדבר על שקלים בודדים. אני מדבר על שקלים בודדים, אחרי שבוע הם באים אלי ואומרים לי: תשמע, אתה צריך 3.287 מיליארד. אמרתי להם: לא, גם 359 שקל. אמרו לי: אתה צודק. מפה הייתה פתיחה של משא-ומתן, שהם באו ואמרו לי: זה מה שאתה צריך. ואז אמרתי להם: אוקיי, זה מה שאני צריך. הם אמרו: אבל אין לנו כסף. אמרתי: אוקיי, אני לא כועס, קחו את הרשימה ותגידו את מה אתם מוחקים. אם בגלל 97 אגורות אתם תשלחו זקן לפחים, בסדר. מה שאתם רוצים. הנה הרשימה, שאתם מסכימים שאלה צורכי המשרד, בואו תגידו מה שאתם רוצים. והם חזרו, והבאנו 1.4 מיליארד. זה נכון, עכשיו הצטרף לזה גם עניין העובדים הסוציאליים, שזה בא עם ההסתדרות, ופה אנחנו נלך לצעד גדול קדימה. עובדי קבלן בניקיון יהיו עובדים מהמניין אצל ליצמן בבתי-החולים, ר' ליצמן, אדוני שר הבריאות, אני נותן לך מפרעה. אתה יודע שבהסכם הארצי האחרון שנחתם בין ההסתדרות לאוצר הייתה הסכמה של האוצר לקלוט כ-200 עובדי ניקיון כעובדים מן המניין? עכשיו אני מצפה, כמי שרואה אותך מענטש, לקחת את כל עובדי הניקיון ולהכניס אותם לתוך המגרש כעובדים מהמניין. אז זה יעלה עוד קצת, אבל נעשה סדר במשחק הזה. אז היו לנו את 200 עובדי הניקיון האלה. יריב, אדוני השר, אתה עולה לענות אחרי בשם הממשלה.

אתה בטוח? יש לך כל הבמה. אדוני השר, אפשר לשאול אותך שאלה? כן, לצורך העניין.

מתכנן רפורמות בביטוח הלאומי.

הציבור, זה מעניין אותו יותר מאשר התקציב. שלא תבין לא נכון. אני נפגשתי עם עובדי ומנהלי הביטוח הלאומי, והלכתי ללמוד את הביטוח הלאומי. ואני רוצה להגיד לך שלא נכנסתי לביטוח הלאומי עד שלא סגרתי את נושא משרד הרווחה. ראיתי במשרד הרווחה, אני אגיע לביטוח הלאומי, לא אברח מזה, וראיתי במשרד הרווחה מין תאונת דרכים עצומה, עם המון נוסעים שהם פצועים, ואין לי מספיק פרמדיקים לבדוק במה אני מתחיל. רציתי לבדוק מה אני צריך קודם, מי צריך חוסם עורקים ומי שבר את הרגל. גם אלה ששברו את הרגל, כואב להם והם צועקים. ואז הלכתי לראות את מה שאני עושה, ומצאתי את המשרד וצריך לטפל. ואחרי זה באתי לביטוח הלאומי, לשאלתך. הביטוח הלאומי, התקציב שלו זה 75 מיליארד. ואנחנו, בעוד 20 שנה, סכום ההוצאה יהיה גבוה מסכום ההכנסה. וזאת בעיה אחת גדולה, שעוד 20 שנה הביטוח הלאומי יאכל את הקרן שלו. בביטוח הלאומי נעשים כמה מהלכים. מהלך אחד, הולך להיות מהפך בנושא המחשוב בצורה דרמטית, בהשקעה של מאות מיליונים. זה ייתן מענה לאלה שבאים לוועדות הרפואיות, שלא ישלחו להם תשובות אחרי 45 יום ויגידו להם: חסר לך חומר.

תראה, אנחנו יודעים שהביטוח הלאומי נוגע ב-4.5 מיליון אנשים במדינת ישראל. בוא נגיד שהוא נותן מענה ל-4 מיליון אנשים. מענה חיובי. ועכשיו תגיד לי שזה לא. כל מספר שתגיד לי זה בסדר.

הוא נותן מענה ו-500,000 איש מקבלים תשובה שלילית או לא מקבלים תשובה. 500,000 האיש האלה צועקים. זאת אומרת, יש לך 500,000 מקטרגים במקרה הזה, והמספר יכול להיות 600,000 ויכול להיות 400,000. זאת אומרת, כבר המצב הוא רע. הביטוח הלאומי עושה 300,000 ועדות רפואיות בשנה. אם נחלק את השנה, אם נחלק את השנה ל-200 ימי עבודה, 1,500 ועדות ליום. 1,500. למה?

למה יש מספרים כאלה? אם הוא עושה 1,500 ועדות ליום, זה משהו לא סביר. אחת המטרות של מנכ"ל הביטוח הלאומי שלמה מור-יוסף כשהוא נכנס לתפקידו ושלי הייתה לראות למה יש כל כך הרבה ועדות, מה אנחנו עושים בשביל לצמצם את מספר הוועדות, איך אנחנו נוגעים באנשים שלא יהיו כל כך הרבה ערעורים. ואתה יודע איך זה בעבודה מאורגנת, ואני בעד העבודה המאורגנת. אני בעד עבודה מאורגנת. וכשאתה מגיע לעשות שינויים, וכשאתה מגיע לעשות שינויים בתנאי עבודה, ושמעת מה השכר של העובדים במשרד הרווחה, וגם השכר של העובדים בביטוח לאומי לא גבוה מדי. והם מהווים חלק מהוועדות הרפואיות, וחלק מהשכר שלהם בנוי על ההשתתפות שלהם בוועדות הרפואיות. והיה צריך למצוא פתרון, והיה צריך למצוא פתרון איך השכר שלהם לא ייפגע והוועדות הרפואיות יהיו בלתי תלויות בשכר העובדים, כשפועל יוצא מזה, אלה שבאים לוועדות הרפואיות נפגעים. לא יעזור כלום. יש לשנינו מטרה, שמי שבא לוועדה רפואית, מי שמגיע לוועדה, למה אתה מחייך? אני מחייך לטלי, לא אליך. אני התבלבלתי, חשבתי שאתה מחייך אלי בטעות. עכשיו, אני פניתי למנכ"ל הביטוח הלאומי ולהסתדרות. הביטוח הלאומי ומשרדי הממשלה הם חלק מהמגזר הציבורי. נכנסו למשא-ומתן. להיכנס למשא-ומתן זה לא דבר של מה בכך במשרדי הממשלה. ואני אומר לך שבימים הקרובים, בימים הקרובים, לא בשבועות, בימים, אני לא רוצה, לייצר ציפיות. לייצר.

לא שאני לא רוצה לייצר ציפיות.

לא רוצה להקדים את המאוחר. בימים הקרובים נמצא פתרון לחלק ניכר בוועדות הרפואיות. לא בשבועות, בימים. וזה מין סדק בקיר. תשמע, בכל זאת אתה בא לעשות מהפכה. זה לא משהו,

אנחנו שולפים 300,000 ועדות רפואיות בשנה ואנחנו רוצים למצוא לזה פתרון. אני יושב במשרד כולו שלושה חודשים, והדרישות שלי מהמנהלים שלי זה יעדים חודשיים, כי אתם כאופוזיציה לוחמת וטובה לא רוצים שאני אסיים את ימי. אתה לא. אחרים דווקא היינו שמחים. אתם רוצים שהכנסת הזאת תתפזר.

והממשלה תלך הביתה, ותלך. ואני צריך להספיק לנסות ולהשאיר חותם בביטוח הלאומי.

אין. אז אני מבקש דוחות חודשיים ויעדים חודשיים וביצוע חודשי. אין לי זמן ללכת לתוכניות ארוכות שנים, גם לא לטווח של שנה. אז אתה, מיקי רוזנטל, לשאלתך, זה לא יהיה כמו בארצות-הברית, שרופא שמצהיר על זה שהוא בדק ואחוזי הנכות הם כאלה וכאלה מונע ועדה רפואית. המטרה, לעשות outsourcing. אבל לא יצמצמו את מספר הוועדות? לא יודע. זה לא סביר. אדוני השר, יכול להיות שהביטוח הלאומי עושה יותר מדי ועדות על דברים שהם לא משתנים. נכות צמיתה היא, לא יעשו את זה ביום אחד, בדקה אחת, בשעה אחת. המהלך, כשאתה בא לדפוק את הראש בקיר במשהו מוגדר של 600,000 ועדות, שזה חלק ניכר מה-Core Business של הביטוח הלאומי, ואתה בא ואומר: אני לוקח 40,000 ועדות, 15%, ומוציא אותן מהביטוח הלאומי, אתה מוציא אותן מהביטוח הלאומי. ב-15% האלה, שזה 40,000 או 30,000 או 50,000 ועדות, בשלב השני אתה יכול להוריד אותן ל-20,000. אין לך כבר התנגדות. אין לך התנגדות של ועדים, אין לך התנגדות של גורמים שלטוניים. עשית הפרדה. אמרת: אתם מתחילים לטפל ב-250,000, 50,000, קיבלתם עליהן פיצוי, ב-50,000 האלה אפשר אחר כך לנפנף 25,000 או 30,000, ובאופן הכללי הורדת את המספר ל-250,000. אם הפיילוט יתחיל באזור הצפון, המכרזים נגמרו. זה לא שאני, שמע, כשאני אומר לך ימים, אתה מכיר אותי.

כמה ימים בטח. אנחנו מחכים כבר כל כך הרבה שנים, אז כמה ימים. המכרזים נגמרו. אני לא יודע מי זכה.

אבל יפתחו את המעטפות, יקבעו מי זכה, כל התהליך נגמר. ייחתם הסכם, נחתם בראשי תיבות, ייחתם עם הוועדים, ואנחנו יוצאים לדרך. השלב הבא, אזור הדרום, אחד במרכז, כשאנחנו משאירים לביטוח הלאומי נשאיר להם חלק מצומצם, והעובדים ידעו את זה. ואני בעד העובדים. גם אני. אבל המטרה היא לתת שירות.

תן לי עדכונים. אי לכך, אחרי שגמרנו, איך זה נראה לך? חברי הכנסת, קצת שקט. נא לפזר את ההתקהלויות הרבות. חבר הכנסת טיבי, חבר הכנסת טיבי. חברי הכנסת, נא לשבת. השר כץ מעוניין להמשיך את דברו ואין מקשיב. חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר וחבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, השר דרעי. השרות רגב ושקד, אתן יכולות לשבת. זה בדיוק באותו מחיר היום. חבר הכנסת ינון מגל, אדוני ישב. חברי הכנסת.

חברת הכנסת עליזה לביא, אף שהגענו למספר שיא של חברות כנסת היום

עדיין מבקש ממך לשבת. אדוני השר, בבקשה. חברי חברי הכנסת, אחרי שנתתי סקירה של כ-40 דקות על משרד הרווחה והביטוח הלאומי, ולא כולם הקשיבו, אני אתחיל מההתחלה.

סקירה. מיקי, בסדר?

אני אתן סקירה מחודשת על משרד הרווחה והביטוח הלאומי, אבל זה יהיה אחרי ההצבעה.

אני פספסתי, אדוני.

אני מודה מאוד לשר חיים כץ. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. השר אלקין, נא לשבת, אדוני. חבר הכנסת מוטי יוגב, שר הביטחון השתכנע. חברי הכנסת, השר המקשר בין הממשלה לכנסת חבר הכנסת יריב לוין מסר לנו כמה הודעות.

הודעות שאינן טעונות אישור המליאה בהצבעה, ויש כאלה שכן.

מטבע הדברים, מתייחסים כרגע רק להודעות שצריך להצביע עליהן. נכון, חבר הכנסת שמולי? איך תדע אם לא תקשיב, אם לא תשב,

אפשר להודיע, שאנחנו לא נוכל להצביע

הבנתי. איזהו חכם, הרואה את הנולד. איזהו חכם, הרואה את הנולד. יפה אדוני אמר.

חבר הכנסת כבל, זה לא אני אמרתי.

אני מקסימום ציטטתי. הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הממשלה בדבר צירוף חבר הכנסת יעקב ליצמן כשר נוסף בממשלה, והודעתה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה למנות את השר יעקב ליצמן לשר הבריאות במקום ראש הממשלה ושר הבריאות בנימין נתניהו. עם צירופו של חבר הכנסת יעקב ליצמן לממשלה ומינויו לתפקיד שר הבריאות במקום ראש הממשלה שמילא את תפקיד שר הבריאות, נפסקת גם כהונתו של חבר הכנסת ליצמן כסגן שר במשרד הבריאות. על כל ההודעה הזאת אנחנו נצביע. הממשלה ביקשה לקיים הצבעה שמית. אדוני יושב-ראש הקואליציה, יש חילוקי דעות בממשלה סביב הנושא הזה. מה אדוני פוסק? אלקטרונית? שמית. הממשלה אכן ביקשה, לא טעיתי, הצבעה שמית. גברתי מזכירת הכנסת, נא להתחיל בתהליך ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, טלב אבו עראר אינו נוכח. (קוראת בשמות חברי הכנסת) טלב אבו עראר, אינו נוכח יולי יואל אדלשטיין, בעד מיכאל אורן, בעד דוד אזולאי, בעד ישראל אייכלר,

רוברט אילטוב,

אלי אלאלוף, בעד קארין אלהרר, בעד זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול, בעד נאוה בוקר, בעד דוד ביטן, בעד מיכל בירן, בעד מירב בן ארי, בעד אלי בן-דהן, בעד נפתלי בנט,

יואב בן צור, בעד איל בן ראובן, בעד יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, בעד עמר בר-לב, בעד ענת ברקו, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח אילן גילאון, נגד שרון גל,

זהבה גלאון, נגד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים, אינו נוכח משה גפני, בעד יעל גרמן, אינה נוכחת אבי דיכטר,

אריה מכלוף דרעי, בעד צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג, בעד שרן השכל, בעד יצחק וקנין, בעד מכלוף מיקי זוהר, בעד חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג,

עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח ציפי חוטובלי, בעד אורן אסף חזן,

דב חנין, אינו נוכח יואל חסון, אינו נוכח אחמד טיבי,

בהצבעה מנואל טרכטנברג, בעד מרדכי יוגב, בעד יוסי יונה, בעד שלי יחימוביץ, אינה נוכחת חיים ילין, בעד משה יעלון, בעד איתן כבל, בעד אלי כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, בעד משה כחלון, בעד חיים כץ, בעד ישראל כץ,

עליזה לביא,

ציפי לבני, בעד אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת ז'קי לוי, בעד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין,

אביגדור ליברמן,

יעקב ליצמן, בעד סופה לנדבר,

יאיר לפיד, בעד ינון מגל, בעד מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח ירון מזוז,

מרב מיכאלי,

אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, בעד אברהם נגוסה,

משולם נהרי, בעד איילת נחמיאס ורבין, בעד בנימין נתניהו, בעד קסניה סבטלובה, בעד רויטל סויד, בעד ניסן סלומינסקי, בעד בצלאל סמוטריץ,

אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, בעד דניאל עטר, בעד חמד עמאר,

רועי פולקמן, בעד שי פירון, אינו נוכח טלי פלוסקוב, בעד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, בעד עיסאווי פריג' נגד עמיר פרץ, אינו נוכח נורית קורן,

יואב קיש,

איוב קרא, בעד מירי רגב,

מיכל רוזין,

מיקי רוזנטל,

יואל רזבוזוב, אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

יובל שטייניץ, בעד נחמן שי, בעד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, בעד איציק שמולי, בעד סתיו שפיר, אינה נוכחת איילת שקד, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי, נא לקרוא בשמות חברי הכנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף, אינו נוכח טלב אבו עראר, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח

אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס, אינו נוכח מסעוד גנאים, אינו נוכח יעל גרמן, אינה נוכחת חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח עבד אל חכים חאג' יחיא, אינו נוכח דב חנין, אינו נוכח יואל חסון, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת מיקי לוי, אינו נוכח מנחם אליעזר מוזס, אינו נוכח אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח שי פירון, אינו נוכח עמיר פרץ, בעד סילבן שלום, אינו נוכח סתיו שפיר, אינה נוכחת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת חברי וחברות הכנסת, האם יש מישהו באולם המליאה שלא קראו בשמו או בשמה ומעוניינים להשתתף בהצבעה? (קוראת בשמות חברי הכנסת) יואל רזבוזוב, אינו נוכח אין כאלה. ההצבעה הסתיימה. גברתי, נא להתחיל בספירת הקולות. חברי הכנסת, נא לשבת.

תכף נודיע על התוצאות ונעבור להשבעתו של סגן השר וחבר הכנסת יעקב ליצמן לשר. בעד צירופו של חבר הכנסת ליצמן לממשלה, 83, נגד, 10, אין נמנעים. אנחנו אישרנו את הודעת הממשלה בדבר צירופו של יעקב ליצמן כשר לממשלה. אדוני, נא לעלות לדוכן על מנת להצהיר אמונים כשר בממשלת ישראל. חברי הכנסת, נא לשבת. חברת הכנסת בוקר, אולי יום אחד גם תורך יגיע להצהיר אמונים כשרה,

תרצי שיכבדו אותך. בבקשה, אדוני.

יעקב ליצמן, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה, למלא באמונה את תפקידי כחבר הממשלה ולקיים את החלטות הכנסת.

היסטוריה. היסטוריה. (מחיאות כפיים)

הכנסת, מייד עם סיום פרק החיבוקים והברכות אנחנו נקיים עוד הצבעה. חברי הכנסת נא לשבת, אנחנו עוברים להצבעה, הודעת הממשלה בהתאם לסעיף 31(א) לחוק-יסוד: הממשלה על החלטתה למנות את השר אופיר אקוניס לשר המדע, הטכנולוגיה והחלל, במקום השר דני דנון, שכהונתו בממשלה נפסקה

אדוני יושב-ראש הקואליציה, אדוני יושב-ראש הקואליציה חבר הכנסת צחי הנגבי. אנחנו מצביעים הצבעה שמית. אם כן, הממשלה ביקשה לקיים הצבעה שמית גם הפעם. בהצבעה הקודמת היה קשה מאוד לשמוע את מזכירת הכנסת, נקווה שהפעם יהיה קצת יותר טוב. בינתיים זה לא יותר טוב. חברי הכנסת, נא לשבת או לפחות להפסיק לדבר בקול רם, אני כבר מוריד את הסטנדרטים. נא לשבת, חברי הכנסת. גברתי,

אה,

חברי הכנסת, קל וחומר נא לשבת, כי ההצבעה היא הצבעה אלקטרונית. עכשיו באמת תצטרכו לשבת. כפי שאמרתי, אנחנו מצביעים כרגע על הודעת הממשלה לגבי מינויו של השר אופיר אקוניס לשר המדע, הטכנולוגיה והחלל. מי בעד? מי נגד? נא להצביע. הודעת הממשלה על

57 בעד, 33 מתנגדים, אין נמנעים.

קובע כי מינויו של השר אופיר אקוניס חברי הכנסת יונה ובן ראובן הודיעו על כוונתם להצביע, בטח נגד המינוי, אבל אנחנו לא נשנה את תוצאות ההצבעה. ברכות לשר אופיר אקוניס. אנחנו עוברים לסעיף הבא. אין הודעות נוספות שטעונות אישור המליאה, ולכן אני מזמין את שר האוצר חבר הכנסת משה כחלון להציג את הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ה 2015, לקריאה ראשונה, כמו כן, את הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016),

גם כאן לקריאה ראשונה, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016),

גם כאן לקריאה ראשונה, והצעת חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015 ו-2016),

גם כאן לקריאה ראשונה. לאחר ששר האוצר חבר הכנסת משה כחלון יציג את ארבעת החוקים יתקיים דיון משולב, שש דקות לכל דובר שיירשם. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חברי השרים, קואליציה, אופוזיציה, ערב ראש השנה, ואחרי 100 ימים של עבודה אינטנסיבית ואין-ספור שעות של עבודה קשה, אני שמח שהגענו לישורת האחרונה, ואנחנו כאן עם אישור התקציב בקריאה ראשונה. התקציב שמוגש היום, יש בו שינויים לעומת התקציב שהוגש במקור על-ידי הממשלה הקודמת. באופן טבעי שינינו את הגירעון, שינינו קצת סדרי עדיפויות. בעיני, התקציב הוא לא רק חשבונאות. בעיני, התקציב הוא קודם כול ערכים, הוא תפיסת עולם: תקציב מבטא תפיסת עולם חברתית עם אחריות כלכלית, אבל בדגש על האלמנטים החברתיים. המספרים שאתם רואים מולכם, סעיפים, 50 מיליון לפה, 100 מיליון לשם, זה לא רק מספרים,

זה אנשים, זה שיפור החיים שלהם, זה הדאגה שלהם, הדאגה לחינוך שלהם, הדאגה לבריאות שלהם. התקציב שאנחנו מביאים הוא תקציב שמביא בשורות. הוא מביא בשורות בתחום יוקר המחיה, חינוך, בריאות, פריפריה. יש כאן סדר עדיפויות חדש. ואני לא תמים. אחרי יעלו אנשי אופוזיציה, בראשם ידידי בוז'י, והוא יתקוף, כי זו העבודה שלו, מה לעשות. באופוזיציה או תוקפים, אני לא רוצה להגיד כמו בבנק ישראל, הולכים הביתה ב-17:00,

לתקוף זו העבודה. זה בסדר, ואנחנו מקבלים את זה באהבה, אבל אני רוצה שיהיה פה משהו, שיהיה גם "אלוהים",

ושיהיה גם אלוהים בביקורת, שתגידו את האמת. כמה שנים לא ראיתם תקציב חברתי מהסוג הזה? כמה שנים לא ראיתם תקציב ללא גזירות, כמו שאמר גפני? כמה שנים לא ראיתם תקציב ללא הכבדות, שמרחיב

מרחיב בחינוך, מרחיב ברווחה, בכל תחום בתחומי חיינו? התקציב הזה הוא תקציב שרואה אנשים, זה תקציב שמבטא גישה שהתקציב משרת את החברה ולא החברה משרתת את התקציב. התוואי של הגירעון שהחלטנו עליו ב-2015 הוא 2.9%, הוא 0.5% 0.5%, רק לשם ההמחשה, זה 6 מיליארד שקלים כמעט, פחות מהתקציב שהוכן במקור. אנחנו עדים לסערות כלכליות בעולם. אנחנו גם קיבלנו אצלנו נתוני צמיחה לא מעודדים במיוחד. בתקציב הזה ובשבועות האחרונים נעשו צעדים דרמטיים, לפחות לפי איגוד התעשיינים והיצואנים,

צעדים מעודדי צמיחה, ביטוחי אשראי, עידוד השיווק, עידוד התעשייה, והם במעשים, כבר נעשו. אבל מצד שני, הכנסות המדינה

הכנסות המדינה טובות. אנחנו רואים בחודשים האחרונים עודפי גבייה, צריכים להגיד את האמת. זה קצת סותר את הנתונים של הלמ"ס, ואני לא כופר חלילה בנתונים של הלמ"ס, לא בפרופסורים ולא בחוקרים, אני מקבל בהכנעה את כל הנתונים, אבל כשאנחנו מסתכלים על המספרים משהו פה לא מסתדר. הדברים האלה נבחנים, הדברים האלה נבדקים. יש אנשי מחקר שיודעים לפלח ממש, מה שנקרא "על הפסיק", מאיפה זה בא: לפעמים עסקאות חד-פעמיות, לפעמים אירועים חד-פעמיים שאין להם קשר ישיר לכלכלה,

הדברים האלה נבדקים. אבל חשוב לי כשר האוצר להגיד לכם את האמת: יש עודפי גבייה משמעותיים שלא הולמים את הנתונים. ואני רוצה לומר לכם שבעצה אחת עם ראש הממשלה, עודפי הגבייה יופנו, אם וכאשר יהיו, ואנחנו נראה ונהיה בטוחים שבאמת כך הדבר, הם יופנו לצמיחה, הם יופנו לטובת הצריכה, לטובת הצמיחה, בקיצור, לטובת אזרחי מדינת ישראל. הוספנו בשנתיים האחרונות, כפי שאמרתי, כ-6 מיליארד שקלים לחינוך, ואני לא רוצה לזרות פה חול בעיני אף אחד, זה כולל טייס אוטומטי וזה כולל התחייבויות. זה לא שבאנו ונתנו צ'קים,

אבל לפחות קודם כול כיבדנו את ההתחייבויות שהיו.

הגיעה ממשלה, מגיע שר אוצר חדש, אומר: רגע, לך תפנה למי שהתחייב לך, אין הדבר הזה. כל התחייבות שהייתה בעבר כובדה עד השקל האחרון. ואותו דבר בבריאות. הוספנו עוד 800 מיליון שקלים לרווחה, 600 מיליון שקלים לטובת השלמת הכנסה לקשישים, שאני חושב שכל אחד פה מסכים אתי על כך. אנחנו הולכים להוסיף באופן משמעותי לשכר של חיילי חובה. אני חושב שגם העוול הזה צריך כבר להיות מטופל אחרי כל כך הרבה שנים. חיילי חובה, שיש כאלה שמשתכרים 540 בחודש,

וגם הם צריכים להיות על השולחן. אין להם מפלגה, אין להם לובי, אבל התפקיד שלנו זה לדאוג להם ולהיות להם לפה, ואני שמח שנפל בחלקי, בחלקה של הממשלה, להוביל את זה. יחד עם שר החינוך, כפי שראיתם בימים האחרונים, תקצבנו את הנושא של סייעת שנייה, הוספנו כסף לטובת צמצום הצפיפות בכיתות, החזרנו את קצבאות הילדים. זו אומנם בקשה קואליציונית,

זו בקשה קואליציונית, אבל אני אומר לכם, בתפיסת העולם שלי,

בתפיסת העולם שלי קצבת ילדים זה דבר חשוב. איך החזרת? תסביר, שאני אבין, החזרנו 2.65 מיליארד. בכותרת של מה? חיסכון, ברור, ברור. מדהים, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים. הכסף פשוט לא הגיע. הכסף הגיע,

הכסף יהיה שם והם יקבלו אותו, הם יקבלו אותו.

חבר הכנסת באסל, לאט-לאט, לאט-לאט. נגיע, נגיע.

יש לי 18 עמודים, למי שרוצה לדעת כמה זמן יש לי לנאום. 18 עמודים יש פה, גטאס, הכול יגיע. בתקציב הזה אנחנו מציגים רפורמות שהמשק מחכה להן שנים, צעדים חסרי תקדים בדיור.

כששומעים את המילים מחיר למשתכן, המשמעות היא הפסקת ספסרות בקרקע. מדינת ישראל לא מספסרת יותר בקרקעות שלה. יש מחיר אחיד ומפה יוצאים לדרך. אנחנו נדע, גם כשנבנה 10,000 יחידות, שהמחיר של הדירה הראשונה יהיה כמו המחיר של הדירה האחרונה. לא יהיו פה פערים ולא יהיה שקבלן אחד נותן 100 והשני מעלה ל-120 והשלישי ל-130. זה אומנם מכניס כסף למדינה, אבל מרחיק את הזוגות הצעירים מדיור. וכמובן, הפעולות האלה הן לטובת חסרי דיור: זוג נשוי, רווק או רווקה בגיל 35 ומעלה, או מי שלא הייתה ברשותו דירה בשש השנים האחרונות. ואנחנו היום שואפים להגיע למצב, לעשות ממש אפס חיכוך. לא ללכת למשרד הפנים, להביא אישור שאתה תושב, ולאחר מכן ללכת למשרד הדתות להביא אישור שאת נשואה, ולאחר מכן, אני לא יודע לאן עוד שולחים אנשים להביא ניירות. אנשים ייכנסו למחשב, ולא חשוב כרגע כן יוצא צבא, כן חרדי או אני לא יודע איזה פטנט אחר. כל אזרחי מדינת ישראל יכולים להיכנס למחשב, להצהיר שהם עומדים בקריטריונים ולהשתתף בהגרלה. אם הם, והאזרחים הערבים? אני לא יודע למה אתה שואל כל הזמן על הערבים.

אני אומר אזרחי ישראל, מה זה אזרחי ישראל? יפה, אזרחי ישראל.

בוא תיתן פירוט קטנצ'יק לגבי האוכלוסייה הערבית בכל הסוגיה של הדיור, שנבין פעם אחת ולתמיד. יש התוכנית של "צוות 120 הימים", שאמר עליה אחד מהחברים שלך שמשנת 1948, לא אני אמרתי, אחד החברים שיושבים פה אמר לי אתמול בטלפון, משנת 1948 לא קיבלו טיפול כזה, בסדר? אני לא דיברתי אתו אתמול בטלפון. הבנת? אני לא עומד פה וזורק מדליות, זה לא התפקיד שלי. אני רוצה לומר שהגישה הזאת, אני תמיד גם לכם אמרתי, ואתה יודע את האמת, אתה יודע את האמת, מה קיבלתם. קיבלתם בזכות, אבל תהיה קצת הגון, מה קרה? אתה יודע, אתה אומר דברים, אתה יודע משהו ואתה אומר הפוך.

אני רוצה לשמוע מפיך הכרזה על התקציב.

יש התוכנית של "צוות 120 הימים" שהיא בתוך חוק ההסדרים,

אני מקווה שהיא נשארה בחוק ההסדרים.

הנה, היא כן, שאמרו עליה חבריך, ואני אומר לך עוד פעם, ויש עוד פעולות גדולות ופעולות שאתה יודע עליהן, אז עזוב כבר את המשחק, עזוב את הקואליציה אופוזיציה. כחלון, למען ההגינות, הגישה באגף התקציבים לאחרונה, בכל הקשור ליישובים הערביים, שונתה מאשר בעבר. זה עדיין לא מה שאנחנו רוצים, אבל יש כיוון אחר. טוב, תודה רבה. צריך להגיד את האמת. לאט-לאט, טיבי. אני אומר. כנראה הפגישה עם ראש הממשלה, חברים, טוב יותר מאשר כל מנהיג של מפלגת העבודה. חברי הכנסת, רשום לי בלו"ז, כפי שהודעתי, שזאת הצגת התקציב על-ידי שר האוצר. לא עודכנתי שיש מסיבת עיתונאים עם שר האוצר במליאה. אם ירצה לקיים אותה, יקיים במקום אחר. טיבי, בוא נעשה גילוי נאות: אני סיכמתי עם טיבי שכל פעם שאני ארצה לשתות מים הוא יעיר.

אוקיי, לפחות תשתפו אותי בסיכומים שלכם,

כי אני רופא. טוב, עד כאן פרק הבדיחות. נעשו צעדים אמיצים בתחום הבנקאות, ואני שמח על משב הרוח החדש שנושב מבנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, שהם גילו את האור, מה שנקרא, ותומכים בהפרדת כרטיסי אשראי מהבנקים, תומכים בתחרות, מבינים את החשיבות של פירוק הריכוזיות בתחום האשראי. צעד נוסף הוא רפורמת הקורנפלקס, מה שקוראים, ושוב, גם פה גילוי נאות, לא אני עשיתי אותה. הכינו אותה לפני, אני רק מיישם אותה. אני חושב שהיא חשובה. לא הצליחו להוציא את זה לפועל, ואני אהיה השליח שעושה את זה, אבל הזכויות שמורות, אני מקווה שבעזרת השם היא תעבור והיא תוריד משמעותית את יוקר המחיה פה, אבל הזכויות שמורות לקודמים שעשו את זה. הפחתת עלויות בריאות. חיבור מפעלים לגז טבעי. הסרת רגולציה. ביטוחי הבריאות,

הנושא הזה של תלות של מטופל ברופא. אנחנו מביאים בחוק ההסדרים תיקון, שרופא שקיבל את הלקוח, את הפציינט, אצלו התחיל את הרישום, הוא חייב לטפל בו בבית-חולים, ולא להגיד לו, וחלילה שלא, אני לא מטיל סרה ולא רפש באף רופא, בטח לא בד"ר טיבי שעובר, כשמגיע חולה במצוקה, הוא או בן משפחתו, ואז הוא שומע ברמז: פה הטיפול ייקח חצי שנה, אבל אם תהיה אצלי בקליניקה זה ייקח שבועיים. תופסים אדם במצוקה כזאת, הוא אצלכם בידיים, אין לו מה לעשות. כמה שזה עולה, הוא ישלם. אנחנו רוצים למנוע את זה. חולה שנכנס לבית-חולים, נרשם, יקבל את הטיפול עד הסוף שם. ואותו רופא יוכל לקבל אותו אצלו בקליניקה אחרי תקופת צינון של ארבעה חודשים לפחות. הדבר הנוסף הוא ביטוחי הבריאות. רפורמה נוספת בכרטיסי הביטוח. אנחנו מכירים את התופעה שמתקשרים לאדם, בוא, תרכוש כרטיס, אני יודע, לביטוח על השתלות. אחר כך, יש לך השתלות, אבל אין לך ראייה. יש לך זה ואין לך זה. חוסר שקיפות טוטלי. אין היום אדם במדינת ישראל שלא מחזיק שלושה-ארבעה כרטיסים. בואו נראה מישהו שמתקשרים ואומרים לו: אתה מקבל עכשיו ביטוח, ולצערי, ואני לא אומר את זה על כל חברות הביטוח כשמגיעים עם הצורך הזה אז חברת הביטוח אומרת: יש לך הכול חוץ מזה. גם את זה אנחנו מונעים. אנחנו עושים חוזה אחיד.

כמו ביטוח חובה לרכב.

כל אחד ידע מה יש לו, מה אין לו. שקיפות מלאה. וזה יחסוך מאות מיליוני שקלים לאנשים.

העוול הכי גדול בביטוח שיש על השולחן שלך זה הביטוח הסיעודי הקבוצתי.

אתם זרקתם 200,000 קשישים מתחת לגלגלים של האוטובוס. זו האמת. אנחנו הצלנו חלק, וחלק בטיפול. זו האמת, לגבי תקציב הביטחון, הייתה ועדה חשובה, ועדת לוקר, עשתה עבודה יסודית של יותר משנה. אני חושב שהמסקנות של הוועדה הן חשובות, ואני מאמין שאת מרביתן צריך ליישם, ואכן גם ייושמו.

אני חושב שזה גם, ייושמו. העולם נברא בשישה ימים, אנחנו רוצים בשלושה חודשים לגמור הכול. אי-שם, ייקח זמן. חברתי זהבה, ייקח זמן.

אני חושב ששקיפות ותכנון כלכלי ארוך טווח הם הכרחיים. זהבה, זהבה, את מצוטטת, מה אני מצוטטת? שומעים אותך: יהיה על המדף. זאת הייתה הכוונה, אדוני,

אז אני נותן לך עצה: אל תמהרי כל כך. אדוני, זה קורא, זה קורא עיתון, בואו, טוב, תודה, אני

אבל אני חושב, כמו כל שינוי מבני, משמעותי, הוא חייב להיעשות בהידברות: הידברות עם משרד הביטחון, הידברות עם הצבא, עם האוצר ועם כל מי שנוגע בדבר. חברים, בימים רגילים יש קואליציה ואופוזיציה. חלקכם ישבתם בממשלה הקודמת וחלקכם לא, אבל אין אחד פה שלא יודע מה אנחנו עושים.

לא מהקואליציה ולא מהאופוזיציה, שלא יודע מה אנחנו עושים. אני לא תמים, אני לא אומר לכם: תצביעו בעד התקציב, אבל לפחות להיות ענייניים. לפחות להיות ענייניים. ודברים שאתם מאמינים שהם נכונים, לא להפוך את העולם והעיקר להיות אופוזיציה. כי יש פה מסר חזק לציבור. יש פה משהו אחר.

יש גם מנועי צמיחה מצוינים. יש מנועי צמיחה מצוינים, וגם חלק מהם, דיברתי עליהם קודם. אני מודע לציפיות ממני כשר האוצר, ואני שמח, ואני שמח על כך שיש ציפיות. ואני שמח שהעם והאזרחים רוצים שינוי. חלק מהדברים אנחנו כבר מתחילים, חלק ייקח זמן, אבל לעם הזה מגיע שינוי. לעם הזה מגיע שינוי, ואין לי ספק שייקח קצת זמן, אבל גם השינוי הזה יגיע. אנחנו מתחילים מהלך של שינוי עוולות או תיקון עוולות חברתיות. המהלך הזה הוא מהלך ארוך-טווח, הוא מהלך אסטרטגי, שלא ייגמר ביום או יומיים, אבל הכיוון הוא ברור. אנחנו יודעים ורואים לאן זה הולך. המרכיב החברתי-כלכלי בחוסן הלאומי הוא בסופו של דבר היכולת שלנו להתמודד עם האיומים. הגיע הזמן שיהיה לנו סוג של שוויון הזדמנויות. כן, שוויון הזדמנויות, או הזדמנות שווה.

הזדמנות שווה. הגיע הזמן שתהיה לנו הזדמנות במדינת ישראל. האיום שאני רואה, אחרים חושבים אחרת, הגדול עלינו, הוא הפערים החברתיים במדינת ישראל, שלצערי הולכים ונפערים. צמצום פערים חברתיים הוא משימה לאומית, ואנחנו רואים שהממשלה הזאת פועלת: פועלת באמצעות תשתיות, בניית כבישים, קירוב הפריפריה, ואנחנו רואים את זה גם באמצעות עידוד התחרות. אני כשר האוצר, באמת, זה תפקיד שאני נכנסתי אליו בחרדת קודש. תפקיד גדול, תפקיד אחראי, באמת, אחריות גדולה מאוד, כל החלטה יכולה להשפיע על החיים של מאות-אלפי אנשים,

אבל מה שאני רואה, ומה שאני מנסה להעביר, זה, אני רוצה לראות ישראל שיש בה שוויון, יש בה חמלה, יש בה ערבות הדדית

ערכים חברתיים. יכולים באמת לבוא ולומר: יש לנו פה משהו אחר. יש פה משהו אחר. וכשמדברים על עוד מישהו, ושלא נישמע תמימים כשנדבר על ערבות הדדית.

יש חלש, ויש מסכן, ויש גר, ויש יתום, ויש אלמנה, יש, ולא צריכים להיות ציניים בעניין הזה. היום במדינת ישראל, כמעט 70 שנה אחרי הקמתה, יש קשר ישיר בין המקום שבו אתה גר לבין ההשכלה שלך, בין ההורים שנולדת להם לבין יכולת ההשתכרות שלך. אני חושב שהעניין הזה חייב להסתיים. העניין הזה חייב להסתיים. זה ייקח זמן, אבל צריך להתחיל בכיוון. אנחנו נצמצם את הפערים, כפי שאמרתי, נוסף על השקעה בתשתיות, באמצעות הנגשת שירותים, השקעה בחינוך, בתחבורה, בדיור וברפואה. בחזון שלי אין הבדל אם עלית משם או נולדת פה. בחזון שלי, העובדה שאתה חרדי לא צובעת אותך כנטל על החברה, אלא כשותף להצלחה ולהזדמנות.

העובדה שאתה בן-מיעוטים לא הופכת אותך לזכאי פחות בחינוך, בבריאות או בתעסוקה, או פחות שווה או פחות שייך. באנו לכאן בשביל לחבר ולא בשביל להפריד. אנחנו כאן בשביל האנשים, בשביל אזרחי מדינת ישראל,

מה מוצאם, איפה הם גרים ומי ההורים שלהם. אנחנו לא יכולים להיות חברת מופת עם מיליון ילדים מתחת לקו העוני. אנחנו לא יכולים להיות חברת מופת עם ילדים שאין להם גישה לשירותי רפואה הולמים. אנחנו צריכים להיות חברת מופת, כי אין לנו אלא החברה הזאת. אין לנו חברה אחרת. יש לנו מוחות מהטובים, לא נהיה שחצנים, נגיד: הכי טובים. יש לנו מוחות טובים בארץ. יש לנו אחת הכלכלות היציבות והמשגשגות. הכנסת הזאת צריכה לאפשר למוחות הללו לפרוץ החוצה. הכנסת הזאת צריכה לאפשר לכלכלה להמשיך לפרוח, ללא שיקולים פוליטיים צרים. ואני רוצה לפנות לכל אחת ואחד מכם: בשבועות הקרובים יגיעו אליכם לוביסטים ומשרתי עניינים כאלה ואחרים ואני לא נגד לוביסטים, אני חושב שכל אדם, צריך לתת לו את יומו, מה שנקרא, אם בוועדה של איתן אם בוועדה של גפני, או בוועדת הרפורמות, או בוועדה של אלאלוף. אדם שמרגיש שהוא נפגע מרפורמה יכול לבוא ולדבר ולשפוך, מה שנקרא, את צרותיו בפני חברי הכנסת. זה התפקיד של כולנו לשמוע אותם. אבל כשהם יוצאים מהחדר שלכם, תשאלו את השאלה הבאה: האם אנחנו משרתים רבים או מעטים? האם אנחנו מחזקים את אלה שנזקקים לחיזוק או מחלישים את החלשים? אני אומר לכם שיהיו פה הרבה לחצים, כי יש ספר רפורמות, חלקם אוהבים אותו, חלקם לא אוהבים אותו. הוא נכנס לחוק ההסדרים, מה שלא היה בשנים האחרונות, ושוחט פרות קדושות שלא נגעו בהן בעבר, והגופים האלה לא בכדי לא נגעו בהם בעבר, לא רצו להתעסק אתם. ולכן התפקיד שלכם, ובסוף מה שתחליטו תחליטו, זו אצבע שלכם, ואתם כמובן זכאים ורשאים לעשות מה שאתם רוצים, רק פשוט לחשוב עוד רגע. אני רוצה לומר לכם עוד משהו: לעולם לא יהיו בידינו מספיק משאבים, כי אנחנו מכירים, הצרכים מרובים והמשאבים מוגבלים. אבל מחסור במשאבים הוא לא תירוץ מפני התייעלות, לא תירוץ מפני השתפרות ולא מפני חתירה לתוצאות ולמצוינות. לא הכול נפתר באמצעות משאבים. אני מאמין שתחרות מעודדת שירות. אני מאמין שתחרותיות יכולה לטפל בהתייעלות. אני מאמין שביורוקרטיה לא יכולה להיות חסם בפני היכולת לממש את זכויותיך. אנחנו מטפלים ממקום של צדק חברתי, שהחוסך ייהנה מהחיסכון, שאנשים יוכלו להתנייד, שחיילים יוכלו לסגור את השבוע ללא עזרה מההורים ויקבלו תגמול הולם עבור ההקרבה שלהם, שהילדים יקבלו יחס אישי יותר במערכת החינוך, שהקשישים שלנו יזדקנו בכבוד, וזה לא מספיק. תכננו היום תוספת, לטעמי לא מספיק גדולה, ואנחנו מתכוונים להמשיך לטפל בהם. לא נעצור כאן. היינו חייבים לחלק כמה שרק יכולנו, פרסנו את זה, אבל אנחנו נמשיך להתייחס לעניין הקשישים. אני באופן אישי לא רואה בסקטור העסקי יריב, חלילה. אני רואה אותו בעל-ברית לצמיחה, בעל-ברית להתפתחות.

ולא עם חברות הביטוח, ממש לא עם אף אחד. יש לי מחויבות צרכנית ואזרחית: כל סקטור שתהיה בו יותר תחרות, אני אתמוך בו. לצערי, בהיעדר תחרות לא נצליח להתקדם. הסקטור העסקי בהאטה, נכון, נגעתי בזה, אנחנו ערים לזה ודיברתי בהתחלה, לפני שהגעת, החלק הראשון היה על הסקטור העסקי. דיברתי על ההאטה, אמרתי את זה ביושר. נתתי כמה דוגמאות על פעולות, על צעדים שעשינו ושהולכים לעשות. סיפרתי גם על ההכנסה ממסים, שאין הלימה בין הדברים. דיברתי על זה בהתחלה.

לא אמרת כלום על החקלאות, אני חושב. הוא אמר ששוחטים פרות קדושות. חברים דיברתי על לוביסטים, מה אתה רוצה? לא הכול ניתן, בשלושה חודשים. באמת, לא הכול ניתן, וגם לא בשלוש שנים, אבל אפשר להתחיל. ואני אומר לכם שאנחנו מסיימים שנה שלמה שבמהלכה לא עבר תקציב מדינה, עבדנו לפי 1 חלקי 12. אומנם החשבת הרחיבה כמה שרק היה אפשר, מה שלא סגרה, לא כיווצה את המשק, אבל זאת בעיה. בעיות הדיור ויוקר המחיה לא היו זרות לאף אחת מהממשלות הקודמות. הבעיה היא לא המודעות לבעיות, אלא הרצון לפתור אותן. עכשיו, בתקציב הזה, אנחנו פה כדי לפתור את הבעיות, ואין לנו ספק שממשלה של 61, וצריך להגיד את זה ביושר, זה קשה. זה רוב דחוק, ואנחנו מעת לעת, יש לך קוסם בראש המערכת. אין לנו קוסם בשום מקום, יש לנו מנהיג. זה קשה, זה לא קל, אבל פה צריכה לבוא לידי ביטוי האחריות שלכם. דבר אחרון, אני רוצה באמת לעשות צדק עם קבוצה של אנשים, שהם פקידי האוצר, מה שאנחנו קוראים, אנשי האוצר, האנשים האלה הפכו בשנים האחרונות לשק חבטות לאומי, ואני רוצה לומר לכם שלא בצדק. הם אנשים מהטובים שיש לנו, מהרציניים שיש לנו, מהאידיאליסטים שיש לנו. נכון, לא תמיד הם נותנים מה שאנחנו מבקשים.

כשר האוצר, יש לי קשיים פה ושם, ולא כל מה שאני לוחץ בשבילו על כפתור קורה, וזה בסדר. אבל חשוב שתדעו שבחודשים האחרונים הם לא היו בבית כמעט, ולא היו בחופש, עבדו לילות כימים כדי להביא את התקציב הזה, ועל כך אני רוצה להודות להם.

חברי באופוזיציה וחברי בקואליציה, ואדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לכם ולך, באמת, על הגיבוי, על שיתוף הפעולה ועל הסיוע בהזנקת המשק, סיוע בהאצת הצמיחה, ובאמת,

כל אחד אמר, וצריכים להגיד פה ביושר, שראש הממשלה לא ייתן לך לעבוד, לא כך הדבר. אנחנו עובדים יחד, מקדמים נושאים יחד, מובילים את זה, ותקציב 15' 16' הוא מהטובים שהיו לנו בשנים האחרונות. ואני מצפה מכם לא שתצביעו, אני לא תמים, כי אתם לא יכולים להצביע, התפקיד שלכם לא להצביע, אבל, אדוני שר האוצר המשק הישראלי נמצא בהאטה, והתקציב הזה לא מביא תוכנית להזיז אותו קדימה, לא בעסקים הקטנים, לא בתעשייה, לא בטכנולוגיה, לא בצפון, לא בדרום, איך אתה יכול להגיד את זה?

אם אתם לא תבינו שהעסק הזה כבר עומד, חבר הכנסת אראל מרגלית, בעוד כמה דקות תעלה לדוכן ותשמיע את כל הטענות. התחזיות שלכם הן תחזיות על רמה מסוימת של צמיחה. עכשיו יש סיכוי שאנחנו ניכנס למשבר, איפה הצעירים יעבדו אחרי המכללה, חבר הכנסת מרגלית, שר האוצר רוצה לסיים. אראל מרגלית, אני מבקש לסיים בשנה טובה לך, לכם, משפחתכם, בני, אנחנו נדבר על הכול אחר כך, זה לא מעל בימת הכנסת. מאיר כהן, חצור, ערד וערבה תיכונה לא נולדו אתמול. זה משהו שאתם שמתם לי על השולחן, נכון? לא, אתם פתרתם, אז למה זה לא פתור? אתם היחידים שיכולים לפתור משהו ואחר כך הוא לא פתור. חברים, תודה רבה. שנה טובה. תודה לשר האוצר חבר הכנסת משה כחלון. זה בידיים שלך ושל ראש הממשלה לסיים את זה היום. יושבים פה מורים ומנהלי בתי-ספר, הם יושבים כאן. לפני שאתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת הרצוג, אנחנו נקדם בברכה את הבישופים, הכמרים, מנהלי ומנהלות בתי-ספר, מורים ומורות בבתי-ספר כנסייתיים, שבאו להשמיע באוזני חברי הכנסת את הבעיות והטענות. אני בטוח שחברי הכנסת יהיו קשובים לבעיות של מערכת החינוך. אני מתכבד להזמין את ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג. בבקשה, אדוני. בעצם חבר הכנסת יצחק הרצוג פותח את הדיון, הוא בוודאי לא מוגבל לשש דקות, הוא מקבל עד 30 דקות זמן. שאר הדוברים יקבלו כל אחד וכל אחת שש דקות. שכחת את ראש הממשלה. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, רציתי להגיד גם "ראש הממשלה,

חברי הממשלה", אבל הם לא פה. אדוני שר האוצר, ידידי משה כחלון, צר לי לקלקל לך את החגיגה. אני הזדהיתי עם דברים מסוימים שאמרת, אבל אני מביט בך, מביט בחברי הקואליציה, מביט בממשלה הזאת אחרי 100 ימים, מביט בכם, ואני רואה מנהיגים עייפים ודהויים וחסרי תקווה, ודי באווירה שמוקרנת מן הקואליציה כדי להראות עד כמה אני צודק, ממשלה שרק התחילה את כהונתה ומסעה לשום מקום. אני מביט בכם ואני לא רואה ממשלה חיה. אני מביט בכם, אני רואה ממשלת צללים שמביאה תקציב בלי בשורה ובלי חזון. אני מביט בראש הממשלה אחרי 100 ימים של כהונה רביעית, ואני מביט בך, אדוני שר האוצר, בואו נמנה יחד את ההישגים שלכם ב-100 הימים: כישלון בהסכם הגרעיני עם איראן, כישלון במתווה הגז, כישלון בתהליך המדיני ובמשא-ומתן מופרך מול ה"חמאס", ואפס, אפס צמיחה. אפס אחד עגול, צמיחה קטנה יותר מזו של יוון. ואנחנו נתגעגע לאפס הזה בחודשים הבאים, כי תחת הנהגתכם זה הולך להיות הרבה, הרבה, הרבה יותר גרוע, ובכלכלה יש יותר גרוע מאפס. חברי וחברותי חברי הכנסת, קראתי את תקציב המדינה מתחילתו ועד סופו, והיום כולו ברשת, ההישג היחיד של הממשלה הזאת, שכבר לא צריך לבוא לירושלים לקחת את התקציב, את הארגזים הללו, הכול ברשת. קראתי את התקציב, ואני שואל אותך, אדוני שר האוצר, ואני שואל את ראש הממשלה: בשביל זה הלכתם לבחירות? לזה אתם קוראים תקציב? ככה תרגמתם את התקווה שהצעתם לעם בבחירות? אני שואל אותך, נתניהו: בשביל תקציב כזה פירקת את הממשלה הקודמת והלכת לבחירות? הבטחת שהפעם תהיה קשוב יותר לענייני יוקר המחיה ויוקר הדיור, שתטפל בזה, שהפעם תבחין במצוקות של אזרחי ישראל, שהפעם תהיה אחראי באופן אישי, הבטחת שתהיה קשוב לדאגות הציבור והעם, הצחקת את עם ישראל. ואתה, ידידי כחלון, בשביל תקציב כזה הלכת לבחירות? עזבת את הליכוד, הקמת מפלגה, רצת בכל הארץ, הבטת לאנשים בעיניים, בשביל תקציב כזה הקמת מפלגה והלכת לבחירות?

זו התקווה לכולנו, כחלון?

מילא נתניהו. מנתניהו כבר איש לא מצפה לשום דבר. תשע שנים נתניהו ראש הממשלה, ואי-אפשר לקנות פה דירה, ואי-אפשר להתחיל את החודש עם יוקר מחיה המשתולל. ב-1996, בעימות הטלוויזיוני שלו עם פרס, נתניהו הסביר איך הוא פותר את הבעיה של יוקר המחיה המשתולל ויוקר הדיור. אז הבטיח. ממתי נתניהו מבטיח לקיים? אבל, כחלון, ממך כן ציפינו. יותר מ-300,000 ישראליות וישראלים שמו את הפתק שלך בקלפי. הבטחת תקווה, והבטחת דירה, מלחמה ביוקר המחיה, מלחמה בבנקים, בתקציב הביטחון, רפורמה ענקית בגז, והבטחת. והבעיה היא שאחרי 100 ימים, מכל ההבטחות, אנחנו לא רואים באמת מימוש. ואתה ביקשת להיות שר האוצר, וביקשת ארגז כלים מלא מלא. ואיפה כחלון של הסלולר? כחלון שלא רואה ממטר את כל המחוברים והמקושרים? אני מתגעגע לכחלון ההוא. מכיוון שאתה הסברת שתתמקד ביוקר המחיה וביוקר הדיור, אבל בתקציב המדינה אין באמת מילה רצינית על הנושאים הללו, והבטחת בבחירות, אז מסתבר שזה יותר קשה כשמגיעים לתפקיד שר האוצר. אבל אחרי 100 ימים של שלטון, ממשלת נתניהו הוכיחה שהבטחות בבחירות זה לא הבטחות לקיים. לעם ישראל אין מנתניהו ציפיות, גבירותי ורבותי, וגם למצביעים שלו בבחירות האחרונות לא היו, הם גזרו את כרטיסי החבר של מרכז הליכוד כמה ימים לפני הבחירות. אבל נתניהו ניצח בבחירות כי הוא הפחיד את העם מערבים שנוהרים לקלפיות. ואותם ערבים, אזרחי ישראל הנאמנים שרק לפני יומיים-שלושה הוא ישב אתם, עם נציגיהם, שנהרו לכנסת בכמויות, על תקציבים, ואני מברך אותו על כך, אבל בסוף מסתבר שהכול ציניות וישראבלוף. וממך, ידידי שר האוצר משה כחלון, אתה יודע שהתקציב הזה שהנחת הוא לא התקציב שאתה רצית, הוא ללא בשורה, וזו הבעיה העיקרית. כי אתה איש רציני, מנהיג של רפורמות מרשימות שמקדמות את חייו של האזרח, ואתה איש חברה, שמבין את המצוקה שבה חיים אזרחי ישראל, ואתה לא מנותק מן העם, אלא חי בתוך העם ומבין אותו. אבל הטרגדיה היא שנפלת למלכודת ישנה, זו שביבי עצמו כבר חשב שהיא נשכחה ונשחקה, שאיש לא יקנה אותה. מתברר שאתה נפלת בה: נכנעת להסכמים קואליציוניים מסואבים, להבטחות בחירות שנעשו מתחת לשולחן ללא ידיעתך, לתפיסת עולם אנטי-חברתית, אנטי-יהודית, אנטי-ישראלית ואנטי-דמוקרטית, שלוקחת את הכסף הציבורי ומשקיעה אותו במקושרים ובחזקים ובמחוברים, בחברי המועדון. נתניהו וכחלון, מכרתם את כולנו למי שיכול להפעיל לחץ ישיר על לשכת ראש הממשלה, מכרתם אותנו להתנחלויות המבודדות שמקבלות 360 מיליון שקל, לקמפיינים עלומים של משרדי ממשלה על חשבון הנגב והגליל, מכרתם את החקלאים שמאז קום המדינה מגינים בגופם על הגבולות, ורק לפני כמה ימים ראש הממשלה נזכר לשבח אותם באיטליה, מכרתם את המורות ואת המורים שחזרו אתמול ללמד את ילדי ישראל, את העצמאים, את כל מי שבחר בכם ואת כל מי שהאמין ביכולת להביא שינוי. אין תוכניות, כפי שנאמר כאן, לפיתוח תעסוקה ולצמיחה במשק מדשדש, אין מילה על עתידו של הצעיר מקריית-שמונה שסיים את לימודי התואר הראשון במכללה ועכשיו מחפש עבודה, אין שום תקווה למי שעובד ומנסה לפרנס משפחה. ונתניהו בשלו, כפי שעשה כשר אוצר בעצמו, ואחר כך כראש ממשלה בכל כהונותיו, הוא ממשיך להעמיק את הפערים, שממשיכים לגדול, ולהתעלם מהמצוקה האישית של המשפחה העובדת בישראל. שני מפרנסים מבוקר עד לילה, שעות נוספות אין-סופיות, והחודש שמתחיל מבלי שיש להם מושג איך הוא ייגמר. לא על דירה הם חולמים, אלא על איך לעמוד בכל המסים ובכל התשלומים ובכל העלויות האין-סופיות, עד כדי כך שיישאר להם מספיק כדי למלא את העגלה בסופר. ואז, הבוקר הודעתם שאולי תורידו את המע"מ. הציבור כבר לא מאמין לכותרות. רגע אחד מודיעים לו שלא תתעסקו במסים, רגע אחר כך מודיעים לו שאולי תורידו, אחר כך מתחילים לשלוח שליחים שיתנצלו ויסבירו שזה לא סופי. אז אף אחד לא מאמין לפניקה הזו. בתקציב הזה, רבותי, אין תקווה. הוא ינציח את המציאות שבה שליש מילדי ישראל הולכים לישון רעבים, למשפחות צעירות אין שום סיכוי לקנות דירה, מתווה הגז לא קיים ורק נראה רע יותר משבוע לשבוע, לעולם התקשורת ולחירות הביטוי עושים חיסול ממוקד, קשישים מושפלים בתור לקופות-החולים, קשישים שלא יכולים לרכוש אוכל אם הם רוצים להצליח לרכוש את התרופות שלהן הם נזקקים. ראש ממשלה מסוים אמר פעם: תהיו כחלונים, אבל לא נותן לכחלונים לעבוד. ב-100 ימים של ממשלה, 1,000 עמודים של תקציב מדינה, אפס צמיחה, אפס תקווה, ומכירה כללית גדולה של אזרחי המדינה. מכרתם את כולנו בערב ראש השנה, ועל כך אנחנו נאבקים בקריאה הראשונה הזו, ומבקשים מן המליאה לדחות אותה. תודה רבה. תודה לראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג. אנחנו ממשיכים בדיון. אני מבקש להזמין את חברת הכנסת זהבה גלאון, ואחריה חבר הכנסת מיקי רוזנטל. עד שש דקות לרשות גברתי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה בפתח דברי לתמוך במאבק של נציגי ההורים של תלמידי בתי-הספר הנוצריים, שמייצגים 33,000 תלמידים שיושבים בבית. זה בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו מצטרפים למאבק שלכם ותומכים בו. חברי חברי הכנסת, חבל ששר האוצר יצא מהמליאה, ואני אומרת: ידידי שר האוצר, אני מתכוונת לזה, היכרות רבת שנים והרבה הערכה, ואני מודה שלבי יצא לשר האוצר. שמעתי אותו אומר דברים כאן במליאה, אני מצטטת: אנחנו עושים כאן צעדים דרמטיים, יהיו כאן הזדמנות שווה, שוויון, חמלה, ערבות הדדית, ואני אומרת: האם אנחנו מדברים על אותו תקציב,

כי אנחנו בחנו את התקציב הזה בקפידה רבה, אני עברתי על התקציב הזה ומצאתי בו הרבה דברים, לא ערבות הדדית, לא חמלה. חברי חברי הכנסת, מצער אותי לומר ששר האוצר כחלון מביא תקציב אנטי-חברתי לכנסת הזו, ממשיך את המדיניות של ממשלת נתניהו הקודמת. תקציב שנכנע, עכשיו אני אנמק ואפרט. חברת הכנסת מירב בן ארי, תקשיבי לי, אז תשמעי. תקשיבי. תקציב שמשקיע בקבוצות לחץ, בקבוצות אינטרסים. מוכרים את התקציב הזה לאינטרסים צרים. ולמה זה כל כך מתסכל? כי שר האוצר עומד כאן והוא באמת מתכוון לזה, לרפורמות חברתיות ולכל מיני שינויים גרנדיוזיים. אבל בסופו של דבר שר האוצר מדבר על גידול. הוא אמר: כמה שנים לא ראיתם תקציב כזה? באמת הרבה שנים לא ראינו תקציב כזה, כי התקציב הזה הוא ממש לא טוב. הוא אומר, אני מצטטת, אני מרחיב בכל תחום. רק הוא שוכח לומר שהגידול שהתקציב הזה מדבר עליו הוא גידול אוטומטי לפי כל שנה, לפי הגידול באוכלוסייה. על מה אתם מספרים לנו, כשאנחנו בוחנים את הגזירות, ואני מתחילה לדבר עליהן אחת-אחת, תראי כמה הוא אנטי-חברתי. הקיצוץ הראשון שאני רוצה לדבר עליו, מקצצים סכום של 4.3 מיליארד שקלים בתקציבים האזרחיים, בזכאות של צעירים לדמי אבטלה. ועל מה חוסכים את הכסף הזה? הכסף הזה הרי עובר לוועד המקומי בחברון, למינהלת הזהות היהודית. תראו מה עושים עם רפורמת יום הלימודים הארוך, הרפורמה שהייתה צריכה לסייע להורים בכל הארץ. תראו לאן הולך הכסף הזה: למוסדות דת אורתודוקסיים, לחינוך ממלכתי-דתי, שכבר גם ככה נהנה מתקצוב יתר, ותראו כמה כסף מזרימים לרשויות המקומיות בהתנחלויות, מיליוני שקלים, אבל מייבשים את כל השאר. שאלו קודם את שר האוצר מה עם הטבות המס למקומות כמו ערד, מקומות אחרים, שום דבר, זה אפילו לא הוזכר בדברים של שר האוצר. ואני אומרת לכם, חברי חברי הכנסת, מי שירים היום יד בעד התקציב הזה צריך להתבייש, כי תקציב המדינה הזה, שממשלת נתניהו ושר האוצר שעמד כאן על הדוכן בהרבה פתוס והתרגשות, ואני יודעת שהוא מתכוון לזה, רק הוא לא מביא את מה שהוא מתכוון, כי תקציב זה הצהרות כוונות, כי תקציב משקף את סדרי העדיפויות של הממשלה. חברי חברי הכנסת, מדובר בסדרי עדיפויות מבישים. אנחנו רואים בבירור איך הממשלה הזו מתנערת מהחובה שלה לספק שירותים איכותיים, שירותים שוויוניים לכלל האזרחים, ומשרתת על חשבונם ובמימונם מגזרים סקטוריאליים צרים. תראו עם מה הממשלה הזו לא מתמודדת. 800 מיליון לחיילים, זה חשוב, ואני מסכימה, וקצבאות ילדים זה לא חשוב? חברת הכנסת מירב בן ארי, אז למה, אני רוצה להסביר לך, חברת הכנסת מירב בן ארי, זאת לא חוכמה לתת הטבות לקבוצות מסוימות. הן חשובות, אני לא מתווכחת. מדובר על המקרו, ובמקרו, הממשלה הזו, אין לה אומץ להתמודד עם שלושה ממסדים חזקים: 1. בעלי ההון, שנהנים מפטורים והטבות מס, הוא היחיד, 2. הממסד הביטחוני. שר האוצר לא מאמץ את דוח לוקר, דוח לוקר ישכב על המדף, בניגוד למה שאמר לי ראש הממשלה. ושר האוצר גם לא מתעמת עם ממסד המתנחלים. וכשאין אומץ להתמודד עם שלושת הממסדים האלה, זה התקציב שמוגש לנו. תקציב שמקצץ בתקציבי מערכות החינוך וההשכלה הגבוהה לא מאפשר,

לא מאפשר באמת לתת חינוך נורמלי לאזרחי ישראל, לתלמידי ישראל. והדבר הכי מדכא, במקום לאמץ את מכלול ההמלצות של ועדת אלאלוף לטיפול בבעיית העוני, תראו את הדבר המביש הזה: הממשלה בוחרת לאמץ שינוי בשיטת החישוב, שלא ישפר בכלום את מצב הכנסתן של משפחות שחיות בעוני. מה הם עושים? מה התרגיל הזה? רק מספר המשפחות שיירשמו ככאלה בדוחות הביטוח הלאומי ובדוחות הבין-לאומיים. זה צעד ציני, זה צעד מכוער שמשקף את רוח הצעת התקציב כולה, מוכרים לנו אשליות. חברי חברי הכנסת, אני רוצה לסיים ולומר, יש לי ביקורת גדולה על התקציב, גם על דוח לוקר, אבל מה מתסכל? ששרים שהצהירו על עצמם כשרים חברתיים בעצם משתפים פעולה עם רוח המפקד הרעה. צר לי לראות איך שר האוצר שהתכוון לטוב מביא רע בסופו של דבר. ולכן, ובזה אני מסיימת, חברי חברי הכנסת, סיעת מרצ הציגה הצעת תקציב אלטרנטיבית, חברתית, צודקת, מאוזנת, שלא מסתכלת רק על קבוצות אינטרסים צרות של הממשלה הזו, אלא על האינטרסים של כלל מדינת ישראל. תודה רבה.

תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. חבר הכנסת מיקי רוזנטל, בבקשה, אדוני, ואחריו, חבר הכנסת דניאל עטר. עד שש דקות לרשות אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה, חבל ששר האוצר אני יודע, זה יום חגו יום התקציב, הוא היה צריך לפחות, הוא הלך לחגוג. הוא הלך לחגוג, כן.

בצעירותי, אני זוכר ששרי האוצר וגם רוב שרי הממשלה היו יושבים ביום של התקציב, בצעירותי, אני זוכר שגם מליאת הכנסת הייתה מלאה כששר האוצר היה מציג את התקציב,

אבל נו, מצער מאוד. כרגע אנחנו כבר לא כאלה צעירים. כן, נכון, אני בוודאי לא.

אני בוודאי לא.

אני מאוד מחבב את שר האוצר ואני גם מכבד אותו, ואני בטוח בכוונותיו הטובות, אבל אני מוכרח להגיד שהתקציב הזה הוא גם דמיוני והוא גם פחדני. הוא פחדני כי בחרו לעשות את מה שאפשר, ולא את מה שצריך. גם שר האוצר היה רוצה, אני בטוח, לעשות הרבה יותר, אבל בגלל כל מיני אילוצים הוא הביא את התקציב הזה, שרובו טייס אוטומטי וכו' וכו'. אבל אני רוצה יותר לדבר על החלק הדמיוני, משום שהוא באמת, התקציב הזה לא מתמודד עם הבעיות העיקריות של המשק הישראלי. וכדי שחברת הכנסת מירב בן ארי לא תצעק, בואו נגיד שיש בתקציב הזה גם כמה דברים מאוד טובים, מאוד טובים. הניסיונות לעשות רפורמה בבנקאות הם מצוינים, והניסיונות לצמצם, לרפואה הציבורית, הם מצוינים. אני מקווה שיאמצו את ששינסקי 2 ויעניקו תמלוגים למדינה כמו שצריך, וזה יעבור בחוק ההסדרים וזה לא ייבלע בדרך, כי יש סכנה ואיום ובעלי ההון מפעילים לחצים מאוד גדולים וכו' וכו'. יש דברים טובים,

אמרנו, ולא מניתי את כולם. לא מניתי את כולם. בכל אופן, תקציב זה המון מספרים והמון נתונים, וביחד זה שוזר תמונה אחת גדולה, והתמונה הגדולה היא מאוד עגומה, כי באמת היא לא מתמודדת עם הבעיות האמיתיות של המשק הישראלי.

היא לא מתמודדת עם האיום המיידי, שגם שר האוצר אומר עליו: נכון, יש בעיה, והיא נתוני הצמיחה המאוד-מאוד מדאיגים שלנו, הפריון הנמוך מאוד של המשק הישראלי, ואין שום מענה אמיתי לעניין הזה.

הרפורמה בבנקאות אולי תעניק יותר אשראי לעסקים קטנים,

אבל זה לא מה שיפתור את הבעיה של המשק הישראלי נוכח הירידה בייצור ונוכח נתוני הצמיחה הנמוכים. אלה לא רפורמות מחוללות צמיחה, לא אלה, וגם השר יודע את זה וגם רוב חברי הממשלה שמבינים משהו בכלכלה מבינים את זה. אין התמודדות עם שום בעיה לאומית אחרת.

אחת הבעיות הלאומיות, שגם השר עצמו מגדיר כבעיה לאומית, היא בעיית האי-שוויון. ועכשיו אתה מסתכל בתקציב, ואתה אומר: איפה הרפורמה הגדולה שמצמצמת את האי-שוויון? ואין כזו,

יש נגיעה בתקציב החינוך, שקצת קצת קצת ישפר את העניין הזה של הפערים בחינוך. יש פה ושם נגיעה, יש איזה אימוץ חלקי מאוד של דוח אלאלוף, אין איזו החלטה אחת שאומרת: יאללה, בוא נעשה ונעשה מהפכה בתחום אחד, או נתמודד עם בעיה לאומית אחת באופן רציני, שהתקציב הזה נותן לה מענה. הגדלת הגירעון, לצערי, ואני בעד הגדלת הגירעון, שלא תבינו לא נכון, אבל רק כשהיא באמת משרתת איזו מטרה לאומית אמיתית, או מצוקה אמיתית. הגדלת הגירעון הזאת, כל-כולה היא לצרכים פוליטיים, כספים קואליציוניים. בשביל זה להגדיל את הגירעון? אתם לא מתביישים?

בשביל לקנות עוד כמה חברי כנסת פה, שיתמכו בתקציב?

אני תכף אסביר לך איפה יש, מייד אני אענה לך. מייד אני אראה לך, מייד אני אסביר. אני מייד אסביר. נא להמשיך, נא להמשיך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תראו, המשק הישראלי מדשדש, אפילו חבר הקואליציה שלכם, יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת גפני, אמר את זה אתמול בכנות: המשק הישראלי מדשדש, והתקציב לא נותן שום מענה למצב הדשדוש הזה, אין שום boost ואין שום בום, אין שום טראח ואין שום דבר. זה תקציב של טייס אוטומטי של אנשים פחדנים, שלקחו את כל המספרים וחיברו ולא עשו חושבים. אני רוצה להדגים לכם את זה דרך תקציב של משרד אחד, כי אי-אפשר לדבר על התקציב רק במילים של התיאוריות הכלכליות. אני אספר לכם את זה דרך תקציב החינוך. עומד בימים האחרונים שר החינוך ומספר לעם ישראל איך הוא צמצם את מספר הילדים בכיתות, איך או-טו-טו כל הילדים יעשו בחינות בגרות בחמש יחידות במתמטיקה, כל הבעיות של החינוך נפתרו. תקציב החינוך זה הבלוף הכי גדול, שלא פותר שום בעיה בחינוך הישראלי. אלה הבעיות המרכזיות של החינוך הישראלי, על זה יש הסכמה, יש קונסנזוס, אף אחד לא חולק על זה, גם שר החינוך, שלא מבין הרבה בחינוך, גם הוא לא חולק על זה: הבעיה הראשונה היא הבעיה של האי-שוויון. לא יכול להיות שאדם שיש לו כסף, הילדים שלו יקבלו חינוך טוב, ואלה שחסר להם, יש אצלם חסרון כיס וחשבון הבנק שלהם לא מאפשר את זה, ייתנו לילדים שלהם חינוך רע. היה צריך כבר מזמן במדינת ישראל לעשות חינוך דיפרנציאלי. איך עושים חינוך דיפרנציאלי? על-ידי זה שקודם כול מחליטים מה מגיע לתלמיד במדינת ישראל. כמו שיש סל של בריאות, מה מגיע לחולה, היה צריך לעשות סל לתלמיד, מה מגיע לכל תלמיד ממערכת החינוך. השר נמנע מזה, ולא באקראי הוא נמנע מזה, כי הסקטור שממנו הוא בא מקבל הרבה יותר, הרבה יותר כספים גם בשביל החינוך של הזרם שלו, גם בשביל החינוך של התלמידים שלו. שם יש מספר התלמידים, בחינוך הממלכתי-דתי, הנמוך ביותר בחינוך בארץ, ויש אפליה in-house בחוק, אז למה לשנות?

רק שנייה, אדוני.

שתי שניות. הבעיה השנייה של החינוך הישראלי היא רמת ההוראה, וגם בזה התקציב לא מטפל. והבעיה השלישית של החינוך הישראלי היא כמובן הנושא של מה מלמדים ומה זה רלוונטי לחיים של הילדים במאה ה-20. באף אחד מהדברים האלה התקציב לא מטפל. יש בו מיליארד שקל למוסדות תורניים, כי זה מה שיש בכספים הקואליציוניים, זה נקרא תקציב כספים קואליציוניים, אז התקציב של משרד החינוך עלה ל-52 מיליארד שקל, 90% ממנו זה בין כה וכה למשכורות, מיליארד שקל זה מוסדות תורניים בגלל ההסכמים הקואליציוניים, וכל השאר זה רוח וצלצולים.

תודה רבה. לפני שהשר עולה, ברשותך, אדוני השר, נמצאים כאן נציגי בתי-הספר הנוצריים. הם נמצאים כאן, גם אנשי דת, גם אנשי מטה המאבק, בהזמנת הרשימה המשותפת, כי הם שובתים, בתי-הספר שלהם.

אנשי מפלגת העבודה, לפעמים אתם פונים אליהם לפני הבחירות. רק אחרי הבחירות אנחנו פונים. 33,000 תלמידים בבתי-הספר הטובים ביותר בארץ,

שיעורי הצטיינות, תוכנית חינוך מופלאה, הם פותחים את שעריהם לכל התלמידים, צוות מורים מסור וחרוץ, יש להם דרישות תקציביות צודקות, הם נמצאים כאן אחרי שהפגינו והפגנו בכל מיני מקומות בארץ. גם לפני יותר מחודש הם הפגינו מול משרד החינוך, אך עדיין התביעות שלהם לא באו על סיפוקן.

העלינו את זה בפני ראש הממשלה, זה הנושא הראשון שעלה, לא הייתה היענות,

נפגשנו עם השרה גילה גמליאל, אולי יהיו פגישות עם שרים נוספים. אפשר לפתור את הבעיה הזאת, צריך לפתור את הבעיה כדי שהתלמידים הערבים ינהרו לבתי-הספר.

אנחנו רוצים לנהור לבתי-הספר.

באוטובוסים. לנהור, באוטובוסים, במכוניות, רגלי. אנחנו רוצים לנהור לבתי-ספר, ובתי-הספר האלה נותנים חינוך מעולה. (אומר בערבית: ברוכים הבאים. המאבק ממשיך. בסופו של דבר נשיג את זכויות התלמידים שלנו. ברכותי לכם.) אדוני היושב-ראש,

אומרים שזה אסור לפי התקנון, אבל אני מאפשר לך לפנים משורת הדין. (בערבית: זה שהסתייג, יצא, רק שתדע.) זה ניצול סמכות. מדובר בניצול סמכות לפנים משורת הדין. אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, אנשי הדת המכובדים, כבוד הארכיבישוף מרקוצו, 33,000 תלמידים ערבים שובתים. לפני כמה דקות דיבר שר האוצר על התקציב ועל שכולם שמחים מהתקציב הזה. איימן, יש לך דקה, לפנים משורת הדין. אז אני אגיד כך: מדובר על בתי-ספר שמהווים 4% מבתי-הספר הערביים, כבוד השר. שליש מהסטודנטים באוניברסיטאות הם בוגרי בתי-הספר הללו, 87% מהערבים שעובדים בהיי-טק הם בוגרי בתי-הספר הללו, ואנחנו מדברים על כאילו בתי-ספר פרטיים, כי האנשים השקופים והמוחלשים והמוחלשים ביותר לומדים בבתי-הספר הללו. בתי-הספר הללו, מבקשים להשוות אותם לבתי-הספר האחרים. לכן צריך להיענות לבקשה צודקת זו, והיום ולא מחר.

תודה, חבר הכנסת איימן עודה. מכובדי השר אבי גבאי ביקש להתערב בדיון.

ביקש להתערב בדיון. אם כבוד השר יגיד כמה מילים לאנשים שנמצאים כאן, אני אודה לו מאוד אם יחליט להתייחס. אדוני היושב-ראש, חברים נכבדים, קודם כול ברכות לאורחים, שמחים שהגעתם לכאן. אני מניח ששר האוצר ילמד את הבעיה ויתייחס אליה בצורה עניינית, כמו שהוא מתייחס לכל בעיה שמגיעה אליו, ולא משנה מאיפה היא מגיעה, מי מוביל אותה, מי לא מביא אותה, מי המגזר שמאחורי הבעיה. הוא פשוט מתייחס לדברים בצורה עניינית, ואני חושב שזה בדיוק העניין שאליו אני רוצה להתייחס עכשיו. שמעתי את יושב-ראש המחנה הציוני מדבר על התקציב ומדבר על שר האוצר ומנסה להשוות אותו לאיש שהוא מכיר, משה כחלון של רפורמות הסלולר. אני בדרך כלל לא עולה לכאן, אלא אם כן אני מתבקש לעלות, אבל הרגשתי שאני חייב להתייחס לדברים. הייתי עם משה כחלון בהקמת המפלגה הזאת מתחילת הדרך, ואני יודע בדיוק על מה דיברנו, אני יודע בדיוק מה הבטחנו, אני יודע בדיוק מה חשבנו. אנחנו לאורך כל הדרך דיברנו על שלושה דברים: דיברנו על צמצום פערים והקטנת האי-שוויון, דיברנו על הדיור ודיברנו על הפיננסים.

אם יש דבר ששר האוצר, שהוא שר האוצר בסך הכול שלושה חודשים,

עושה מהיום הראשון שהוא שר האוצר, זה לזכור שהוא הגיע לתפקיד הזה כדי לעשות רפורמות, והוא הגיע לתפקיד הזה כדי לשנות סדרי עדיפויות, והוא הגיע לתפקיד הזה לא כדי לנהל את משרד האוצר, אלא לעשות את הדברים האלה. אני יודע טוב מאוד מה יש בתקציב, ואני יודע טוב מאוד מה יש בחוק ההסדרים, ואני יודע דבר אחד: שיותר מהכול, שר האוצר הבטיח להיות ענייני. הוא הבטיח לעשות, הוא הבטיח עשייה ולהיות ענייני, וזה לא משנה מי מאחורי הבקשה, מתיישב, איש מכפר ערבי, מתל-אביב, לא משנה מאיפה האנשים מגיעים. אז בואו נתחיל רגע עם צמצום הפערים, מה יש בתקציב הזה. יש ועדת אלאלוף, ועדה לטיפול בעוני, שהוקמה על-ידי הממשלה הקודמת, שמו את הדוח שלה במגירה ואמרו: אוקיי, נעבור לנושא הבא. שר האוצר, לא רק שהביא לרשימה שלו את יושב-ראש הוועדה, את חבר הכנסת אלי אלאלוף, הוא מינה אותו ליושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, ואין יותר מזה כדי להצהיר על המחויבות לעשייה ומחויבות לדוח. לא נכון, הכנסת מינתה אותו.

הכנסת מינתה. סליחה, אתה צודק. אני מתנצל על הטעות. אני מניח שלמשה כחלון הייתה איזו השפעה על המינוי הזה של הכנסת. בתקציב הזה,

יש 5 מיליארד שקל שקשורים לוועדת אלאלוף, בין שזה קצבאות הילדים ובין שזה הגדלת הקצבאות לקשישים, איזה קצבאות ילדים?

2.5 מיליארד שקל קצבאות ילדים.

קצבאות ילדים זה הדבר הכי מצמצם פערים שיש. הכי מצמצם פערים שיש, יותר מכל דבר אחר. הנה, הכסף בא עכשיו. סליחה, רבותי, הכסף בתקציב. הכסף בתקציב. בתקציב. הנושא השני, מעבר לוועדת אלאלוף,

דיברו כאן על המגזר הערבי, מיליארד שקל בתקציב, ואנחנו יודעים שרוב המגזר הערבי נמצא בעשירונים הנמוכים, אז אין דבר יותר מצמצם פערים מזה. ואם אנחנו מדברים על הדיור, אז אני רוצה לומר לכם משהו על הדיור. אני בעוונותי קצת מכיר איך מנהלים עסקים ואיך מנהלים גופים. ואני לא ראיתי בחיים שלי תהליך כל כך גדול, משמעותי ועוצמתי שנעשה בטווח זמן כל כך קצר. כשמשה כחלון דיבר על מחיר למשתכן, זה נראה כמו דבר שיקרה בעוד שנה-שנתיים, ואני זוכר מה היה כשהיה שר השיכון אריאל אטיאס ורבו כאן על הקריטריונים וכו' וכו'. והשר כחלון עשה את זה בחודשיים. ומי שמסתכל בחודש האחרון, פותח עיתונים, רואה כל יום מודעה, מחיר למשתכן במקום אחר בארץ. כל יום מקום אחר, זה דבר שלא היה כדוגמתו. אז מי שמדבר על, האם הוא מטפל במשבר הדיור,

אפשר להסתכל על זה. את כלי העבודה שהוא קיבל הוא מימש, ומייד, ומייד. סליחה, יש מחיר למשתכן, חבר הכנסת גילאון, יש מחיר למשתכן בקריית-מוצקין, ובעפולה, ובאופקים, ובעוד מקומות, יש מחיר למשתכן,

במקום להגיד, אתה יודע מה? בוא נגיד שאם האופוזיציה הייתה עושה,

אדוני יושב-ראש המחנה הציוני היה עושה את עבודתו נאמנה בהרצאה שלו היום, הוא היה אומר דבר מאוד פשוט, וזה מה שהאופוזיציה צריכה לעשות, האופוזיציה צריכה לדחוף את הממשלה ליותר רפורמות, לומר: חבר'ה, תעשו יותר רפורמות, אין פה מספיק רפורמות. מה עושה המחנה הציוני? נלחם ברפורמות שיש. בזה הוא מתעסק. בלייצג את החקלאים נגד רפורמות מאוד מאוד לא פוגעניות שיש. סליחה, את זה היו צריכים לעשות.

אבל סליחה, סליחה, אני מדבר, גם וגם.

מדברים גם וגם, מה לעשות, גם וגם. זו ועדת שרים לחקיקה, ועדה של הממשלה,

היא עוצרת את רוב החקיקה לטובת אזרחי ישראל. אז מה אתם מדברים על האופוזיציה? חברת הכנסת שפיר, כל מה שהייתם צריכים לעשות זה לדרוש יותר רפורמות. תדרשו יותר רפורמות, איפה אתם? אנחנו מציעים חוקים, אנחנו מגישים את החוקים, אתם מפילים אותם שבוע אחרי שבוע. תגידי לי, אפילו מתביישים להגיד, אני עוד לא ראיתי, סליחה, אני לא ראיתי רפורמה כלכלית בהצעות החוק, ואני יושב בוועדת שרים לחקיקה. אני לא רואה רפורמות, מה, באמת?

אני רואה רק דברים אחרים. רואה רק דברים, איזה רפורמה?

אני יושב ולא רואה. אבל בואי נדבר על מה עוד, חברות הכנסת מירב בן ארי וסתיו שפיר. חברות הכנסת. רפורמות מרחיקות לכת, חברת הכנסת. 48 שעות, מה אני יכול לעשות?

שר האוצר בתקציב הזה עשה, בואי תגידי פעם אחת מילה טובה, שר האוצר, בתקציב הזה, פותח בקרב נגד הגוף הכי חזק במדינת ישראל. אתם יודעים מי זה הגוף הכי חזק במדינת ישראל? משרד האוצר. לא, הבנקים. הבנקים. איפה את? איפה אתם?

חברות הכנסת שפיר, עזריה ובן ארי, אני לא קורא אתכן לסדר פעם ראשונה. סוציאל-דמוקרטי, מי שמסתכל על התקציב ומי שרואה את הרפורמות יודע דבר מאוד מאוד פשוט, מדינת ישראל, לפחות הכלכלה שלה, תיראה אחרת לגמרי אחרי האישור שלו.

זמנו תם. תודה שהוא העיר את הדיון. כן, תודה.

אני מזמין את חבר הכנסת דניאל עטר, אדוני, מכובדי,

חברי, בבקשה.

את יכולה לחזור לשקט, זה נגמר, אפשר לחזור לעבוד,

אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, גם אני מקדם בברכה את האורחים שלנו, אהלן וסהלן. תראו, אני רוצה לומר לכם, אדוני השר, אני רוצה בחלק מהדברים להתייחס לדברים שאמרת. אותי לימדו שכשאתה קורא תקציב אתה מבין מה המדיניות, אתה מבין מה המטרות, אתה מבין מה היעדים, והכסף, המבנה וסדרי העדיפויות שכתובים בספר התקציב אמורים לממש את זה. אני עובר על כל מה שיש בספר התקציב, אני לא רואה מדיניות, אני לא רואה קו, למעט חלוקה שמבטיחה את המשך הרוב הקואליציוני הרעוע-מאוד, הישרדות, הישרדות. אין בו בתקציב הזה שום מסר.

ברשותך, אדוני השר, להתייחס לדברים שאמרת קודם, כיוון שגם אנחנו הסתובבנו בבחירות, לפני הבחירות, לא רק אתם. ובחלק מהמקרים גם ישבנו בפאנלים עם הנציגים של קדימה, של קדימה אני אומר, של כולנו, אתם כל קדנציה מחליפים מפלגה. והיינו בכנס חקלאים ביסוד-המעלה, שבו השתתף מי שהיום משמש שר השיכון, יואב גלנט, כנציג כולנו. באותו כנס הייתה כמעט תחרות, אבל הייתה תמימות דעים בין כולם, כל הנוכחים, גם חברי איתן ברושי היה בכנס הזה, ויודע על מה אני מדבר. יפה שהוא חבר שלך. אמרתי. הוא התכוון לגלנט. לא לא. ובאותו כנס העלו על נס את תרומתה של ההתיישבות לבניית הערכים של המדינה הזאת, לקביעת גבולותיה, את החשיבות שלה לחברה הישראלית, חוצה מפלגות, ותראה מה אתם עושים: התקציב הראשון שאתם מגישים, במקום לבוא, לשבת ולדבר, להגדיר זמן שנה, עד סוף 2016, נותנים זמן לבנות תוכנית ארוכת-טווח, אסטרטגית, שמביאה את אותם ערכים שאתם מדברים עליהם לידי ביטוי, שנותנת לאנשים המדהימים האלה, שמחזיקים היום 360 מעלות, מסביב לכל גבולות הגזרה של מדינת ישראל, מי שיושבים שם כל יום כל שעה, זה החקלאים, המתיישבים, זה הקיבוצניקים, זה המושבניקים, אלה האנשים שנמצאים שם. היום אירחנו כאן שני ראשי רשויות מהערבה, שני ראשי מועצות. אני רוצה לראות אחד בבית הזה שמסוגל לשרוד יומיים בתנאים שקיימים בערבה. אני רוצה לראות. אנחנו כאן עם מזגנים כל הזמן, ונוח לנו, ונוח לנו גם לקבל החלטות שמתעמרות בהם. אז אני מציע, אדוני השר, עוד לא מאוחר, תשפיע על יושב-ראש המפלגה שלך, שהוא שר האוצר, תוציאו מחוק התקציב, מחוק ההסדרים, את כל הדברים שקשורים, כל מה שאתם קוראים לו רפורמות, שזו מילה יפה לחיסול מוחלט של ענף שבנה ויבנה את המדינה הזאת בעתיד. תוציאו את הכול החוצה. שבו תדברו עם ראשי התנועות, אתם יודעים בדיוק מי הם. תגיעו אתם לתוכנית עבודה ל-20-15 השנים הקרובות. תאמין לי, זה יירשם לזכותכם, ואף אחד לא יוכל להגיד לכם שזה לא לזכותכם. אני הראשון שאמחא לכם כפיים אם רק תעשו את זה. פטם? גם הפטם, כן, לא קרה שום דבר. הסתדרנו עד היום עם הפטם. עוד שנה אחת לא יקרה שום דבר. חברת הכנסת בן ארי, את פעילה היום.

אני אתן לכם דוגמה. הרפורמה האחרונה שהעבירו בחקלאות, הרפורמה האחרונה שהעבירו בענפי החקלאות הייתה ברפת,

שנה וחצי אחרי הרפורמה 140 משקים נסגרו. כולם. ברמת-הגולן, בעוטף-עזה ובערבה. כולם. מה אתם עושים בזה? מה אתם עושים בזה? תחסלו את המשק הפרטי.

אבל אני לא רוצה להתמקד רק בחקלאות, יש לנו עוד כמה דיונים היום, אנחנו נעבור אליהם. אני רוצה לומר לחברי מהרשימה המשותפת ולחברי זוהיר בהלול: איך אתם מקבלים את זה שבספר התקציב עושים הבחנה בין יהודים לערבים, וגם כותבים: יהודים, לא רוצים להגיד ערבים, אומרים: בני מיעוטים, כותבים. איך אתם מקבלים את זה?

איך אתם מסכימים לטרמינולוגיה הזאת, שעושה הבחנה בין יהודים לערבים בחלוקת הכסף של כולנו? איך אתם מסכימים לזה? איך אתם מסכימים שיכתבו את זה? לקבל 900 מיליון שקל, למה אתם לא מרימים קול? אני מציע לכם ללכת בספר התקציב

1596, שמתייחס, הגעת לשם? אתה יודע, דילגנו מקבוצה לקבוצה. אבל באמת, אני רוצה להצביע על תופעה. 1596 לפני הספירה או אחרי הספירה? זה ממש נראה לי לפני הספירה, לפי ההתייחסות. חברי זוהיר בהלול, תרתי משמע. אני באמת, ברשותכם, רוצה להצביע על התופעה הזאת. איך מדינה מרשה לעצמה להתייחס ללאום של אדם ולא לעצם היותו אדם? תגיד שבנצרת אתה רוצה לתת הקלה כזאת, הטבה כזאת, או הכבדה כזאת. תגיד בנצרת, תגיד בשכונה x בשפרעם. למה לכתוב "בני מיעוטים"? מה רע בזה?

זה מלמד על הבחנה בין בני-אדם בחלוקת התקציב. חברי היקר דניאל עטר, זמנך עבר. אדוני היושב-ראש, בדרך כלל אתה מגן על זכותי לומר את דברי. אני אגן על זכותך בחירוף נפש,

תן לי עוד דקה,

מתוך הכנסת ומחוץ לכנסת. אני מבקש ממך עכשיו, עוד דקה אחת, כדי שאני אוכל לסיים. טוב. אני חושב שבתקציב הזה גם אין, מירב, נדפקו לי האוזניים בגולני, אני לא שומע את ההערות שלך. אני שומע שאת אומרת משהו, אבל אני לא שומע מה, אז חבל. כל עוד זה גולני זה בסדר. חבר הכנסת עטר, כל ההערות שלך עכשיו זה בדקה שלך. הדבר האחרון שאני רוצה לומר זה ביחס לפריפריה. לכולם ברור וידוע, דיברנו על זה רבות, על חולשתה של הפריפריה ועל העובדה שהחובה שלנו היא לחזק את הפריפריה. ואני מציע לך, חברתי מירב בן ארי, חברת הכנסת מירב בן ארי, ואדוני השר גם, הגשנו הצעת חוק, חוק הקרקעות, שמעמידה לרשות המדינה, לרשות שר האוצר, 500,000 דונם לפתרון הבעיות באזורי הביקוש ובשביל לחזק את הפריפריה. קחו את זה, תקדמו את זה. במקום להיות עסוקים כל הזמן בלאחד ועדות וועדות משנה וועדות מקומיות, ועוד כאלה תקנות שלא יביאו לפתרון הבעיה, אני אומר לכם, קחו את הדבר הזה, תראו איך אפשר באמצעותו גם לפזר את האוכלוסייה במקומות שאנחנו נגדיר אותם כמקומות שהם מיועדים לכך, כמו לחזק את קריית-שמונה, ואת שדרות, ואת ירוחם, ואת דימונה,

איך אתה סופר את הדקה? רק תלמד אותי איך. הוא כבר מעבר לזמן. איך אתה סופר את זה? רק תסביר לי. לפי הנשימות שלי. ואני עוד לא נשמתי. ביורו? בדולרים? יאללה, נו, דניאל. אנשים פה, בלירות. גם ביורו כבר נגמר.

תודה רבה לחבר הכנסת דניאל עטר. משפט אחרון. בכל אופן, אני ממליץ מאוד, משפט אחרון לא מתחיל ב"בכל אופן". קחו את הדבר הזה, קדמו אותו. אפשר באמצעותו גם להניע אוכלוסייה לשוליים הרכים של המדינה, גם לחזק את ההתיישבות שלנו בצפון ובדרום, ובעיקר בעיקר, שהפריפריה תרגיש באמצעות התקציב הזה שהיא חלק מהמדינה.

מירב, שנים לא פנו אלייך כל כך הרבה. תודה רבה לחבר הכנסת דניאל עטר. אני מזמין את חברת הכנסת תמר זנדברג. בבקשה.

אדוני היושב-ראש.

אני קודם כול רוצה להצטרף לתמיכה במחאה של חברינו מבתי-הספר הנוצריים. 33,000 תלמידים שיושבים בבית, זה לא משנה מי הם ומה הם, זה מספר מספיק גדול כדי שהבית הזה יאמר את דברו, ואני מאחלת לכם באמת לחזור ללימודים, כמו כל שאר הילדות והילדים בישראל, בקרוב. אז כל הכבוד שבאתם להשמיע את הקול, ואנחנו אתכם. אמרו לי חברי הוותיקים חברי הכנסת זהבה גלאון ואילן גילאון, שהם לא זוכרים דיון תקציב כזה, שבמקום שהוא יהיה סוער ויתווה את המדיניות הכלכלית של ישראל לשנה הקרובה, הכי משמים שהיה. תחשוב מה יהיה אם דני ילך.

שמייצגת את מפלגתו של שר האוצר ובאמת מנסה להכניס פה קצת עניין ולהגן בחירוף נפש על הקואליציה ועל כולנו, אבל זה לא דיון תקציב רציני. האמת, אולי הסיבה היא שאנחנו היום באנו לדון בתקציב בקריאה ראשונה ונאשר אותו בקריאה שנייה ושלישית בחודש ה-11 מה-12 שבהם התקציב כבר פועל. הרי בסוף נובמבר אנחנו נאשר את התקציב לשנת 2015, בסוף נובמבר 2015. אז אולי זה בגלל זה, כי הכסף כבר חולק, התקציבים, ה-1 חלקי 12 כבר עובד מזמן. ברור שזאת שנה מבוזבזת,

כשקוראים את ספר התקציב, שאומנם הונח לנו כאן על השולחנות רק לפני יומיים, אבל כשקראנו את כל מה שיש בו, ובעיקר מה שאין בו, אנחנו, לצערי, אולי עומדים לגלות שגם 2016 עומדת להיות שנה מבוזבזת, כי אין בה שינוי אמיתי בסדר העדיפויות שישראל כל כך זקוקה לו. האמת, אני רציתי לדבר על דבר אחד מרכזי שאנחנו ככל הנראה לא נדון בו היום, ואולי הדבר המרכזי והמשמעותי ביותר לכלכלת ישראל, שלא מופיע בכלל בספרי התקציב והיה אמור להיות מונח היום על סדר-יומה של מליאת הכנסת, וטוב שלא מונח, והוא המדיניות הישראלית בנושא הגז הטבעי ומשאבי הטבע. ואני בכוונה קוראת לזה "המדיניות הישראלית בנושא הגז הטבעי ומשאבי הטבע", ולא "מתווה הגז", כי אני באמת חושבת שנעשתה לנו טובה גדולה מאוד שאותו מתווה גז מדובר, שדובר בו, שהיה אמור להיות מוצבע היום, ירד היום מסדר-היום. אתמול או שלשום נודע לנו שהנושא יורד מסדר-יומה של המליאה היום. התירוץ היה ששר הכלכלה אריה דרעי כן יחתום או לא יחתום, אפילו ששר הכלכלה כבר הודיע בדיוק מה הוא מתכוון לעשות נוכח דיון בכנסת. אבל באורח פלא, יום אחרי שגילינו על תגלית גז אדירה ועצומה מחוץ לחופים של מצרים, פתאום מסתבר שהנושא הזה יורד מסדר-היום. אני רוצה לומר על הדבר הזה כמה דברים.

חברת הכנסת מירב בן ארי, השר אלי גבאי,

סליחה. אתם דיברתם פה הרבה מאוד על המחויבויות שלכם ושל שר האוצר כחלון לפירוק המונופולים, למלחמה בטייקונים, היחיד שהיה לו אומץ לגעת במקום שאף אחד לא נגע בו לפני, ודווקא בנושא הזה, השר אבי גבאי, אני חייבת לברך אותך על העמדה שלך, ויותר מזה, על הבעת העמדה הזאת ועל העמידה עליה גם בממשלה וגם בציבור. לצערי, שתיקתו של שר האוצר בנושא הזה מהדהדת.

אני יודעת, אנחנו יודעים, חברות וחברים,

מילה היו מאשימים אותו שהוא, נו, באמת.

תשמע, להתחמק מהנושא הכלכלי החשוב ביותר שעומד על שולחן מדינת ישראל, כאשר אתה שר האוצר, בטיעון של ניגוד עניינים מוסתר, שלא גלוי לציבור, ומוכחש על-ידי חלק מהעוסקים באותו תחום, זה דבר מאוד מאוד מאוד בעייתי. סופר-בעייתי. אני הראשונה שתגיד שבמצבים של ניגוד עניינים אסור ואי-אפשר לגעת. המקרה הזה הוא מוזר, הוא בעייתי, וגם אחרי זה, לא לגשת, תדמייני את הנאום שלך לו הוא היה מתערב. גם אחרי זה להשמיט ולהדיר את הנושא הכלכלי החשוב ביותר שעומד על הפרק, ואני בכוונה אומרת את זה ביום שאנחנו דנים בתקציב המדינה,

ההכנסה הפוטנציאלית, ולא במסים, אלא תכל'ס למשק, במחירים, בחשמל, בתחבורה, בתעשייה, היא כל כך גדולה, היא כל כך מובהקת, היא כל עמוקה וכל כך חשובה, שהעובדה שאנחנו עומדים פה היום ודנים בתקציב עסקים כרגיל, ללא שההכנסה הזאת קיימת וזמינה לנו, היא קודם כול פספוס כלכלי ובעייתי אדיר. יש גז. שנייה, רגע יפה. עכשיו אני רגע מגיעה למתווה. הרי מה אתה אומר? חבל שלא אישרנו אותו. אבל אתה לא אומר, כי עמדתך היא נגד, אני יודעת. אבל אתה כביכול אומר: חבל שלא אישרנו את המתווה, עכשיו פתאום גילינו שיש גז במצרים, לא צריך את הגז שלנו. בדיוק להפך. ההפך הוא הנכון. הרי התהליך הזה היה כל כך עקום. הרי מה אמרו לנו? קודם כול העבירו את הדיון לקבינט המדיני-ביטחוני בטענה של צורך אסטרטגי וגיאו-פוליטי בגלל האינטרס מול מצרים. אני מאוד מאוד מאוד מאוד מתקשה להאמין, הדבר הזה היה בדיחה כבר בהתחלה, אבל אני מאוד מתקשה להאמין שמישהו חשב שהנושא הזה מחזיק מים והתגלית המצרית לא הייתה ידועה לאף אחד בסך הכול חודשיים אחורה. ונניח שכך, עכשיו הרי הדבר הזה קרס לחלוטין. אין בו שום היגיון, שום ערך, שום צורך, זה באמת בדיחה. ועל זה בנויה כל האסטרטגיה. כל האסטרטגיה הממשלתית בהעברת המתווה הזה בנויה על השקר הזה של הצורך המדיני-ביטחוני לדון בקבינט בחשאיות, לעקוף את הממונה על ההגבלים העסקיים באופן חסר תקדים, ופעם ראשונה בתולדות המדינה שזה קורה. כל זה מבוסס על הצורך מול מצרים, לא על צורכי המשק הישראלי, שהם גדולים וחשובים מאוד, ולא על צורך כלכלי שלנו. ולכן החוסר בדיון על תקציב המדינה בשאלה אמיתית, מהי המדיניות הישראלית בעניין משאבי האנרגיה הטבעיים שלנו, איך אנחנו מוזילים את התחבורה הציבורית והחשמל לא באמצעות הורדת מע"מ לארבעה עשירונים אלא באמצעות מחיר זול שהיה יכול להיות כאן. חברת הכנסת זנדברג, דברייך מרתקים, ולא נעים לי להגיד שנגמר הזמן.

אני מודה לך על העניין. אני רק אסיים בזה שתגלית הגז הטבעי הייתה יכולה ועדיין צריכה להיות ההזדמנות הכלכלית הטובה ביותר של מדינת ישראל מזה עשורים. טוב שלא התקבל ולא עבר המתווה, שהיה מקבע אותנו למחיר גבוה ומונופוליסטי במציאות שמשתנה סביבנו לחלוטין. והדבר הזה רק הוכיח שמתווה ממשלתי מול טייקונים ומול חברות אנרגיה הוא דבר הזוי ומוזר ולא צריך להיות, ולא זו דרך לנהל מדיניות ממשלתית. מדינת ישראל צריכה מדיניות כלכלית ואנרגטית לטובת צורכי המשק הישראלי, לטובת אזרחיות ואזרחי ישראל. ואני מקווה מאוד,

שתקציב 2015 2016 לא יעבור,

שמ-2017 נוכל להביא בשורה אחרת לישראל.

תודה לחברת הכנסת תמר זנדברג. אני מזמין את חבר הכנסת דב חנין. בבקשה. שש דקות עומדות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, תודה רבה לך, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, גם אני רוצה לפתוח בברכה לאורחים המכובדים שלנו, ראשי מוסדות חינוך, ראשי הכנסיות, מורים, מנהלי בתי-ספר. אבל אני רוצה לומר לכם, אני לא שמח שאתם כאן, אני עצוב שאתם כאן ואתם לא בבתי-הספר, מלמדים ועושים את העבודה הנפלאה שלכם, שאני יודע עליה ועוקב אחריה בהרבה הרבה התפעלות. אדוני היושב-ראש, אנחנו במצב מיוחד במינו, מתנהלת שביתה של בתי-הספר הפרטיים הכנסייתיים, מוסדות לתפארת, 33,000 תלמידים שובתים. הזכירו כאן קודם עמיתי חברי הכנסת כמה המוסדות האלה הם מוסדות באמת בעלי רמה, הישגים, הישגים חינוכיים, תרומה חברתית. המערכת הזאת מושבתת. הם בעצם נפגעים בגלל בעיות וסיבוכים שממש לא קשורים אליהם. ועמיתי חברי הכנסת, אנחנו הולכים לדבר פה היום על תקציב של מאות מיליארדים. פה כמה עשרות מיליונים היו פותרים את הבעיה. וכואב הלב, כואב הלב לראות את המערכת הנפלאה הזו עומדת במקום. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, אתה היית שר החינוך. האנשים הנכבדים האלה שיושבים אתנו כאן לא באו לכנסת כדי לדרוש את המיליארדים הרבים שהושקעו במערכת החינוך, במבנים, בכל המוסדות, בהקמה. הם לא מבקשים את זה. הם בסך הכול מבקשים את הכסף הקטן של הסיוע לתפעול השוטף של מערכות שהמדינה צריכה להיות אסירת תודה על זה שהן קיימות. אני מצטער על כך שעד הרגע הזה לא נמצא הפתרון לבעיה שהיא כל כך קטנה, אבל גם כל כך גדולה וכל כך משמעותית.

אדוני היושב-ראש, שבסוף הדיון הזה הכנסת תשמיע קול ברור שאומר שאת הבעיה הזו חייבים לפתור. חייבים לפתור אותה וחייבים לפתור אותה מייד.

אדוני היושב-ראש, אני לוקח את הנושא הזה כדוגמה לתקציב שהוא מנוכר ועוין לצורכי הדור הצעיר, ואני רוצה להזכיר שתי דוגמאות בעניין הזה. אני רוצה להתחיל בדחייה נוספת של חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה. זו הדחייה השישית של חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה. זו שערורייה. אי-אפשר להמשיך לדחות את החוק הזה פעם אחר פעם בחוק הסדרים. ואני רוצה, עמיתי חברי הכנסת, להפנות את תשומת לבכם לגזירות קשות שחבויות בעמוד 1638 בספר התקציב. חברי בהלול, גם זה לספירה.

1638 לספירתנו. ואני רוצה לומר לך שכאן אנחנו מדברים בפגיעה מאוד קשה בבני-נוער ובצעירים, והכוונה שלי היא לצמצום הקיצוני בזכאות לדמי אבטלה לצעירים עד גיל 35. כבר היום הזכאות לדמי אבטלה לצעירים היא מוגבלת והיא מצומצמת. היא מותנית בכך שבמשך 12 חודשים מתוך 18 חודשים שקדמו לתקופת האבטלה אותו מבקש, אותו צעיר, עבד ושולמו עבורו דמי ביטוח אבטלה. היום מבקשים להאריך את תקופת העבודה המוקדמת שמאפשרת קבלה של דמי אבטלה בצורה קיצונית: עד גיל 30, שימו לב, עמיתי חברי הכנסת, הצעיר צריך לעבוד 24 חודשים מתוך 30 החודשים שקדמו לתקופת האבטלה כדי לקבל תקופת אבטלה בכלל. מגיל 30 עד גיל 35 הוא צריך לעבוד 18 חודשים מתוך 24 החודשים שקדמו לתקופת האבטלה. המשמעות המעשית של הדבר הזה, עמיתי חברי הכנסת, היא שצעירים בישראל לא יקבלו דמי אבטלה. וזו בעיה, כי אבטלת צעירים היא בעיה שקיימת בישראל והיא בעיה שקיימת גם במדינות אחרות. כאשר משרד האוצר וממשלת נתניהו מקדמים מהלך כזה, הם מסמלים לנו שהם לא מבינים איך נראה שוק העבודה, איך נראות הבעיות של צעירים שיוצאים היום לשוק העבודה. אנחנו לא נמצאים במציאות שבה, כפי שסיפרו פעם, אם רק תלמד, אם רק תלך לאוניברסיטה, אם רק תצליח להשיג את הציונים הגבוהים, הדרך פתוחה. צעירים יוצאים היום לשוק העבודה למציאות של אבטלה, ודווקא צעירים צריכים לקבל את המענה. דווקא צעירים צריכים לקבל את הגיבוי ואת הסיוע של המדינה. אני רוצה לסיים בכמה מילים בעניין הגז. לא מקרה שגם היום נתניהו בורח מהכנסת ובורח מהדיון הציבורי הפתוח בסוגיית הגז. הניסיון הזה לסגור את הפרשה הזו מאחורי דלתיים סגורות הוא ניסיון כושל, אבל עומדת מאחוריו בעיה גדולה, כי יש הרבה מה להסתיר. עד היום אנחנו ידענו שמסתירים את הרווחים לטייקונים ואת ההפסדים הגדולים לחברה הישראלית. אבל היום אנחנו רואים, אדוני היושב-ראש, שמאחורי הניסיון לסגור דברים בקבינט הביטחוני עומדים גם חוסר מקצועיות ורשלנות ועבודה חפוזה ולא רצינית בסוגיה בעלת משמעות כלכלית מרחיקת לכת. תראו את חוסר המקצועיות הזה, של דיון שמתמקד כולו בייצוא גז למצרים מבלי שמבינים ויודעים שמצרים עסוקה בדיוק בזמן הזה בחיפוש גז באמצעות חברה. אגב, חברה ממשלתית, החברה האיטלקית לחיפושי והפקת גז. מה צריך לעשות עכשיו? ובזה אני רוצה לסיים,

התקציב הזה הוא הזדמנות לדון בגז. וצריך לדון בהקשר הזה גם מול הגילויים של הגז במצרים.

גילויי הגז במצרים מאפשרים לנו להוריד את מחירי הגז. אז בואו נוריד אותם. ואם הגילויים האלה אומרים שלחברות הפרטיות משתלם פחות מבחינתן לפתח את מאגר "לווייתן"? לא צריך את הטובות שלהן וגם לא צריך את הסחטנות שלהן. שיחזירו את מאגר "לווייתן" למדינה. אנחנו נפיק את הגז. כמו שהאיטלקים יודעים להפיק את הגז למצרים, חברות ישראליות וידע מקצועי ישראלי יוכלו להפיק את הגז לישראל.

תודה רבה. אני מזמין עכשיו את ידידי חבר הכנסת אילן גילאון. בבקשה. חברת הכנסת בן ארי, נרגעת פתאום. נהיה שקט באולם. מה קורה פה? אני קוראת. אל תעיר אותה מהרגיעון הזה. אדוני השר, היושב-ראש, חברינו מבתי-הספר הנוצריים עוזבים כעת, אבל גם אני רואה לעצמי חובה להצטרף למאבק הצודק והנכון שהם מנהלים. סלח לי,

אינני מבקש אפילו דקה אחת מיותרת כדי להתייחס דווקא לכך שאתה הודעת על פרישתך מן הכנסת היום. נדמה לי שגם אמרתי לך את דעתי בארבע עיניים, ואני רוצה לומר את זה קבל עם ועדה. תמיד חשבתי שאתה אדם משובח, טוב ומיטיב. המערכת הפוליטית זקוקה לאנשים כאלה. רואים עליך שאתה לא מתאים לפוליטיקה, ואני רוצה לקבוע שרק כאשר אנשים שלא מתאימים לפוליטיקה, במירכאות כפולות ומכופלות, יגיעו לפוליטיקה, אז תתאים הפוליטיקה לבני-האדם. חבל, משום שבכך שאתה רק מגדיל ומגביר את בדידותנו. אני אמצא נחמה בכך שתמצא אושר ותעשה דברים חשובים הלאה. אבל חבל, פשוט חבל.

הייתה לי הזכות לברך אותך בבואך, לפני שהפכת לשר החינוך, ואני בהחלט בצער רוצה לומר היום את הדברים, כי אני חושב שצריך להגיד את הדברים בפניך ולא מאחורי גבך, גם כאשר הם דברים כאלה חיוביים. באשר לתקציב, אני אגיד לך את האמת: הייתי מאוד סקרן. בכל זאת, אתה יודע, אנחנו מנהלים פחות או יותר את אותו תקציב מהתקופה של שמחה ארליך, ואנחנו רק מחליפים את הקרטון בחוץ.

עוד בימים הראשונים בכנסת, הייתי שוקל אותו לראות שלא נעלם שם איזה קילוגרם או שניים. בסך הכול, קופסת התקציב שוקלת 5 5.5 ק"ג. אדוני היושב-ראש, הרי במעשה המרכזי הכי חשוב, הכי חיוני, שהפרלמנט הישראלי עושה, המערכת הפוליטית עושה, בקביעת מי מקבל כמה ולמה ומי משלם כמה ולמה, תראה איזה דיון "דרדלה" מתקיים כאן. והרי התקציב הוא שיכול לייצר איזו חלוקה שהיא, ואני הייתי מסוקרן, כי בכל זאת

מה שקוראים לו, אדוני היושב-ראש, "כוחות חברתיים", או לפחות מבחינת הצהרת הכוונות היו כוחות חברתיים. חלק מהכוחות האלה גם דיברו על השקופים והכי מסכנים. אדוני השר, אגיד לך את האמת: אני לא מאמין בחמלה. אני לא יודע מה זה מדיניות עם חמלה. אני מאמין בחלוקה הוגנת וצודקת של העושר הלאומי.

עוני הוא תוצאה של חלוקה לא נכונה של העושר ותו לא, אין לו שום פירוש אחר.

בכלים שיש לכל מערכת, שהיא מוצאת בידה, היא יכולה לעשות חלוקה יותר הוגנת, מתוך תפיסת עולם שהייתה אמורה להיות תפיסה חברתית שאומרת שפחות או יותר החברה שלנו היא חברת ביטוח לבני-אדם. כאן, אומר את האמת, לא מצאתי בשורות. האם בשורת הקורנפלקס היא בשורה? יש כאן בשורות? לא מצאתי בשורות.

כמעט הייתי יכול להשתמש בנאום שלי מהשנה הקודמת, מהקודמת של הקודמת, מהקודמת של הקודמת של הקודמת של הקודמת. תמיד יש איזה ניואנס ואיזה זה. אני לא אומר, אולי יש גם כמה דברים חיוביים, אתה דיברת על מחיר למשתכן. תסביר, לא, לא. חברת הכנסת בן ארי, אומנם פניתי אלייך,

לא, שיסביר, רגע, מירב. אנחנו צריכים לעמוד בסיכומים שלנו. אתה יודע כמה מיליארדים זה מחיר למשתכן? אדוני השר,

בואו ונתחיל מהרעיון הזה של הקיצוץ flat לטובת אתנן שאתם משלמים למפלגות ולתשלומים הסקטוריאליים. הרי אין דבר יותר פחתני מאשר ללכת לקיצוץ flat בתקציב. הרי בתקציב צריך לקבוע סדר עדיפויות, וברגע שאתה הולך לתקציב שמקצץ לרוחב כ-4.5% בסופו של דבר, אנחנו, זה הטבות מס, כן. אני רק רוצה, אדוני, לומר שהתקציב הזה דורש להאריך, הקואליציה, חברת הכנסת בן ארי, אני מאוד שמח שאני מעורר אותך. זה מאוד מחמיא לי, מאוד מאוד מחמיא לי.

התקציב הזה דורש להאריך את תקופת האכשרה שנדרשת מצעירים כדי לקבל את כבשת הרש שמגיעה להם בזכות דמי האבטלה.

למשוך יותר את התקופה הזאת כדי לתת את דמי האבטלה? התקציב הזה נותן אתנן פוליטי לבית היהודי, לחטיבה להתיישבות, לוועדי השומרון ולכל החבר'ה מהגבעות. התקציב הזה מעמיק את החינוך הבדלני של ש"ס ומשמר את הטירוף הזה של מערכת חינוך נבדלת. ממלכתיות, גם אתם לא שמעתם על מה מדובר. אגב, חברתיות היא ממלכתיות. זה הרעיון המרכזי, רעיון הביטוח המקיף של מדינה, של אדם שככל שהוא ישראלי, ככל שהוא חלק מתוך החברה הזאת, הוא מבוטח בתוכה. התקציב הזה ממשיך לממן את מתקן "חולות", שרק מעצם סגירתו היינו יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף. התקציב הזה מקפיא קליטה של עובדים חדשים במשרדי ממשלה ומשמר העסקה של קבלנות פוגענית. אומנם אולצתם לקלוט בהעסקה ישירה מספר לא מבוטל של עובדות ועובדים, אבל זה טיפה בים.

אני רק רוצה להראות לכם כמה מן ההעברות הסקטוריאליות, שרובן עוסקות בבירור יהודי. כמה כסף צריך להשקיע בלברר את היהדות? הרי צריך להיות ברור שאם בכך אנחנו עוסקים, זה לא יפתור בעיה של צמצום פערים. תוספות מיוחדות לחינוך הממלכתי-דתי, הנהנה כבר היום מתקצוב-יתר לעומת שאר המגזרים, תוכנית לתגבור לימודי יהדות, מינהלת הזהות היהודית, ישיבות ההסדר, תקציבי משרד החקלאות המיועדים להתנחלויות, תגבור פעולות משרד התפוצות, מיזם לסיוע בירור יהדות עולים חדשים.

שאפשר לברר יהדות הרבה יותר בקלות. והבעיה המרכזית שהתוספות האלה במערכת החינוך מולידות היא הסכנה של הפרטת מערכת החינוך. בכל המקומות שבהם היד תהיה משגת ההורים ישקיעו, ובכל שאר האחרים, במקומות שאין אפשרות להוסיף תקציב תגבור, לא ליום הלימודים הארוך, שראינו מה קרה לו, אנשים יקבלו את בירור היהדות ויעסקו בבירור יהדותם כל הזמן, אבל זה לא יביא אותם לשום מקום. חברי היקר, אני מתנצל, אבל גם הדקה הנוספת עברה.

תודה רבה. באמת, אתה צודק. גם לא ביקשתי את זה. ממש עוד 30 שניות. בכל חלוקה הכול הוא בסופו של דבר אוניברסלי. אדוני, יש הרבה רוח טובה, אבל הרבה מאוד רוח בתקציב הזה. תודה לחבר הכנסת גילאון. אם יורשה לי לקחת חמש שניות, אני מודה לך על הדברים שאמרת. אני תמיד חשבתי שהעובדה שאני רב ואתה רבן אז הריבות שלך והרבנות שלי עושות ביחד משהו. חבר הכנסת מנואל טרכטנברג, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הייתי שותף לגיבוש תקציב המדינה פעמים רבות בעבר, אבל זו הפעם הראשונה שאני נדרש לתקציב כמחוקק. לתומי חשבתי שיהיה זה יום מרגש, מלהיב, שהרי התקציב אמור, ראשית כול ומעל לכול, להתוות דרך ולהציב חזון. כמובן שהתאכזבתי. איך היה צריך לגשת לכך? נקודת המוצא של תקציב המדינה הייתה צריכה להיות פריסת האתגרים המרכזיים שאתם מתמודדים המשק והחברה בישראל, ומול אלה להעמיד תפיסת עולם,

מדיניות עקבית ארוכת-טווח שיש בכוחה כדי לתת מענה על האתגרים ולהפיח תקווה בקרבנו. לצערי הרב, לא תמצאו זאת בכרכים העבים שמונחים כאן לפנינו, אין פירוט אתגרים, לא דרך, לא מעוף, לא בשורה. התקציב הזה הוא, לצערי, רק אוסף של קובצי "אקסל", אסופה של מספרים יבשים ללא נשמה.

מה תמונת המצב שאליה חייב היה תקציב להתייחס וכשל בכך? אדוני היושב-ראש, האתגר הראשון קשור לכך שהמשק הישראלי מקרטע, הצמיחה נעצרה, מדובר על פחות מ-3% לשנה. הממשלה מציגה זאת כעובדה מוגמרת, כנתון נוסף שעומד ברקע. רבותי, זו דרמה. שלא כמדינות אחרות במערב, מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה צמיחה של 3% לשנה.

מכיוון שהתברכנו בגידול אוכלוסייה של קרוב ל-2% לשנה, ועל כן רק כדי לעמוד במקום אנחנו צריכים צמיחה של לפחות 2% לשנה, וגם כי צברנו פיגור גדול בשירותים ציבוריים ובתשתיות, שכדי להתגבר עליו נדרשות השקעות עצומות. צמיחה של פחות מ-3% לשנה פירושה הידרדרות בכל הממדים הכלכליים והחברתיים גם יחד. התקציב לא מטפל כלל וכלל בכך. אין בו מנועי צמיחה חדשים פנים-משקיים, אין בו התמודדות עם העובדה שהצמיחה בעולם צונחת, אין בכלל מושג של צמיחה מכלילה שלאורה אפשר גם לצמוח וגם להקטין אי-שוויון. האתגר השני הגדול המונח לפנינו הוא הדיור. מאז 2009 המחירים עולים בקצב מסחרר,

רוב המשפחות הצעירות לא יכולות כלל להגיע לדירה סבירה, לא ברכישה ולא בשכירות. מעולם לא היה מצב קשה כזה בתחום כל כך חיוני, גם לא עקב העלייה ההמונית מברית-המועצות לשעבר. שתי הממשלות הקודמות לא השכילו להקדיש לכך את החשיבה והמשאבים הדרושים. הממשלה האחרונה רק החמירה את המצב מאוד, שהרי כילתה את האנרגיה של כולנו מסביב להצעה המופרכת של מע"מ אפס. ומה בתקציב הזה? יש כמה צעדים בכיוון הנכון, אבל מדובר על מעט מדי ומאוחר מדי. לזכותו של שר השיכון ייאמר שהוא הודה בפה מלא שאין כאן פתרון אמיתי למשבר הלאומי הזה. האתגר השלישי הוא כמובן הפערים החברתיים הגדולים: השכר הריאלי, התקוע זה יותר מעשור, יוקר המחיה, שעדיין גבוה מדי, הסתלקות המדינה מאחריות על שירותים ציבוריים חיוניים לאזרח.

יש בתקציב הזה פה ושם צעדים בכיוון הנכון, הכול חלקי, נקודתי, לא קוהרנטי, לא מחולל שינוי אמיתי. מה כן יש בתקציב? יש מתן ביד נדיבה להסכמים קואליציוניים סקטוריאליים, שמיטיבים עם חלקים צרים של האוכלוסייה ומפקירים אחרים. יש עמימות טוטלית בסעיף המשמעותי בתקציב, תקציב הביטחון. יש פריצת יעד הגירעון, זה לא מקודש, אבל בשביל מה? פורצים כללים פיסקליים כאשר חלילה יש משבר כלכלי או ביטחוני, אבל כאן פורצים בשביל הסכמים קואליציוניים סקטוריאליים. מה עוד יש כאן? יש בריחה מהכרעות, קיצוץ רוחבי חסר תקדים של 4.5%, זה ההפך מסדר עדיפויות. ויש משכון העתיד, שבא לידי ביטוי בכך שתהיה עלייה ביחס חוב תוצר, שמשמעותה הטלת תשלומי ריבית גבוהים יותר על הדורות הבאים, יש כאן משיכה מהקרן לשמירת הניקיון, שזה משכון העתיד, יש כאן ביטול התוכנית להפחתת פליטות גזי חממה, שזה הפקרת העתיד, יש כאן משיכות חד-פעמיות, דיבידנדים מחברות ממשלתיות, ובפרט מרפא"ל, חברה שאני מכיר אותה היטב, וזה יפגע במחקר והפיתוח העתידי של רפא"ל, וזה הפקרת העתיד. יש גם צעדים "כאילו".

למשל, עודפים במשרד ראש הממשלה. ייעול מנגנון ההקצאה של תקני שירות לאומי, אין לכך משמעות, זה מכבסת מילים. נאמר כאן שזה תקציב ללא גזירות. אני חולק על כך, יש גזירות ועוד איך, אלא שהן סמויות מהעין ועל כן מסוכנות פי-כמה. קיצוץ רוחבי כזה זה גזירות, משכון העתיד זה גזירות. 2015 תירשם בהיסטוריה של מדינת ישראל כשנה הראשונה שתיגמר כמעט כולה ללא תקציב מאושר. אמרתם שאתם צריכים את הזמן כדי לחבר תקציב אמיץ,

זה לא קרה. רבותי, אנחנו במחנה הציוני מציעים לציבור דרך אמיצה, תוכנית סדורה, חזון שאפשר לתרגם לתקציב אחראי עם מעוף, תקציב שלוקח אחריות על החינוך, תקציב שמתדלק מנועי צמיחה חדשים, בדגש על הכשרה ותעסוקה הוגנת, והשקעה אמיתית בתעשייה ובחדשנות בכל ענפי המשק. אנחנו חייבים,

להיאבק בתקציב הזה,

טלאי על טלאי, חסר בשורה. אנחנו חייבים להיאבק בתקציב כדי להחליף את הממשלה הזאת בממשלה חדשה, עם דרך חדשה, עם חזון ותוכנית סדורה, לביטחון, לשגשוג ולרווחת הציבור בישראל.

תודה רבה לך. אני מזמין בבקשה את חבר הכנסת יוסי יונה לבוא ולשאת דברים. אדוני, בבקשה, פרופסור יוסי יונה, חבר הכנסת. יורד פרופסור, עולה פרופסור.

רואה. אדוני היושב-ראש, שש דקות לרשותך, אדוני. טוב, אנחנו בתהליכים שבהם אנחנו מעיינים בתקציב שהונח לפנינו. אם אתה רוצה אני יכול להעביר לך עותק ספייר. יש כאן מלא. כן, הבנתי שאתה לא מתכוון להתעמק בו.

אם אנחנו נכתוב יותר מדי הערות שוליים ולא נדע כבר מה כתבנו, אז ניקח את העותק שלך ונעשה עליו עוד איזה סיבוב. אבל ראו, התקציב הונח בפנינו, אנחנו קוראים אותו ואנחנו רואים, ברור לנו מייד שהתקציב הזה אינו נושא בשורה. הרגילו אותנו לחשוב, מזה שנים ארוכות כאן: הביטו, סוגיות של שוויון אינן חשובות, אלא בעצם הבה ונגדיל את העוגה, וכאשר תהיה לנו צמיחה, הרי שהצמיחה תחלחל לה למטה וכל אזרחיות ואזרחי ישראל ייהנו מן הרווחה שתחלחל אליהם ותגיע לפתחם, ואנחנו נראה שגשוג ופריחה כלכלית ורווחתית לכל אזרחית ואזרח.

מה שמוצג לפנינו היום זה תקציב שאכן גם אין בו הצמיחה. אין בו צמיחה, ולכן אנחנו יודעים, זאת אומרת, הוא לא מבשר צמיחה. ואין פלא, אנחנו ידענו גם לפני כן, שמכך שתהיה צמיחה לא מתחייב שיהיה חלחול. זה אחד מהדברים שמכרו לנו המון המון שנים, ואמרו לנו: משעה שתהיה צמיחה הרי בהכרח שהצמיחה הזאת תחלחל מטה. ואנחנו אמרנו המון פעמים: לא, אם אתם לא עוסקים בבעיות המבניות של אי-שוויון, הצמיחה לבד לא תיתן מזור ומענה לתחלואים החברתיים שמהם סובלת החברה הישראלית. והיו לנו שנים די טובות של צמיחה, וזה היה נכון, ישראל התמודדה יפה עם המשבר, אפילו הכלכלי, שפקד את העולם. צלחנו אותו, ובמקרים מסוימים גם המשכנו לצמוח, אבל כאשר אנחנו בוחנים את המדדים שעל-פיהם אנחנו בוחנים את השגשוג, או את החלחול של הצמיחה הזו, אין פלא שאנחנו רואים שישראל היא אחת מהמדינות שבהן הממדים של אי-שוויון הם מהגדולים בעולם המערבי. תיקחו לדוגמה, כל תחום שהוא, בין שזה תחום של בריאות ובין שזה תחום של חינוך, בין שזה תחום של סעד ושל רווחה, בין שזה התחום של שוק העבודה שבו השכר החציוני, כפי שאנחנו מתבשרים שוב, עומד על כ-5,900 שקל אולי. כלומר חצי מהמשתכרים במשק הישראלי משתכרים פחות מ-5,900 שקלים, ואז אתם מבינים באיזה "ברוך" אנחנו נמצאים. ובתקציב הזה בוודאי אין בשורה. אין בשורה לעיוותים המאוד-מאוד מבניים שמאפיינים את שוק העבודה הישראלי.

דרך אגב, אחת מבעיות היסוד, אחד ממקורות היסוד של יוקר המחיה,

שכרם הפנוי של העובד או של העובדת בחברה הישראלית. וכאן אנחנו גם רואים את אחד מהכישלונות או אחת מהבעיות המרכזיות של התקציב הזה, שאין בו בשורה לגבי הסוגיה הזאת. ומה צריכה להיות בשורה בתחום הזה? אם אתם לא מפתחים תשתיות תעשייתיות, אם אנחנו לא מקדמים דפוסי עבודה שההכנסה שלהם עולה, אז ברור, ברור שאנחנו משתרכים. קברניטי המשק כמה וכמה שנים מתגאים בעובדה המאוד-מפתיעה והיפה הזו, שהאבטלה בישראל היא בין הנמוכות בעולם המערבי.

האבטלה בישראל היא בין הנמוכות בעולם המערבי, אבל גם פער השכר בישראל הוא בין הגדולים בעולם המערבי. ובתקציב הזה אין בשורה לבעיה האקוטית, המבנית הזאת, ואין בו בשורה משום שגם בחינוך אין בשורה, כי אם אנחנו רוצים גם לפתח שוק עבודה שהוא מוטה הכנסה גבוהה, הרי שזה צריך לבוא לביטוי גם בתקציבי החינוך. תקציבי החינוך בישראל אכן גבוהים, התקציב השני בגודלו בתקציב המדינה, אבל עדיין, כאשר אנחנו בוחנים בהשוואה בין-לאומית את ההוצאה פר-ילד, אז ברור לנו שאנחנו עדיין משתרכים הרחק אחרי המדינות המתוקנות שעמהן אנחנו רוצים להימנות. אם אנחנו מסתכלים על הבריאות וחושבים על הדבר המאוד-טריוויאלי הבא, מיטות פר-1,000 תושבים, אנחנו משתרכים, ואנחנו משתרכים גם עם המאפיין הפריפריאלי, כלומר אם מישהו חי בנגב או בגליל, תוחלת החיים שלו תהיה קצרה משל זה שחי במרכז הארץ. ואם אנחנו חושבים על הפנסיות ועל הסעד ועל הרווחה, מדינת ישראל מפגרת אחרי העולם המערבי. והתקציב שמונח בפנינו, אין בו ולו תשובה אחת שיש בה משום מתן מענה לבעיות המבניות הללו שניצבות לפתחם של המשק הישראלי ושל החברה הישראלית. אני רוצה לסכם ולומר שגם אם היינו מקבלים את הפרשנות הצרה של מהי כלכלה בריאה, כלומר יציבות מחירים, הכנסה פר-נפש,

גם אם היינו מקבלים את ההגדרה הזו, חוב תוצר, הרי אנחנו רואים שמצבנו אינו משתפר אלא הופך להיות גרוע יותר. אבל אם אנחנו בוחנים את הכלכלה הישראלית ככזו שאמורה להיות בזיקה מאוד מאוד עמוקה עם החברה הישראלית, אז אנחנו יכולים לבוא ולומר: חבר'ה, יש לנו פה כישלון מהדהד. תודה, היושב-ראש. תודה לך, אדוני. תעלה ותבוא חברת הכנסת סתיו שפיר. בבקשה. אומנם לא פרופסור, אחרי הקודמים, אבל גדול מרבן שמו, כתוב אצלנו. אז את יכולה לעלות כך. כבוד היושב-ראש, תודה לך, אני מוכרחה להגיד מילה, בגלל שזו כנראה הישיבה האחרונה או מהאחרונות שאתה מנהל.

האחרונה. ברמה האישית זה באמת עצוב מאוד שהמשכן הזה מאבד אותך, גם כי אני מאוד מאוד אוהבת אותך באופן אישי וגם כי הכנסת זקוקה לאנשים כמוך, שבאמת נמצאים פה כדי לעשות טוב וכדי לשנות את השיח וליצור פה תרבות דיון נורמלית, ולשאול באמת שאלות ולא רק לדבר בצורה פופוליסטית ודמגוגית, ועל זה חבל. אבל אני יודעת שאתה הולך לעשות הרבה מאוד טוב להרבה אנשים גם מחוץ למשכן הזה, ושמחה מאוד בשבילם

אני גם בטוחה שמעורבותך במה שקורה כאן תמשיך ותגדל בדרכך ובדרכיה.

חברים, אני מחזיקה פה כמה מחוברות התקציב שחולקו לכולם בתוך הארגז הזה. שלא יהיה לכם ספק, רוב חברי הכנסת שמצביעים היום על התקציב לא ידעו על מה הם מצביעים, וזה לא מפני שהם לא אינטליגנטים, חלילה, ולא מפני שהם לא רוצים לדעת, זה מפני שבתוך הספרים האלה אין באמת הנתונים והידע כדי שהם יוכלו לדעת על מה הם מצביעים. לא היה להם באמת הזמן לקרוא ולחקור אל תוך הנתונים האלה. ולכן ההצבעה שהולכת להיערך פה עוד כמה שעות היא הצבעה פיקטיבית על תקציב פיקטיבי, שאין לו ולו פסיק של קשר למה שהולך לקרות באמת בתקציב המדינה בשנה הקרובה. יש לכך לא מעט סיבות. אחת הסיבות היא שבתוך החוברות האלה לא מופיעים השינויים בתקציב שנעשו בשנה האחרונה. עשרות-מיליארדי שקלים שהעבירו, שינו יעד, חישבו מסלול מחדש בחשכת ועדת הכספים, ומדי שבוע הועברו ליעדים אחרים מאלה שכתובים בחוברת הזו ולא מפורטים כאן עכשיו. וחברי הכנסת לא יכולים לדעת מה באמת קרה בתוך התקציב הזה על מנת להחליט קדימה. אנחנו חשפנו את התקציבים האלה בתוך ועדת הכספים בשנתיים האחרונות, אבל משרד האוצר בחר עוד הפעם להסתיר אותם. חברי הכנסת לא יבינו על מה הם מצביעים מפני שבדברי ההסבר בחוברות האלה לא מופיעים באמת הסברים. מופיעות כאן שלל מילים מכובסות ודרכים עקלקלות שלא מפרטות על קיצוצים ולא מפרטות על צעדים דרמטיים שהתחוללו בתוך תקציבי הרווחה והבריאות והחינוך, ולכן לא באמת יהיה ניתן להבין את התקציב הזה. התקציב הזה הוא לא התקציב, וחברי הכנסת לא יוכלו להבין את התקציב כי אין פה הכרעה לגבי תקציב הביטחון, ואני לא אומרת כמה צריך להיות תקציב הביטחון, מבחינתי יכול להיות שהוא צריך להיות 100 מיליארד שקלים, אבל צריך להכריע מה יש בתוכו, כי כשלא מקבלים הכרעה, כל תקציב המדינה הולך לשאת בתוצאות בהמשך השנה, ואנחנו הולכים לבזבז על זה זמן וכסף ומריבות פוליטיות שיעלו עוד זמן ועוד כסף ויאפשרו לא מעט סחטנות,

לא לטובת מערכת הביטחון, בחלק מהמקרים, אלא פשוט סחטנות בשביל כל מיני פוליטיקאים, עסקנים שמחופשים לפוליטיקאים. התקציב הזה הוא לא התקציב האמיתי, וגם לא יהיה ניתן להבין אותו, כי יש פה גופים שנמצאים כרגע תחת חקירת משטרה, כמו החטיבה להתיישבות, שהיועץ המשפטי לממשלה המליץ שלא לתקצב אותם השנה, אבל בכל זאת משום מה הם מתוקצבים. אבל פירוט לאיפה עובר התקציב הזה?

לא מופיע. מי הולך לקבל את הכסף? לא מופיע. זה באמת דבר מופרע בעיני. כתוב פה בתוך דברי ההסבר, בתוך תקציב משרד ראש הממשלה, החטיבה להתיישבות עוברת עכשיו,

לאורי אריאל, אבל כתוב פה שהחטיבה "מטרתה לסייע למתיישבים, תיירות ותעשייה, פיתוח חקלאות, פיתוח מערכות תומכות, מינהלות תיירות, טיפוח יזמות". החטיבה להתיישבות,

בשנה הקודמת העבירה 75% מהתקציב שלה להתנחלויות במקום לנגב ולגליל, העבירה עשרות מיליוני שקלים לעסקני הבית היהודי במקום להעביר לפריפריה.

למה לא להסביר לאיפה עובר כל שקל מהתקציב הזה, למה? חברת הכנסת מירב בן ארי. כל הזמן אני שומעת "חטיבה להתיישבות". אני מציעה שתשאל את חיים ילין,

אני מציעה שתבואי ותסתכלי בתקציב לפני שאת צועקת,

מירב,

כמי שאני יודעת שאכפת לה משקיפות, הייתי מצפה ממך לבוא ולהסתכל על הנתונים. בבקשה. זה מאוד מאוד לא מקצועי, תסלחי לי. זה מאוד לא מקצועי. מאוד לא מקצועי. לבוא ולדבר פה על מספרים מבלי להסתכל על הנתונים? ואני יודעת שאת חברת כנסת מקצועית ולכן אני מבקשת ממך, תסתכלי על נתוני התמיכות שמופיעים באתר משרד האוצר ותראי לאיפה הכסף באמת עובר. כי אם חצי מיליארד השקלים של החטיבה להתיישבות היו עוברים באמת לפריפריה,

מה שהיינו רואים היום

ויודע את זה חיים ילין שלא יכול להגיב על הדברים, ומה שהיום היינו רואים שקורה בעוטף-עזה, היינו רואים פריחה ושגשוג ובנייה. ובמקום לראות את זה אנחנו רואים פריחה ושגשוג אך ורק בקרב עסקני ישראל ביתנו והבית היהודי. תסתכלו במספרים לפני שאתם מדברים, בבקשה, כי בסוף, הדבר הזה זה מספרים, וכדי לדבר על זה לא צריך להשתמש בדמגוגיה, צריך פשוט להסתכל במספרים. ואני רוצה, ברשותכם, להמשיך. חברי הכנסת, תודה רבה לכולכם. התקציב הזה, חברים, יש לנו לילה ארוך, כולכם תוכלו להגיד את דבריכם. אני מבקשת ומקווה שכולם יסתכלו על המספרים. אני רוצה, יש לי שתי דקות וחצי, אני רוצה להמשיך ולדבר. התקציב הזה הוא לא תקציב האמיתי, מפני שבתוך התקציב, בתוך התקציב, מופיעים סעיפים שכתוב עליהם לא פירוט ולא מידע, אלא המושג הזה "הסכמים קואליציוניים". למשל, סעיף בתוך תקציב משרד החינוך, שהוגדל בכ-600 מיליון שקלים, סעיף התמיכות בנושאי יהדות. אני מאוד הייתי רוצה לדעת, ומקווה שאת התמיכות האלה, ובהחלט חשוב מאוד לטפח את נושא היהדות, יקבלו מגוון הארגונים שפועלים בתחום היהדות, על כל הספקטרום של היהדות, גם הרפורמים, וגם היהדות החילונית, וגם מי שמפתחים את הפילוסופיה היהודית, כולם צריכים לקבל שווה בשווה.

לא מופיע פה, בתוך תחום פעולת תמיכות בנושא היהדות, שום פירוט לגבי מי יקבל את הכסף.

יודעים מפועלו של נפתלי בנט בשנים הקודמות מי כן יקבל, אנחנו יודעים שיקבלו את זה הרב רונצקי ומינהלת הזהות היהודית, ועוד הפעם עסקני הבית היהודי, שהמוטיב הזה כמובן חוזר. ומה כתוב פה, בדברי ההסבר של תקציב המדינה? כתוב, השינוי נובע מגידול בתקציבים קואליציוניים, בהתאם להחלטות הממשלה. ככה נראה תקציב, להגיד "תקציבים קואליציוניים"? חברים, באמת, זו פשוט בדיחה, כי התקציב הזה, הספר הזה, זה הסכם. זה חוזה בין המדינה לבין האזרחים. בחוזה הזה נמצאים כספי המסים של אזרחי ישראל. אזרחי ישראל עובדים קשה מאוד בשביל לתת את הכסף הזה למדינה, בתקווה שהמדינה בכסף הזה תדאג לביטחון, ותדאג לבתי-החולים, ותדאג לרווחה,

ותדאג שכל ילד בישראל יקבל זכות שווה לממש את הפוטנציאל שלו ולגדול להיות אדם עצמאי. האזרחים סומכים עלינו, על הכנסת ועל הממשלה, שבחוזה הזה תהיה טמונה הבטחה לעתיד יותר טוב בשבילם, לצמיחה אמיתית. זה החוזה. אבל מאחר שהחוזה הזה הרי ממילא נשבר,

עכשיו כל אלו שיצביעו על החוזה הזה לא יודעים מה קורה בתוך החוזה. מה שכתוב בחוברות לא באמת משקף את החוזה. בעוד כמה שבועות ועדת הכספים כבר תתחיל לערוך שינויים בתקציב ולשנות 87% מהחוזה הזה ולהעביר עשרות-מיליארדי שקלים הרחק מתוך ההסכם. החוזה הוא הזה הוא לא חוזה תקין, הוא חוזה שקרי, ולכן צריך להצביע נגדו היום, ולכן צריך להתנגד לו.

הסיפור הזה הוא לא רק כחלון, תפסיקו לגונן על, חצי מהתקציב זה בגלל המלצה של המחנה הציוני. תקראי את ההמלצה של המחנה הציוני,

שר אוצר אחרי שר אוצר אחרי שר אוצר יודעים טוב מאוד שהם פותחים את קופת המדינה לשחיתויות של עסקנים ושל פוליטיקאים שמעדיפים לדאוג לכיסם במקום לדאוג לציבור,

ובמקום לבוא ולעשות רפורמה אחת במקום הכי חשוב, שזה, אני מבקשת ממך לדבר. את רוצה להגיב, תבואי להגיב פה בטעם ובנימוס. חבל על הצעקות, כי אף אחד לא שומע אותך כמו שצריך. בואי ננהל דיון רציני. סליחה, את לא יכולה להגיד דברים כאלה על תקציב שהוא כל כך חברתי. מאיפה את מביאה את הדברים האלה?

ההוצאה האזרחית בישראל,

תקראי את הרפורמות,

ההוצאה האזרחית בישראל היא 30% מהתוצר, לעומת הממוצע ב-OECD, שהוא 43%. בעצם הוצאה נמוכה כל כך יש רק בדרום-קוריאה. אנחנו שניים ברשימה, מלמטה, מדרום-קוריאה. אם ההוצאה האזרחית בישראל לא תגדל, יוקר המחיה יעלה, לאזרחי ישראל יהיה פחות ופחות סיכוי להצליח לכסות את המינימום של ההוצאות שלהם, יהיה פה יותר ויותר אי-שוויון, אנחנו כבר מובילים באי-שוויון, יהיה פה יותר ויותר עוני, יהיו פה יותר ויותר ילדים שאין להם שום סיכוי בחיים. ואם את ממשיכה לדבר, וכולם ממשיכים להתווכח על איזה סלוגנים כאלה של "תקציב חברתי" תתביישו, כי זאת השאלה כאן, זאת השאלה, ובזה היה צריך לטפל, את טועה ומטעה אם את חושבת שבגלל התקציב הרבה מדינות, תרשי לי לסיים את דברי.

תקציב שמגיע בלי תוכנית עבודה אמיתית להתמודדות עם הפערים החברתיים,

לפתרון האי-שוויון, להקטנת העוני, ליצירת ניידות חברתית, תקציב שלא באמת דואג לאזרחי ישראל, הוא לא תקציב שאנחנו צריכים להצביע בעדו. והתקציב הזה, מעבר לזה שמדובר בשקר, כמו כל תקציב אחר שהיה פה בשנים האחרונות, זה לא עניין אישי, אבל זה דורש אומץ, להיפטר מהשקר הזה. זה דורש אומץ לבוא לתוך המשרד שלך, למשרד האוצר, ולעשות שם את השינוי הגדול, לנקות אותו מהפרצות האלה לשחיתות, להגיד: נגמר, אין יותר הסכמים קואליציוניים, מי שרוצה לבקש משהו בהסכם קואליציוני שיתכבד ויסביר, שקל-שקל, לאן הכסף הזה הולך,

בשקיפות מלאה בתוך התקציב, ולהגיד: אין יותר העברות תקציביות, אלא במקרי חירום, אין דבר כזה שעשרות מיליארדים משתנים בהעברות תקציביות אחרי שהכנסת אישרה את התקציב הזה.

ואז נגמר, אין סחטנות פוליטית, אין יותר שיחות מסדרון שבהן אנשים,

מאחורי ועדת הכספים, סוגרים דילים על 200 מיליון שקל, על מיליארד וחצי שקל שפתאום מקצצים מהביטוח הלאומי ומעבירים למשהו אחר שאף אחד בציבור לא יודע מהו. אין יותר דבר כזה. זאת הרפורמה שמנהיג עם אומץ היה עושה.

זאת הרפורמה שהייתה דואגת באמת לאזרחי ישראל, כי היא הייתה שומרת על הכסף שלנו, ובשביל זה אנחנו נמצאים כאן.

איזה שר הביא תקציב כל כך חברתי? המטרה של התקציב הזה היא לפעול לטובת אזרחי ישראל, זו המטרה שלו,

הוספתי דקה. ולכן אנחנו נמצאים כאן, ולכן אנחנו נצביע נגד הלילה. תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה.

אתה רוצה להחליף אותי?

אתה רוצה לבוא לשבת פה? אין לי בעיה.

אין שר, נציג הממשלה. זה מה שאני אומר, אין נציג. הוא כאן, השר פה.

אין שר, אין דין ואין דיין, אין כלום. הוא עכשיו נכנס. מי השר? הוא פה כל הזמן. אתה תדבר ואני לא אהיה פה?

כבודו של השר גבאי במקומו מונח, ידידי הטוב. בסדר, בסדר. זה לא עניין של קואליציה ואופוזיציה, הוא כל הזמן היה מולנו. אבל הוא היה רק בצד של הקואליציה.

בבקשה, אדוני, התחלנו.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת פרי, אתה מוזמן עכשיו לעקוב, שאני קשוח בזמנים. פרי רוצה לראות את הזריחה בתל-אביב,

אדוני היושב-ראש, האם תמשיך לשבת בראשות הפורום הזה עוד הרבה ימים,

זו ישיבתי האחרונה. אז אני רוצה לברך אותך בהזדמנות זו, ולהודות לך, לומר לך שדברים לא נמדדים רק בזמן שמשקיעים בהם, אלא גם בהיקף ובתוכן, ובעניין הזה אני משוכנע,

שתרומתך למערכת החינוך והדברים שעוררת שם דרך הפעילות שלך, לא תמיד סיימת, אבל זה גורלם של הפוליטיקאים בישראל, אבל יצרת את ההתרגשות ואת התכונה הרבה, ואני בטוח שחלק מהדברים יימשכו, חלק אולי ייפסקו,

במקום שהוא מאובן הרמת את האבנים, ועל כך אני מודה לך. יש לי שלוש נכדות היום במערכת החינוך, שם בדרגים, והן כבר נהנות עכשיו, אני מקווה, מפועלך.

חברי הכנסת, חבל שמביאים את התקציב היום, זה מיותר לגמרי, כי תקציב כזה, מוטב היה שלא יבוא לעולם, אבל ידענו שכך יהיה, כי זה מה שעושים, את מערכת הבחירות מעבירים בהבטחות גדולות,

כשיושבים ליד השולחן ומנסים לחשב, מתברר שהמציאות היא שונה לגמרי. זה תקציב עם הרבה שאלות ועם מעט תשובות. זה תקציב שלא מתמודד, או מתחמק מלהתמודד, עם בעיות היסוד של מדינת ישראל. ואם שואלים אותי מה בעיית היסוד מספר אחת שאני רואה מבחינה חברתית, זה העוני בחברה הישראלית, זו העובדה שאוכלוסייה גדולה כל כך, ובתוכה מספר עצום של ילדים, משוער כמיליון, חיים מתחת לקו העוני, ועל כך לא שמעתי, דווקא משר האוצר הזה, שאני לא חולק על כך שהוא אדם בעל מודעות חברתית, ורצון לעשות שינויים חברתיים, ואני מאמין לכל מילה שלו, שלא כמקובל אצל שרי אוצר, אני מאמין שהוא רוצה, אבל בפועל לא שמעתי איך הוא מתכוון להילחם בעוני במדינת ישראל, האם הוא יצליח בסוף הקדנציה שלו, שתגיע יותר מוקדם ממה שהוא מתאר לעצמו, האם הוא יוכל אז להצביע על כך שיש פחות אוכלוסייה ענייה, פחות ילדים מתחת לקו העוני? אפילו בציבור שקרוב ללבי, אוכלוסיית הגמלאים במדינת ישראל, שגם שם יותר מ-20% נמצאים מתחת לקו העוני, יש איזו תרומה מסוימת, של 500 600 מיליון שקל, אני לא מתעלם ממנה, זה בסדר וזה יפה, אבל זה בערך חצי ממה שהשר יאיר לפיד רצה כאן.

הוא רוצה לתת מיליארד, כאן קיבלנו רק 600. אז אפילו בתחום הזה עשו בסוף פשרה על פשרה. מי שיקבל 200,

400 שקל לחודש, זה יפה, זה עוזר, אבל זה לא יחלץ את האוכלוסייה הזאת, את אותם 20%, מתחת לקו העוני. נשארו הרבה שאלות שאין עליהן תשובה.

כמה מדינת ישראל צריכה וכמה היא יכולה להקצות לסוגיית הביטחון, שהיא המתחרה הכי גדולה עם החינוך?

אז אני מרוצה מאוד מזה שהחינוך הוא by far, לא by far, אבל הוא המרכיב הראשון, אבל השאלה היא כמה מדינת ישראל יכולה וצריכה להשקיע בביטחון. וכל שנה ההצגה הזאת חוזרת על עצמה: מתחילים במספר x, ובסוף השנה זה x פלוס.

אני אומר לכם, מה שאנחנו נאשר היום לא יישאר שם בסוף השנה, לא מפני שיחולו מהפכות כלשהן, כאלה ואחרות, אלא פשוט מפני שמטעים את כנסת ישראל, לא מביאים לה את התקציב האמיתי. והגיעה השעה, חברות וחברים, שהתקציב הזה באמת ייבדק כמו שצריך. אז אומרים: רגע, נחמן, למה אתה אומר את זה? הרי כבר עשו את זה,

מינינו ועדה, מינינו ועדה, לקחנו אלוף מוערך, שגם הכיר את המערכת המדינית, נתנו לו כלים, חברים נוספים, אמרנו לו: צא לדרך, אנחנו אתך.

יוחנן לוקר, אלוף בצה"ל, הגיש דוח. מה קרה לדוח הזה? אם אתם מסתכלים, אז הוא הצטרף אל עוד דוח אחד שקדם לו ואל עוד דוח אחד שקדם לו ואל עוד דוח,

אבל אין שום דבר מאחורי זה. דוח לוקר נכנס ללוקר. הוא נגנז, הוא לא יהיה קיים יותר, ואנחנו נחזור לשיטת השוק הפרסי שמאפיינת תקציבי ביטחון במדינת ישראל: זה רוצה ימינה, זה רוצה שמאלה, בא ראש הממשלה, מיישר קצת את זה, מחפש איזה קו אמצע. כולם יוצאים מרוצים, מחייכים לעצמם, אומרים: קיבלנו יותר ממה שרצינו. והמילה האחרונה, אני רוצה להגיד, בשמם של תעשייני ישראל, בשמו של ידידי שרגא ברוש, שהוא אחד ממנועי התעשייה, אחד ממנועי הצמיחה: לא יכולה להיות יותר פסימיות מאשר זו שמשדרים היום אנשי התאחדות התעשיינים, ובראשם שרגא ברוש. גם פוגעים להם בתקציבים שנועדו לפיתוח, גם פוגעים להם בתקציבים שנועדו ליצוא. לא מעודדים את הצמיחה, לא מעודדים את הפריון. המשק הישראלי נכנס בהדרגה לקיפאון. זה לא מפתיע שיש ירידה ביצוא, ויצוא זה מנוע צמיחה. כי כשמייצרים יותר ומייצאים יותר המשק צומח. אז היצוא יורד. ויושבים שם, בבית התעשיינים, ועשיתי כמה וכמה פגישות אתם, אנשים טובים, אנשים שרוצים להניע את התעשייה, אנשים שרוצים לגייס עובדים, אנשים שמאמינים ביכולות של המשק הישראלי ורואים שאין השקעות יותר במשק הישראלי. ואם תשאלו את עצמכם מאין תבוא הצמיחה,היא תבוא מהתעשייה. היא לא תבוא מהתעשייה אם לא יהיו בה השקעות. את הבשורה הזאת, גם את הבשורה הזאת, התקציב לא מביא.

תודה רבה לך. חבר הכנסת עיסאווי פריג', בבקשה. שש דקות גם לרשותך. ראית, יעקב? שמתי לב. שמת לב? זה לא חוכמה על חשבוני, כי אני תמיד במסגרת הזמן.

אדוני היושב-ראש, מכובדי, השר, חברים, באמצע פגרה אנחנו באים לדיון כזה רציני וכזה מהותי, ועל הדרך דוחפים לנו, איך אפשר בלי? כל מיני חוקים בשמות: טרור ואחרים, וצריך להתמודד עם כל זה. והדבר השני שבעיני מסמל את הממשלה הנוכחית: דיון תקציב שאמור לעצב את המדינה בשנתיים הקרובות, נמצאים בו בקושי חברת הכנסת בן ארי, שבאה כחומת מגן לשר האוצר, על שמאל ועל ימין, לא משנה מה נאמר. והשר, השר להגנת הסביבה, שיושב כנציג הממשלה שמחויב להיות במליאה. צר לי מאוד שאנחנו צריכים לקיים דיון כזה חשוב בהיעדר הקואליציה, במיוחד בהיעדר שר האוצר, שאמור לשבת ולשמוע.

המנהיג פועלת, וכולם מתיישרים לפי הרוח של המנהיג. ראש הממשלה ביבי נתניהו קבע את הדרך,

זו הדרך, להתעלם, לזרוק הצדה, וכולם מתיישרים.

יבואו חשבון. אני רוצה לנצל את הדקות שיש לי לדבר על הסוגיה של השביתה במערכת החינוך, בבתי-הספר הנוצריים. אני ישבתי כאן ושמעתי את שר האוצר, ולתומי, לכמה דקות שהקשבתי לנאום של שר האוצר,

הוא דיבר, למען האמת, דברים ששאלתי את עצמי: מה הוא עושה בכלל בממשלה של בנימין נתניהו? אני שמעתי,

אני אקח כמה משפטים, אני אתמקד במשפט וממנו אני אתפתח. שר האוצר אמר: אני רוצה לראות ישראל שיש בה שוויון, חמלה וערכים חברתיים, יש חלש ויש מסכן ויש גר ויש אלמנה, יש קשר ישיר בין איפה אתה גר לבין ההשכלה שלך. תראה איזה משפטים, כל כך צודקים. הצדק החברתי צועק מכל פינה ומכל מקום. אבל כשאתה מעיין בתקציב, כשמדברים על בשורות, אני לא, עוד לפני שנתייחס למיקרו, זה לא הזמן, יהיה לנו מספיק זמן להתייחס למיקרו, אם בכלל שר האוצר יואיל בטובו ואכן יבוא לשמוע ולהתייחס. לפני כשבועיים היינו בישיבה עם שר האוצר ואמיר לוי, יושב-ראש אגף התקציבים, בעניין התקציבים וצמצום פערים בחברה הערבית, ושם, יושב-ראש אגף התקציבים אמר משפט והתייחס: אנחנו רוצים להשקיע בחברה הערבית מתוך אינטרס של win-win. כי הצמיחה במשק מחייבת אותנו להשקיע בחברה הערבית, כי כוח-האדם הצעיר נמצא שם. אז אני שואל עכשיו את שר האוצר: השביתה בבתי-הספר הנוצריים, שבעצם הכותרת היא "בתי-ספר נוצריים" והם בתי-ספר לכלל האוכלוסייה הערבית, בתי-הספר האלה, שיותר מ-87% מבוגריהם הם בוגרי אוניברסיטאות, אם בהיי-טק או בכל תחום אחר, בתי-הספר האלה, מה לעשות, זאת עובדה, מייצרים את התלמידים הטובים ביותר בחברה הערבית. וכשהשר בנט מבקש תוספת תקציב למתמטיקה כדי להגדיל את מנועי הצמיחה, ומצד שני מבתי-ספר ערביים שמייצרים לו את התלמידים הטובים ביותר הוא ממשיך להתעלם, אני לא מצליח להבין איך המתמטיקה מסתדרת. איך המתמטיקה מסתדרת? הרי התלמידים הערבים יוצאים ברובם הגדול מבתי-הספר האלה, לא מבתי-הספר הממלכתיים. משם. הטובים, הרופאים, עובדי ההיי-טק, אחוזי הבגרות הגבוהים, יוצאים משם. מנועי הצמיחה שאתם מדברים עליהם יוצאים משם בחברה הערבית. איך אתם מדברים על צמצום פערים והשקעה בחברה הערבית וגיוס ואיתור מנועי צמיחה חדשים, ובמקביל אתם אטומי אוזניים לאוכלוסייה שכל מבוקשה: אנחנו רוצים להיות חלק ממערך החינוך? כשמדברים על סייעת שנייה, הם לא נמצאים, כשמדברים על צפיפות בכיתות, הם לא נמצאים, כשמדברים על דמי מחלה, הם לא נמצאים. איך תייצר מנועי צמיחה? איך תייצר כוח-אדם? אני פונה לכל חברי הכנסת, לכל חברי הבית ולשר שמקשיב: מנועי הצמיחה נמצאים שם בחברה הערבית, לא בחינוך הממלכתי. אתם לא מפנימים? אני מודע לזה. 30,000 תלמידים, 90% מהם אקדמאים. אין אחוז, אין אח ורע בחברה היהודית לאחוז כזה. אלו הנתונים, אדוני. אני, למען האמת, ידידי השר, אומרים בעברית: היוצא אל מרחביך,

תזניח את נתיניך. אז יצא בחלקי לתת נאום,

הבנתי שזו הפעם האחרונה שאתה יושב-ראש המליאה, אז מגיעה לי איזו חצי דקה על הדרך. אז לפני שאני,

כן. אז אני, כן. תודה. אז מה שאני אומר: מדברים על מנועי צמיחה, מדברים על צדק חברתי. אני פונה אליך, אדוני השר: אתה אמרת כאן, אתה מכיר את שר האוצר. אתה מהיום הראשון, רגליך ורגליו ביחד לגבי המצב ולגבי תפיסת העולם. ושר האוצר אמר שהתקציב הוא תפיסת עולם. אני פונה אליך, בשם 30,000, בשם המצטיינים שבחברה הערבית: אנא מכם. וזה כסף קטן, כסף שיחזור לכולנו, שר האוצר שהוא שם את הכסף לעניין. אתה עכשיו מדבר לטלוויזיה. לא, אני לא מדבר, אתה הרי יודע שהוא עושה את זה. אגיד לך מה: בוא נכבה את המסך. הרי אתה יודע שהוא עושה, הכול אצל שר האוצר.

אפשר לכבות את הבניין, לא את המסך. זה לא יקרה. אדוני, אתה הרי יודע את זה. אתה יודע את זה? אז אני מבקש מכם שתתייחסו לזה, גם הדקה עברה. כאל בשורה, בשורה לאנשים שנמצאים שם,

לקח את זה, אבל הם בבית הזה. "צוות 120 הימים".

אני לא מדבר על "צוות 120 הימים", אני מדבר על החינוך. אני מדבר על החינוך, אדוני. תודה.

חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. אדוני השר, חברת הכנסת מיכאלי ממתינה לך. אדוני היושב-ראש, אני אצטרף לנפרדות ולנפרדים ממך, ואני אברך אותך, כי ככל שהשתבחנו בך, אני בטוחה שסוף זה תמיד התחלה של משהו נפלא אחר שתלך לעשות,

ולהביא תועלת מהרוח הנפלאה שלך בכל מקום שתגיע אליו. אז בהצלחה רבה. תודה, תודה. חברי וחברותי חברות הכנסת, יום חגיגי היום, מה יש לומר? הממשלה מביאה את התקציב לכנסת, תמיד יום חגיגי. בכל זאת, זאת ההצהרה הכי משמעותית שממשלה עושה. כמו שאמר פה שר האוצר, בצדק, תקציב הוא קודם כול ערכים. אלא שבתקציב מתברר אם כל ההצהרות הגדולות ממומשות בשקלים, בסעיפי תקציב, בתוכניות,

שהן היו מילים ריקות. ממשלת נתניהו וכחלון הגדילה את הציפייה לתקציב הזה אפילו עוד יותר, כי היא העבירה את כל 2015 בלי תקציב כדי שלשנת 2016 באמת יהיה תקציב עם רפורמות, שמטפל בכל הבעיות הקשות של האזרחיות והאזרחים במדינת ישראל. חודשים חיכינו, כססנו ציפורניים, שונו פה חוקי-יסוד כדי שיעבור התקציב המיוחל. והנה, התקציב החדש, תקציב ראשון של האיש שנבחר לשר אוצר על כנפי ההבטחות החברתיות שלו לטובת הציבור, התקציב הזה מונח לפנינו, והוא ממש לא מקיים את ההבטחות.

אין בו מי יודעת מה גזירות, אבל הגזירה הכי קשה שיש בו היא שלרוב הציבור פשוט אין בו פתרונות. חברותי וחברי, צריך לשים את זה על השולחן. הבעיה החברתית-כלכלית הכי גדולה בישראל היום היא שהשכר נמוך מדי. חצי מהעובדות והעובדים במדינת ישראל, חברות וחברים, מרוויחים ומשתכרים, מרוויחות ומשתכרות, פחות מ-6,000 שקל בחודש. מתי בפעם האחרונה ניסית לחיות מ-6,000 שקל בחודש, אדוני שר האוצר? 15 שנה השכר הריאלי במדינת ישראל לא עלה, 15 שנה שהעובדות והעובדים מקבלות ומקבלים את אותו שכר ריאלי בזמן שהמחירים ממשיכים ועולים. מה עושה התקציב שלך, אדוני שר האוצר, כדי להעלות לציבור את השכר?

אפס מוחלט. קוראים לזה יוקר המחיה. כולנו יודעות ויודעים שמספר המשכורות החודשיות שנדרשות לרכישת דירה בישראל עלה מ-103, מספר מטורף בזכות עצמו, בשנת 2008 ל-140 משכורות היום. זה ללא ספק מעיד על העלייה המטורפת במחירי הדיור, אבל זה מעיד לא פחות על הקיפאון בשכר, על האופן שהשכר שלנו כל הזמן הזה לא עלה בשקל אחד. ההבטחות שלך, אדוני שר האוצר, היו לספק דירות ולהוריד את המחיר שלהן.

אנשים האמינו לך. אבל התקציב שלך, אדוני שר האוצר, לא מקיים. אפילו שר השיכון שלך אומר בפה מלא שהוא לא מוריד את מחיר הדירות. ההוצאה הפרטית על חינוך עלתה בין 2009 ל-2013 ב-3,183 שקלים לתלמיד בשנה. גם ההוצאה הפרטית על בריאות קפצה, 730 שקל יותר בשנה ממה ששילמו ב-2010. השכר בזמן הזה לא עלה בשקל אחד. חצי מאלה שיש להם בכלל שכר, הוא לא מגיע ל-6,000 שקל. איך אתה מציע להם ולהן, אדוני שר האוצר, להסתדר? מה אתה מציע להם? איך הן אמורות ואמורים לשלם את ההוצאות האלה, ומה אתה מציע להם ולהן כדי שבשנה הבאה המצב שלהם יהיה יותר טוב?

אפס מוחלט. אדוני שר האוצר, אתה מקשיח את התנאים לקבלת דמי אבטלה לצעירות וצעירים.

ברוב חלקי הארץ אתה לא מספק להם ולהן שום מקומות עבודה איכותיים, שבהם יש להם באמת סיכוי להשתכר שכר הולם. את בעלי ובעלות התואר הראשון והשני בפריפריה אתה שולח להיות מקסימום אחראי משמרת ב"ארומה" או ב"בורגר ראנץ'". ככה גם אין צמיחה, גם הפריון נשאר ברצפה, ובעיקר השכר, אדוני שר האוצר, השכר שהם יוכלו להשתכר נשאר נמוך, נמוך מדי. ומה אתה עושה כדי לשנות את זה?

רק לפני חודש חתמת, אדוני שר האוצר, על הסכם חגיגי עם ההסתדרות, והבטחת לקלוט את עובדות ועובדי הקבלן. הסכם נפלא, צעד מבורך בדרך להפסיק את העבדות המודרנית, העסקה קבלנית נצלנית בשכר נמוך מדי. אבל בתקציב שלך אתה מקפיא את תקני כוח-האדם במגזר הציבורי. איך זה מסתדר עם ההבטחה שלך? אתה משאיר את השכר של מאות-אלפי בני-אדם ובנות-אדם ברצפה. מה אתה עושה בשבילם ובשבילן? שום דבר,

עובדי קבלן, דברים שהם לא נכונים, אני שיבחתי את ההסכם הזה. את שיבחת, נכון, חברת הכנסת מירב בן ארי, כי כל מה ששומעים זה רק, את באמת רוצה שאני אקרא אותך לסדר? לא, חס וחלילה. חברת הכנסת מירב בן ארי, אני אחדד ואחזור: ההסכם הוא הסכם מבורך ונפלא, אבל כשביד אחת אתה חותם על ההסכם הזה וביד השנייה מקפיא את התקנים בשירות הציבורי, המשמעות היא קליטה של עובדות ועובדי קבלן חדשים. אי-אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. אדוני שר האוצר, בתקציב שלפנינו אתה מקצץ בייעוץ ובסיוע לעסקים קטנים. אלפי עסקים קטנים ובינוניים נסגרים בישראל מדי שנה. השכר של חלק לא מבוטל מהעצמאיות והעצמאים בישראל נמוך עוד יותר מזה של השכירות והשכירים, ואתה מקצץ להם את הסיוע? בניגוד להבטחות שלך, גם דמי אבטלה לעצמאיות ועצמאים לא נמצאים בתקציב הזה. לא נמצאים בתקציב הזה. אז מה אתה עושה כדי שעצמאיות ועצמאים ועסקים קטנים יוכלו להתפרנס בכבוד? שום דבר. אפס מוחלט. 15 שנה, חברות וחברים, 15 שנה שהשכר הריאלי במדינת ישראל לא עלה. חצי מהעובדות והעובדים משתכרים פחות מ-6,000 שקלים בחודש, וזה לפני שדיברנו על העוני, אדוני שר האוצר. 12.5% מהמשפחות העובדות חיות מתחת לקו העוני. 24% מהמשפחות עם מפרנס או מפרנסת אחת ו-6% מהמשפחות עם שני מפרנסים מתחת לקו העוני. ומה אתה עושה כדי לצמצם את העוני, אדוני שר האוצר? חבר המפלגה שלך, חבר הכנסת אלי אלאלוף, עמד בראש ועדה שנתנה המלצות מאוד ברורות מה צריך לעשות כדי להתמודד עם העוני. ומה מתוך ההמלצות האלה נמצא בתקציב שלך?

העלאה מביכה של 40 שקלים בהבטחת הכנסה למספר זעום של קשישות וקשישים. מה אתה עושה כדי לצמצם את העוני, אדוני שר האוצר? שום דבר. אפס מוחלט.

חברות וחברים, הוא הצהרה על ערכים. חברי, חברותי. בתקציב הזה יש כמה צעדים סבירים שהם בקושי פלסטר, חצי אקמול, הרבה צעדים גרועים, אבל הבעיה הכי גדולה בתקציב הזה, חברות וחברים, היא מה שאין בו, אין בו תשובות לאזרחיות והאזרחים במדינת ישראל,

אין בו תשובה לאזרחיות ולאזרחים שעובדות ועובדים מאוד קשה ולא מצליחים להתקיים. משפט אחרון, ברשותך. אתן לך.

אין בו טיפול בבעיה של השכר, אין בו יצירה של מקומות עבודה. המחירים ממשיכים לעלות והשכר הריאלי ממשיך לרדת. בבור הענק הזה שנפער בין שני החלקים האלה, הציבור הישראלי נופלת ונופל, והתקציב הזה לא עושה שום דבר כדי לתפוס אותו. תודה רבה. בגלל זה הגיע השר הזה. תודה רבה לחברת הכנסת מרב מיכאלי. חברתי היקרה חברת הכנסת יעל גרמן, בבקשה. חברות הכנסת טלי פלוסקוב ומירב בן ארי, תתכוננו שוב. בטח יהיה לכן מה לומר. אני רואה, אני רואה. צמד רעים. לפרגן, אין לזה מילה בעברית. אין תרגום למילה פרגון בעברית. שום דבר לא טוב. אין תרגום למילה פרגון בעברית. אם את רוצה להציע לי, תודה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו מפסידים את אחד מחברי הכנסת המקסימים, הטובים,

וגם את אחד מיושבי-ראש הכנסת שידע תמיד לדבר בנועם ולהרגיע, ואני מאוד עצובה. זה משהו שאנחנו נסכים אתך.

חברי השר, חברותי חברות הכנסת, חברי חברי הכנסת,

אני רוצה לברך את שר הבריאות החדש, חבר הכנסת ליצמן, ולאחל לו הצלחה מכל הלב בתפקידו. אני שמחה שהעתירה שלנו, של יש עתיד, הביאה סוף-סוף לשילובה של יהדות התורה בממשלה. זהו מהלך ערכי וחברתי, והגיע הזמן שיקרה, ואנחנו גאים שהוא קרה. שמחתי גם לגלות שמתוך הרפורמות שהממשלה מתכוונת להעביר היא אימצה שתי רפורמות חשובות מאוד שאנחנו קידמנו וניסחנו: את רפורמת המזון, מה שכולם קוראים רפורמת הקורנפלקס, שבשנת 2014 נעשה בה טוויסט מאוד מאוד רציני, והיא היום באמת בדמותה של הרפורמה שאנחנו חשבנו עליה, ושמחתי מאוד לראות שלמרות כל מה שנאמר, שר הבריאות אימץ את ההמלצות של הוועדה שעמדתי בראשה, ואני רואה שגם נושא הסדר החזר נכנס לחוק ההסדרים וגם האחריות הכוללת של בית-החולים למטופל, שני עקרונות מאוד מאוד חשובים שנכנסו לחוק ההסדרים, ואני מברכת על כך מכל הלב.

חבל מאוד שהשר החדש מתחיל את הקדנציה שלו עם תקציב כזה למשרד הבריאות. בכל מקום אנחנו שומעים על הבטחות לקיצור תורים, שומעים הבטחות על כך שנגמרה הבעיה עם מכשירי ה-MRI וההמתנה הארוכה להם. אז הסתכלתי בתקציב וניסיתי לראות היכן באמת יש פתרונות לכל ההבטחות האלה. לא הספקתי לנתח את כל התקציב של המדינה, אני עוד אעשה זאת, קיבלתי את זה רק ביום חמישי ובאמת לא הספקתי, כן הספקתי לשבת ולנתח את תקציב הבריאות.

בתקציב 2015 שאנחנו גיבשנו, ואפילו העברנו בקריאה ראשונה, עמד תקציב משרד הבריאות על למעלה מ-28 מיליארד ש"ח. כשדיברנו על קיצור תורים הקצינו לנושא מיליארד ש"ח בתקציבי 2015 ו-2016. כמה לדעתכם יש בתקציב הנוכחי לקיצור תורים? 100 מיליון. כמה לדעתכם יש בתקציב הנוכחי לפתרון בעיית חדרי המיון המאוד-מאוד אקוטית? זמני ההמתנה שם הם בלתי אפשריים. עוד 100 מיליון. כלומר, מדובר על 200 מיליון במקום מיליארד ש"ח שהיו יכולים כבר להיות בבתי-החולים ובאמת לפתור הן את בעיית התורים הארוכים לניתוחים והן את בעיית זמני ההמתנה הבלתי-אפשריים במרכזים לרפואה דחופה ובחדרי המיון. ולגבי ה-MRI, שמעתי כל כך הרבה על MRI, ובאמת שמחתי, שמחתי ובירכתי על כך שסוף-סוף התורים הארוכים לבדיקה כל כך חשובה כזאת יתקצרו, ורציתי למצוא את התקציב. חיפשתי ומצאתי, 60 מיליון ש"ח לפתרון בעיית ה-MRI. 60 מיליון. 60 מיליון.

60 מיליון, אה, זה היה מהרהורי לבי.

מהרהורי לבי, בדיוק. 60 מיליון. עכשיו, לסבר את האוזן, שר האוצר ואנוכי, בקדנציה הקודמת אנחנו אישרנו, בשנת 2014, חמישה מכשירי MRI לפריפריה, והקצינו לכך 75 מיליון ש"ח. זאת אומרת ש-60 מיליון יספיקו לפחות, או בערך, לארבעה מכשירים. וככה מתכוונים לפתור את הבעיה? עם עוד ארבעה מכשירים, כאשר חמישה מכשירים כבר עברו? אבל בואו נסתכל על סך התקציב, וכאן נמצא התרגיל הגדול של ממשלת ישראל. מדברים על תוספת, כך מספרים לנו. אז כאמור, תקציב 2015 שאנחנו העברנו בקריאה ראשונה עמד על למעלה מ-28 מיליארד. כידוע לכם, לכל תקציב יש לאחר מכן, במהלך השנה, שינויים ותוספות, שלא לדבר על כך שצריך גם להתאים אותו למחירי 2015. ההתאמה היא עוד 200 מיליון, התוספות בוודאי היו עוד יותר. יש להניח שבסוף 2015 התקציב היה עומד על למעלה מ-29 מיליארד ש"ח. כמה מעבירים בשנת 2015? אני אספר לכם: 27 מיליארד. בתקציב 2016 מעבירים 29 מיליארד ש"ח. אז אתה מבין את זה, ברוך? אתם מבינים את זה, חברים? אני רוצה לחזור ולהבהיר: מה שצריך היה לעבור ב-2015 יעבור אולי ב-2016. למעשה, הממשלה גזלה מהציבור שנה שלמה של שירות במערכת הבריאות. 29 מיליארד ש"ח שהיו אמורים להיות ב-2015 מאושרים ל-2016. בניתוח תקציב הבריאות ניתן לראות במפורש איך למעשה גזלו מציבור בישראל שנה שלמה של בריאות, ותקציב שהיה צריך להינתן ב-2015 יהיה רק ב-2016. זאת, בעיני, חברים, הונאה. במיוחד כאשר מנסים להציג זאת כתוספת לתקציב. תודה רבה, וגם תודה על העמידה בזמנים. חבר הכנסת איתן ברושי, אתה מוזמן לשאת דברים. גם לרשותך שש דקות, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, זה לא מקרה ששר האוצר בחר להתעלם מהחקלאות ומההתיישבות בדברי הפתיחה שהוא נשא כאן לא מזמן על התקציב שבאחריותו. כפי שהוא אמר: 100 ימים הוא שוקד על תקציב, אחרי ששנה, ב-2015, לא היה תקציב, נגרם נזק גדול, והוא לא מצא לנכון להתייחס, אדוני השר, הוא לא מצא לנכון להתייחס לחקלאות ולהתיישבות. ממשלה שרוצה ליישב את הארץ כולה, מהים עד הנהר, לא מתייחסת למה שיש ביניהם וגם למה שקורה שם. אז הוא לא התייחס. אני רוצה להתייחס. קודם כול, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על למעלה מ-800,000 תושבים שמתגוררים בקרוב ל-1,000 כפרים במרחב הכפרי שכולל מושבים, קיבוצים, יישובים קהילתיים, כפרים ערביים ויישובים נוספים, אנחנו מדברים על 30 מיליארד שקל ייצור בחקלאות. כידוע, התעשייה היא ענף חזק בהתיישבות. אני מדבר על חקלאות כרגע, 18 מיליארד מהצמחים ו-12 מיליארד מענף בעלי-החיים, ואנחנו מדברים מתוכם גם על 5-4 מיליארד שקל יצוא. כלומר, מדובר פה על ענף כלכלי, לא ענף שתלוי ברווחה, לא עושים אתו חסד. התקציב ל-2015 2016 הוא בעל חשיבות רבה ויש לו השפעה ארוכת-טווח. הוא בוודאי תקציב שינחה את הממשלה לכל אורך ימיה, ואנחנו יודעים שזה יותר משנתיים. לכן כל כך חמור שאין בו בשורה וצמיחה, ובעיקר יש בו מכה קשה להתיישבות ולחקלאות. יוקר המחיה, שאנחנו עסקנו בו בשנים האחרונות, ויש פה לא מעט חברים שטיפלו בזה אישית בכנסת, האוצר יצר הטעיה מכוונת בכך שהוא הטיל את האחריות על כתפי החקלאים, ולא על המתווכים ולא על הסוחרים ולא על הממשלה עצמה, שלא מצאה לנכון עד רגע זה לחוקק את החוק שיקבע את גבולות יוקר המחיה. אנחנו, ההתיישבות, סובלים מכך פעמיים: פעם אחת בנושא המזון הטרי והחקלאות, ופעם שנייה, כאילו חסרה קרקע לבנייה, ואנחנו, אלה ששומרים על המדינה ועל גבולותיה, אשמים בכך. צריך לומר פה ברור: שני המשאבים העיקריים, המים והקרקע, הם בבעלות ובאחריות המדינה, ומה שנעשה בהם זה קודם כול באחריותה. אני רוצה לומר שהשאלה שהממשלה הזאת צריכה להכריע בתקציב שהיא מביאה היום ובגזירות שהיא גוזרת, והיא גוזרת גזירות על החקלאות, השאלה היא אם תהיה כאן חקלאות של חקלאים או חקלאות של חוואים, האם זאת תהיה חקלאות של מתיישבים או שזאת תהיה חקלאות של טייקונים. אנחנו עם שהיה עם של צוענים וסוחרים ועבר מהפכה של מעל 100 שנה כדי לחזור להיות עם נורמלי של עובדי אדמה ויושבים על הקרקע, עם של יצרנים ולא של מתווכים. והנה, הממשלה הזאת מצאה לנכון לתת לסוחר, לרמי לוי, להדליק משואה,

אדם שקונה בזול ומוכר ביוקר, ואני מתווכח אתו כרגע, ובאותה עת משפילה את החקלאים ואת היצרנים. זאת ממשלה שאיבדה את דרכה, זאת ממשלה שמאיימת על המפעל הציוני,

על הסטרט-אפ הראשון שלנו, הקיבוץ והמושב. באנו להיות עם נורמלי, אבל פגשנו ממשלה שאיננה מבינה, בוודאי לא כמו באירופה, את החשיבות של החקלאות וההתיישבות, התמיכה והסיוע. ואמרתי לחקלאים, גם היום בשדולה בכנסת, שמי שרוצה לקבל כמו באירופה בתנאים של הממשלה הזאת, צריך להתנהג כמו חקלאי צרפת.

החקלאים נערכים גם למשבר יזום בתוצרת טרייה, כי פקידי האוצר, את זה לא יודעים לעשות, להביא חלב וביצים לשוק כל יום.

שאנחנו צריכים לומר פה עוד דבר לשר האוצר, שאני מניח שינסה ללמוד מה נאמר פה, כי לא כל החוכמה היא אצל פקידי האוצר.

דוגמה לקבוצה שמעולם לא שילמה מחיר על הטעויות שלה, ויש כאלה רבות. קיצוץ רוחבי הוא דבר מזיק, הוא קודם כול פוגע בקטנים ובחלשים. חוק ההסדרים, שנולד בחטא, ויושב-ראש הכנסת והיועץ המשפטי מסבירים מדוע הוא לא תקין, בסופו של דבר הוא מונח על שולחננו, ובתוכו יש שתי רפורמות. תראו, האוצר ופקידיו, וכחלון באמת פחות מבין בנושא החקלאות, אף שהוא גדל בקיבוץ גן-שמואל, והוא זוכר את זה לטובה, האוצר ופקידיו רוצים שני דברים להעלים:

את התכנון,

את המכסים וההגנה על תוצרת הארץ. אלה הם שני מרכיבים שהם תנאי לחקלאות מקומית, גם בענפים שאין בהם מכסות, כי חקלאות היא לא חולצות, חקלאות היא ענף רגיש, ולא כולם, כולל בבית הזה, מבינים שזה לא אפשרי לנהל את זה בכללים רגילים. הטיפול בענף הצאן נועד לאיים על ענף הרפת והחלב, שהוא ענף מרכזי בהתיישבות, וחלים עליו כללים של מכסות ותכנון. וענף הפטם זאת הטעיה, ואנחנו נציג את המספרים. האוצר זורה חול בעיניים. הוא נאחז בענף הפטם, הפך אותו לרפורמה יותר מהגז. על הגז אי-אפשר לקבל החלטות, ועל הפטם הם הולכים נגד החקלאים החלשים. מי שייפגע זה קודם כול המשק המשפחתי. ראינו שאחרי רפורמת לוקר נסגרו עשרות רפתות פרטיות, עכשיו ייסגרו גם לולים. אני חושב שזאת הטעיה, היקף התקציב שיכול להיחסך בעניין, אבל דבר אחד ברור: אי-אפשר בלי תכנון, אי-אפשר בלי החיבור של המגדלים והמשווקים ובעלי המשחטות. ואני אומר פה לממלא-מקום יושב-ראש הכנסת: זה דבר שלא ייעשה. לפני תקופה לא ארוכה סוכם על הפטור מההגבלים העסקיים. באים פקידי האוצר, שהפסידו אז בדיון, ומחזירים אותנו אחורה. אני קורא מפה לחקלאים שלא להיכנס להידברות עם משרד האוצר ועם הממשלה עד שלא יחליטו להעביר את הרפורמות בנוהל מקובל, ולא דרך חוק ההסדרים. ואני רוצה לומר איך עוד שר האוצר תוקע את ההתיישבות, וגם את היישובים בפריפריה, אדוני השר הנוכח פה. כידוע, בג"ץ צריך לטפל בהטבות. הנה הממשלה החליטה להימנע מהחלטות, וגם לא תקצבה, לא בתקציב ולא בחוק ההסדרים.

לכן אני אומר פה שב-1 בדצמבר מסתיים עידן ההטבות. הבג"ץ הטיל על הממשלה. תראו, ממשלה שנועדה למשול בורחת מהחלטות. היא לא הביאה את זה, לא בתקציב ולא בחוק ההסדרים, ואזורים כמו הערבה הדרומית,

בית-שאן וחצור-הגלילית ייפגעו מייד מחוסר יכולת המשילות של ממשלה, שמזה היא בורחת. לסיכום, אני רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, שאין ציונות בלי התיישבות, וזאת ממשלה שהציונות נישאת מגרונה ללא סוף. גם אנחנו לא צריכים שיעורי מולדת. אין התיישבות בלי המתיישבים, ואין חקלאות בלי החקלאים, אין מדינה בלי מושבים ואין קיבוצים בלי חקלאות. ואני אומר שכרגע זה מוסכם, חבר הכנסת ברושי, אנחנו נסחפים. עוד משפט, אחרון. מה שאמרתי, לפי דעתי מוסכם על כולם, אבל בהצבעה נראה שהרוב מצביע נגד ההתיישבות, נגד החקלאות בכל רחבי מדינת ישראל. אני קורא לכם להתעשת ולהוריד את הנושאים של הרפורמה בחקלאות מסדר-היום.

לא ייאמן, חברת הכנסת בן ארי, עכשיו תורך. מי יפריע למירב בן ארי? יאללה,

נפריע.

תן לה שתי דקות נוספות, לא נכון, לא נכון, לא מדויק. לפחות מישהו מהקואליציה. אדוני סגן יושב-ראש הכנסת חבר הכנסת יואל חסון, חברת הכנסת בן ארי ביקשה שרק אתה תהיה היושב-ראש כשהיא מדברת.

רגע, אדוני היושב-ראש, אני רק רציתי להגיד משהו לך: אני אומנם צעירה פה ולא זכיתי,

אני ממש מתחברת למה שחברת הכנסת גרמן אמרה. אני מצטערת שאתה עוזב.

במחשכים, אני רוצה להזכיר לכם שחוק ההסדרים הגיע עקב משבר,

שאם לא היה נחקק חוק ההסדרים כנראה ב-1985 כל שכר העובדים היה

אבל לא יכול להיות שבאים ואומרים על חוק כזה שאין בו שום רפורמה, אחת, ואין בו צמיחה. אז

ומי שמשרת את האינטרסנטים האלה הם חברי כנסת שכמובן קוראים לעצמם "חברתיים". הגיע הזמן שיהיה תקציב חברתי. אני יודעת שאתם לא רואים את זה, אבל בתקציב הזה יש ערכים חברתיים, ערכים של ערבות הדדית. אני מסתדרת. אני מסתדרת. זה בסדר. זה בסדר. אין כאן גזירות על הציבור, אין העלאה של מסים. כל מה שרואים, אתם רואים רק שחור. זה תקציב, חברת הכנסת לנדבר. חברת הכנסת עזריה. זה תקציב שלא גוזר, אני לא חושב שהיא צריכה עזרה ממך, באמת שלא.

זה בסדר. באמת זה רק מפריע לי.

היא זועקת: אל תעזרי לי. אני זועקת ואפילו הם מקשיבים לי, אתם מדברים על מה שנוח לכם. על מיסוי לא נוח לך לדבר. חוץ מחברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין.

מסתדרת. אזרחי ישראל קיבלו שר אוצר אמיץ, שכולם פה יודעים,

יודעים כמה חשוב צמצום הפערים והורדת יוקר המחיה והתחרותיות בתחומי הדיור,

גם בבנקים, הקמת פלטפורמה לשוק אשראי חלופי שיסייע בהפניית הכסף. אינטרנט, כל מה שהמחנה הציוני אמרו במצע מוגשם בחוק ההסדרים ובתקציב. אני אומרת לכם: נכון, אתם תצביעו נגד, כי אתם אופוזיציה, אבל אני בטוחה שאתם תבואו לוועדות ותוסיפו את הדברים החשובים והמלומדים שלכם, ובסוף תבינו שזה תקציב חברתי שבא לעזור לאזרחי מדינת ישראל. תודה רבה. תודה רבה, חברת הכנסת בן ארי. חברת הכנסת, הפעם היא לא רבה אתי. אני לא רבה עם אף אחד.

התרשמתי מהדרך שבה היא הקריאה את מצע המחנה הציוני, ואנחנו שמחים שהם למדו מדעת גדולים. יפה, תודה לך. לפני כמה חודשים, הם רבו אתי, תודה. חברת הכנסת יעל גרמן, רגע. אני רוצה לחזור לנושא הסייעות. לא רבנו אתך, אה, כבר דיברת.

אני מנסה להבין את הרשימה. אדוני היושב-ראש, כבר מזמן לא קראת לי לדבר. אל תנצל פרצות. לא לנצל. חבר הכנסת חיים ילין, בבקשה, ואחר כך, חבר הכנסת עמר בר-לב. כבוד היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, טוב לפגוש אתכם אחרי איזה חודש שלא היינו פה, התגעגעתי אליכם מאוד מאוד מאוד. ואני דווקא רוצה לפרגן על התקציב.

אני רוצה לפרגן על התקציב. אני רוצה להסביר פה כמה דברים במהות, מה קרה לך שם בעוטף? שנייה, תכף,

קודם כול, קיבלנו הרבה כסף. אני רוצה לפרגן על שני דברים, דווקא לא על השר, פשוט באחת הנסיעות שלי שמעתי את אמיר לוי, אמיר לוי שהוא הבוס באוצר.

נקודת המוצא שלנו לבניית התקציב מאוד בעייתית. התוצאה

ההסכמים הקואליציוניים, זה פחות או יותר המילים שלו, מביאה אותנו לתקציב שהוא מאוד בעייתי. למה אני מפרגן? כי אתם בכלל לא התייחסתם להסכמים הקואליציוניים. יש הרבה דברים טובים. אין לי ספק שאנשים שבאים לכנסת, אנשים כמו כחלון, שהוא באמת בא והקים, הוא רוצה לעשות טוב לאנשים, אין לי ספק בכלל בזה. יש פה מישהו שחושב אחרת? אנחנו אופוזיציה, אתם קואליציה, אז עכשיו בואו נראה. לא בכל מה שאני אומר אני צודק, אבל בטוח שבחלק מהדברים אני צודק. אם באים ואומרים שיש הסכמים קואליציוניים, אני רוצה להסביר לכם על מה מדובר, ואתם יודעים את זה יפה מאוד. יש כולנו, חברות הכנסת לא מקבלות את 20 מיליון השקלים שמקבלים 21 חברי הכנסת הדתיים והחרדים, 420 מיליון שקל. זה תקציב טוב? טלי, טלי, מה היית עושה, סליחה. לא, לא. תקשיבו לי טוב. תקשיבו לי טוב, כי אם כחלון היה צריך לבנות את התקציב, הוא לא היה עושה את ההסכם הזה. חיים, אני רוצה להגיד לך משהו. יש מקום לשיפור, זאת רק ההתחלה. לצערי הרב, אי-אפשר להתקדם בכול בבת-אחת. תמיד אפשר להשתפר, וזה לא משנה מי יציג את התקציב, תמיד יגידו שיהיה יותר טוב. אבל, ריבונו של עולם, אין אפילו שוויון.

מילא היו נותנים 20 מיליון שקל לכל חברי הכנסת בקואליציה, אבל אפילו בזה יש סלקציה. איפה אתם עומדים? או שכולם מקבלים או שלא. מה לעשות. חברת הכנסת עזריה, תודה רבה. תקשיבו, אתם לא חייבים לתקוף כשאני צודק. אתם לא יכולים לתקוף, אנחנו לא רוצים להיות סקטוריאליים. חברת הכנסת עזריה,

את קוראת קריאות ביניים, וכרגע את נואמת. אז אני מודה לך. תודה רבה. כולנו נגדם.

יפה שהן עושות את זה. "נשות יש כולנו", כך כינה אותן חבר הכנסת ילין. לא משנה בכלל מה אני אגיד, אתם תתקפו.

גם כשאני אומר שהתקציב הוא סביר והוא בסדר וכחלון רוצה לעשות טוב והכול, אני בא ומעיר על הדברים שהם אסורים בתכלית, בבסיס, ואתן יודעות את זה מצוין, יותר טוב מכולם. ערכית אתם יודעים את זה. רחל, תעשי לי טובה, את יודעת שזה מיותר לגמרי, ש-420 מיליון שקל יכולים ללכת לחינוך, לבריאות ולרווחה, והערך המוסף של זה לצמצום הפערים יהיה הרבה יותר גדול מאשר כשנותנים לכל חבר כנסת 20 מיליון שקל והוא יקבע מה

בזה סיימתי את הנושא הזה. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת עזריה, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. נראה לי שזו פעם ראשונה.

אירוע דרמטי. מתוך 1 חלקי 12, יש יתרות של 9 מיליארד שקל, כי ככה זה, לא יעזור כלום, לא משנה איזו ממשלה תהיה ומי בקואליציה, מי באופוזיציה, ברגע שמחלקים 1 חלקי 12, אז לא כל הכסף יוצא. 9 מיליארד שקל. כל 9 מיליארד השקל, אתם בדקתם שהולכים בדיוק לצמצום הפערים? אני אומר לכם: לא. לא שבדקתי את הכול, אני אומר לכם: לא. הנושא השלישי, ביטול הטבות המס, ערבה תיכונה, חבל-אילות, חצור, בית-שאן. טלי, איך את הולכת להצביע על זה? מי אמר שאני הולכת להצביע על זה? אבל את חייבת להצביע בקריאה ראשונה. אז אני מבקש ממך עכשיו, תילחמי. אלה האנשים שלנו שנמצאים שם. ושר האוצר לא, טלי, אני מבקש ממך. גם כשהייתי ראש העיר נלחמתי עבור זה, גם עכשיו אני נלחמת עבור זה. אין לי שום בעיה, אני אתכם.

ארבעת היישובים האלה, תכניסי אותם פנימה. הערה: אנחנו קצת מתבלבלים בין נושא השקיפות, שזה במהות ואני מקווה שכולנו רוצים את זה, לזה שחברת הכנסת סתיו כל פעם מגיעה לפה ויורדת על החטיבה להתיישבות. אני חייב לשים את זה פה פעם אחת: 400 ומשהו מיליון שקל תת-ביצוע של החטיבה להתיישבות, יתרות מ-2014, עוברים ל-2015.

מה זה הכסף הזה? אני אגיד לכם מה: כ-200 מיליון שקל, באוקטובר 2014, עברו לטובת עוטף-עזה, לא להתנחלויות. בואו נשים את הדברים באמת. אי-אפשר כל הזמן לרדת על החטיבה. עכשיו, מי שיודע לבצע 200 מיליון שקל באוקטובר-נובמבר-דצמבר, כאשר יש שוטף פלוס 60 בתשלומים, הרי ברור שהכסף יצא בינואר-פברואר. לכן אנחנו משלמים את השוטף פלוס 60. זה אחד הדברים שאנחנו עושים. זה אחד החוקים שלנו, אחת הרפורמות שלנו, רחל, תקשיבי, אני בא להגן עליכם. את לא היית בדיון של סתיו ואת סתם מתנפלת עלי. סתם. סתם. אני בא להגיד את האמת, לא בא עכשיו על שום דבר, זאת האמת. בעצמי הגעתי לוועדת הכספים ונלחמתי מול כולם שהכסף הזה יעבור.

אי-אפשר, לא. עכשיו אני רוצה להגיד משהו.

רגע, כל הזמן הפריעו לי. זה פשוט לא ייאמן. אלו החיים פה. תראו, אני אגיד לכם משהו, שכולם נופלים בו, בכל הממשלות, כל הממשלות, גם הממשלה הזאת. שימו לב לתמצית של התקציב שחולק היום: הבלו, סעיף 015, הבלו ב-2015, 700 מיליון, ב-2016, 700 מיליון, מיליארד, סליחה. אין שינוי. עכשיו בואו תראו את מס הדלק: גם אם מחר בבוקר יימצא נפט במדינת ישראל, והנפט יינתן חינם אין כסף, בחינם לגמרי לתושבים, שימו לב, מס הדלק ב-2015, 17 מיליארד, לא גרושים, 17 מיליארד, ב-2016 עוד עולה. אז תקשיבו טוב, אם זה לא מסים ולא העלאת מסים, אז איך קוראים לזה? תודה. בסופו של דבר, אני מציע הצעה, כבוד היושב-ראש. המקצוע שלי הוא לבנות תקציבים. אפשר את כל התקציב שנותנים פה ב-500,000 דפים לתמצת ל-30 40 עמודים. להביא מה היה התקציב ב-2014, ואם הממשלה כל כך חברתית, להראות מה השינויים שבוצעו בשנת 2015, ב-2016, להראות את הצדק בשקיפות מלאה, לא בהסתרה, ותאמינו לי, כולם ימחאו כפיים. אף אחד לא יצטרך לקרוא את זה, אף אחד לא ייכנס למחשכים ויבדוק כל מספר. אפשר לבנות תקציב ולתת חוברת לכל חבר כנסת, היא גם חוסכת ביערות של כל העולם. אם רוצים גם כנסת ירוקה צריך לתת דוגמה, אי-אפשר לעבוד בצורה כזו. לבסוף, יש פה סתירה לוגית בכל נושא הדיונים בוועדות. אי-אפשר לקחת והערתי את זה היום, אי-אפשר לקחת את כל נושא התכנון ממשרד הפנים לאוצר ולדון בכל נושא התכנון והבנייה במדינת ישראל בוועדת הפנים. אין לזה היגיון, אין לזה היגיון. צריך פעם אחת להכניס את הפוליטיקה, לשים אותה בצד ולהתחיל לנהל את המדינה בצורה ניהולית לא מפלגתית. בסוף מה אנחנו עושים פה? בשביל מה מקבלים משכורת? לשרת את העם, וגם לעמוד בזמנים. לא לשמור על הכיסא.

וגם לעמוד בזמנים. תודה רבה לך, אדוני. חבר הכנסת עמר בר-לב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, פחות מ-48 שעות מרגע שהונח התקציב, הערמות האלה, קודם הייתי צריך לסחוב את זה לחדר, מזל שהתאמנתי הבוקר. צריך לקנות את המזוודות עם הגלגלים. אף אחד לא יכול באמת בתוך 48 שעות לעבור על מאות-אלפי הסעיפים בתקציב הזה. אני חושב שבמידה רבה זה מביע את הזלזול של הממשלה בכנסת ובתפקידה של הכנסת להיות גורם המבקר את המערכת המבצעת. אז אנחנו מתפלאים שאזרחי מדינת ישראל, כששואלים אותם על ההערכה לבעלי מקצוע שונים, הפוליטיקאים וחברי הכנסת הם בתחתית הרשימה. למה הם בתחתית הרשימה? כי הם רואים, אם הממשלה לא סופרת את הכנסת, אז למה אזרחי מדינת ישראל יספרו את חברי הכנסת וגם את חברי הממשלה? זה באמת מאוד מאוד מביש ומביך.

אפילו בתוכניות ריאליטי שאנחנו רואים בטלוויזיה, הדיונים לפני ההצבעות בתוכניות הריאליטי יותר עמוקים מאשר הזמן שכאן נותנים לנו לעסוק בתקציב המדינה. אני רוצה לומר כמה דברים על משהו שהוא סדר גודל של בין 15% ל-20% מתקציב המדינה, תקציב הביטחון. כולנו רוצים ביטחון,

שום ויכוח. קואליציה, אופוזיציה, כולנו רוצים ביטחון. אתם יודעים מה? כולנו גם מומחים לביטחון. כל אזרח במדינת ישראל הוא מומחה לביטחון ויודע מה צריך.

כולנו מדברים על משהו, אבל אנחנו לא באמת יודעים על מה אנחנו מדברים ואין לנו באמת יכולת לדעת על מה אנחנו מדברים בכל מה שקשור בתקציב הביטחון. כשאני מסתכל על הצעות התקציב השונות ששמו כאן בפני החדר הזה ב-18 החודשים האחרונים, מהממשלה הקודמת דרך הממשלה הזו, אני נזכר באותו תקציב של 51 מיליארד שקל שהיה ב-2014. אחרי זה, אם מוסיפים לזה את ההצמדות של 2015 ואת התוספות, כאשר אני מנכה, מזיז הצדה את 8 מיליארד השקל של "צוק איתן", אנחנו מגיעים בערך ל-55 מיליארד שקל.

בתקציב הזה, מדובר על,

56.8 מיליארד שקל, ועדת לוקר דיברה על 59 מיליארד שקל, שר הביטחון דורש 64 מיליארד שקל. בקיצור, במילים אחרות, יש כאן איזה 10 מיליארד שקל שלא ברור מה הסיפור שלהם. לא ברור מה הסיפור שלהם, לא ברור האם צריך אותם, לא צריך אותם. אני שואל את עצמי, כשאני מסתכל אחורה על 18 החודשים האחרונים, מה השתנה? מה השתנה שפתאום יש לנו מנעד של תקציבים, של 10 מיליארד שקל? 10 מיליארד השקל האלה זה כמעט כל תקציב המדינה שאינו מה שנקרא הטייס האוטומטי. ברור שהם מאוד מאוד משמעותיים לכל מה שיקרה כאן במדינת ישראל. אז הייתה ועדת לוקר. ראש הממשלה מינה את ועדת לוקר לדון בדיוק בנושאים האלה, בנושאים של תקציב הביטחון, והוועדה הציגה את מסקנותיה. מי שהסתכל במסקנות ועדת לוקר, שתי התובנות, זה נקרא התובנות המרכזיות, שתי התובנות הראשונות שמופיעות בדוח לוקר: הראשונה היא היעדר תפיסת ביטחון מעודכנת, מדינת ישראל פעלה במשך כמה עשורים ללא תפיסת ביטחון כתובה ומעודכנת. התובנה השנייה היא תובנה בעניין תפיסת הפעלת הכוח, וכתוב שם: השינויים החריפים שהתחוללו בשנים האחרונות בסביבה שלנו מתחילים להיות מתורגמים לשינויים בבניין הכוח. מתחילים להיות מיושמים. זאת אומרת, ההערות המרכזיות של ועדת לוקר לא קשורות לתקציב, הן קשורות לנושאים ערכיים, לתפיסת הביטחון, הם קשורים לתורת ההפעלה של צה"ל, ואין בהם שום הסבר לאותו מנעד של 10 מיליארד שקל. אני יכול לומר בשמחה, בסיפוק, שהרמטכ"ל איזנקוט, בהחלט אני מתרשם גם מההצהרות הפומביות שלו, גם מתר"ש "גדעון" שהוצגה בוועדת חוץ וביטחון, שהוא בהחלט מסכים שאלה התובנות המרכזיות שצה"ל צריך ליישם, ואני מתרשם שהוא גם מיישם. אבל שוב, בין זה לבין הסבר לגידול בתקציב, אין. אז אם אתם שואלים אותי: אוקיי, בתור אחד שישב בוועדת חוץ וביטחון בכנסת הנוכחית, מה אני חושב שצריך להיות תקציב הביטחון? התשובה שלי שאני לא יודע. אני באמת לא יודע. למה אני לא יודע? אני לא יודע, בין היתר, בשל הערות נכונות,

של ועדת לוקר, שמתייחסות לנקודה הזאת,

גם לא לקבינט המדיני-ביטחוני, אבל בוודאי לא לוועדת חוץ וביטחון, שבאים עם אותו תקציב שהוא כמעט 20% מתקציב המדינה, לא מוצגות אלטרנטיבות, לא מוצגות התלבטויות. חברי הוועדה, היכולת שלהם באמת לקבוע עמדה ולומר: זה יותר חשוב מזה, זה פחות חשוב, סדר העדיפויות צריך להיות כך או אחרת, היכולת שלנו היא קרוב לאפסית. זו הערה נוספת של ועדת לוקר.

איתן, ישבת לידי. ישבת לידי, אני ישבתי לידך בוועדת חוץ וביטחון. כן, נכון, אמרתי. והערה נוספת שלהם, שהיא הערה מאוד מאוד כבדה, אומרת: הצורה שבה מערכת הביטחון מציגה את התקציב היא מאוד מאוד קשיחה וקשוחה, ובאמת היכולת שלנו להביע דעה היא מאוד מאוד מוגבלת. לכן אני אומר בצורה ברורה כאן מעל בימת הכנסת: אני בתור חבר כנסת, בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, אני לא יודע מה צריך להיות תקציב הביטחון. אני לא יודע אם הוא צריך להיות 54 מיליארד או 64 או 74. עוד בכלל לפני שמדברים על סדר עדיפויות אחר. כאשר מדובר בתקציב שהוא 20% מתקציב המדינה, אני חושב שהגיע הזמן, ובנקודות האלה, בנושאים האלה, בהחלט ועדת לוקר שמה את האצבע על הנקודות הנכונות, הגיע הזמן, איך אני אקרא לזה,

המשילות שלנו והתרבות של היכולת של הכנסת לבקר את המערכת המבצעת, ובפרט מערכת הביטחון וצה"ל, תשתנה. הגיע הזמן.

מכיוון שזה עוד לא קרה, אני לא אוכל להצביע בעד תקציב המדינה הנוכחי שמוצג בפנינו.

תודה רבה לך, חבר הכנסת בר-לב. הדובר הבא, חבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. בבקשה, אדוני. בסם אללה א-רחמאן א-רחים. אדוני היושב-ראש, תקציב המדינה הוא מדיניות. הוא לא רק מספרים, הוא לא רק סכומים, אלא מה הכוונות ומה ה"אני מאמין" של הממשלה. לפי התקציב שהונח בפנינו, אף שאנחנו עוד לא למדנו אותו לעומק, אנחנו רואים שאין מדיניות. הרבה דפים ריקים. הרבה דפים שאתה לא יודע מה מתכוונים ולמה, הרבה סכומים שאתה לא יודע מה היעד שלהם ואתה לא יכול להבין. אני, סתם, מסתכל על משרד הפנים, כשמדברים על השנה ועל השנה הבאה, עשרות-מיליוני שקלים לבחירות לרשויות המקומיות. בכמה רשויות מקומיות יש בחירות בשנה הזו,

אף אחד לא יודע. התקציב של השנה, מדובר על 383 מיליארד שקל. הרשויות המקומיות הערביות הגישו תוכנית חומש על 32 מיליארד שקל לחמש שנים, זאת אומרת 6.4 מיליון שקל לשנה. מיליארד.

אנחנו לא התרגלנו למיליארדים.

שזה פחות מ-2% מהתקציב. אנחנו 20% מהאוכלוסייה. עדיין צריך לאיים בשביתה ולא לפתוח את שנת הלימודים כדי שיחליטו שמקימים צוות למשא-ומתן כדי לבדוק אם לאשר או לאשר, וכמה לקזז מהסכומים האלה. זה תקציב עם בשורות שאנחנו רואים. התקציב של השנה יאושר בנובמבר, אבל עד היום ההוצאות בפועל היו 1 חלקי 12 מתקציב שנה קודמת, שזה אומר שיש הרבה עודפים ורזרבות שנשארים לקראת סוף השנה. מה עושים אתם? האם לא היה מקום לסגור פערים למגזר הערבי על-ידי העברת סכומים רציניים לשיפוץ והכנת בתי-ספר במגזר הערבי? האם לא היה מקום להגדיל את מענקי האזור לרשויות המקומיות, כדי שיוכלו לתת את השירותים המינימליים לאזרחים? כי רוב הרשויות הן על סף קריסה. הם לא הגיעו לשם. או תקציבי פיתוח, כדי לתקן בורות בכבישים, אם יש כאלה כבישים. כי הרבה כבישים הם דרכי עפר ואפילו לא פרצו אותם. האם לא היה מקום לממן תב"ע, תוכניות מפורטות בתוך הרשויות המקומיות,

או? במיוחד כששר האוצר אומר במפורש מעל הבמה פה שאפילו ההכנסות ממסים הן מעבר לציפיות ומעבר למה שחשבו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בחינוך במגזר הערבי, אני אתרכז קצת בחינוך, האם לא היה מקום להחלטת ממשלה שעד סוף 2016 לא יהיו במגזר הערבי כיתות בשכירות, וזאת לפני שמדברים על הצפיפות בתוך הכיתות או על "הסרדינים"? בתוך התקציב הזה של החינוך לא רואים שורה שמדברת על הוצאת מורים שחוקים לפנסיה כדי להכניס אלפי בוגרים ומורים מבתי-ספר להכשרת מורים שמחכים שנים כדי להיכנס למערכת. ואנשים מתחננים: תוציאו אותנו, כי אנחנו שחוקים, אנחנו לא יכולים לעזור ואנחנו לא יכולים לקדם את החינוך במגזר הערבי. אין תקציב, אין שורת תקציב לזה? למה שלא תהיה החלטת ממשלה להקים צוות לחינוך, בדומה ל"צוות 120 הימים" שדיבר על מצוקת השיכון במגזר הערבי? למה שלא יבדקו את המצב של מבני החינוך במגזר הערבי, דבר שאני עשיתי כראש עיר בטייבה? הכנתי תוכנית, קראתי לזה תוכנית-אב למבני חינוך של שנת הלימודים 2007-2006, בלי להיכנס אפילו לגידול הטבעי, והתברר שבטייבה היו חסרים אז ארבעה בתי-ספר יסודיים, בית-ספר תיכון אחד ובית-ספר לחטיבת ביניים, וזה נוסף על מספר גדול של גני-ילדים.

בנו בית-ספר לחטיבת ביניים וחצי בית-ספר יסודי. חצי, כי זו חטיבה צומחת, זה כמה כיתות. וזה היה לפני החלת החוק של הגנים לגילאי שלוש-ארבע. בנוסף, אנחנו רואים את שירותי הדת במגזר הערבי. הם שייכים למשרד הפנים. איזה פלא: יש משרד דתות, אבל הדתות של המוסלמים עדיין במשרד הפנים. הרבה מסגדים, אין להם לא אימאם ולא מואזין. ולא רק זה, המואזין, כשיש, גם צריך לעסוק בניקיון של המסגד, בניקיון של השירותים, שזה גם מוריד מהכבוד שלו. למה שלא יהיו בכל המסגדים שלושה עובדים בשכר הוגן? אבל בכל זאת יש נקודת אור שנותנת קצת תקווה: בחוק ההסדרים רואים כמה סעיפים בכיוון הנכון בעניין מצוקת הדיור, שהם תוצאה של עבודת צוות מקצועי. צעדים אלה מבורכים, אף שהם לוקים בחסר, כי הם לא נותנים פתרונות לבתים הקיימים ללא היתר עם היתכנות תכנונית ולא ליישובים הלא-מוכרים במרכז, כמו דהמש, או בנגב, שם יש עשרות כאלה. ואנחנו לא רואים בשום מקום בעולם שיש יישוב שקיים עשרות שנים והוא עדיין לא מוכר. אבל המסקנה מ"צוות 120 הימים" היא: כשמקשיבים יכולים להגיע גם למסקנות נכונות. אני אתן דוגמה: בישיבה שלנו עם "צוות 120 הימים" היום עלתה בעיה של משכנתאות במגזר הערבי, והתברר שהסיבה העיקרית לאי-קבלת משכנתאות היא הרישום בטאבו. ואז הצעתי לצוות הקלות ברישום בטאבו, לפטור את שרשרת העסקאות מאגרות ולאמץ את העסקה האחרונה ולרשום את הקרקע בטאבו. הדבר מבורך, הצוות קיבל את ההמלצה וגם ועדת השרים אישרה אותה, ואנחנו רואים אותה פה בחוק ההסדרים. אבל יש הרבה דברים שהם גם בחוק ההסדרים, אני לא יכול להבין למה מעסיק לא יכול להעביר את הכסף, כמו שהוא מעביר אותו היום, דרך סוכן הביטוח, ומבקשים שאנחנו נעביר אותו כמעסיקים דרך עוד יד שנייה. במקום לבוא ולטפל בעניין של הפרמיות שמקבלות חברות הביטוח ולהקטין אותן, ולהשאיר את זה שם כי הסוכן מקבל מאותו סכום שאנחנו משלמים שהעובדים משלמים, היום הם רוצים שזה יעבור דרך רואה-חשבון או משרד, לא יודע איזה משרד. שם צריך לשלם לו, וזה תשלום נוסף על מה שמשלמים בביטוחי הפנסיה. ברור שהמעסיקים יגלגלו את זה על העובד, והעובד המסכן הזה לא יודע מה לעשות. מדינה, ממשלה שמתעסקת עם אשליות של מה אנחנו נעשה עם הגז, ופתאום הגז הפך לעניין שהוא פוליטי, ויש לנו השר שיושב פה, וכולם הופתעו שיש הגז המצרי, כי רצו מהר מאוד לאשר את מתווה הגז כי הם רוצים להציל את השלטון של סיסי,

שלטון דיקטטורי שכולם יודעים מהו ולמה. ואנחנו מדברים על הדמוקרטיה, ואנחנו יודעים כמה דמוקרטי השלטון הזה. ופתאום יש להם גז, וכל התוכנית וכל המתווה הולכים לטמיון. העיקר הוא רק לקדם את האינטרסים של הטייקונים.

תודה רבה לחבר הכנסת עבד אל חכים חאג' יחיא. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה. שש דקות שלך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני שאתייחס לתקציב הייתי רוצה בדקה מזמני להתייחס לבית הזה, לחברי הכנסת. אני כמובן לא שופט אף אחד מחברי הכנסת שמחליט לפרוש מהבית הזה, כל אחד וסיבותיו, כל אחד ורצונו, וכמובן, יש זכות מלאה לכל אחד. אבל קצת מפריע לי לאחרונה שנראה שיש קצת פחיתות כבוד בתפקיד של חבר כנסת, כאילו יש אנשים שחושבים שחבר כנסת זה לא מספיק.

רגע, אני לא מתייחס לשי פירון. אני מתחייב ומבטיח, בסדר?

אני מתייחס להרבה אחרים. ואני מתייחס לאנשים, חברת הכנסת גרמן.

אני מתייחס לאנשים שחלקם גם לא יושבים פה כי הם חושבים שתפקיד חבר כנסת הוא לא מספיק טוב,

ואני מתייחס לאנשים שישבו כאן בעבר ולאנשים שאולי יושבים כאן. אני באמת לא מתייחס לשי פירון בשום הקשר. אני לא שמעתי אותו אומר, חברת הכנסת גרמן, את שאלת שאלה. אני לא שמעתי את שי פירון אומר שתפקיד חבר כנסת קטן עליו, ואני בטוח שהוא לא חושב כך.

אבל אני אומר לך, כמי שנמצא בבית הזה כבר מעל שבע שנים ומאמין בבית הזה, ומאמין בתפקיד של חבר הכנסת וחושב שחבר כנסת זה לא רק תפקיד שהוא מקפצה לתפקיד בממשלה,

והוא לא רק תפקיד של מקפצה לממשלה, אלא הוא שליחות אמיתית ונחוצה, זה בית-הנבחרים של מדינת ישראל. יושבים פה אנשים, רוב האנשים, שעבדו קשה מאוד כדי להגיע לכאן, והרבה מאוד היו רוצים להגיע לכאן ולא מצליחים להגיע לכאן. ומאוד כואב לי, כאדם צעיר ואדם ותיק בבית הזה, כואב לי שאנשים נותנים תחושה כלפי חוץ כאילו להיות חבר כנסת זה לא מספיק, זה לא באמת משפיע, אין בזה עשייה, רק מדברים. אז זה לא נכון. אני מכיר כל כך הרבה חברי כנסת שיושבים כאן, וגם שישבו כאן, ששינו את החיים של המדינה הזאת, שינו מציאות, יצרו אג'נדה והובילו אג'נדות, נלחמו את המלחמות הגדולות ביותר. חברים, המנהיגים הכי גדולים שלנו ישבו שנים על-גבי שנים בכנסת, אם בקואליציה או באופוזיציה: מנחם בגין, יצחק רבין, יצחק שמיר יצחק שמיר, לדוגמה, כשהפסיד ב-1992, התעקש להישאר כחבר כנסת בכל קדנציית ארבע השנים, כחבר כנסת מהשורה, ראש ממשלה לשעבר, וישב והיה בישיבות והיה נוכח. הכנסת היא שליחות, הפרלמנט הוא חשוב, אנחנו צריכים לחזק אותו. המעמד של הכנסת הוא מעמד חשוב, חברי הכנסת צריכים להיות כאן כי הם מאמינים שהם משנים ומשפיעים, ולא כי הם רואים בזה מקפצה להיות שרים בממשלה, כי הם חושבים שהתפקיד בכנסת הוא חשוב. אני רואה את זה ככה, אני יודע שהרבה מחברי הכנסת רואים את זה ככה, ואני מקווה שכך גם הציבור יבין את זה. אז באמת, אני כבר לפחות שבע פעמים, אולי צריך להגיד שש פעמים, כי היה פעם תקציב דו-שנתי, הייתי במעמד הזה של דיון על תקציב המדינה. ואני חייב לומר שאני מצטער, זה לא מעודף ציניות, כי אני לא כזה, הפסקתי להתרגש ממסמכים של תקציב המדינה, או מהספר או הספרים עבי-הכרס שנמצאים על שולחננו, מכיוון שכולנו יודעים, חברי הכנסת, שהספר הזה הוא במקרה הטוב המלצה. הרי כמה פעמים ראינו כאן את הממשלה, אחרי הגשת התקציב, מגישה תיקונים ומגישה שינויים ומקצצת בסעיף הזה ומקצצת בסעיף ההוא, ומבצעת למעשה שינוי מהותי בתקציב? אני לא מדבר אתכם על רוב הנושאים שהם סוג של טייס אוטומטי, מה שנקרא "התקציבים הקשים", שמממנים פה עובדי מדינה ומשכורות ומורים ומערכות חינוך וצבא וכל הדברים האלה, אלא על הנקודות החשובות באמת שמשנות, על תקציבים לגופים חשובים, אם סתם דוגמה, ויש עוד המון כאלה: מעונות-יום ופנימיות-יום ומתנ"סים ותחומים אחרים ופרויקטים של רווחה, שפה הם נראים יפה מאוד, אבל פתאום, חס ושלום, בא עלינו איזה מבצע צבאי, או חס ושלום איזו מהפכה או איזה אתגר תקציבי כזה או אחר, ואז מקצצים פה ומקצצים שם. אין באמת קשר בין התקציב הזה לבין מה שיהיה התקציב שלנו. ולפעמים כשאתה יושב בוועדות הכנסת ואתה רואה שסוגרים פרויקטים על 6-5 מיליון שקל, על 3 מיליון שקל שלא מוצאים, חברי חברי הכנסת, זה עפר של כסף במושגים של מדינה. אבל אז אתה שומע שהממשלה הזאת עוסקת בשינוי שמות משרדי ממשלה. סתם שתדעי, גברתי היושבת-ראש, ואני מקווה שתיתני לי עוד איזה דקה בגלל הפתיחה שלי על מעמדה של הכנסת,

אז אני מודה לך, אבל אני רוצה שתשימי לב, אם היינו צועקים יכולת לבקש.

הוא יודע טוב מאוד. הוא גם יושב בשולחן הזה, אז הוא יודע איך זה עובד. אני ממש מאוכזב שאתם כאלה שקטים, אבל אולי עוד מעט תהיו פחות. מה שאני רוצה לומר, גברתי היושבת-ראש, לדוגמה,

אולי עכשיו קצת תתעוררו,

רק השינוי הזה, ההחלטה הזאת לשנות את שם המשרד, ששינו אותו למשרד הבינוי לפני שנתיים, ועכשיו השר החדש ביקש לשנות אותו למשרד הבינוי והשיכון, אתם יודעים כמה עלו לנו השינויים האלה? 142,000 שקל. 142,000 שקל.

חבר הכנסת אורן, עפר של כסף במושגי מדינה. מסכים אתך לחלוטין. אבל זה לא עפר של כסף כשזה מצטבר לעוד ועוד ועוד, כל מיני גחמות ושינויים כאלו שמגיעים לעשרות ומאות מיליונים. זה כבר לא עפר של כסף. צריך לתת למשרד הזה לפחות ארבע שנים להישאר ללא שינוי שם. היה עדיף לא לשנות. סליחה, חבר הכנסת אלאלוף? עד הסוף לפני שידפיסו מחדש. כן, אבל הדפסות עולות כסף, אדוני. אני רוצה לומר לכם, חברי חברי הכנסת, לכן אני, כמובן, שמח על הדיון הזה. זהו תפקידה של הכנסת, לקבל החלטה על התקציב.

אני לא מאלה שחושבים שכל התקציב הזה הוא תקציב רע.

יש בו נקודות אור חשובות. כמו שחברת הכנסת מירב בן ארי ציטטה את הסעיפים שמקבילים לסעיפים של מצע המחנה הציוני, יש דברים שאנחנו האמנו בהם והם נמצאים בתקציב הזה, חברי חברי הכנסת. בסופו של דבר, אני מבקש להקדיש שיר ישן לשר האוצר מר כחלון, שאני מכבד אותו, והוא שר טוב ויש לו רצונות.

אני מבקשת לסיים.

ולכן אני אומר לך, גברתי היושבת-ראש, השר הזה יש לו כוונות טובות, אבל הוא כבול. הוא כבול בדרישות הסקטוריאליות של הקואליציה הבעייתית הזאת. את שכר החיילים, בואי נחכה לביצוע. אני לא תוקף ולא מתרגש. אני מחכה לביצוע. אני לא תוקף ולא מתרגש. אני מחכה לביצוע. אבל אני רוצה לומר לכם,

את השיר שאני אקדיש לשר האוצר: יש חור בתקציב, תביט נא משה / הכספים נוזלים, יש חור בדלי. / תסתום אותו משה, הו משה, הו משה. / תסתום אותו משה, הו משה, תסתום. / במה לסתום, תגיד לי, ביבי? / במה לסתום? תגיד במה? חברים, למלא את הדלי בכסף ולהשאיר את החור שמגיע לסקטורים זו לא חוכמה. צריך לסתום את החור. המשמעות של לסתום את החור זה להגיד לא לסקטורים ולא לכספים קואליציוניים, וזה מה שנדרש משר אוצר.

זו בשורה וזו מנהיגות. אם החור נשאר, אין בשורה ואין מנהיגות.

איזה מזל שיש, תודה רבה לחבר הכנסת יואל חסון. אין ספק שכישרונות לא חסרים בכנסת. חבר הכנסת יעקב פרי, ואחריו, חבר הכנסת עמיר פרץ. גברתי היושבת-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת, אופוזיציה מלאה ופעלתנית וקואליציה ריקה כרגע, לפי דעתי, רק חברת כנסת אחת כאן.

סליחה, גברתי היושבת-ראש. מה שנקרא:

וזלזול הקואליציה, והייתי אפילו אומר זלזולו של שר האוצר בדיון כל כך חשוב, כל כך ערכי, נקודת ציון, אין שר.

בדרכה של הממשלה, מדבר בעד עצמו. וצר לי, באמת צר לי על כך, כי מטרתנו כנציגי ציבור היא אחת: להיטיב עם הציבור להיטיב עם הציבור באמצעות קבלת החלטות ביטחוניות, כלכליות ומדיניות אמיצות שאמורות לשמור על ביטחוננו ולהבטיח את עתידנו, להיטיב עם הציבור באמצעות שימוש במשאבים כלכליים של המדינה כדי לשפר את המצב ולספק תקווה לעתיד, ואפשר לומר גם: להיטיב או לנסות להיטיב עם הציבור על-ידי יצירת אחדות בעם כמה שאפשר. במיוחד במהלך הפגרה הארוכה, לטעמי הארוכה מדי, על כולנו לקיים חשבון נפש עמוק וביקורתי: האם הגשמנו או ניסינו להגשים את המטרות שלשמן נבחרנו? האם פעלנו כראוי, בהתאם למנדט הערכי שקיבלנו מהציבור? התשובות, לצערי, הן שליליות. יש כסף בקופה, אך הוא הולך לתשלומים פוליטיים. שר האוצר, שמילא את הציבור בכל כך הרבה הבטחות, מגיש לנו תקציב שיש בו ללא ספק גם סעיפים חיוביים, אבל זהו בעיקרו תקציב שדואג להישרדות של ראש הממשלה ושל ממשלתו. זהו אותו שר אוצר שבורח משתי החלטות מקרו-כלכליות, אולי הגדולות ביותר בכלכלה הישראלית בעשור או בעשורים האחרונים: מתווה הגז ודוח לוקר, שכבר הפסקנו כמעט לדבר עליו. יש עודפי גבייה ממסים של כ-9 מיליארדי שקלים בשנים 2014 2015. עם כל הביקורת, אנחנו, הממשלה הקודמת, השארנו כלכלה חזקה ויציבה ומשק במצב טוב. כשנכנסנו למשרד האוצר היה לנו גירעון של 4.5% ואבטלה של 6.5%; כשיצאנו ממשרד האוצר, הגירעון עמד על 2.6% והאבטלה עמדה על 5.6%. עלות ההסכמים הקואליציוניים של הממשלה החדשה היא כ-10 מיליארד שקלים, שהולכים לטובת אתנן פוליטי ולטובת הישרדותה של הממשלה הזאת. אריסטו, החכם היווני, אמר שהאושר לא מושג בעצם ההוויה האנושית אלא בעצם העשייה שמגשימה את התכלית האישית של כל אדם, ואני מביא ציטוט שאני בקי בו והוא מקובל עלי: "מוזיקאים אינם מוזיקאים משום שיש להם כלי נגינה, אלא משום שהם מנגנים בהם". בהמשך לחשבון הנפש האישי שלי, קראתי את הצעות התקציב, את חוק ההסדרים ואת החלטות הממשלה, ואני קורא היום לכולכם, חברי הקואליציה,

כן. וכשיהיה לי זמן, חבר הכנסת זחאלקה, אני אשמח לנגן לך. אל תיתנו יד לתקציב הזה. ממש כפי שאריסטו קבע את הטלוס של המוזיקאים בעצם הניגון ולא בעצם החזקת כלי הנגינה, אני קורא היום לכם: עצם זה שהשלטון נמצא בידיכם, עצם העובדה שאתם בשלטון, לא עושה אתכם מנהיגים. רק אם תנהיגו ורק אם תשלטו תוכלו לממש את מטרות השלטון ולהיטיב עם הציבור. התקציב שמוצע כאן היום הוא תקציב של הישרדות פוליטית וכניעה ללחצים סקטוריאליים צרים, הוא תקציב של מחטף פוליטי שנועד לדלג על תכלית הכנסת באמצעות העברת חוקים ורפורמות בעלות פוטנציאל הרסני כלפי המשק וכלפי חלק נכבד מהציבור,

בלי דיון עמוק ובלי דיון יסודי.

מטרתנו כנבחרי ציבור היא לפעול כל העת על מנת לאחד את העם, להיטיב עמו ולאפשר לו עתיד טוב ובהיר יותר. חברותי וחברי מהקואליציה, התקציב המוגש פה היום מעביר מסר מסוכן לעם כולו, מסר שאומר שהשלטון, במה?

ואסור, לכן, לתת לו לעבור. איפה אתה רואה את זה? על מנת להסיר כל צל של ספק, יש בתקציב היבטים חיוביים. חלקם הגדול, דרך אגב, וגם פה צריך להיות מספיק נדיבים על מנת להודות באמת, ומזה אתם נמנעים, הוא המשך ישיר של הפעילות שהממשלה הקודמת החלה. אבל החלקים הרעים בתקציב מאפילים אפלה חשוכה על נקודות, אני שמח שאני משעשע אותךְ מאפילים אפלה חשוכה, זה רק מראה באיזה מקום על ההתייחסות הרצינית של הקואליציה שבה את חברה. לכן אנחנו צריכים באמת לבצע חשבון נפש עמוק, ללמוד את התקציב, לבחון אותו, כאשר הציבור עומד כנר לרגלינו, כאשר הערכים שנבחרנו לייצג בכנסת מהווים את עמוד התווך של נקודת המבט שלנו ושל אופן קבלת ההחלטות שלנו. לכן אני קורא היום לכל חברותי וחברי להצביע נגד התקציב ובעד הציבור. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לך. חבר הכנסת עמיר פרץ,

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, חסר לי שר פה. מה, אני לא, לממשלה? אז אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה.

הנה, בעצם,

שר האוצר לשעבר נמצא כאן. אבל הדבר הכי חשוב שכרגע אני רואה במליאה זה ששלי יחימוביץ ודני עטר מסתודדים שם. זה באמת הדבר הכי חשוב עכשיו במליאה.

אדוני היושב-ראש, כפי שאתה יודע, אני נמצא הרבה שנים בכנסת, והאמת היא שדיון כל כך רגוע על התקציב לא היה מעולם. יש שתי אפשרויות, אנחנו מנסים.

אנחנו מנסים יותר, נכון, נכון. אין, אתם לא, לכן, יש שתי אפשרויות: או שהתקציב מדהים, מדהים. או שאדישים אליו. לא. כי קצת, הוא מדהים, בואו כולנו נהיה בשקט. היה בסדר דווקא.

סוף-סוף קצת חיים במליאה.

תן להם, מה קרה? יואל, זה היה מבריק. ה"כולנו נהיה בשקט" היה מבריק. אבל זה לא עוזר לי.

הכי שחוקה אצלנו.

אבל או שבאמת התקציב מדהים או שבאמת מדובר בהחלט במצב שבו חברי הכנסת פשוט מבינים שהטיעונים הכי טובים שלהם כנראה לא ישנו הרבה. ואתם יודעים מה, אני דווקא מאוד אוהב את שר האוצר,

זה כל כך קשה לבוא ולבקר שר אוצר שהוא בסך הכול איש כלבבנו. אבל אני רוצה לומר דבר אחד, ואני שמח שיש כאן הרבה מאוד חברים מכולנו שאולי יעבירו לו את המסר. שר האוצר שלנו הגיע עם הרבה רוח טובה ועם רצון טוב ויכולות ביצוע מוכחות. יש רק דבר אחד ששר האוצר לא מבין: שהפעם, כשהוא בא עם התקציב שלו, זה לא כללי המשחק שהיו קודם. כבר ראש הממשלה והרבה מאוד שרים בממשלה הבינו, מכל מה שקרה עם השינויים ברפורמת הפלאפונים, שכנראה, איך לומר, שר האוצר, ידידנו משה כחלון, הוא לא בדיוק איזה פראייר שיוותר על הקרדיט שלו. פתאום ראש הממשלה מתעורר ואומר: רגע, מה פתאום מי שהיה שר התקשורת אצלי חושב שהוא בעל-הבית של הרפורמה? איך הוא מעז? זה אני ראש הממשלה שמנחה, מתכלל, אומר, אני זה שעושה את הכול, ברשותי יהיה, ברשותי לא יהיה. ולכן, אנחנו מטפלים פה בנושאים באמת מהמורכבים ביותר. ואתם יודעים מה, אני אגע רק בכמה משפטים בנושא השיכון. הרי אחת הבעיות בנושא השיכון בסופו של דבר היא בצורך לשנות את האיזון בין ההיצע לביקוש במדינת ישראל, זאת השאלה המרכזית. זה בכלל לא משנה מה יהיו התוכניות, והיו פה הרבה מאוד תוכניות טובות, חבל על הזמן. אני אמנה לכם רק כמה מהן: תוכנית מע"מ אפס, תוכנית מחיר מטרה, ומחיר למשתכן, ותמ"א 38, ותמ"א 38/1, ותמ"א 38/2. מה עוד יש לנו עכשיו חדש? אה, יש בהחלט חברה חדשה, חברה של "דירה להשכיר". התוכניות מדהימות, ואני אומר לכם, אני גם משבח את שר האוצר הקודם, שאין לי ספק שהוא בא מתוך כוונות טובות, וגם שר האוצר הזה, אבל, חברי מכולנו, תעבירו למשה כחלון ידידנו, לא מוכרחים ללמוד הכול על ניסיונך. הרי אומרים: אין חכם כבעל ניסיון, אבל חכם יותר לומד מניסיונם של אחרים. שילמד מניסיונו של לפיד.

משה כחלון חושב שבאמת בנימין נתניהו ייתן לו לצמוח עם המגדלים שייבנו במדינת ישראל? הרי משה כחלון מגיע למצב שחרף העובדה שנראה שיש לנו שקט כלכלי, השקט הוא מדומה לחלוטין, כי יש לנו שנה אבודה. שנת 2015 היא שנה אבודה מבחינה תקציבית, לכן רוב משרדי הממשלה כמעט שלא ביצעו את מה שהיו צריכים לבצע, כי הכול היה דרך ועדות חריגים, ונוצרו עודפים עצומים שנותנים תחושה שהכול בסדר, שאפשר לעשות כל דבר שנדרש. אני רוצה לומר לשר האוצר, שלצערי הרב, אתה נכנס לים סוער, סערה שלא הייתה כמותה. המים נראים שקטים למטה יש לך כרישים רבים שנעים להם וממתינים לשעת כושר. זה לא רק כרישי הנדל"ן, זה לא רק כרישי הגז, זה בעיקר כרישים פוליטיים.

שר האוצר, מגיע להתמודד עם הסערה הזאת לא עם הספינה המתאימה. אתה במקרה הטוב מביא איזה דוגית קטנה, ואִתה אתה רוצה להתמודד. אתה תתנפץ אל תוך המים הסוערים האלה בדיוק, לצערי הרב, כמו אחרים שניסו לצמוח ליד ראש הממשלה בנימין נתניהו. כי בסוף, וראינו זאת פעם אחר פעם, מה שמנחה את ראש הממשלה בנימין נתניהו זה שני דברים: 1. ההישרדות הפוליטית שלו, 2. לדאוג ששום דבר לא יצמח לידו, לא בתוך מפלגתו, לא במפלגות קואליציוניות, ואת הדברים האלה הוא עושה מצוין. ולכן, לצערי הרב, מה שאנחנו רואים היום זה אותו דבר, בניסיון אולי להאיץ קצת את הדברים, אבל זה לא יעזור. רק נתון אחד, לתת לכם: הרי יש ויכוח כמה דירות חסרות באמת, מה הפער שנוצר לנו כל שנה בין הגידול הטבעי מהתוספת של הזוגות הצעירים לבין הדירות שנבנות בפועל, התחלות הבנייה? יש כאלה שאומרים: אוקיי, הגידול הטבעי דורש מאתנו בין 50,000 ל-55,000 דירות בשנה, יש כאלה שטוענים שאולי נגיע ל-70,000. נניח שאנחנו הולכים על 50,000, ואנחנו יודעים שהתחלות הבנייה נעות כל שנה בין 40,000 ל-50,000, בשנים טובות היו 60,000, אבל הפער של הדירות שחסרות במדינת ישראל, עם אלה שמצמצמים, זה מינימום 90,000 דירות. לפי הבדיקות שלי, חסרות לפחות 200,000 דירות כדי להגיע ולצמצם, להגיע לנקודת האפס הראשונה. כלומר, מחיר המטרה אולי יכול להוריד את המחיר בדירות מסוימות, בשכונה מסוימת, בעיר מסוימת, הוא לא משנה מהותית את הפער הגדול שקיים בין ההיצע לביקוש. ואני מצטער לומר שבעניין הזה אין לי ברירה אלא לומר לכם: יכול להיות שמישהו יגיד: מה, הוא רוצה להחזיר אותנו 50 שנה אחורה? אני לא מתבייש לומר זאת, אני בהחלט בעד בנייה תקציבית. אני בעד שמדינת ישראל תחזור לבנייה תקציבית, שממשלת ישראל תהיה הקבלן הראשי. כי מי שמשלה את עצמו שקבלנים פרטיים היום יעשו מאמצים להוזיל את הדירות, פשוט טועה. אם מישהו מכם היה קבלן והיה אומר לעצמו: אני בונה 100 דירות בשנה, מרוויח x, אם אני אבנה 200 דירות בשנה, רוצים שאני ארוויח את אותו x, שאני ארוויח רק חצי על כל דירה, למה? אז אני מנציח,

המסלול הזה בטל בשישים, ואת תראי מה תהיה בשנה הבאה התגובה אם לא תשנו את ההיצע ואת הביקוש ויבנו 100,000 דירות ביוזמה ממשלתית, בניהול ממשלתי. כי זו שעת חירום, כי הדיור משפיע על הכול, על יוקר המחיה, משפיע על היכולת של הזוגות הצעירים להתקיים, על כל דבר הוא משפיע. הוא משפיע על השינוי הדמוגרפי בישראל, על התנועה של אוכלוסיות מאזור לאזור, הכול מושפע מהדיור. ולכן, אדוני שר האוצר, נא לסיים. תבחר לך נחתת. הדוגיות שאתה בוחר היום כדי לנוע במים סוערים, כשיש כרישים כל כך מסוכנים כמו בנימין נתניהו וחבריו שממתינים לך בפינה, הם לא ייתנו לך חבל הצלה. ביום שאתה תתחיל לשקוע, לא רק שהם לא ייתנו לך חבל הצלה, הם ייתנו לך לטבוע, ויחייכו ויחייכו ויחייכו.

תודה רבה לך, חבר הכנסת פרץ. הם יוסיפו לו משקולות. כן. חבר הכנסת איל בן ראובן, בבקשה. שש דקות עומדות לרשותך. כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, מדינת ישראל צועדת בכיוונים רעים. כדי להבין עד כמה רע, צריך להסתכל על האסטרטגיה שמובילים ראש הממשלה וממשלתו ולראות שהתקציב הנוכחי הוא אוסף של מספרים ונושאים שהרצף שלהם בסופו של דבר איננו משנה כיוון מהותי, גם אם יש בו כמה דברים נכונים וחשובים. במהות, זה עוד תקציב פופוליסטי שלא משנה את היותנו מדינת סטטוס קוו, מדינה המתנהלת וצועדת לאחור בנושאים רבים ומהותיים, ממשלה ללא כיוון של יוזמות מדיניות, ללא כיוון להסדרים אפשריים, ויוזמות כאלה נדרשות לאור המציאות האזורית המשתנה. במצב שכזה ברור שתקציב הביטחון צריך לעלות, ובצדק, מ"צוק איתן 1" ל"צוק איתן 2", ל"צוק איתן 3", וכך הלאה. ואז בעצם למספרים אין משמעות, כי תקציב הביטחון עולה ללא שליטה אמיתית, כי הרי היוזמה היא לא בידינו, היא בידי אויבינו. ואז צריך לקחת משאבים ממקומות אחרים, ואז הפתרון, כמו שאנחנו רואים גם בתקציב הנוכחי, הוא קיצוץ רוחבי. וקיצוץ רוחבי מהו אם לא בריחה מהכרעות קשות, מיצירת סדרי עדיפויות ברורים. חברי וחברות הכנסת, כלכלת ישראל בנסיגה מדאיגה. האבטלה יורדת, וזה חשוב מאוד, זה מצוין, אבל מאלה שעובדים, 50% לא מצליחים לפרנס את משפחותיהם כי הם מרוויחים פחות מ-6,000 שקלים לחודש, מול יוקר מחיה שהולך וגדל. איזה בשורות מביא התקציב? שר הבינוי והשיכון כבר מכריז כי מחירי הדיור לא ירדו. אומרים פריפריה. פריפריה. אני גר בפריפריה. תקציבים לצפון, בעליות לגליל, עוצרים ומידרדרים אחורה. הזרימה לעבר מדינת תל-אביב וסביבתה הולכת וגוברת. הבנים הולכים לתל-אביב, וחמור מכך, לברלין. אילו מקומות עבודה מייצרים בעבורם בפריפריה? ומי מהם שחוזר לא מקבל קרקע לבנייה, כי היישובים הכפריים מוגבלים ל-300 משפחות. והאבסורד חוגג. מיליארד ש"ח שהובטחו בעבר לפיתוח תשתיות של יישובים כפריים ותיקים עצרו בדרך,

פרויקט העברת בסיסי צה"ל לנגב תקוע. אז אני יודע שיש שורה בעניין הזה, אבל מה מבטיח שזה יקרה? שורות כאלה כבר היו בעבר, וצה"ל לנגב,

כי הפריפריה, הגליל והנגב, והחקלאים, אלה שעושים את הציונות העכשווית, כנראה חשובים פחות מנושאים אחרים, לדוגמה, ההתנחלויות, כאלו שאליהם המשאבים מגיעים. חברי הכנסת, עוד ועוד דוגמאות שתוצאתן אחת: הפריפריה, החקלאות, ההתיישבות בגליל ובנגב, כל אלו נשארים מאחור. כבוד היושב-ראש, המשקיעים לא מגיעים לישראל. ההפך הוא הנכון. כמה מפעלים חדשים הוקמו בישראל בשנת 2014? עשרה מפעלים, לעומת 56 ב-2006, וזאת לעומת סגירת מפעלים מסיבית ויציאה החוצה. והתעשייה הישראלית, אין צורך להגזים בחשיבותה כמנוע צמיחה. הכאב הוא כפול כאשר אנחנו יודעים בדיוק אילו איכויות יש לנו מבחינת ההון האנושי בארץ הזאת. אנשים שמסיימים תואר ראשון ושני, הילדים שלנו, שבסופו של דבר משמשים מלצרים במסעדות ויוצאים לחפש עבודה בחוץ. צעירי החברה הערבית, חברים, זו טרגדיה אמיתית. אנשים שמסיימים תארים בהצטיינות, שכנים שלי בכפר-מנדא, בכאוכב, בעראבה, בסח'נין, מחפשים,

מחפשים עבודה, ולא מוצאים את מקומם. ובסופו של דבר, במדד העוני בין מדינות ה-OECD אנחנו במקום הכל-כך לא מכובד, בראש הטבלה. רבותי חברי ממשלת ישראל, תתעוררו. יש לנו כאן מדינה וציבור יוצאים דופן באיכותם. התוצאה שאתם מביאים היא צעידה לאחור, צמיחה כמעט אפס. אין לכם תשובות לנוער הישראלי, לצעירי ישראל, ועל כך אני מקווה שהציבור הישראלי ימצא את הדרך להגיד את דברו, ובהקדם, כדי לקדם פתרונות מערכתיים אמיתיים. אני קורא לחברי הכנסת לדחות את התקציב.

תודה רבה לך, חבר הכנסת בן ראובן. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. וואו, תעלי, יש לי אתך חשבון, חשבון גדול או קטן? כן, חשבון גדול. אז מה, אני צריך להיות פה ערני יותר עכשיו? רגע, מירבי, זה איום?

דיון ראשון בנושא התקציב. פעם ראשונה שאני קוראת את התקציב וגם צריכה לדבר עליו, אדוני היושב-ראש, בקואליציה יהיו רק נשים? אני אגיד לך משהו: כמו בכל מקום, הנשים הן הכי רציניות בקואליציה. חבר הכנסת עטר, בחרו אותן,

אתה רוצה שאני אתכתש אתן או שאתה רוצה שאני אתנחמד אתן? בחרו את הלביאות הגדולות ביותר. אין. הלביאות, באמת. יש לשר האוצר צוות, בהיבט הזה אני מוכרחה, מסירה בפניכן את הכובע. אבל אני אומר לכם דבר אחד: אתם ממזרים. אתם ממזרים וממזריות. תקשיבו, הבאתם תקציב, מותר להגיד את זה? מה, אני חושבת שזו מילה שמותר להגיד.

זה ביטוי פרלמנטרי, חברי חברי הכנסת?

אני לא יודעת, אני החלטתי שהוא פרלמנטרי מאוד. אני בפעם האחרונה הורדתי חברת כנסת מהדוכן בגלל ביטוי לא פרלמנטרי. אני חושבת שזה ביטוי מאוד פרלמנטרי. הקואליציה, אתן מקבלות שזה ביטוי פרלמנטרי? אני טוענת שחברת הכנסת יחימוביץ יכולה להכריע. בעיני זה ביטוי לגמרי פרלמנטרי. יושבת-ראש ועדת האתיקה לשעבר. אמרו פה עכשיו, היא אמרה שהם ממזרים, וממזריות, כאילו במובן של כנראה תרגיל או משהו כזה. מה, אני לא מבינה.

תודה רבה. יש לנו אישור של יושבת-ראש ועדת האתיקה. אז אני רוצה לומר לכם, ואני חוזרת ואומרת, אני חוזרת להתחלה: אתם ממזרים. שתלתם לפנינו ארגז עם תקציב, עם המון המון המון מילים, הרבה מספרים, יפעת ואני יודעות בדיוק כמה, 5,000 סעיפים ותתי-סעיפים, 60 סעיפים מרכזיים. אבל אני רוצה לומר לכם דבר אחד: עם תקציב חלל בסך 25 מיליון שקלים, אני מקווה שאת עדיין זוכרת את זה,

פשוט היינו הבוקר בחידון על התקציב, ואני רוצה לומר לכם שאני באמת אומרת לעצמי, אני מסתכלת על התקציב ואומרת: באמת,

אני מעיינת בחוק ההסדרים, מסתכלת בספרי התקציב ואומרת: באמת, המון מילים יפות, טובות, אפילו יש רפורמות, הנה, רחל, את בונה עלי, חברת הכנסת עזריה, יש רפורמות שאני שמחה עליהן, שאני מברכת עליהן, שאני מעריכה אותן. אבל אני אומר לכם דבר אחד: התקציב הזה לא פותר ולו במאומה את ההאטה הדרמטית בתוצר של המדינה, בצמיחה של המשק, סגירת המפעלים, והגרוע מכך, אי-פתיחת מפעלים, צמצום הסכומים שמוקדשים לפיתוח עסקים קטנים ובינוניים, ואתם לא יכולים להתעלם מזה. גם אם אתן מאוד רוצות, אתן לא יכולות להתעלם מהדבר הזה. מירב בן ארי ואני היינו במכללה הטכנולוגית באר-שבע לפני בערך חודש וחצי. ישבנו והקשבנו להרבה מאוד אנשים שלא רוצים להיות דווקא אקדמאים.

הם רוצים לעסוק במקצועות הטכנולוגיים, ממכונות ועד, תאמינו או לא, הנדסאי גז. כי אני שמעתי פעם מאי-שם, מאזורי הקואליציה, שבעצם אפשר לא לדרוש מהחברות האלה, מחברות הגז, אפשר לא לדרוש מהן רכש גומלין והעסקת עובדים. אז יש לי חדשות בשבילכם, ואני כבר אמרתי את זה פה במליאה: יהיו פה הרבה הנדסאים בתחום הגז. אז יש ממי לדרוש את זה. ואני קוראת ככה,

בעיקר לתקציב שעוסק במשרד הכלכלה,

צריך להגיד, באופן כללי, משרד הכלכלה הוא משרד מאוד מאוד מרכזי, ואנחנו יודעים את זה, גם בתחום הטכנולוגי וגם בתחום שרחל ואני עוסקות בו הרבה וזה הנושא של חינוך הילדים, מעונות-יום וגני-ילדים בכלל, שלא לדבר על תעסוקה, ותכף גם נגיע לנושא התעסוקה. כשאתה מסתכל על מה נעשה במסגרת החינוך הטכנולוגי אתה מבין שלא נעשה שם כלום. מירב, תקראי טוב-טוב את הסעיף הזה. הם מדברים בדיוק על הנושא של התפוקות, שאנחנו הבנו שלא עובד. אתם יודעים מה התקצוב של מי שלומד במכללות הטכנולוגיות? 8,000 שקל.

מי שלומד הנדסה באקדמיה מתוקצב ב-30,000 שקל, ומי שלומד י"ג י"ד, לא הנדסאי במכללה, מתוקצב ב-14,000 שקלים,

מוסדות אקדמיים פטורים מארנונה, אבל לא מכללות טכנולוגיות. ומי שחושב שאנחנו יכולים להצעיד את המדינה הזאת קדימה מבלי להחזיר לתעשייה הישראלית את מקומה החיוני גם על-ידי הכשרות טכנולוגיות, טועה, וחמור מכך: מטעה, מטעה את הציבור. אני מסתכלת גם על הסעיפים שעוסקים בהכשרה מקצועית, ותסלחו לי שאני אומרת, מבלי לפגוע באף אחד ובאף אחת, הכשרות מקצועיות שעוסקות בבניית ציפורניים אינן מספקות במשק הישראלי. מה לעשות, צריך הכשרות מקצועיות בתחומים הרבה יותר מגוונים, ולאו דווקא כדי שמישהו, יחתמו לו על הצ'ק. אלה דברים מאוד מאוד חמורים בעיני. כן, צריך להגיד,

במסגרת, הנה, רחל ביקשה שאני אומר גם דברים טובים, אני אומר גם דברים טובים, עידוד חיבור מפעלי תעשייה לגז הטבעי.

תודה רבה שהממשלה באמת התעוררה, כי אנחנו רוצים להבין איך באמת מעודדים את הפריון במדינת ישראל. אני מסתכלת על איזו תוכנית שאני התוודעתי אליה לאחרונה, של פרופסור צביקה אקשטיין, איך אנחנו באמת מחזירים עטרה ליושנה, מחזירים את ישראל לישראל שאנחנו מכירים. הבוקר התקיים כנס חירום של השדולה החקלאית. חברים וחברות, מי שישב סביב השולחן שמע אנשים במצוקה אדירה. אז החקלאות והתעשייה, אלה אותם עוגנים שהפכו את המדינה הזאת למה שהיא. ואנחנו הורסים אותם ושוחקים אותם אט-אט ובביטחון. ואני רוצה להגיד לכם: תעשייה מסורתית, גם היא היי-טק, חקלאות, גם היא היי-טק. וצריך להבין במה.

פרופסור צביקה אקשטיין שצריך להתמקד בעובדים שלא בחרו בלימודים אקדמיים, לייצר הכשרות מקצועיות רלוונטיות, להפסיק להנפיק אישורים לעובדי בניין וחקלאות, ובאמת להחזיר לאנשים את התחושה שלעבוד בתעשייה ובחקלאות זה דבר גדול,

דבר ענק. אנחנו פשוט לא מבינים מה קורה כאן,

בישראל שנשחקת,

כל הזמן אני מחפשת, את המשפטים הרלוונטיים שבאמת נוגעים בציבור, שככה, מי שאני רואה לנגד עיני, למשל: אנשים בני 45, מכל מיני תחומים, שלא מצליחים לחזור למעגל העבודה, איפה הם מוזכרים. אז אתה מוצא איזה רבע משפט בנושא ההכשרות המקצועיות,

נא לסיים.

וגם זה רק במי שעוסק במקצועות השוחקים. בחור שפוטר מעבודתו בתחום ההיי-טק בגיל 45 ולא מצליח לחזור למעגל העבודה, זה לא בן-אדם שצריך להדאיג את 120 היושבים כאן סביב השולחן? זה לא אדם שצריך להדאיג כאן את שר האוצר, שלצערי, ואני באמת מצטערת, כי אני הקשבתי לו רוב קשב, אני חושבת שהלב שלו נמצא במקום הנכון, אבל הוא היה צריך להיות כאן בדיון ולשמוע את הדברים שנאמרים כאן, לא רק לחכות לחוקים שיגיעו לוועדות השונות ושם נראה איזה צורה וצבע הם מקבלים, ואחר כך בקריאה שנייה ושלישית. אמר את זה פה חברי חבר הכנסת עמיר פרץ, זקן חברי הכנסת, הוא אמר את זה מאוד יפה: מקשיבים לשר כחלון, באמת נעים להקשיב לו. אני רוצה להקשיב לו. אני גם מאמינה שהלב שלו נמצא במקום הנכון.

ידידותי, שישבו כאן כל הדיון ואני מודה לכן על כך: אתם פשוט נמצאים בממשלה הלא-נכונה.

הודעת מזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה,

הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת, לא מפריעים למזכירת הכנסת.

לוח תיקונים, להסתייגויות ובקשות רשות דיבור להצעת חוק השידור הציבורי (תיקון מס' 2), התשע"ה 2015. תודה.

חבר הכנסת חמד עמאר. אני יכול לומר לכם, חברי חברי הכנסת מכולנו, שבדבר אחד אתן יכולות להתנחם, יכולים ויכולות להתנחם: שיש לכם פה את שר האוצר האהוב ביותר שהיה אי-פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל. אם מסכמים פה את ממוצע הנואמים, לא שמעתי שהיו כל כך, בתקציבים אחרים, כל כך הרבה סופרלטיבים על שר אוצר. אז לפחות את זה הרווחתם. אז תיהנו מזה ותתענגו על העניין. לא יודע אם זה יחזיק בתקציב השני, אבל. בבקשה, חבר הכנסת חמד עמאר. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, עברתי על התקציב של 2015 2016, או 2013 2014, המגזר הדרוזי, בבסיס התקציב,

אתה מתפלא, חבר הכנסת עמאר? אני לא מתפלא. אני לא מתפלא. אני אומר ונותן עובדות. אני נותן עובדות.

לא, מאה אחוז.

לא היה ב-2013 2014 ולא יהיה ב-2015 2016. הוא הסתמך על תוכניות חומש. כל ארבע-חמש שנים הביאו תוכנית חומש ואמרו: המגזר הדרוזי, נטפח את המגזר הדרוזי. הם לא זכרו, בשביל לצמצם פערים צריך להביא את המגזר הדרוזי בבסיס התקציב ולהוסיף לו את תוכנית החומש. בשביל לצמצם את הפערים. לא להשאיר אותם פערים. אבל מה נעשה? תוכנית החומש הסתיימה בשנת 2014. בסוף שנת 2014 הסתיימה תוכנית החומש. אנחנו עכשיו לקראת סוף שנת 2015, המגזר הדרוזי לא נמצא בבסיס התקציב, לכן אין תקציב: אין תקציב פיתוח, אין תקציב למשרד השיכון, אין למשרד הפנים תקציב להעביר לתוכניות מתאר ולתוכניות מפורטות. אין תקציב לרווחה. אין תקציב לחינוך בלתי פורמלי. כל התוכניות, הקפיאו אותן.

כל התוכניות, הקפיאו אותן.

ומה קרה לפני שלושה חודשים? לפני שלושה חודשים המגזר הדרוזי החליט, ראשי הרשויות החליטו: יוצאים להפגנה גדולה ומכריזים על יום הזעם. אבל איוב קרא לא טיפל בזה? לפני ההפגנות ולפני יום הזעם אני שמעתי את שר האוצר ושמעתי את ראש הממשלה, וגם אתם שמעתם אותם ושמעתם את התשובה של ראש הממשלה. הגיעו להסכם עם ראשי הרשויות וחתמו על ההסכם, ואני עברתי על ההסכם: בתוך שבועיים יעבירו 200 מיליון שקל. עד סוף 2015 עוד 187 מיליון שקל, ותוכנית חומש של 1.8 מיליארד שקל לשנים 2016 2020. שבועיים, הכסף עובר. שר האוצר דיבר בטלפון עם יושב-ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות. אתם חושבים, זה היה ביוני, כמה כסף עבר עד עכשיו מ-200 המיליון שהיו צריכים לעבור בתוך שבועיים?

אבל למה אתם מופתעים? אפס.

אפס כסף עבר עד עכשיו. אתם תמיד נופלים, ואתם שומעים,

אני יכול להגיד למגזר הדרוזי: שנת 2015, תשכחו ממנה,

בואו נרדים את שנת 2015. אנחנו לא היינו בתוך מדינת ישראל. אנחנו לא היינו חלק ממדינת ישראל. אנחנו היינו, ריחפנו באוויר כל שנת 2015. סוף שנת 2015, נחזור. אנחנו יכולים להתנהל בלי תקציב. זה, להגיד לכם שזה הפתיע אותי? זה לא הפתיע אותי. כשאני נאמתי כאן, כשראשי רשויות הכריזו על שביתה, שר האוצר אמר לי: הנאום שלך חלול. אז אחרי שהוא חתם הסכם, יותר מחודשיים וחצי אחרי שהוא הבטיח בתוך שבועיים, אני רוצה לדעת מי החלול: הנאום שלי או ההבטחה שלו ושל ראש הממשלה? אני חושב שההבטחה שלו וההבטחה של ראש הממשלה חלולות. אם חודשיים וחצי אחרי חתימת ההסכם לא מעבירים שקל? שקל אחד לא העבירו עד עכשיו. דיברתי עם כל ראשי הרשויות. רציתי לשמוע מראש רשות אחד שמתוך 200 מיליון שקל העבירו שקל אחד. לא העבירו. אז בואו, תגידו לו עכשיו, בסוף השנה יעבירו להם את 200 מיליון השקלים. מה יספיקו לעשות ב-2015? הרי מובטחים להם 387 מיליון שקל. אז הכסף הזה יעבור אתם לשנת 2016. כמו שנעשה עם ראשי הרשויות הערביות. אני אומר לכם, אני בעצמי קיימתי דיון בוועדת הכספים על תוכנית של ברוורמן, והתברר לי שם שהביצוע היה פחות מ-20%, 800 מיליון שקל. ועשיתי את זה רק בשנה שעברה. זה יהיה אותו דבר. הובטח, יצאו בכותרות, גם הרשימה הערבית, גם משרד ראש הממשלה. אבל אני אומר לכם, אני גם אומר למגזר הערבי: כמו שהיה בתוכנית ברוורמן של 800 מיליון שקל, יהיה אותו דבר גם עכשיו. רק היום קראתי בעיתון, בדרך לכאן, שחבר'ה צעירים דרוזים, לוחמים, רצו להחזיר את האות, את האות שלהם, אות הלחימה שקיבלו במבצע "צוק איתן". אני מאוד הצטערתי לשמוע את זה, כי הם קיבלו את זה בזכות. והם נלחמו שם. אבל מה נעשה, כשאתה מסכם עם שר הפנים בממשלה הקודמת, השר גדעון סער, שכל מי שמפקיד תוכנית מפורטת יחובר לרשת החשמל, בכל רשות מקומית במגזר הדרוזי שתפקיד את התוכנית המפורטת יתחילו בחיבורי חשמל. אני שומע וקורא, רק בשבוע שעבר, שכל הסיכומים שנעשו, ונעשו אתי בוועדת הפנים, מבוטלים. לא יהיו חיבורי חשמל ברגע שמפקידים את התוכניות המפורטות. הסכם של 90% הנחה על חלקות לחיילים משוחררים אושר בממשלה הקודמת, עד עכשיו חלקה אחת לא חולקה. תודה. חלקה אחת לא חולקה. תרשה לי רק להגיד לכולם: לעדה הדרוזית נמאס מההתייחסות המבזה של הממשלה הנוכחית. לעדה הדרוזית נמאס ממשחקים פוליטיים על גבם, נמאס מספינים פוליטיים, תודה. ומססמאות ריקות מתוכן. הצעירים הדרוזים לא מחפשים שתחבקו אותם, ואני רואה הרבה ביקורי פוליטיקאים אצל העדה הדרוזית,

ותגידו להם שיהיה בסדר. הם רוצים שתבצעו, הם רוצים שתעשו, הם רוצים שתקיימו. הצעירים של היום רוצים שוויון, רוצים זכויות, לא רק חובות, רוצים להתנהל בכבוד ובביטחון אישי, כלכלי, תעסוקתי. וזו אינה בקשה, זוהי דרישה: אדוני ראש הממשלה, תעביר את הכסף כפי שהבטחת.

תודה רבה לך, חבר הכנסת עמאר. חברת הכנסת חנין זועבי. איפה שרון גל? יש לו עוד יומיים.

את רוצה שהוא יתחרט? חברת הכנסת זועבי, בבקשה. את רוצה שהוא יתחרט או לא?

אני רוצה שגם אחרים יחליטו כמוהו.

תני לנו רשימה, מי את רוצה? יש כמה שרוצים שגם את, את יודעת. יש הרבה, לא כמה. אז מעניין כמה כמה, יש הרבה. אולי עדיף לא להתחיל לספור. בואי נעצור את זה כאן. האמת שזה לא משנה לי. אתם יודעים שזה לא משפיע עלי, הרצון שלכם, של חלק גדול מכם. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, כבר נאמר אבל צריכים לחזור על זה שאין בשורות, אין שינוי מגמה, אין רפורמה אמיתית. מה זאת אומרת רפורמה אמיתית?

ולפני שאנחנו נענה על השאלה אם יש שוויון או אין שוויון בין חזקים לבין חלשים, כלומר גם בין יהודים לבין ערבים, איך אפשר למדוד את הפער בין תקציב שהולך ליישובים הערביים, לחינוך הערבי, לתעסוקת נשים ערביות, להלוואות לתעסוקת נשים, איך אפשר למדוד את הפער כאשר התקציב עצמו אינו שקוף? לא רק שהוא לא שוויוני, איך אפשר להילחם בתקציב ערמומי? אנחנו מתחילים לנתח את סעיפי התקציב של החינוך בשביל לאמוד את הפער ולא יכולים: חינוך פורמלי, כמה הולך לחינוך הערבי, כמה לבתי-הספר היהודיים, תשתיות, כמה ליישובים הערביים, כמה ליישובים היהודיים, אי-אפשר. אז קודם כול, ולפני שנדבר על שוויון, ובשביל למדוד את האי-שוויון, צריכים לדבר על תקציב שקוף, שקיפות בתקציב, גם זה אין. אני מתעניינת בעניין של תעסוקת נשים, ועיינתי בשביל לענות על שאלה פשוטה: כמה הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שזה עפר של כסף, של תקציב, כמו שנאמר פה, כמה הולך לנשים ערביות? אין תשובה. אין תשובה בספר התקציב על הרבה שאלות כמו תעסוקה לנערים, תעסוקה לנשים, מירב, יש לי כאב ראש. אני איבדתי את המשקפיים שלי ויש לי כאב ראש, אני לא יכולה לשמוע צעקות, אז תחסכי את הצעקות שלך לחברי כנסת אחרים. זה מה שאני אומרת, אי-אפשר גם למדוד את הכסף שעובר ליישובים הערביים, לחברה הערבית, מול הכסף שעובר ליישובים היהודיים. ויש עוד בעיה, לפני התוכן של התקציב, התקציב המנוצל, אז קודם כול, יש בעיה של שקיפות התקציב ושל ניצול התקציב. התקציב, הסעיפים שיש בידינו עכשיו, אינם מנוצלים כולם ליעדים שהם רשומים תחתם. כלומר, יש גם בעיה של ניצול כספים. ביטוח לאומי, אומרים שיש אי-ניצול של כספים בכמה סעיפים מתקציב הביטוח הלאומי, ובמיוחד בסניף של נצרת. אז כמה לא מנוצל? כמה חוזר לתקציב המדינה? האם הוא חוזר לתקציב המדינה או שהוא נשמר לסניף של ביטוח לאומי? מה עושים עם התקציבים האלה? גם על השאלות האלה אין תשובה. אז התקציב הוא לא דיפרנציאלי נא לשבת, חברת הכנסת בן ארי, אין קריאות ביניים בעמידה ואין גם נאומים בעמידה. נא לשבת. כל המחקרים מעידים שהפער בין הערבים לבין היהודים, אין קריאות ביניים בעמידה. זה כמעט כמו קריאה למרד, חבר הכנסת מרגלית. אז אם התקציב אינו דיפרנציאלי והקריטריונים הסוציו-אקונומיים הם לא הקריטריונים הכי מרכזיים, גם בתקציב החינוך וגם בתקציב הרווחה וגם בתשתיות, אז אין תקציב שוויוני.

פחות משוויון יעדים מאוד חשובים, כמעט מהפכניים, כמו תעסוקת נשים, נשארים כסעיפים צנועים בתקציב תחת כותרות של סדנאות, של מרכזי תעסוקה, ולא מדובר על לב הבעיה. מדברים יותר על היצע ופחות מדי על ביקוש של עבודה, יותר מדי על הון אנושי, פחות מדי על חלוקה, על הגינות בשוק העבודה עצמו, יותר מדי על הקישור האנושי, ההון האנושי של הנשים הערביות,

מדי על מקומות עבודה. הבעיה של תעסוקת נשים ערביות אינה ההכשרה ומידת הכושר וההון האנושי של הנשים הערביות, הבעיה היא מקומות תעסוקה, ועל זה לא מדברים. אין שום סעיף בתקציב משרד הכלכלה שמדבר על יצירת מקומות עבודה. יש במרכז ההשקעות 25 מיליון שקל לתעסוקת ערבים, נותן סטיפנדיות,

אני אמרתי, זה רק למען סדנאות, חבר הכנסת, זה רק למען סדנאות ומרכזי תעסוקה.

חוץ מהסעיפים של סדנאות ומרכזי תעסוקה,

טיפול במחסור בכיתות, אין טיפול בנשירה. אחוז הזכאים לתעודת בגרות הוא 38%, ורק לרבע מהם יש ציונים שמזכים אותם להיכנס לאוניברסיטה. רבע משליש הסטודנטים הערבים. אין תוכניות לטפל בכל זה. עכשיו, הובטחו 600 מיליון שקל לרשויות הערביות, הבטחה שעוד צריכים לקיים. אבל אנחנו לא רוצים את ההבטחות האלה כל שנה. אנחנו לא רוצים להתנהג כמו נתינים שבאים כל שנה לפתחו של המלך בשביל לסגור פערים. אנחנו רוצים הצעה של 20% בצורה אינטגרלית בתוך כל סעיפי התקציב. ואם לפי צורך, אז לא מספיק 20% ואז, מירב, אל תסכימי אתי. אל תסכימי אתי בכלום, אבל, זמנה הסתיים, אז בואו ניתן לה לסכם. אנחנו רוצים הצעה, זה שוויון. תן לי עוד דקה. 20% בתוך כל סעיפי התקציב, ויש צורך בסעיפים מסוימים, לא בשביל לסגור פערים, לסגור עשירית מהפער או רבע מהפער, 30% הקצאה לפעמים, ואנחנו צריכים תקציב שקוף בשביל לאמוד את זה, בשביל לעקוב אחרי התקציבים האלה. עכשיו אני אדלג, ורק, ברשותך, אדוני היושב-ראש, מילה על בתי-הספר,

בתי-הספר, אני לא יודעת אם הם בתי-ספר נוצריים, חצי מהתלמידים שלהם הם מוסלמים. הם בתי-ספר שהם חלק אינטגרלי של מערכת החינוך הערבית, והם בתי-ספר שאחראים ל-90% מהתלמידים המצטיינים ולחלק גדול מהסטודנטים שנכנסים לאוניברסיטה. אני למדתי בבתי-הספר האלה. כמעט חצי, יותר מחצי, שלושה-רבעים מחברי הכנסת שנמצאים פה למדו

עכשיו, מה הם רוצים? אומרים "חוק חינוך חינם" ואומרים "הקצאה שוויונית" הם רוצים את ההשקעה שהמדינה נותנת, הממוצע של ההשקעה שהמדינה נותנת לכל תלמיד במדינה הזאת. אבל מה אמרו? משרד החינוך אמר שתי תשובות: התשובה הראשונה היא לא, אין תקציב, והתשובה השנייה היא כן, יש תקציב, אם אתם עוברים לחינוך המוכר הרשמי. כלומר, הבעיה אינה תקציבית.

התשובה שאין תקציב,

יש ויש תקציב במשרד החינוך.

אבל כאשר אומרים: הבעיה והתנאי, זה בתנאי שאתם תעברו לחינוך ממלכתי רשמי מוכר, זאת אומרת שיש שיקול זר מאחורי התשובה הזאת, זאת אומרת שצריכים לשלוט במוסדות שהוקמו לפני קום המדינה, 400 שנה קודם,

"טרה סנטה" בעכו. 400 שנה לפני קום המדינה הזאת, ורובם, כולם לפני קום המדינה הזאת, משפט סיום. והם לא צריכים הכרה.

הם צריכים הכרה, תודה. הם צריכים הכרה באחריות שלהם לקלוט וללמד בצורה האיכותית ביותר 30% מהתלמידים.

תודה רבה.

תודה רבה, חברי חברי הכנסת, מדינת ישראל נמצאת בהאטה כלכלית חמורה וממשלת ישראל בתרדמת. אנחנו הגענו למצב של האטה גדולה יותר מההאטה של יוון, וזאת כאשר השווקים בעולם מגיעים למצב קשה, זה לא אשמת הממשלה שסין מאטה, המזרח מאט, ובעצם ההאטה שאנחנו נתקלים בה לגבי השנה הקודמת היא האטה שהעולם צמח בה. כלומר, רק לשם השוואה, כשפה הצמיחה היא אפס, בארצות-הברית הצמיחה ברבעון האחרון הייתה 3%, רק כדי לסבר את האוזן.

כן, יש פה שר, כן.

ועכשיו, הממשלה הזאת, שמדברת, אפילו במה ששר האוצר עצמו אומר, הנושא של צמיחה, של התעוררות הכלכלה הישראלית, של הנעה של הגלגל של הכלכלה הישראלית בכלל, לא נמצא על סדר-היום של המדינה הזאת והממשלה הזאת. עכשיו, זה לא שזה התחיל אתמול. בממשלה הקודמת, תזכרו שהיו לנו נתניהו ושטייניץ שנתנו לנו את הגירעון הכי גדול שהיה פה, אחרי זה נתניהו המשיך, ועכשיו נתניהו וכחלון מביאים למשק הישראלי דיכאון. מה זה אומר שמשק מדוכא? זה כמו בן-אדם שמדוכא, לא קמים בבוקר, לא רוצים לפגוש אנשים, לא מתחילים עסקים חדשים,

מה זה בעצם אומר?

שעשרות-אלפי הסטודנטים והתלמידים במכללות, שנכנסים למכללות בעוד כמה שבועות ומשלמים עשרות-אלפי שקלים מהכיס שלהם, עשרות-אלפי, כשהם יגמרו את המכללה, מירב,

כל מה שאני אגיד, כל מה שאני אגיד על כל סקטור, אני מוכן להתדיין אתך. תרשמי. כל סטודנט שגומר היום, בצפון,

אני שואל אתכם, הסטודנטים שהשקיעו עשרות-אלפים, לפעמים אפילו יותר מ-100,000 שקל, בהשכלה שלהם, חסכו מהמשפחה שלהם, איזה מקום עבודה מתגמל המשק הישראלי מציע להם? איזה מקום עבודה מתגמל? גמר תואר שני, גמרה תואר שני, והרבה מאוד פעמים מקבלים אולי מנהל משמרת בבית-קפה, זאת האמת. המשק הישראלי תחת נתניהו ותחת כחלון לא יודע לייצר מקומות עבודה ברמה. ואם החבר'ה הם בני 45 פלוס, בני 45 פלוס,

חוזרים מחופשת לידה, חוזרים מנסיעה, חוזרים מדברים אחרים, אין מקומות עבודה איכותיים. תשימו לב, בואו נתמודד עם זה. מה אחוז האבטלה במדינת ישראל? תקשיבי, מירב, בואי אני אגיד לך, אני שואל אותך את הדבר הבא:

תסתכלי סביבך, איתן כבל ואני מנהלים את השדולה הזאת וכל כמה חודשים אנחנו רואים קבוצה אחרת, בכל הסקטורים של האוכלוסייה, אנשים משכילים. תאמיני לי, תסתכלי, אני לא מדבר על עבודות שהחציון שלהן, חציון המשכורת במשק היום, זה 6,000 שקל.

חצי מהאנשים מקבלים עד 6,000 שקל. אז אני לא אומר שאין עבודות מזדמנות ואין עבודות דחק ואין עבודות כאלה ואחרות. אני מדבר על זה, אתם הבאתם פה תקציב של בית-תמחוי. אני מדבר על זה שמדינת ישראל, אנשים פה הם מצטיינים, אנשים רוצים לעבוד ברמה, אנשים רוצים להתפרנס, הם מוכשרים כפי שהם לא היו מוכשרים שנים. ואני רוצה להגיד לכם, דווקא חבל שחברת הכנסת שאשא ביטון לא נמצאת פה, רציתי לתת לה את הדוגמה של מעונות-יום בקריית-שמונה, ודווקא האימהות שם. העלו, לקחו את הסובסידיה למעונות, במקום 660 שקל לילד זה הפך להיות 2,400 שקל לילד עד גיל שלוש. עכשיו תקשיבו, מי שרוצה, איפה הבעיה? מי שרוצה להתייחס לקריית-שמונה כמו לאיזה "מסכונים",

קריית-שמונה, האימהות הצעירות האלה, המשפחות הצעירות האלה הם אנשים שהם כל כך מוכשרים, הם כל כך רוצים הזדמנות לעבוד, הם כל כך רוצים לצאת. מורה למדעים, עובדת במפעל היי-טק, עובדת במפעל כזה, איך אפשר, עם שני ילדים, כשאתה צריך 4,800 שקל לשלם למעון-היום? זה אתם שלקחתם את הסובסידיה, כי הפסיקו לירות עליהם. הפסיקו לירות עליהם טילים אז לקחתם להם את הסובסידיה. בושה. אתם יודעים כמה היה צריך, מכל ההסכמים הקואליציוניים האלה שלכם, של 4 מיליארד שקל, נגיד שהיינו אומרים: מדינת ישראל מסבסדת אפס עד שלוש, כמה זה היה עולה למדינת ישראל? 1.5 מיליארד. 1.5, ותחשבו כמה אלפי שקלים,

כמה אלפי שקלים היינו חוסכים לכל משפחה במרכז הארץ ובטח בגליל ובנגב ובמקומות אחרים. אם לי היה, ההיי-טק הישראלי, וכולנו גאים בהיי-טק הישראלי, תאמינו לי, ההיי-טק הישראלי בשנה האחרונה, עם חוסר התקצוב של הממשלה הזאת, איבד אלפי עובדים, אלפי עובדים.

במקום שההיי-טק הישראלי יגדל, מ-185,000 עובדים הוא ירד ל-180,000, בשנה שנחשבה לשנה טובה, כי אין מכניזם להביא אותו למקומות אחרים בארץ. התעשייה הישראלית, בשנת 2012 הקימו ארבעה מפעלים בישראל, כששנתיים, שלוש שנים קודם הקימו 56 מפעלים בישראל. התעשייה הישראלית היום בקריסה, בלי שום תוכנית. עסקים קטנים ובינוניים, שזה בעצם 66% מהעובדים במגזר העסקי במדינת ישראל,

תקשיבו טוב, לא היה מספר כזה בתולדות מדינת ישראל, זה תחת המשמרת שלכם: 60,000, בשלושת החודשים האחרונים, שנה, שנה, אני אומר שנה. אני אומר שנה, אני מדבר על שנה. תקשיבי, אחרי זה תתווכחי אתי.

60,000 עסקים קטנים ובינוניים במדינה הזאת נסגרו בשנה האחרונה, לא היה כדבר הזה. דמי אבטלה, לא היה כדבר הזה. נא לסיים, נא לסיים.

רק התחלתי. אה, לסיים. רק שנייה, אם נצטרך אני, גם תן לי, תן לי רגע.

בכל זאת, מרכז האופוזיציה, עוד דקה, בבקשה. ועכשיו אני רוצה להגיד את הדבר הבא, נא לא להפריע. אני אפסיק להיות סובלני להפרעות האלה, באמת. אתם יודעים, אוי, נו באמת. דיברנו על קריית-שמונה. אתם יודעים, היום בבוקר

את עובדת בשכונות האלה, זה תחת המשמרת שלך היום.

חבר הכנסת הנכבד, עשית אולי יותר מכמעט כל אחד אחר למען חינוך שוויוני,

שנגיד שיש להם פחות?

להגיד ולצעוק את הכול, בסדר? תודה רבה. כי לפעמים מתבלבלים פה,

ואי-אפשר לנהל דו-שיח עם הנואם.

אפילו אם הרשות, רשות ערבית, גובה 100% ארנונה, ראש הרשות לא יכול לספק את כל השירותים הבסיסיים הדרושים,

משום שאין משאבים אחרים, אין תמיכה. ביישובים הערביים אין שטחים ואין אזורי תעשייה. לפי דוח מבקר המדינה מלפני שנה או שנתיים, רק 2% משטחי אזורי התעשייה בישראל הם ביישובים ערביים, ואנחנו יודעים כמה ארנונה גובים וכמה כסף גובים מאזורי תעשייה. איפה המשאבים? איפה מוסדות המדינה שיש ברשויות ערביות?

אני אומר לכם,

המוסד לביטוח לאומי או לשכת תעסוקה, אני אגיד לך את האמת: לדוגמה,

הייתה לשכת תעסוקה, והעבירו אותה למועצה האזורית משגב, וגם את סניף הביטוח הלאומי, לאזור התעשייה של המועצה האזורית משגב. כאילו סח'נין, עיר של 30,000, זאת פריפריה. זאת פריפריה והמרכז הוא כרמיאל, הוא המועצה האזורית משגב. כדי לממש את הדברים ואת הססמאות שאמר פה שר האוצר, צריך מדיניות אמיצה, צריך לשנות את הדיסק 180 מעלות, צריך להגיד: הרשויות הערביות הן חלשות, הן צריכות תמיכה, לכן אנחנו מבטלים את המצ'ינג, לכן אנחנו מנהיגים שם תקצוב דיפרנציאלי,

לכן אנחנו נותנים יותר העדפה לאזורים האלה ולא להפך. אדוני היושב-ראש, מערכת החינוך היא דוגמה. כל המחקרים, יש מחקר שהתפרסם ב"הארץ" רק אתמול שמראה את הפערים הגדולים מאוד במערכת החינוך, אם בתוצאות, אם אתם רואים את התוצאות מכל המבחנים, מבחני המיצ"ב ביסודי, הבגרות בתיכון ואחר כך הפסיכומטרי, כל הפערים הם לטובת המגזר היהודי על חשבון החברה והתלמידים הערבים, אם ב-100 דרגות, ב-100 ציונים וכו'. מאיפה באו הפערים האלה? הפערים האלה באו משום שיש תקציב לא שוויוני ומפלה.

אם החינוך הוא מנוף לשינוי, משם צריך לתקן את העניין וצריך לעשות את הצדק כלפי החברה הערבית. לפני שנים, יש פרופסור גרמני בשם אנדריאס שלייכר, המנהל את מבחני פיז"ה העולמיים, הוא קרוי שר החינוך העולמי. הוא אמר על מערכת החינוך בישראל, שהיא היותר-משוסעת, היותר-סובלת מאי-שוויון ומפערים. צריך לתקן את כל זה, אם בתקציב, אם בשעות לימוד לתלמיד, משום שיש אפליה גם שם. נכון, משרד החינוך יודע איך להתחמק, יודע איך להתחכם בתקציבים, אבל בסוף יש אפליה שם. עדיין חסרות כיתות לימוד, אלפים. נכון, יש הבדל ויש שינוי בין מה שאומר משרד החינוך לבין מה שאנחנו אומרים, אבל כולם מודים שיש שם מחסור באלפי כיתות לימוד. מערכת החינוך היא דוגמה. אם מתחילים לתקן שם, אכן הכול יהיה מתוקן.

תודה רבה לך, אדוני. השארת 45 שניות, למי אתה רוצה לתת אותן? לטלב אבו עראר זה בסדר?

שום טלב אבו עראר. לאיתן, בסדר.

חשבתי דווקא תיתן לאיתן כבל, שהוא הבא בתור. נתן, נתן. אז קיבלת, אדוני.

אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי חברי הכנסת, שר לא חייב שיהיה,

שר צנוע בספסלים האחוריים. למה במדרון אחורי, אדוני השר? ההפך, כאילו, אתה צריך להיות, תקציב חברתי, אתה צריך לשבת, רשמות פרלמנטריות יקרות, אדוני השר, האמת היא שאני לא יודע איך להתייחס לתקציב הזה. אני אומר את זה בכנות, והביטוי, אולי, הפרלמנטרי החזק ביותר, חבר הכנסת אלי אלאלוף, הוא העובדה ששנים אני כאן ולא הייתה קריאה ראשונה כמו שהייתה הפעם. כאילו לא היה.

מעין בשר, חלב, כאילו בסך הכול אולי צודק גפני: אין גזירות, אין איזה משהו שמוציא אנשים לרחובות, אבל לא בשביל זה הרי רצתם, הקמתם רשימה. השר, שר האוצר כחלון, באמת נתפס כמישהו הזה, כאיש אולי החברתי, כך לפחות בדימוי, והפופולריות, ובדין, על מעשיו. אבל מה עם התקווה? מה, למען השם, עם התקווה? בשביל זה מקימים מפלגה? בשביל לעשות דברים בסדר, כשכולם איכשהו מרוצים? העניין הוא לא לרצות את אלה שיושבים כאן. הרי מה אנחנו נסביר לציבור, חברת הכנסת מירב בן ארי? נספר להם על ה-flat? הרי עד שנסיים לספר מה זה flat ומה המשמעות שלו, שהוא יותר גרוע לעתים מקיצוץ ישיר, חבר הכנסת השר לשעבר מאיר כהן, אתה מבין על מה אני מדבר, על מה? שציפיתי ממנו ועדיין אני מצפה בדין שייתן תקווה בדיור, שייתן תקווה במה שחבר הכנסת אראל מרגלית דיבר עליו.

החיים שלנו הם, אנחנו עושים את השינוי, אנחנו מובילים שינוי, כדי להחזיר לאנשים את התקווה, ואבד להם הזיק בעיניים. יש תקווה. יש תקווה.

אני שמח שלך יש תקווה.

אבל התקווה היחידה היא שאת מסתובבת שם. היא הייתה בשקט, הערת אותה. אני עושה טובה. היא מנמנמת. איזה מנמנמת?

גם רחל עזריה, זה נהיה דיון של נמנום, איזה נמנום? במקום, היינו מצפים שהיו עומדים כאן ומתארים מצב איך עשרות-אלפי יחידות דיור בונים, כן בנייה תקציבית, לא בנייה תקציבית, אבל יש בנייה של מאות-אלפי יחידות. אולי בשכונה שלך. אני אגיד לך: אם יש בנייה, היא סודית. בראש-העין יש, חברת הכנסת מירב בן ארי, אני עם מכשיר שמיעה פול-ווליום, את לא צריכה לצעוק, קודם כול. דבר שני, אם יש בנייה, אז מה, יואב גלנט, שר הבינוי והשיכון, לא עדכנו אותו? אולי לא עדכנו את, כי רק עכשיו הוסיפו לו את,

אולי לא עדכנו אותו? רק עכשיו הוסיפו לו את "השיכון", אתה יודע. חבר הכנסת כבל, אולי לא התכוננת טוב ולא למדת טוב את התקציב? מה? אולי אתה לא יודע, חבר הכנסת ידידי וחברי המוערך, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה אלי אלאלוף, אולי אני אגיד שאתה קראת את התקציב ולא הבנת מה כתוב? אולי.

אבל אני לא, למה צריך להאשים אותי אם קראתי או לא? למה? למה? כי בתקציב שלך, בשורה התחתונה, חברות וחברים,

בסוף, הוא לא תקציב אם הוא נותן לכם תקווה או לא בישיבות סיעה. רגע, אתה רוצה יותר, התקווה הגדולה צריכה להיות, ואני באמת, אלוהים בשמים עדי, שרק עצם העובדה שמשה באמת אדם שאני אוהב ומעריך, אני חוסך את שבטי. לא, אל תחסוך.

תגיד הכול. כבר אתם מחפשים סיבות להדיח אותו? מה אתם, מה "תגיד הכול", שאני אוציא לכם את הערמונים מן האש, על הגב שלי? בואו נחזור לעניינים שלנו. בשורה התחתונה,

השאלות העומדות לפתחנו הן שאלות כלכליות חברתיות אמיתיות, חבר הכנסת אראל מרגלית, ובזה אתה צודק. אנחנו באמת, כאופוזיציה, אנחנו מבינים: 59 61 עושה את זה הרבה יותר קשה מאשר אם הקואליציה היא 75 מול מספר אחר.

הנקודה היא כזאת שבסופו של עניין זה לא מדד הצעקות או המדד של מי שרושם בסיעה כמה הערות הערת כשאמרנו מילים על כחלון, הסיפור הוא אמיתי במובן הזה, יש בנייה, אין בנייה. יש בנייה. אוקיי, בסדר. היזמת. באמת. מה שאני מנסה לומר לכם, שנקודת המבט שלכם, והקמתם סיעה לתפארת, אנשים חברתיים אחד-אחד, מי יותר, מי פחות, האם באמת אתן מאמינות, אתם מאמינים,

נשמה שלי, מה, את אחראית לאמונה שלי?

אני בסך הכול מנסה להגיד לך,

אני בסך הכול מנסה להגיד, חברת הכנסת רחל עזריה, כל אשר אני, את ירדת אליה כדי לעשות את זה יותר זועק? כל אשר אני אומר לכן, חבר הכנסת כבל, זמנך, אני מסיים. שלצערי הציפיות ממשה, אמרנו "ממשה ועד משה לא קם כמשה" רצינו באמת להרגיש שזה לא רק דיבור אלא מעשה.

אכזבה.

תודה רבה לך, חבר הכנסת כבל. חבר הכנסת ישראל,

שהוא עורר כך את המליאה, מגיעות לו עוד שתי דקות. הוא לא ביקש.

ישראל אייכלר. אם הוא היה מבקש הוא היה מקבל, אתה יודע, דני. לא נוכח.

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה, גברתי. חייבים לא להפריע לה. כבוד היושב-ראש, בבקשה, גברתי.

חברי כנסת נכבדים, אני, את לא צועקת מפה. משתמשים בה בפורים לרעשן. חברת הכנסת בן ארי, במרכז הבין-תחומי היית יותר שקטה ורגועה. כן, אבל, אני מכיר אותך מהכיתה. בכיתה לא היית כזאת רועשת.

היית שקדנית. כן, גברתי, זה פשוט חוויות מהמרכז הבין-תחומי. אני מחכה. אני מחכה. בינתיים, מגיעה לך עוד דקה. בינתיים ניצלתם דקה מהזמן שלי. יופי.

הוספת, תודה. יש פה ניהול הוגן.

על כל הפרטים שלו ועל כל ההסברים שניתנים בקופסה הזאת. והיום הצטרכתי לסחוב את הקופסה הזאת עד למטה, לחדר שלי, והרגשתי כמה העול הוא כבד, תרתי משמע. כי בעצם ניסיתי להתחיל לקרוא את החומר שהונח, מתי? אתמול או שלשום, והאמת, לא מצאתי את הזמן המספיק רק כדי לקרוא, בלי להבין, אפילו לעבור, לקרוא את זה. כמעט לא ניתנה לנו ההזדמנות האמיתית לקרוא את התקציב הזה, לעיין בו, על פרטי פרטיו, ולנסות להבין את התמונה הכללית שמביא התקציב הזה. ואני מבינה שהדיון היום בעצם אמור להתנהל, אי-אפשר להיכנס לפרטים, אבל הוא אמור להתנהל על המדיניות הכללית שמביא התקציב הזה ומה הוא משקף באמת. והאמת, התמונה שנראית, ממה שהצלחתי לקרוא עד עכשיו, כאשר ההנחיה הבסיסית היא: תסתכלו באותיות הקטנות, כי בעצם עושים לנו בתקציב הזה מה שרוב הבנקים וחברות הביטוח עושים: נותנים לנו חוזה כל כך גדול, שאי-אפשר להיכנס ולקרוא את האותיות הקטנות, ואז נופלים בפח. האם התקציב הזה מביא לנו בשורה אמיתית של שינוי מהותי, אמיתי, איך תתנהל המדינה בשנתיים הבאות? על עצם הערעור על זה שמאשרים תקציב לקראת סוף שנה ועל זה שעושים את זה לשנתיים,

אני כבר לא אדבר, כי בעצם ערערנו על זה, אמרנו מה שיש לנו, ובכל זאת הרכבת דוהרת ואין דרך לעצור אותה. אבל לפחות, האם התקציב הזה מביא בשורה טובה? האם הוא באמת יפתור את הבעיות הכלכליות והחברתיות של החברה הישראלית באופן כללי והחברה הערבית וקבוצות מנושלות אחרות, קבוצות מודרות אחרות? האם הוא מוצא את הפתרונות, או לפחות חלק שנותן תקווה שהנה, התחלנו לעלות על דרך המלך ואנחנו רוצים לפתור את הבעיות? אני חושבת, לצערי הרב, לא ראיתי את זה. לא ראיתי את זה בבירור ולא ראיתי את זה במעומעם ולא הצלחתי באמת להבין איך זה יתנהל. מדברים, שמעתי את שר האוצר מדבר על תוכנית, "צוות 120 הימים", וכשמסתכלים יותר לפרטים, מה אומץ, אילו חלקים אומצו ושובצו כבר בתקציב, עולה שבאמת רוב ההמלצות שהתקבלו לא יעלו סכומים אמיתיים או שבאמת יוקצו להן משאבים שיפתרו את הבעיה, אלא להפך, אומצו דווקא הסעיפים וההמלצות שלא יעלו הרבה ולא יצטרכו הקצאת משאבים אמיתיים לפתור את הבעיה. אני לא רוצה להיכנס לכל הנושא של קיצוץ רוחבי בכלל המשרדים, כי בעצם מה אנחנו אומרים? כאשר אומרים שזה קיצוץ רוחבי זה לא להסתכל על הצרכים האמיתיים של כל משרד ועל הפיתוח שהוא אמור לעבור כדי לענות על הצרכים, שהולכים ומתפתחים לאורך השנים באוכלוסיות השונות, אלא זה לבוא ולהגיד: הנה, עושים קיצוץ רוחבי בתקציב, ואף אחד לא ידע כמה מהרזרבות השמורות בצד, שתמיד תמיד הממשלות ידעו להוציא אותן ברגע של פלא ולהשתמש בהן, ברזרבות האלה. איך ישתמשו בהן, ברזרבות, כאשר יהיה גם כן הקיצוץ הזה? אחד הסעיפים הברורים בחוק הזה הוא שלא ייקלטו עובדים חדשים עד סוף 2016 במשרדי הממשלה. מה זאת אומרת, כאשר מחליטים החלטה מראש שלא יקלטו עובדים כאלה? האם זה יתבטא בצמצום השירותים הניתנים על-ידי עובדי המשרדים לכלל האוכלוסיות? כי בעצם יש גידול של האוכלוסייה ויש צרכים חדשים שצריך לענות עליהם, ואם מורידים את מספר נותני השירותים, האם זה יפגע, ואני בטוחה שכן יפגע, בשירותים? או שיעשו קניית שירותים מגורמים חיצוניים, דבר שיוביל ויעלה את ההעסקה הלא-ישירה שאנחנו מתנגדים לה. היא גם מביאה בדרך כלל לפגיעה קשה בטיב השירות הניתן. אפשר גם להתייחס לכל מיני נושאים אחרים. אני מעדיפה להתייחס לשני נושאים, ואני רוצה להקריא לכם מאוד מהר עדות: "אני דנה, שם בדוי, בת 28, חוויתי בעברי תקיפות מיניות. הפעם הראשונה הייתה כשהייתי בת שש. כשהתבגרתי התחלתי לעבוד בזנות. רק כשהתחלתי טיפול בתחנה לבריאות הנפש הבנתי מה קורה אתי, מה הביא אותי לבחור בזנות כמקצוע. היום אני בוחרת להפסיק עבודה שמשחזרת את הטראומות שלי מהילדות. אני קצת יותר רגועה, הטיפול עזר לי. אבל הפסקתי אותו מאז תחילת הרפורמה". הרפורמה בבריאות הנפש, שמכניסים אותה לתוך חוק ההסדרים בלי להתייחס לזה בכובד ראש ובלי לתת לזה, אנחנו אמורים לעבור על זה בהצבעה אחת, או בעד או נגד, כל החוק, בלי להיכנס לפרטים. הבחורה הזו, שהקראתי את העדות שלה, הפסיקה את הטיפול שלה, כי בכל מצב נתון, כשהיא תיכנס לרופאת המשפחה כדי לבקש או הארכה של הטיפול או מתן טיפול, היא תצטרך לדעת שכולם כבר יודעים על העבר שלה. עדויות כאלה יש בטונות. היום בבוקר אירחנו את בתי-הספר הפרטיים, נא לסיים. שנותנים שירותים ל-33,000 תלמידים ערבים, בתי-ספר שהבוגרים שלהם מהווים 87% מהערבים המשולבים בתעשיית ההיי-טק. האם בתי-הספר האלה אמורים להתמוטט בגלל 200 מיליון שקל בשנה שהממשלה לא רואה לנכון לכסות? אני מציעה שאולי יתחילו לחפש בתקציב המדינה של 2015 2016 איך יבנו בתי-ספר שיקלטו את 33,000 התלמידים הערבים, כאשר ייתנו לבתי-הספר להתמוטט. אם לא יהיה הסכם עכשיו, תודה. בתקציב, להקצות את התקציבים האלה ולהשוות אותם לשאר בתי-הספר, זה מה שיקרה, והממשלה הזו תצטרך לתת תשובה בעניין הזה בתקציב של 2015 2016. תודה לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. יעלה חבר הכנסת מאיר כהן, ואחריו, חברת הכנסת ציפי לבני, אם תהיה. אני רואה שהיא לא נוכחת, ראיתי אותה פה היום. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אין לי שום ספק בכוונות הטובות, אלי, של שר האוצר, באמת שאין לי שום ספק, אני אומר את זה מעומק הלב. אני חושב שהוא איש ראוי והוא איש טוב ואיש חברתי לגמרי. אני גם מאמין להצהרות שלו שהוא בא מהמקום הטוב ביותר כדי לשנות, לצמצם פערים ולעשות כמיטב יכולתו לחברה הישראלית, כך הוא מצהיר ואני מאמין לו. אבל הדרך,

איך עושים את זה. אני ציפיתי שבספר התקציב, וכמוך ישבתי וקראתי, ציפיתי שבספר התקציב יהיה חלק מחזון לארבע, חמש, שש שנים. מה שמצאתי,

זה תקציב של מה שנקרא לירות מהמותן, לדאוג שכל אחד יהיה מרוצה קצת, לרשום "וי" על כל דבר ולעמוד פה ולהגיד: רבותי,

נתתי קצת לחיילים ונתתי קצת לקשישים ונתתי קצת לצעירים, ועל דיור אנחנו לא מדברים, כי, מירב, גלנט אמר את מה שהוא אמר, אמר את דברו, וזה מספיק. אבל דבר אחד צריך לזעזע אותנו, ואלי, אני אוהב אותך אהבה אמיתית ואני כל כך מאמין בך ואפילו היית הרבה שנים מורי ורבי: איך אתם יושבים בשקט כש-420 מיליון שקלים, ותגידו לי שזה מעט, אבל זו בדיוק הדרך הקלוקלת, 420 מיליון שקלים מחולקים ככספים קואליציוניים, כקופה פרטית לחברי כנסת מסיעות מסוימות. איך אתם ישנים בשקט כשמקצצים בהשכלה הגבוהה 120 מיליון ומחלקים 420 מיליון שקלים? על זה אף אחד לא מדבר. כאילו זה דבר, אתנן שאתם חייבים לשלם. מקצצים 120 ומעלים, אני שואל את שר האוצר, למה אין לך אומץ, כמו שאתה מגלה במצבים מסוימים, לבוא ולהגיד: זה לא יהיה אצלי בתקציב? כי זה בדיוק התפוח הרקוב שמקלקל את כל הארגז. לא משנה מה תעשה, ברגע שאתה מתכופף וברגע שאתה מסכים וברגע שאתה מנסה לטשטש, תפוח רקוב כזה נמצא אצלך בתקציב, וזה הופך את כל התקציב ללא טוב, לרע. יושבים עכשיו ראשי הרשויות של ערד, בית-שאן,

ערבה תיכונה, חבל-אילות, עם שר האוצר. סיימנו את הפגישה. ומה שהם אמרו לי, שהפגישה הייתה לא טובה, לצערי הגדול. את, טלי, גרה שם בערד. יעידו כאן חברי, כשאני ישבתי בממשלה והיה איום על הטבות המס של הנגב, הודעתי לכל חברי: אני לא אצביע על התקציב, גם אם אצטרך לעזוב את הכנסת.

איך אפשר להפקיר חמישה יישובים? ערד, שיד אחת, אני שומע את שר האוצר, שרוצה לחזק את העיר הזאת, אבל באותה נשימה לא מכניס לתקציב את החלטת הבג"ץ, שאני, אל תפריעי לי. טלי, אני אף פעם לא אפריע לך, אל תפריעי לי. אל תפריעי לי. אם אני אומר דברים לא נכונים, תעלי לכאן, תתקני אותי.

אני יודע שאת במבוכה גדולה, כי את היית ראשת עיריית ערד. אבל התושבים מצפים ממך, ואם יש לך פתרון אחר, תעשי אותו. אני אשמח מאוד. אני אהיה הראשון שיברך אותך, טלי.

אני מכיר את העשייה שלך. אבל טוב לעכשיו, מפקירים חמישה יישובים. ידענו לעשות את זה בתקציב הקודם. הגיעו אותם ראשי יישובים, ישבו אתי, ישבו עם יאיר, שר האוצר. זה לקח בדיוק דקה אחת לפתור את זה.

זה עולה כסף, נכון. אבל כדי לתחזק את ערד, ושתהיה שם הגירה חיובית, ואת בית-שאן ואת חצור ואת המועצות בדרך לאילת, שהחיים שם קשים, שהחקלאים שם סובלים, אז הבין שר האוצר הקודם, והוא אמר לאנשי האוצר: רבותי, כאן לא תהיה אפליה. ואם יש בגליל ובנגב, גם הם יקבלו. ועל זה אתם צריכים להתעקש. כמו שאלי אמר אתמול באחד מהמפגשים הנדירים שהיו כשישבנו חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה, אלי אמר את אחד הדברים החשובים: יש דברים שהם מעבר לפלגנות ומעבר לפוליטיקה. ועוד דבר אחד, אדוני, לפני שאני מסיים, תודה.

אליהו, אתה ישבת בראש הוועדה

עשית עבודה מצוינת, ואתה האיש הראוי. אני כל כך שמח שאתה עשית את זה. אני מבקש ממך, בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה והשלישית, שנשב ונתמקד ונראה איך אנחנו ממקדים מאמץ. טוב שיש תוספת לקשישים, אבל זה לא מספיק. זו טיפה בים בתוכנית הגדולה שאתה הגית, ואנחנו חייבים לא לחכות לפעם הבאה. אנחנו חייבים, אלי, לעשות את זה עכשיו. ונשב ונדאג שזה יקרה, וכשזה יקרה אנחנו נדע לברך את כחלון ונדע לברך אותך ונדע לברך את הקואליציה,

כי מעבר לפוליטיקה, אנחנו ואתם משרתים את מדינת ישראל.

תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. תעלה חברת הכנסת עליזה לביא, ואחריה, עבדאללה אבו מערוף. איזו הגייה. מה אתה רוצה, אני בכל זאת מזרחי, לא? חבר הכנסת זוהיר, אני מזרחי. קשה לי לצאת עם הברה אחרת. שש דקות. אנחנו היהודים המזרחים, אדוני היושב-ראש. אבל איזו הגייה מרנינה.

יהודים שהתחילו לומר סליחות בראש חודש אלול, נכון?

זה הספרדים. האשכנזים, יש להם עוד זמן. יש להם עוד זמן. פחות חטאים. בשביל זה הם אוכלים תפוח-אדמה בפסח, ואנחנו אוכלים אורז. זה המזל שלנו. אני לא מבינה איך אפשר לחיות בלי אורז.

אנשי פס זה בלי אורז. בלי אורז? אבל "במבה" כן או לא? "במבה" מותר או "במבה" אסור?

בלי "במבה"? אוה, בכלל יש לנו בעיה. פסח בלי "במבה". איזה מזל שאנחנו בני עדות המזרח, אה? אדוני היושב-ראש, באווירה נעימה ובבדיחות הדעת, זה לא מה שמביא אותי לדבר על תקציב המדינה שהוגש לכנסת ישראל.

חברי חברי הכנסת, התקציב שקיבלנו הוא פוגעני, הוא מביש, תקציב שמתעלם מהצרכים של אזרחי מדינת ישראל בני כל העדות. תקציב שלא מקדם אותנו לשום מקום ולוקח אותנו, לצערי הרב, אחורה. גיבוב של הטבות לכאורה, אבל הטבות שלמעשה לא מתבוננות על העתיד. על העתיד של כולנו. אם נציב הדורות הבאים היה מתבונן על התקציב שנוגס בעתיד, בכסף העתידי, שמביא אותנו לגירעון כל כך גדול,

באמת נותן את דעתו על התקציב האומלל. כשהיינו לא מזמן, מפלגת יש עתיד החזיקה בתיק האוצר, התנהגנו בצורה אחראית. אחריות היא לא נושא של ימין ושמאל. אחריות צריכה להיות משותפת לכולנו, ולא משנה מי נמצא היום על המדוכה ומי מגיש את התקציב. אי-אפשר שתהיה אווירה של באנו, הבאנו ואחרינו המבול. וזאת האווירה שסביב התקציב הזה. תקציב חסר אחריות. אנחנו השארנו אחרינו כלכלה חזקה ויציבה במשק במצב טוב, ואת זה יגידו גם חוקרים באקדמיה וגם פרשנים כלכליים וגם אזרחי מדינת ישראל. כשנכנסנו למשרד האוצר היה לנו גירעון של 4.5% ואבטלה של 6.5%. כשיצאנו ממשרד האוצר הגירעון עמד על 2.6% והאבטלה על 5.6%. אבל כל העבודה החשובה הזאת, כל העבודה הקשה הזאת הייתה לשווא. התקציב שאותו ניהלנו, עודפי הגבייה שהיו בידינו, כולם הולכים עכשיו למימון ההסכמים

כן, קונים מפלגות. כן, קונים חברי כנסת.

בואו רגע נחשוב על זה: העלות של ההסכמים הקואליציוניים היא 4 מיליארד שקלים, 4 מיליארד שמקוצצים מהמשרדים השונים, במקום שהכסף הזה ילך לטובת כל אזרחי המדינה.

בקמפיינים היה קל לבוא ולדבר על כל אזרחי המדינה, על "בלי הבדלים", על "למען כולנו".

אתנן פוליטי, לטובת ההישרדות, הדבק שמדביק את הממשלה הזאת, דבק שמרופד בכל כך הרבה כסף. במקום לממן את ההסכמים הקואליציוניים היה אפשר לבטל את הקיצוץ של 120 מיליון שקלים

היה אפשר לצמצם באופן ניכר, והזכיר חברי חבר הכנסת כהן, את ממדי העוני, היה אפשר להשקיע,

במדיניות החוץ של מדינת ישראל. מדיניות חוץ מבולבלת, שלא לדבר עכשיו על כל המסגרות שמוקמות כדי להסביר. אבל היא לא מוסברת, ולא רק שהיא לא מוסברת, גם התקציב קוצץ ב-100 מיליון שקלים, כדי שיהיה אפשר לחזק את הדבק הזה שמדביק את הקואליציה. חברים, יש כסף בקופה. אבל במקום שהכסף יגיע לציבור, הוא הולך לתשלום פוליטי, למפלגות סקטוריאליות, ומאות מיליונים מחולקים כשוחד פוליטי לחברי כנסת מהקואליציה. זה תקציב שמצד אחד קובע קיצוצים שיפגעו בכל אחת ואחד מאתנו, בחינוך,

בביטחון האישי, אבל מהצד השני, הממשלה שהגישה את התקציב הזה שופכת מאות מיליונים לשרידות שלה ולהישרדות שלה. ואחד הנושאים שהכי מפריעים לי, כשאנחנו רוצים לבוא ולתקן חברה ולאפשר למגר את הפערים, יש שני נושאים מרכזיים שאתם צריך לבוא ולהתמודד. אין לי זמן לדבר על החינוך, על החינוך דיברו קודמי. אני רוצה לדבר על התחבורה. כדי להנגיש, כדי לאפשר השכלה, תעסוקה, אותם דברים שאנחנו מדברים עליהם כל הזמן, צריך להביא תחבורה. ואחד הנושאים החשובים שקוצצו כאן זה הנושא של התחבורה הציבורית, קיצוץ שהמשמעות שלו היא דחיית תכנון וביצוע של פרויקטים בתחבורה הציבורית. ב-2014 תקציב פיתוח התחבורה עמד על 12 מיליארדי שקלים, והתקציב הנוכחי עומד על 9.8 מיליארד, ורק שליש מהסכום ילך לפיתוח של התחבורה הציבורית. גם ככה התחבורה הציבורית בישראל מפגרת משמעותית אחרי העולם, וגם ככה התשתיות שלנו רעועות ולא מתקדמות, וההשקעה לנפש, אם ניקח ונשווה למדדים, ויש על זה בממ"מ הרבה מחקרים, היא מהנמוכות בעולם ועומדת על 86% פחות מהממוצע. 86%. הנסיעה בתחבורה הציבורית אטית במיוחד לעומת מה שקורה במדינות אחרות. הכשלים הללו פוגעים בכולנו, בכל מי שצריך את התחבורה הציבורית, וגם באלה שנאלצים לבחור בכלי רכב פרטיים. גם משבר הדיור הוא תולדה של המשבר שלנו בתחבורה. חבר הכנסת דני עטר וחבר הכנסת מאיר כהן. חסר לכם עוד אחד שתהיו חמישייה. אתם מפריעים לדוברת.

יש פקקים איומים. כל מי שמגיע לכאן כל בוקר יודע, נא לסיים. על הפקקים.

אני יכולה לבוא ולדבר, אבל אני חייבת לדבר על נקודת אור אחת. אני רואה שהכנת נאום ארוך. זה לא לשש דקות.

הנושא שאני רוצה לדבר עליו, וזו נקודת אור בתקציב, התקציב הזה מוגש בפעם הראשונה, בשנה שעברה הגשנו את זה, אבל הפעם זה לעומק, זה הנושא של התקציב המגדרי. פעם ראשונה שתקציב מדינת ישראל מוגש בהיבט המגדרי. כל משרד ממשלתי, כל שר חייב להגיש את ההיבט המגדרי של תקציב משרדו, יוזמה שהובלתי בכנסת הקודמת ועברה בהחלטת ממשלה. ישבנו ביום עיון מיוחד עם נציגי המשרדים, ובאמת הוכנה פה עבודה של בחינת תקציב המדינה בהיבט המגדרי. ובכך הצטרפנו למדינות מערביות.

של התיקון מההתחלה, הוא זה שיביא לסגירה של הפערים, ובתקווה,

לחברה שוויונית. אז יש גם נקודת אור,

בימים שלפני ראש השנה, אז נקודת אור תמיד צריך למצוא, ואני שמחה שהתקציב מוגש גם בהיבט המגדרי. תודה רבה, אדוני. תודה לחברת הכנסת עליזה לביא. יעלה חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף.

אני מציע שתשאיר את זה למטה, אחרת אני לא אתן לך לנאום. אתה הבנת, כנראה.

אני רציתי למנוע את הדבר הזה, כי אני חושב שמן הראוי, אני אכבד אותך, תכבד גם את הכללים שיש. שש דקות לרשותך, אדוני.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד שר האוצר

שאני מעריך אישית, ולא סוד שיש לי הערכה כלפיו אישית, וגם לאלי אלאלוף ולכל כוונותיו הטובות, אבל בחוק התקציב, בתקציב המוצע, אני חולק עליו מאוד מאוד מאוד. ציפיתי משר האוצר משה כחלון שיביא תקציב עם ראייה אחרת. כמובן, לא ציפיתי ממנו שיהפוך לסוציאליסט ויכריז על הלאמות ויקבל את הדעות שלי. לא ציפיתי ממנו שילאים את הגז, לא את הבנקים, לא את החשמל, לא את המים. אבל ציפיתי שלפחות יוריד את מחירי המים מעט, יבטל את המע"מ בכלל. ציפיתי שיציל את קרנות הפנסיה, שהן בסכנה של טריפה על-ידי הטייקונים, ויחזיר אותן לחסות המדינה והממשלה, ושהממשלה תבטיח פנסיה עם חיים בכבוד לכל אזרח בגיל הפנסיה. ציפיתי שיעלה את קצבת הזיקנה ל-60%, אפילו יותר, משכר המינימום. באמת ציפיתי משר האוצר ליותר,

למרות כוונותיו הטובות, ואני בטוח שהוא אכן עם כוונות טובות ורוצה להתחיל בעשייה טובה, הוא לא מצליח להביא את הבשורה שהוא רוצה. התקציב המוצע הזה הוא מצב של חצי היריון ואפילו פחות מזה, והוא יסתיים בהפלה קשה מאוד עם דימומים ממושכים וכאבים חזקים ביותר ואחריו לא נראה עוד לא הריונות ולא עוברים. הרי התקציב הוא ראייה כוללת פוליטית-אידיאולוגית של הממשלה והוא האחריות של הממשלה כלפי אזרחיה, כלפי העתיד שהממשלה מצפה לו. ואיזה עתיד מצפה לנו בתקציב הזה המוצע? אין בו תוכנית, לא לטווח קצר, לא לטווח ארוך ולא לטווח ארוך ביותר. כמה שקלים מהתקציב הזה מיועדים לשלום? להפך, חלק ניכר מיועד להמשך הכיבוש, להתנחלויות, להצלחת הכיבוש ואיבוד תקווה לשלום. כמה מהתקציב מיועד ומוצע ל-22% מאזרחי ישראל כאפליה מתקנת? מחויב שזה יהיה בתקציב, כהתחלה לכוונה טובה של הממשלה כלפי האוכלוסייה הערבית, והתחלת דרך והתחלת,

אור בקצה המנהרה וכוונות טובות, התחלה של שוויון ונגד האפליה הממושכת הנתעבת כלפי האזרחים הערבים בכלל במדינה. ולא אפרט מה שהלך לפני שבוע, האיומים בשביתות, והיום ציפינו לאורחים שלנו מבתי-הספר הלא-רשמיים הקהילתיים, שהם ממש באמת במצוקה.

כמה מיליוני שקלים שם יצילו אותם, זה גם אומר דורשני. אין כתובות ברורות בכלל בתקציב. אין יעדים. לאן עוברים כל הכספים, לא ברור. אין פירוט, אין תוכניות צמיחה. למשל, כמה תעלה דירה בסוף שנת 2016? הם מבטיחים דיור, האם יש הערכה כמה תעלה דירה?

אם יבטיח שר האוצר, למשל, שדירה בת 70 מ"ר תעלה עד 400,000 שקל, אז אולי יש מקום לדבר, כי אולי יש תקווה. אבל אין בכלל. כל המספרים בחוק הגדול הזה, הכול מספרים דמיוניים והזויים, לא ברור לאן. מה עם הדיור, לא רק במגזר, בכלל, גם במגזר הערבי? זו בעיה קשה מאוד. אין בשבילו תוכנית בכלל. אין תוכנית לבניית מפעלים חדשים ויצירת מקומות עבודה. אין תוכנית לבניית בתי-חולים חדשים והצלת מערכת הבריאות מקריסה. אין תוכנית למשרות חדשות של אחיות,

צמצום תורים,

ובכלל העלאת רמת השירות הרפואי,

ברמה מאוד נמוכה. אין בתקציב יעד ותוכנית להורדת שכר הלימוד בכלל.

אין בתקציב יעדים לאף אחד מהמ"מים המפורסמים ההיסטוריים הידועים: לא יעד של מלבוש, לא יעד של מרפא, לא יעד של מאכל, לא יעד של מחסה ולא של מורה, פרט למתמטיקה. חוק התקציב, באמת אני מציע לדחות אותו על הסף. ואתו בא חוק ההסדרים, שאני מתנגד לו בכלל, גם בצורה הזאת. אומנם יש בו כמה דברים שיכולים להיות מקובלים בכלל ומקובלים אפילו עלי. אבל להביא אותם בצורה הזאת, הצורה הלא-טובה, הלא-חוקית, הלא-דמוקרטית, גם לא מקובל. ולכן אני מציע לדחות את התקציב. אפשר לדון על חוק ההסדרים לבדו. כל חוק וכל סעיף בנפרד, לדון על זה ולהצביע על מה שאפשר להצביע, ואני מציע לכנסת לדחות את חוק התקציב בכלל. תודה לחבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף. יעלה חבר הכנסת עפר שלח, ואחריו, חברת הכנסת מיכל בירן. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, קצת לא נעים,

אלה המעטים המועטים שנמצאים פה, לשאת נאומים חוצבי להבות על התקציב בנוכחות, נדמה לי, חברת הכנסת מירב בן ארי, שאת כרגע מחזיקה את הקואליציה. את והיושב-ראש. חבר הכנסת שמולי, חיזוק באגף ההוא. זה מאוד לא נעים. חברי היותר ותיקים ממני אומרים לי שזה חסר תקדים, אבל בעיני זה גם לא מפתיע. מפני שכשאני הסתכלתי בתקציב הזה,

מכיוון שהוא הונח שלשום כולנו כבר קראנו אותו ולמדנו אותו בעל-פה, כשאני הסתכלתי בו דבר אחד חסר לי בו, וזה שר.

חידוש עולמי בתולדות התקציבים במדינת ישראל ובתולדות המדינות. תקציב ללא שר אוצר. שר אוצר שכהונתו, החודשים הראשונים שלה בעיקר מאופיינים בבריחה משמעותית מכל נושא משמעותי שמונח על השולחן. שני הנושאים התקציביים הכבדים ביותר שבאו אל שולחנה של הממשלה, מאז קמה הממשלה הזאת, הם מתווה הגז ודוח לוקר. האחד עוסק בהחלטה כלכלית שהיא בערך של טריליון שקל, אולי, ב-20 או 30 השנים הבאות. השני עוסק בסעיף התקציבי הגדול ביותר בתקציב המדינה, 60 70 מיליארד שקל בשנה, תלוי.

בתקציב הביטחון יודעים איך הוא מתחיל, לא יודעים איך הוא נגמר. יש דוח של ועדה שעבדה עליו יותר משנה, דוח שהתעכב במשך חודשים כי ניסו לשנות אותו, דוח שבסופו של דבר מניח לפתחו של שר האוצר, כל שר אוצר, הזדמנות, לא חד-פעמית, אבל הזדמנות שלא קורית הרבה להיכנס לנבכיו של התקציב הזה ולעשות רפורמה, לא רק כדי שיהיה לנו תקציב יותר טוב אלא כדי שיהיה לנו ביטחון יותר טוב. אנחנו בתוך הוויכוח הזה, מירב, שר אוצר איננו מצביע. שר אוצר קובע מדיניות. שר אוצר ניגש אל הדוח הזה כנקודת התחלה למשא-ומתן בינו לבין משרד הביטחון, שבסופו של דבר,

יביא לנו גם תקציב מדינה יותר טוב וגם ביטחון יותר טוב. שר אוצר שרוצה להיות שר אוצר איננו אומר: אני בדבר הזה אינני נוגע. מי שהיה שר האוצר מהמפלגה שלך היה ביכולתו להגיד: אני הורדתי שקל אחד מתקציב הביטחון?

הורדנו. מירב, מירב, תעשי שיעורי-בית. הורדנו הרבה יותר משקל. הורדנו הרבה יותר משקל מתקציב הביטחון, והיה עיסוק. אבל אני אפילו לא מתעסק במספרים הסופיים. אני אפילו לא מתעסק במספרים הסופיים של התקציב. מירב, אני מציע לך, תשמרי על הגרון. נכנס לאולם שר הביטחון. שר הביטחון הביע את עמדתו ביחס לדוח לוקר, ואפשר להסכים

אבל שר הביטחון עומד לבד בסיפור הזה, מפני שאין בצד השני, לצד התקציבי, שאמור להבטיח לנו תקציב יותר טוב וביטחון יותר טוב, חברת הכנסת מירב בן ארי. אין בו שר. חברת הכנסת מירב בן ארי, אני יודע שהדברים אולי לא כל כך נעימים, אבל אין מה לעשות. לא, זה תפקידה של האופוזיציה. חברת הכנסת בן ארי, תבדקי עם חברי הבית הזה, היותר-ותיקים, והם יגידו לך שלא הרבה חברי כנסת עוסקים בתקציב הביטחון כמוני, וכשאני אומר את זה אני יודע, אני יכול להעיד. אני יודע על מה אני מדבר. הנה, עדות ראשונה. ואני אומר לך שסיטואציה שבה

אני עכשיו בכלל לא נכנס לשאלה מה צריך לעשות עם הדוח הזה, אם צריך ליישם אותו או לא צריך ליישם אותו. זה ויכוח מאוד גדול. אנחנו גם נעסוק בו פה, בכנסת. אני אומר לך שכשבסוגיות התקציביות הגדולות ביותר, כמו מתווה הגז ודוח לוקר, שנתתי אותו דוגמה לא בגלל תוכנו אלא בגלל גודלו, בגלל חשיבותו היחסית, שר האוצר איננו עוסק, אז אין שר אוצר במדינת ישראל. ועכשיו אנחנו מסתכלים על התקציב הזה, ובואו ונחיל את זה על הערמה הגדולה הזאת של החוברות הכחולות שקיבלנו.

ואמר את זה חברי מאיר כהן פה, יש קצת לפה וקצת לפה ו-420 מיליון של כספים קואליציוניים ואיזה כסף שמוסיפים פה וכסף שמורידים שם. אין בו שום חזון, אין בו שום ראייה של מה מדינת ישראל רוצה להיות כשהיא לוקחת את התקציב הזה,

בסופו של דבר? הוא פרי עמלם של האנשים העובדים במדינת ישראל, ושמה אותו במקומות שהמדיניות הציבורית רוצה להוביל לשם את מדינת ישראל. היום בבוקר היה כנס, אני אתן לכם נושא שאני בספק אם דיברו עליו עד עכשיו, היום בבוקר היה פה כנס של השדולה החקלאית. כולם דיברו על זה. כולם מדברים על החקלאות בצד הערכי שלה, וזה בוודאי נכון, בצד ההתיישבותי שלה, וזה בוודאי נכון. אני רוצה לדבר על החקלאות כמנוע צמיחה במדינת ישראל. היצוא החקלאי של ישראל בשנת 2012 היה 2.5 מיליארד דולר, וזה בסדרי גודל לא רחוק, בוודאי יחסית לכמות האנשים וכמות ההשקעה שם, אפילו מהתעשיות הביטחוניות שמרבים כל כך לדבר עליהן. אין בתקציב הזה דבר שמסתכל על החקלאות במדינת ישראל ואומר: איך אנחנו, בסופו של התקציב הזה, או במורד הדרך בעוד שנתיים או שלוש שנים,

לא 2.5 מיליארד דולר אלא 5 מיליארד דולר. אותו דבר נכון בתיירות, ואותו דבר נכון בכל מקום שיכולה להיות בו צמיחה.

לא אני אמרתי שאין בתקציב הזה מקדמי צמיחה, אומר את זה ראש אגף התקציבים באוצר. אז מה יש לנו? יש לנו שלוקחים את הכסף הזה עם העודפים העצומים, שכבר היום אנחנו מקבלים עליהם רמזים, ואנחנו נקבל את המספרים, עודפי הגבייה העצומים שנותרו בתקציב, בין השאר מפני ששנה שלמה המדינה הזאת עובדת על 1 חלקי 12, ואנחנו הולכים ב-19 בנובמבר 2015 לאשר את תקציב 2015, ומחלקים: לזה נתן,

אפשר להתווכח על החלוקה, עשו את זה קודם יותר טוב ממני. אין פה חזון. אין פה ראייה קדימה. אין פה דרך שבה מדינה משתמשת בתקציב כדי שהחיים פה יהיו יותר טובים. ובעיקר אין פה שר אוצר.

תודה לחבר הכנסת עפר שלח. תעלה חברת הכנסת מיכל בירן, ואחריה, חבר הכנסת איציק שמולי. שש דקות לרשותך.

היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני ראש הממשלה ואדוני שר האוצר, אולי זה יפתיע אתכם, אבל באמת הגעתי היום במטרה לשבח אתכם. לראשונה, כמעט עשיתם משהו בשביל השכבות החלשות. אתם הרי יודעים שמדינת ישראל מחולקת לשתיים, לישראל השבעה ולישראל הרעבה. הפערים בחברה הישראלית הם עצומים, כמעט בלתי נתפסים, ברמה של השירותים החברתיים,

שירותי הבריאות והרווחה, בין המרכז לפריפריה החברתית והגיאוגרפית. רק כדי לסבר את האוזן, ההשקעה לילד בתל-אביב מסתכמת בכ-16,000 שקלים, בראשון-לציון, בכ-13,000 שקלים, אבל באופקים, בכ-3,000 שקלים בלבד. ועדיף שלא ניכנס בכלל להשקעה בילדים במגזר הערבי או שנתחיל בהשוואה למדינות המפותחות האחרות. הפערים ניכרים אפילו בנגישות של חדרי מיון, כמות מכשירי ה-MRI, המזגנים בכיתות, מספר העובדים הסוציאליים, מספר חוקרי הנוער שיכולים לטפל בנפגעי תקיפה מינית. לדבר הזה יש מחיר ברור. המחיר הוא שמדינת ישראל היא אחת המדינות המערביות עם הכי מעט ניידות חברתית. אם נולדת עני, צר לי לבשר, גורלך כמעט ידוע מראש. ואל תספרו לי על אותו טייקון שעלה לגדולה מחיי דלות, הוא בגדר היוצא מן הכלל שאינו מעיד על הכלל.

היוצא מן הכלל, חברת הכנסת מירב בן ארי, שאינו מעיד על הכלל. תספר, מירב בן ארי, את לא חייבת להגיב על דברי כל דובר שעולה פה ואומר דברים בניגוד לדעתך. כן,

זו לא סתם דעתי אלא עובדות, אפילו המחקר שהתפרסם אתמול בעיתון "הארץ" על ההישגים הלימודיים במערכת החינוך ועל הפערים הגדולים בין רשויות חזקות ועשירות יותר לבין רשויות יותר חלשות, שאין להן התקציבים להשקיע בתלמידים שלהן באותה מידה. לכן שמחתי מאוד כשמצאתי בחוק ההסדרים בשורה בדמות הצעה לתקצוב דיפרנציאלי של השתתפות המדינה בשירותים החברתיים ברשויות המקומיות השונות. מה זה אומר? להוסיף יותר כסף לחלשים כדי לצמצם את הפער. אם רוצים לצמצם את הפער, זו השיטה היחידה. ראש הממשלה ושר האוצר, כמו שאמרתי, התכוונתי לבוא לכאן ולהחמיא לכם, להחמיא לכם על הניסיון לעשות פה קצת יותר טוב, קצת יותר צדק, לקרב בין ישראל השבעה לבין ישראל שלא גומרת את החודש. אבל הממשלה הזאת מומחית בלעשות הכול הפוך, ודווקא את הדברים הטובים הוצאתם מחוק ההסדרים,

גם את ההחלטה החשובה הזאת. האזרח התמים יכול לחשוב ששיניתם את דעתכם, שההצעה כבר לא נחוצה או לא חשובה, אבל לא כך הדבר. תנו לי לספר לכם מה קורה מאחורי הקלעים, מה מפחיד כל כך את שר האוצר וראש הממשלה עד שהחליטו להוציא את הרפורמה החשובה הזאת מחוק ההסדרים. הסיפור האמיתי הוא לובי של ראשי הערים החזקות והמבוססות, שעומד כולו על רגליו האחוריות ומפעיל לחץ ואיומים על נבחרי ציבור כדי לשנות ולעכב החלטות שחורצות גורלות, שחורצות את עתידם של ילדי ישראל. אני גם לא אסתיר את זה: אני מבינה את ראשי הערים. הם מצוינים, הם עבדו קשה בשביל להביא את העיריות שלהם למצב שבו הן נמצאות היום, והם מרגישים שהם חייבים לעשות כל שביכולתם כדי לדאוג לתושבים שבחרו בהם. אבל זו לא רק העבודה הקשה שלהם שהביאה את הערים שלהם לנקודה שבה הן נמצאות, זו גם נקודת הפתיחה. לא דין ירוחם כדין תל-אביב. האפשרויות שפרוסות בפני כל אחת מהן שונות בתכלית. אני עומדת כאן כדי לספר לכם שבעקבות החתימה שלי על הצעת חוק פרטית שמוביל חברי חבר הכנסת יוסי יונה, וחבר הכנסת מיקי זוהר, חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס, גם אני הייתי נתונה לאיומים בוטים בבקשה להסיר את חתימתי, בעקבות סירובי לבחור בפוליטיקה על פני צמצום פערים בחינוך. אני ויתר חברי סיעתי קיבלנו מכתב חריף מכמה ראשי ערים, ונדהמתי לגלות שאחד מראשי הערים החתומים עליו הוא ראש עיריית תל-אביב רון חולדאי.

אומנם רון חולדאי חבר במפלגתי, יש לו אפילו יומרה להנהיג את מפלגתי והצהרתו היא להיות מועמד מטעמנו לראשות הממשלה. במכתב, שנשלח לחברי סיעת המחנה הציוני השבוע, וכל החתומים על הצעת החוק קיבלו אותו, הוזכר שלא עברו ימים רבים מאז שבאנו לבקש תמיכה בפריימריז,

כך אנחנו תומכים בהצעת החוק הזאת, והתבקשנו להסיר את חתימתנו. אין לי קשיים בהבנת הנקרא, אני מבינה היטב את האיום המרומז: אם לא אסיר את חתימתי יחסלו אותי בפריימריז. אני לא מתבלבלת. מדובר בכוחות אדירים, זה בהחלט יכול לקרות. מבחינתי, להיות חברת כנסת זה אמצעי לטובת קידום תפיסת עולמי, ולא מטרה בפני עצמה. יש רגעים שנבחר ציבור לא יכול להמשיך לשבת על הגדר. והבחירה כאן היא ברורה. היא בחירה בין שינוי המציאות וחלוקה מחדש של ההון לטובת הרשויות החלשות לבין קפיאה על השמרים והשלמה עם כך שיש כאן אזרחים ששווים פחות. ראש הממשלה ושר האוצר בחרו את הבחירה הקלה. הם בחרו בפוליטיקה הקטנה על פני צמצום הפערים, על פני אזרחי המדינה, על פני מה שצודק ונכון. למרות הרצון הטוב של ראשי הערים להיטיב עם התושבים שלהם, מפלגת העבודה היא לא מפלגה סקטוריאלית ואנחנו לא יכולים לתפקד כלוביסטים של קבוצות לחץ.

אני ממש קרובה לסיום. אודה לך אם תיתן לי עוד דקה.

ההתנהלות הפוליטית שלנו חייבת להיגזר מתפיסת עולם שלמה וברורה, כזו ששואפת לצמצום הפערים בחברה,

גם על חשבון הרשויות והערים החזקות. אני מסיימת. יושב-ראש מפלגת העבודה, בעיני, הוא ראש החץ. הוא מי שנלחם לצמצום הפערים בחברה הישראלית, הוא שדואג לכל חלקי החברה הישראלית, לאלה שבחרו בו וגם לאלה שלא. מר חולדאי, אתה אדם מוכשר, אין פה ספק. כנראה אתה מוכשר בהמון תחומים, אבל אולי הגעת לתקרת הזכוכית. יש תפקיד אחד שאתה פשוט לא יכול למלא, יושב-ראש מפלגת העבודה.

תודה לחברת הכנסת מיכל בירן. יעלה חבר הכנסת איציק שמולי,

ואחריו תעלה חברת הכנסת מיכל רוזין. חבר הכנסת שמולי, שש דקות לרשותך. אני אצטרך דקה אחת בשביל ההלם מהנאום של מיכל. אדוני היושב-ראש,

חברי חברי הכנסת, אדוני השר, תקציב זה רגע מכונן בחיים של מדינה, מכיוון שתקציב משקף בסופו של דבר את סך כל ההתחייבויות והמימוש של הערכים בין הממשלה לבין האזרחים. וכשאתה מגיע, ומאז מערכת הבחירות האחרונה שומע את כל ההבטחות מצד כולם, ובסוף יש פה ממשלה שנבחרה, ואתה בא ובודק מה יש בתקציב הזה, אז האמת היא שאני לא חושב שהוא, הדבר המעציב בתקציב הזה הוא שאתה אומר לעצמך: ואללה, סתם.

הרי בתחום החברתי-כלכלי שלושת האתגרים הגדולים ביותר הם: 1. שוק התעסוקה הקניבליסטי שיש לנו, שבא לידי ביטוי במשכורות זעומות, בהעסקה קבלנית, בפערי שכר מטורפים, בזה ששליש מהשכירים במשק כל שנה מחליפים את מקום העבודה שלהם, שהשכר נלחץ יותר ויותר למטה, ואולי בצורה המובהקת ביותר בשכר. דיברו פה היום הרבה פעמים על הצמיחה. אתם יודעים שבשנים האחרונות המשק צמח, לא בהיסטריה, אבל גם בשנים רעות, כשדיברו בבית הזה על יוון ועל ספרד, אפילו בשנים האלה המשק הישראלי צמח.

זה מעולם, או כמעט אף פעם בעשור האחרון, בטח ובטח לא במצטבר, זה לא בא לידי ביטוי בשכר של העובדים. הנקודה השנייה זה כמובן הפערים החברתיים והעוני. אי-שוויון הוא לא תופעה ייחודית למדינת ישראל, אבל במדינת ישראל התופעה הזאת יצאה מכל פרופורציה. במדינת ישראל יש באופן יחסי הכי הרבה עניים מבין כל המדינות בעולם המערבי. במדינת ישראל יש אי-שוויון, פערים חברתיים בממדים מפלצתיים,

היום אנחנו ב-2 בספטמבר, איך זה יכול להיות שבמדינה שאתה יכול לעבור אותה בשש שעות מהצפון לדרום, הנתון שהכי מכריע לגבי מי תהיה ולאן תגיע וכמה מתוך החלומות שלך תוכל לממש זה איפה נולדת? זה אומר שמערכת החינוך שלנו נכשלת בדבר הכי בסיסי שלה, וזה לספק לכל ילד את הסיכוי השווה להצלחה. והמרכיב השלישי זה כמובן הצמיחה. כשאתה בא ובוחן אם בתקציב הזה יש איזשהם מנועי צמיחה, משהו שיוציא אותנו מתוך הבוץ הזה שנקלענו אליו, הרי הנתון הרשמי כבר מדבר על זה שמדינת ישראל לא צומחת, בנק ישראל כבר מזהיר מפני צמיחה שלילית, אז ברגעים כאלה באה הממשלה, צריכה לבוא ממשלה ולשאול את עצמה: לנוכח האתגרים האלה, של השכר שעומד במקום, של הפערים החברתיים והעוני, של אי-צמיחה, שלא לדבר על יוקר המחיה והדיור, שזה בעצם הצד השני של המשוואה של השכר התקוע, אבל ברגע כזה שכותבים תקציב, ממשלה צריכה לבוא ולשאול את עצמה: מה אני עושה לנוכח האתגרים האלה? זה נכון, עמד פה שר האוצר. להגיד לכם שאין דברים חיוביים בתקציב? יש דברים חיוביים בתקציב. כשמדברים על תוספת של כמות ניכרת בדיור הציבורי, זה משהו שלא היה שנים, צריך להגיד את האמת, כשמדברים על החזרה של קצבאות הילדים, וקצבאות ילדים זה דבר חשוב, כי במצב שבו כל כך הרבה ילדים, 30% מהילדים בישראל מתחת לקו העוני, אז זה דבר חשוב, והממשלה עושה את זה, וצריך לברך אותה. אבל גם כשאתה מקבל ואתה מחבר את כל הקווים האלה לכדי תמונה אחת כוללת, ואתה אומר לעצמך: מה עשתה הממשלה הזאת מול האתגרים הללו, של האי-צמיחה, של הפערים החברתיים והעוני ושל השכר שעומד במקום, אז התשובה היא מאוד מאוד דלה והיא מאוד מאוד לא מספקת. אני חושב שאצל כחלון מהסלולר, התקציב הזה לא היה עובר בחיים. אם היו מביאים את התקציב הזה לכחלון מהסלולר, הוא היה הופך שולחן. הוא היה אומר, אני רוצה לראות מחדש את האזרח מול העיניים, אל תספרו לי על אילוצים ועל מגבלות ועל זה שאי-אפשר, ועל יועצים משפטיים ועל חברות הביטוח. אז זרקתי היום בהערת אגב לשר האוצר את ההערה על הקשישים הסיעודיים. אתם רוצים לדבר על עוני ועל טיפול בעוני, אין אנשים יותר מסכנים במדינה הזאת,

יותר מהקשישים הסיעודיים. 200,000 קשישים, שבמשך 20,30 שנה שילמו כל חודש לחברות הביטוח, כל חודש, ומה הם מבקשים עכשיו?

שבסך הכול ייתנו להם את הכיסוי הביטוחי שהבטיחו להם. ובמשפט סיכום, אדוני היושב-ראש, מה החליט משרד האוצר לעשות, בגיבויו של שר האוצר? להסביר לנו שחברות הביטוח לא יוכלו לשאת בעול הזה של פשוט לעמוד בהתחייבויות כלפי האוכלוסייה המסכנה הזאת. אז לוקחים 200,000 קשישים וזורקים אותם מתחת לגלגלים של האוטובוס.

תודה לחבר הכנסת איציק שמולי. תעלה חברת הכנסת מיכל רוזין, ואחריה, חבר הכנסת אחמד טיבי. שש דקות לרשותך.

הוא תסכול כלפי הציבור, ששוב אנחנו מתכנסים לאיזושהי הצגה שבה כולנו מתבקשים להציג מצג שווא של דמוקרטיה לעם. מממשלה לממשלה נתניהו מצליח לשחוק את כוחה של הכנסת עד כדי כך שכנראה הוא מייאש את חברי הכנסת. כי תראו את התמונה שקורית פה: אומנם כינוס מיוחד ביום פגרה לתקציב, קריאה ראשונה לתקציב, ואין לי ספק שחברי הכנסת נכונים לקרב, אבל הייאוש באמת הוא ייאוש גדול, כי התחושה שהיא ששוב ושוב הופכים אותנו לחותמת גומי כדי לאשר החלטות שנרקמות במקומות אחרים ולא מביאים אותן לדיון אמיתי, רציני, מעמיק. מבקשים מאתנו להצביע על תקציב שהונח אתמול בכנסת. כמו שאתם רואים, הקופסאות הגדולות האלה עם החוברות של כל משרד ומשרד, היכולת באמת ללמוד את התקציב הזה לעומק מאתמול להיום היא אפסית, ולא רק לחברי האופוזיציה, בעיקר לחברי הקואליציה שתומכים בתקציב הזה. ולצערי הרב, בסופו של דבר מטרת הכינוס הזה היא באמת שכולנו נצביע בעד, נגד, בלי לקיים באמת דיון מעמיק ורציני. נתניהו מתנהל כמו איזה מנכ"ל חברה שיש לו דירקטוריון שמגיע לאכול בורקס וקרואסון, ורק מצביעים בעד ונגד, לצערי הרב. אנחנו משתדלים שזה לא ייראה ככה, אבל, לצערי הרב, הזילות במעמד הכנסת הולכת וגוברת, ובעיני זילות הכנסת זה זילות מעמד הציבור כולו. אני רוצה לדבר על כמה נקודות מאוד כואבות במדיניות הכלכלית-חברתית שבכל זאת הצלחנו להבין מהתקציב, שהונח פה רק אתמול. קודם כול, נושא החינוך. התחלנו עכשיו את שנת הלימודים, בקרוב מתחילה שנת הלימודים באוניברסיטה. התקציב הקרוב, יש בו פגיעה בסגל האקדמי הזוטר. הקיצוץ בתקציב ההשכלה הגבוהה, שפוגע בכל הסטודנטים, הולך לפגוע,

אנושות גם בעובדי הסגל האקדמי בכלל ובסגל הזוטר בפרט.

גם אם תמשיכו להגיד שזה לא נכון, תראו לי את הסעיף שזה לא נכון. חברת הכנסת מירב בן ארי. עובדי הסגל הזוטר במוסדות המחקר נושאים בנטל ההוראה העיקרי במערכת ההשכלה הגבוהה, ולמרות זאת הם נתפסים במשך שנים ארוכות, לא בצדק, כעובדים זמניים שמפוטרים חדשות לבקרים. יחידות שלמות שבהן הם מועסקים במשך שנים נסגרות בהינף יד, דבר שמוביל לפיטורים, מיידיים, חרף העובדה שרבים מהם מלמדים שנים רבות באקדמיה ומהווים את עמוד התווך של ההוראה האקדמית. הקיצוץ הצפוי יפגע בביטחונם התעסוקתי של כל אותם עובדים. התקציב גם לא מבטיח לממן, להקים, לפתח ולפתוח עוד מעונות יום לילדי משפחות עובדות, מעונות יום שמן הראוי היה להעביר אותם, ואולי זו ההזדמנות,

בתקציב הזה, ממשרד הכלכלה, שזו איזושהי החלטה פרה-היסטורית, מקום המדינה, שמכיוון שמעונות יום הוקמו למען נשים עובדות אז זה היה תחת משרד הכלכלה. מזמן כבר היה צריך להיות תהליך נכון, להעביר אותם למשרד החינוך, ואני בהחלט חושבת שזה היה הדבר הנכון לעשות, לפיקוח של משרד החינוך. כשאנחנו מדברים על חינוך, החינוך הוא מהגיל הרך, מהרגע שילדים נולדים. פעם פחות חשבו על זה, לא דיברו עם ילדים כשהם היו קטנים, היום אנחנו מדברים אתם מהרגע שהם נולדים ומחנכים אותם מההתחלה. נכון והגיוני יותר שזה יהיה תחת משרד החינוך. זה יסייע גם,

לעניין הנטל שעל מעמד הביניים והמשפחות הצעירות, אבל ודאי גם ישפר גם את החינוך בהמשך החיים. חוק יום לימודים ארוך, שמוקפא כבר 20 שנה, נכון, זה לא רק שר האוצר הזה, אבל אתם יודעים, יש לנו כל פעם ציפייה. עולה לפה שר חינוך שזה הקמפיין שלו, קמפיין חברתי, ואומר: התקציב הכי חברתי. אז שמענו את זה מיאיר לפיד, וכמובן לא האמנו, אבל כנראה מהשר כחלון הייתה לנו איזושהי ציפייה, ומשותפיו,

שותפיו גם לממשלה הזו, שדיברו על השקופים, ונראה את השקופים. יום לימודים ארוך מוקפא כבר 20 שנה. זה הדבר שהיה מצמצם את הפערים בחינוך. בעצם אין שום מהפך אמיתי בחינוך, אין החלטה לעשות תקצוב דיפרנציאלי אמיתי,

בואי, מירב. אין החלטה על תקצוב דיפרנציאלי אמיתי. אז ישקיעו פה וישקיעו שם, ושר החינוך בנט יחליט שהדבר החשוב ביותר והאינטרס הלאומי של מדינת ישראל זה ללמוד מתמטיקה חמש יחידות, אבל הוא שוכח שלצד זה שאנחנו צריכים מדענים ורופאים ומהנדסים, חשוב שבחברה יהיו גם סוציולוגים, והיסטוריונים, ולומדי תנ"ך, וספרות, וספורטאים, ועוד ועוד ועוד, ובוודאי מנהיגים, ומנהיגים חברתיים,

פשוט צריך לטפח, תן לי בבקשה רק לסיים את הנקודה הזאת, צריך לטפח כל ילד, כמו שאת יודעת, והיית מורה, צריך לטפח מה שטוב אצל הילד. להגיד לכל הילדים: אם תרצה אתה יכול לעשות חמש יחידות במתמטיקה, זה טעות וזה עיוות, וזה מסיט את החברה שלנו, כשאנחנו מכינים את הילדים מבית-הספר שמה שחשוב זה איך הם יהיו מוכנים לשוק העבודה, ולא איך הם יהיו בני-אדם. ואז מגיע סקר, כמו שהיא ציינה, חברתי חברת הכנסת זהבה גלאון, של מורים שלא יודעים לצטט את מילות "התקווה", לא יודעים מהם חמשת חומשי תורה, שמעת דבר כזה, חבר הכנסת וקנין? חמשת חומשי תורה. ועוד אמרו להם: תגידו, אפילו לא לפי סדר. הם לא ידעו להגיד את זה. הם לא ידעו מה זה כ"ט בנובמבר, הם לא ידעו מתי יצחק רבין ז"ל נרצח, הם לא ידעו דברים מאוד בסיסיים, ואלה המורים שאנחנו שולחים לבית-ספר, כי אנחנו אומרים להם שמה שחשוב זה חמש יחידות במתמטיקה.

תודה לחברת הכנסת מיכל רוזין. יעלה חבר הכנסת אחמד טיבי, ולאחריו, חברת הכנסת סופה לנדבר. שש דקות, אדוני חבר הכנסת אחמד טיבי. אדוני היושב-ראש, רבותי, חברי הכנסת, כבכל דיון על התקציב אנחנו חוזרים ואומרים שהתקציב הוא הצהרה אידיאולוגית של ממשלה, הצהרת כוונות ומעשים ותוכנית מדינית, חברתית, כלכלית, ביטחונית, רווחה, תשתיות, תחבורה, בריאות כל אספקט ואספקט של החיים. ואנחנו שבים ואומרים כי אין שינוי קיצוני, ברור, מובהק במדיניות הממשלה, באידיאולוגיה העומדת מאחורי התקציב. ולכן אנחנו אומרים שזה המשך המדיניות, שבה עדיין יש רבדים רחבים של החברה בישראל ומגזרים שלמים שלא מקבלים את חלקם, לא הפרופורציוני ולא הצודק, ולא הדרוש, כדי לקדם אותם, כדי לצמצם פערים, פריפריה, חברה ערבית, נזקקים, גם בתקציב הזה אין בשורה לאנשים האלה. עסקתי במשך שנים רבות בנושא קליטת ערבים בשירות הציבורי, כאשר הייתה לפני כמה שנים החלטה של ממשלת ישראל להגיע ל-10% מועסקים ערבים בשירות הציבורי. אנחנו מהווים 20% מהאוכלוסייה, כשהוועדה שעמדתי בראשה התחילה לפעול היו 5%,

קצת יותר מ-8%. לא הגענו ליעד שהממשלה הציבה לעצמה לפני כמה שנים,

מועסקים. רק 8.5%. זה אומר הרבה. אפשר היה בתקציב הזה לייחד סכום מיוחד, חבר הכנסת טלב אבו עראר, כדי להגדיל את שיעור הערבים בשירות הציבורי, לרבות תעסוקת נשים ערביות. והדבר הזה לא נמצא בתקציב הזה, כך שלא רק שאין בשורה, המצב ימשיך לדשדש במקום. אני רוצה לומר שאנחנו נפגשים לאחרונה, חברי באסל גטאס, חבר ועדת הכספים,

עם אנשי אגף התקציבים, כדי להתוות מדיניות או תוכניות לעתיד. נפגשנו עם אגף התקציבים

נפגשנו עם אגף התקציבים, ואני רוצה לומר, אנחנו חשים שיש כיוון חדש. יש רצון להקשיב יותר מאשר בעבר. הגישה של אגף התקציבים אומרת כי,

אומרים באגף התקציבים, למען, לטובת המשק במדינת ישראל, חייבים לפתוח את השערים ולהעסיק את הערבים, לנצל את כוח העבודה של הערבים, כי כל שנה שהפוטנציאל של כוח העבודה הערבי לא מנוצל זה הפסד של עשרות מיליארדי שקלים, יש כאלה שאומרים 40, יש כאלה שאומרים 30. יש כיוון חדש. זה לא מה שאנחנו רוצים, לא כל מה שאנחנו רוצים, אבל הכיוון קיים. אנחנו רוצים שהכוונות האלה יתממשו ומישהו ייצוק תוכן, על-ידי תקציב אמיתי, לא מאות מיליונים פה ושם, אלא מיליארדים. הצורך שהגישו ראשי הרשויות הערביות, אני מבין שזה לא כל כך חשוב לאנשי סיעת העבודה, אבל אני אמשיך. לנו זה חשוב כי, למחנה הציוני זה כן חשוב. למחנה הציוני לא חשוב, כי הציונות לא בדיוק, רגע, אנחנו מקשיבים. אה, עכשיו אתם מקשיבים, אוקיי, אוקיי. הצלת את הציונות בזה הרגע מהמשפט שרציתי להגיד. הרי אנחנו קורבן של הציונות, אבל לפחות שהמחנה הציוני יקשיב לטענות שלנו. אבל, חבר הכנסת טיבי, היה גזעני כלפי. אוקיי. לא הייתה, ולכן יותר מ-30 מיליארד שקל, זה הדרישות שהגשנו לאוצר, לחמש שנים, לא לשנה, לחמש שנים.

אנחנו רוצים היענות לדרישות האלה. חבר הכנסת טלב אבו עראר, עמיתי וחברי, ואוסאמה סעדי, היינו בדיון בוועדת העבודה, אם להגיד מילה טובה, אני יכול להגיד מילים טובות כאשר צריך, בנושא קדחת מלטה שמתפשטת בדרום.

גם באזור ואדי עארה. כמה כסף קיבלת?

מייד, מייד, מייד אני, רגע. מייד אני אדבר. אני רוצה לגלות לכם מה התרחש.

איזה מתח, אוקיי. עד שאני אומר מילה טובה, תקשיבו. קדחת מלטה גרמה, למשל, למותו של ילד, נכון. בן 12 בדרום. זה מתפשט. לא מטפלים בזה בצורה הנכונה. לא מטפלים, לא מקצים לזה משאבים. יזמתי דיון, יחד עם חברי אוסאמה סעדי, והשתתף בו חברי טלב אבו עראר, בוועדת העבודה, בראשות חבר הכנסת אלאלוף, שגילה מעורבות ישירה ונכונה ואקטיבית, ודרשנו להעלות, לייחד תקציב מיוחד. מחוץ לתקציב. ויש תקציב, נכון?

והתבשרנו, לפני עשרה ימים, ששר האוצר הקציב לזה 50 מיליון שקל נוספים. שר אוצר, במקום מיליון שהיה מתוקצב. אתם מסיעת כולנו, נכון? לא, לא, אנחנו, רבותי. אני מבקשת לסיים. ולכן זו החלטה טובה. היא טובה לבריאות של כולם. בשלב מסוים היא יכולה להציל חיים. נכון, דרשנו 100, קיבלנו 50. זו החלטה נכונה. אגב, זה אומר, הוציא הודעה, חבר הכנסת אלאלוף, ואמר: כשיש שיתוף פעולה בין חבר כנסת מהקואליציה וחבר כנסת מהאופוזיציה בצורה עניינית, מקצועית, ולבדוק מול כל פקיד, מול כל נושא משרה, אפשר להשיג תוצאות. חבר הכנסת טיבי, אני מבקשת לסיים. לפני חמש דקות פניתי בעוד נושא, ואני חושב שאני אקבל עוד 50 מיליון שקל.

רגע, כל פעם אתה,

עכשיו, לא, אני לא אגיד מה. לא אגיד במה. תספר לכולם.

לא, אני לא אספר לכולם. אוקיי. כשזה יתקבל תהיה הודעה. אבל זה לא מספיק.

אדוני, אני מבקשת לסיים.

יכול להיות שאני אזכיר עוד 100 מיליון שקל.

יש לך עוד דקה לסיים. ולכן אני אומר: הדרישות שלנו הן מעל 30 מיליארד שקל, כדי להקפיץ את הסטטוס החברתי, תשתיתי, חינוכי, לימודי, אקדמי, בריאותי, של הציבור הערבי, ובתקציב הזה זה לא קיים.

תודה רבה לחבר הכנסת אחמד טיבי. חברת הכנסת סופה לנדבר, ואחריה, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. בבקשה, שש דקות, גברתי. גברתי היושבת בראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, מובן שהיום, כאשר אנחנו מאשרים את התקציב, הבית הזה מחולק. וזה מאוד טבעי. בגלל שחלק של הקואליציה, או הקואליציה בכלל, בעת התקציב, מנסים לשווק אותו בצורה טובה. אבל זה קשה. לא פשוט. ומובן שאנחנו כאופוזיציה נגד התקציב. ואני, כאופוזיציה אחראית, החלטתי שאני אפנה לאנשי ציבור, לציבור במדינת ישראל, כדי לחזק את הדעה, מה אנחנו צריכים לעשות: להצביע בעד או נגד. החלטתי לפנות לציבור, לאנשים פשוטים, לאנשים באשדוד, בפריפריה, לאנשים בתל-אביב, בירושלים, בדרום, בצפון של החברה הישראלית, עם שאלה: מה אתה מצפה מהתקציב הזה? אנחנו כבר בסיום שנת 2015 ומאשרים תקציב, שזה בדיחה בפרט, מה אתה מצפה מהתקציב הזה? התשובות שקיבלתי, רבותי, כדאי להקשיב, הנה התשובות: הציבור רוצה קידום בהטרוגניות של החברה הישראלית, לפתוח שערי תקווה לכל אזרח, סולידריות חברתית, כלים, קסניה, שומעים אותך גם כאן. קסניה, יש הרבה, תלונות עלייך ועל, סולידריות חברתית, כלים לחיים ולא לסבל, יחס ראוי לכל אזרח, מלחמה בעוני, מתי מתחילים ומתי מסיימים, לא לסגור את השגרירות ברוסיה הלבנה. את יודעת, גברתי, מתכוונים לסגור את השגרירות ברוסיה הלבנה. בתקציב של מדינת ישראל, שגדל, אין שם כסף ליחסי ציבור בין המדינות. גרוע ביותר, רבותי. במקום סקטור אחד, האזרחים רוצים דאגה לכל האזרחים במדינת ישראל, וזה מאוד טבעי. לדאוג לניצולי שואה, וממש לדאוג, לא בדיבורים. ואת יודעת, אני פניתי לא פעם אחת לשר האוצר. צריכים להגיד שהשאירו לו נדוניה. מיהרו לאשר את התקציבים לניצולי שואה, ואישרו מיליארד ש"ח, וחלק מניצולי השואה שהיו צריכים לקבל תוספת, לקחו מהם כסף, והם איבדו 1,000, 1,300 ש"ח בחודש. ופתאום במדינת ישראל, תקשיבו, רבותי, פיצויים מגרמניה נחשבים כהכנסה. ממתי זה? אז ניצולי שואה ממתינים לטיפול, אבל ממש לטיפול. דאגה לסיעוד. אתם יודעים מה זה היום לקבל שעות למטפלת? בושה למדינת ישראל. אנחנו מקצצים על אנשים, אנשים זקנים, מבוגרים, חולים, שהם חייבים לקבל את השעות האלו. אני חושבת שכולנו קראנו לפני כמה ימים באחד העיתונים: בן-אדם בגיל 80 פלוס, בודד במדינת ישראל, ניצול שואה, שדורש מטפלת ולא מקבל שעות, זה, צריכים לבכות על תקציב כזה. השעות שחוסכים, הגרושים שחוסכים על האנשים האלו, שמדינת ישראל חייבת לשרת אותם, הציבור הזה ממתין למטפלת, ובמקום צמצום הם רוצים פטנט איך להגדיל את מספר שעות המטפל או המטפלת. הציבור ממתין שהתקציב הזה ייתן תוספת לבתי-חולים. אתם זוכרים, לפני כמה חודשים אנשים שכבו בחורף בפרוזדור כמה ימים. וחלק מהאנשים המתינו, המתינו שיעלו אותם מחדר המיון למחלקה. כמה ימים המתינו, בחדר מיון. אז האנשים האלה רוצים תקציב, ואני חושבת שבצדק. הם רוצים וחייבים תקציב למערכת הבריאות, והם חשבו שלבתי-החולים מגיע התקציב הזה, לרופאים מומחים, למשרות, לקיצוץ ולקיצור התור להמתנה לניתוחים, למשרות של רופאים, לתקנים של אחיות. זה כל כך מובן.

רוצים אנשים יותר כסף לחינוך, לחוגים איכותיים. אתם יודעים כמה משקיע הורה צעיר בחינוך בחוגים?

1,300 ש"ח בחודש לחוג איכותי. האם מדינת ישראל לא צריכה לסבסד את החוגים האלו, כדי שיקדמו את הילדים, הנמצאים במסגרת בתי-הספר אבל חייבים לקבל את החוגים האיכותיים? וזה צריך להיות בתקציב הזה במימון המדינה. ואנשים ממתינים לסדר בביטוח לאומי ולתקציבים לילדים נכים, למפוטרים, להמון דברים. יש בלגן בביטוח לאומי, וזה דורש תקציבים.

אני מסיימת. מגיע למובטלים, מגיע לקשישים, רבותי. זה צחוק.

ועדה שבמשך כמה חודשים נלחמה בעוני במילים, אבל כאשר סיימו את העבודה בוועדה למלחמה בעוני, החליטו שמוסיפים כסף לקשישים, צחוק עשו מהקשישים. פגעו בקשישים. היו צריכים להוסיף עד 500 ש"ח. כמה הוסיפו? 150 ש"ח. עם הכסף הזה קשיש הולך למכולת? את יודעת, עידוד עלייה: העלייה לא נפלה על מדינת ישראל. עשינו הכול כדי להרחיב פעילות במשרד העלייה והקליטה, נכנסנו לעידוד עלייה. והיום, כאשר השמים נפתחו, אין בשורה בתקציב. אין תוספת לאנשים שמגיעים למדינת ישראל, להורדת חסמים, לוואוצ'רים ללימוד השפה העברית, כסף נוסף להמון דברים. אין כסף במדינת ישראל? איפה בתקציב יש ביטוי לזה?

את יודעת, צריך לתת כבוד לאזרח. אנחנו ממתינים לשינוי. אמרו אנשים: קצבה לזיקנה בכבוד, גיור, הורדת חסמים, סיוע בשכר דירה, דיור, בנייה, בנייה ציבורית, רבותי, הבטיחו שיקיימו, תעסוקה, פנסיות, בעיה עם פנסיות במדינת ישראל. הציבור רוצה לקבל את התשובות על הדברים שאמרתי עכשיו. ובגלל שאני רוצה לסיים אני אומרת כך: יש עודפים בתקציב, יש עודפים, כסף שאספו ממסים, תחלקו את זה לאותו ציבור שזקוק לכסף הזה.

תנו לאנשים לחיות בכבוד, ואז כל המדינה תהיה מרוצה. עד שאנשים לא יקבלו תשובה על כל השאלות ועל כל הדרישות, אנחנו נצביע נגד התקציב. תודה רבה לחברת הכנסת סופה לנדבר. חברת הכנסת קסניה סבטלובה. רבותי, אני מבקשת לעמוד בזמנים.

חברי חברי הכנסת, שרים, אני רוצה לשאול אתכם היום שאלה חשובה: האם לדעתכם מדינת ישראל מוכנה להפקיר את חיילי צה"ל בשדה הקרב או בשדה הקרב הדיפלומטי? האם אנחנו מוכנים להפסיד בקרב מול איראן, קרב אמיתי, צבאי, או קרב דיפלומטי? האם הרמנו את ידינו בקרב על דעת הקהל באירופה, בארצות-הברית ובמקומות נוספים בעולם, בין אם זה אמריקה הלטינית, בין אם זה חבר המדינות לשעבר? האם זה אפשרי שאנחנו התקפלנו אל מול איומי ה-BDS, מול הסנקציות האירופיות שהולכות ומתחזקות נגדנו ומול איומים נוספים? אם התשובה היא לא, אז אני מציעה לכל חברי הבית המכובד הזה לא לתמוך בתקציב, שיש בו קיצוץ נרחב מאוד בתקציב של משרד החוץ הישראלי. הקיצוץ הזה, רבותי, יעלה לנו ביוקר. למה? כי כל קיצוץ של כל שגרירות, של כל איש בשגרירות, כרגע אנחנו נמצאים במצב שבכל שגרירות יש לא יותר משני עובדים מקצועיים. ומי זה עובד מקצועי? זה בחור צעיר או בחורה צעירה שרק סיימו את קורס הצוערים ונשלחים החוצה לייצג אותנו, את מדינת ישראל, ולהילחם את הקרבות של מדינת ישראל, אחרי ארבעה חודשים של הכנה בלבד, קורס ועוד ארבעה חודשי הכנה במשרד החוץ.

האם זה מספיק כשאנחנו ניצבים מול אשפי התעמולה, ההסברה, מהצד השני? מה נעשה כאשר יבואו באמת מומחי ה-BDS למיניהם ויתחילו לדבר עכשיו אל מול הפרלמנטים באירופה על סנקציות, על החרפת הסנקציות מול מדינת ישראל? האם ידוע לכם שאנחנו כרגע מפגרים אחרי איראן בכמות הנציגויות בחו"ל? וזה לא מקרה שאיראן דווקא, כשהיא רצתה לשנות את התדמית הדיפלומטית שלה הרי היא הגבירה והיא הגדילה את התקציב שלה למשרד החוץ. וכתוצאה מכך לנו, למדינת ישראל, יש היום נציגויות רק ב-100 מדינות בעולם מתוך 194 מדינות, מה שקורה זה שלאיראן יש 167 נציגויות. אנחנו מפגרים ב-67 נציגויות אחרי הרפובליקה האסלאמית, שעושה כל מאמץ,

ואני מכירה את הדיפלומטים האיראנים: הם אנשים מקצועיים, ובדרך כלל הצוותים שלהם גדולים, הרבה יותר גדולים מאשר הצוותים שלנו בחו"ל. כאשר אנחנו שולחים את האנשים שלנו, אנשים מצוינים באמת, שעובדים בשירות החוץ, להילחם מול איומי ה-BDS, מול האיומים בקמפוסים, מול האנטישמיות הגואה באירופה, כשלמרות גלי הפליטים, למרות האביב הערבי, בעצם שום דבר לא השתנה ושום דבר לא ישתנה לעולם. בגלל זה אנחנו צריכים להתרכז בפעילות של משרד החוץ שלנו, חס וחלילה לא לקצץ את תקציבו. דיברה פה לפני חברת הכנסת סופה לנדבר על סגירה אפשרית של השגרירות בבלרוס. ואני רוצה לספר לכם על עוד מדינה שהשגרירות שם יכולה להיסגר,

זו מדינה קטנה, מדינה בלטית קטנה מאוד, אבל היא חברה באיחוד האירופי. וכאשר אנחנו באים להצבעות חשובות במועצת אירופה, אז ללטביה יש קול כמו לכל אחד אחר, כמו גם לאסטוניה וכמו גם לליטא. אז איזו סיבה באמת יש למדינה ישראל דווקא עכשיו לקצץ במקומות החשובים האלה, שבסך הכול עובדים שם שניים וחצי אנשים שעושים את העבודה, וגם שגרירים שככה מדלגים בין מדינה למדינה? האם אנחנו יכולים ככה להפקיר את יחסי החוץ השלנו? בשביל מה בדיוק? כאשר משרד החוץ מעולם לא היה מקום שמן. לא חותכים שם שומנים, חותכים שם מהמקום שאין, ממקום של חוסר. וכאשר בא ראש הממשלה ואומר לנו שאנחנו חייבים לנצח בקרב התודעתי על איראן, למה הוא מתכוון בדיוק? האם הוא מתכוון לזה שהוא יציג עוד פעם פצצה שלו באו"ם, הפצצה הדמיונית כמובן, הוא יעמוד עם הציור הזה ויגיד: אוקיי, זה הנשק שלו? אז כנראה זה לא עבד. זה לא עבד בקונגרס, שעכשיו רק אשרר את ההסכם הזה שאנחנו מכנים אותו "הסכם רע" ו"הסכם מסוכן". מי יילחם את המלחמה הזאת, חוץ מראש הממשלה באספה הכללית של האו"ם? מי יילחם את המלחמה הזאת למעננו, למען האזרחים של מדינת ישראל? והאם זה מקרי שאנחנו היום ניצבים, בשנת 2015, מול איומי האביב הערבי, או החורף האסלאמי, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, אבל בכל מקרה אין לנו מדיניות ברורה של מה אנחנו עומדים לעשות מול האתגרים, שאנחנו סופגים אותם עכשיו? אין לנו מדיניות ברורה בנוגע לסוגיה חשובה, כמו למשל המיעוטים האתניים האחרים במזרח התיכון, הפריפריה שכל כך חשובה לנו, הפריפריה המזרח-תיכונית, בין אם זה הכורדים, בין אם זה מקומות אחרים, כמו סודאן. אז כשאנחנו מדברים עכשיו, למשל, על מצב השגרירות שלנו בדרום-סודאן,

אז עוד פעם, אנחנו פתאום מגלים: הופה, עומדים לקצץ גם שם. מדינה חדשה, ומדינה חשובה מאוד, כי הרי סודאן היא בפריפריה של העולם הערבי, אבל היא לא מדינה שהיא בלתי חשובה. ויש לנו עכשיו נציגות שעובדת שם, אז מדוע בכלל להטיל ספק בקיומה? כאשר אנחנו מדברים על מלחמה אמיתית מאוד שמתרחשת היום כמעט בכל מקום שיש שם יהודים, ואנחנו לא מעבירים כספים שהם חיוניים מאוד לעניין של הסברה, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אבל אנחנו חייבים להשתמש גם בה לפעמים, ולפעילות דיפלומטית ממדרגה ראשונה, העניין הזה יעלה לנו ביוקר. התקציב שמוצע לפנינו, התקציב שאנחנו מסתכלים עליו היום, לא עונה על אף אחת מהדרישות האלה. אנחנו חייבים להתאים את עצמנו למציאות של שנת 2015, שהיא שנה לא פשוטה, ו-2016 תהיה, זאת התחזית שלי, אתם יכולים לצטט אותי, תהיה שנה עוד יותר קשה מבחינת התסבוכת הבין-לאומית שאליה אנחנו נכנסים. יהיה עכשיו עוד פעם הנאום של אבו מאזן, או אולי של מי שייקח את מקומו, באספה הכללית של האו"ם. נא לסיים. ושוב פעם אנחנו ניצבים בחידלון, ואנחנו מסתכלים על האומות שמסתכלות עלינו ואומרות: היכן ההתקדמות במישור המדיני מול הפלסטינים? ואנחנו נצטרך לענות על השאלות האלה. לא כל דבר משרד החוץ יכול לפתור, אבל בהחלט, במקומות שאנחנו כן יכולים להסביר את עמדתנו, שבהם אנחנו כן יכולים להסביר את ניהול המדיניות שלנו מול המדינות הערביות או מול מדינות אחרות,

שם חייבים להשקיע. אני מקווה שכל מי שאכפת לו מיחסי החוץ של מדינת ישראל לא יתמוך בתקציב בצורתו הנוכחית. תודה, חברת הכנסת קסניה סבטלובה. חבר הכנסת מרדכי יוגב.

ברשות היושבת-ראש, שר הביטחון, חברי חברי הכנסת, שמעתי הבוקר במליאה נציגים מהאופוזיציה שמדברים בהרבה פסימיות על עתיד המדינה, על חוסר צמיחה, על עוני ופגיעה באוכלוסייה. ואני באמת שואל את עצמי ומתפלא: אם כך, מדוע לא זכו מפלגות אופוזיציה בבחירות? ואני חושב שגם אם הייתה נערכת מערכת בחירות היום, עדיין הקואליציה הזו, של המחנה הלאומי, עם התקציב הזה או בתיקונים קלים, הייתה זוכה, גם בנתח גדול יותר. אכן, יש מצוקות ואסור להתעלם מהן, וגם לי יש כמה הערות לתקציב ואציין אותן ואשתדל לפעול בעניינן, אך אי-אפשר להתעלם מכך שמשרדי החינוך והרווחה, וכך גם משרדים ומשימות חברתיות נוספות, זכו בתקציבים מוגדלים, שכבר פוגשים את האזרח. שיעור האבטלה קטן, קצבאות הילדים יגדלו. הצפיפות בכיתות תקטן, לילדים בגנים יש סייעת נוספת, ואין לי ספק שגם מחירי הדירות בסוף ירדו, ותשתיות הכבישים, מתי זה בסוף? תוך חודשים ספורים. זוגות צעירים רואים כבר עכשיו, החודש. גם משרד האוצר אומר שלא, ממש לא נכון. זוגות צעירים, לא נכון? לא נכון? אני לא מאמינה. רועי, אתה יודע מה, זה הזמן של חבר הכנסת יוגב.

חברת הכנסת נחמיאס ורבין. וירדו כבר. איילת, ירדו וירדו.

תוך חודש הם ירדו. שר השיכון, שר השיכון ממפלגתך. הוא דיבר על תל-אביב. לזוגות צעירים המחיר ירד.

רבותי, אנחנו ממשיכים בנאום של חבר הכנסת יוגב.

הוא לא ירד בשקל והוא לא ירד. חבר הכנסת פולקמן, תזמין את חברת הכנסת נחמיאס לכוס קפה ותסביר על הורדת הדיור. עם כל הכבוד,

אני יודעת להסביר טוב מאוד על מחיר למשתכן, זה הזמן של הנאום של חבר הכנסת יוגב. אני מבקשת לא להפריע. אני לא אדבר שש דקות, רק עוד שתיים. שר הבריאות כבר הספיק להטביע את חותמו על שיפור שירותי הבריאות והרפואה בישראל, ותודה ליש עתיד בעניין. עברתי ב-48 השעות האחרונות על רוב סעיפי התקציב, וכך גם על חוק ההסדרים. אין לי ספק שהתקציב בעיקרו הוא טוב.

אני מבקש להצביע על כמה דברים, מהם חברתיים, מהם ביטחוניים, שיש צורך לבחון אותם שוב בין ההצבעה היום לקריאה השנייה והשלישית. אציין ארבע עד חמש נקודות ואסיים. נושא הטבות המס בפריפריה מחייב בחינה ושינוי. לא יעלה על הדעת שמקומות כמו חצור-הגלילית או בית-שאן או ערד שבדרום יקבלו אפס הטבת מס. הנושא מחייב בחינה מחודשת. חיזוק מנועי צמיחה דמוגרפיים ותשתיתיים בצפון, ומימוש החלטות ממשלה בנושא: גם זה לדעתי מחייב בחינה נוספת במקביל לנגב. החקלאות כעוגן ציוני ולאומי: צריך לבחון שם מספר דברים, כמו בתחום העובדים הזרים, אפשרויות של הקלה או ביטול מס המעסיקים, כך גם בענפים נוספים כמו המדגה או הצאן והפטם. להיות חקלאי זה להתמודד יום יום, לילה לילה, וחקלאות זה לא רק סעיף תקציבי, כבר אמרו רבים, אלא ערך חשוב שחשוב לחזק ולשמר. בנוגע לתקציב הביטחון, אני מאלה שסבורים שיש צורך להגדיל אותו ולהעמידו לפחות,

על הסכום שקבעה ועדת לוקר, ולא ב"הכול כלול" אלא מתוך הערכת מצב, ואולי אף מעבר לכך. זו לא הבמה לפרט אבל זו הבמה לומר את זה ולהיכנס לדיונים עד הקריאה השנייה והשלישית. ביטחונה של ירושלים וכך גם חיזוק ביטחון הפנים מחייבים, ושמחתי לשמוע היום על דיונים על תוספת של "מענק הבירה" לשוטרים שמתמודדים בקו ראשון עם הטרור, ובכך לעודד את המתאימים לכך גם להתגייס למשטרת ישראל ולחזק את ביטחון הפנים בכלל ואת ביטחונה של ירושלים בפרט. יש עוד סעיפים שאמצא את המסגרות לדבר עליהם, כולל דרכים להורדת מחירי הדירות ועד למשימות העלייה והקליטה ומלחמת ההסברה של ישראל בעולם. יחד עם זאת, אין לי ספק שהתקציב בכללותו הוא טוב, ואני קורא גם לחברי מהשמאל הישראלי והציוני להיות יותר אחראיים ולהצביע בעד התקציב בקריאה הראשונה. תודה ושנה טובה ומבורכת. מוטי, אני מוכן. אם כל מה שאתה אמרת יהיה בתקציב, אני מצביע אתך.

אבל אם כל מה שאמרת לא ייכנס, אתה מצביע אתנו.

אני מוכן להשתדל. תודה רבה לחבר הכנסת מרדכי יוגב. חבר הכנסת באסל גטאס, ואחריו, אוסאמה סעדי. לעזור לך עם החבילה? כן, מישהו היה צריך לעזור לי, מהסדרנים. עכשיו אני מאפסת. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אדוני השר, מידת הזלזול שבהצגת התקציב בטיפול בנו כחברי כנסת,

אני חייב להגיד, זה לא מנת חלקה של הממשלה הזאת בלבד, יצא לי גם לראות את התקציב שהוצע בסוף הקדנציה שעברה, שכמובן לא הגיע לטיפול, וגם זה שלפניו. אבל הגיע הזמן שאנחנו גם נזלזל בממשלה ובצורת העבודה הזאת, ונראה לציבור שלפני 48 שעות בלבד הונח על שולחננו התקציב הזה. שפעם אחת ולתמיד ידעו, יראו: אלה ספרי התקציב. מישהו אמר היום שזה מגיע ל-6 קילו, ואני תהיתי, כשהוא אמר 6 קילו, אמרתי: כמה קילו מזה מגיע לציבור הערבי? מישהו חושב שבאמת, ברצינות, אפשר לקיים דיון רציני, קריאה ראשונה, על חוק כה חשוב, ושנמלא את תפקידנו כנבחרי ציבור כשנותנים לנו את הערמה הזאת 48 שעות לפני הדיון, מישהו רציני כאן יכול לעמוד כאן ולהגיד: קראתי אותם? גם אם אתה נגד, כאופוזיציה, אתה יכול להצביע באמת על החוליים ועל החסרונות והמגרעות של התקציב הזה?

התלונה שלי היא לא נגד הממשלה.

אני חושב שההאשמה צריכה להיות מופנית כלפי יושב-ראש הכנסת, שמתיר לממשלה להתייחס אלינו ככה ולהפוך את הכנסת לסמרטוט, ולמנוע, ליטול מאתנו את היכולת לתפקד כנבחרי ציבור בעניין כל כך חשוב כמו תקציב המדינה.

אמרתי את זה, ואם הדבר הזה היה באמת תקציב המדינה, מילא. היית באמת כועס שזה מכיל את הדברים החשובים באמת ונמנע ממך לשבת וללמוד אותם. אבל אני עשיתי את זה לפני שנתיים, ישבתי כמו ילד קטן ועברתי על כל החוברות, רק כדי לגלות שיום אחרי אישור התקציב מתחיל התקציב האמיתי של ועדת הכספים, שזה נקרא: השינויים בתקציב המדינה. אני פה חותם על כל מה שאמרה סתיו שפיר, על צורת ההתנהלות, אבל זו השיטה, רבותי, וצריכים להיות הוגנים ולומר שהשיטה יותר חשובה ויותר חזקה מהממשלה, וגם אם אתם הייתם יושבים בממשלה זו הייתה השיטה. צריך לשנות את השיטה, לא רק את הממשלה, השיטה של תקציב ערמומי, לא ברור, לא שקוף. אני לקחתי, יש אפיזודות ממש מצחיקות, אפילו בספר הזה, שמסכם. אם אתה פותח עמוד מסוים בתקציב שנת 2015, שנקרא נמל חדרה, אני לא יודע מה זה נמל חדרה, יש שם הכנסות והוצאות בסך כמה מיליוני שקלים, 44,441,000 שקלים, יכול להיות שזה של הפחם שם. כן, יכול להיות. אבל תפתח אותו ב-2016, יעני עוד שנה, אותם מספרים. העתק.

יעני, עושים מאתנו לא רק סמרטוט, לא רק, אהבלים. אבל אני לא אהבל, אני קורא מספרים. ההתמחות שלי היא קריאת דוחות כספיים, ניתוח דוחות כספיים, זו הייתה ההתמחות שלי. איזה דוח כספי יש כאן? תלכו לפרק של בתי-החולים. תלכו לפרק, הכי טוב, הכי מצחיק הפרק של המינהל. מינהל מקרקעי ישראל, הכנסות: 10 מיליארד פסיק זה וזה וזה שקל, הוצאות: 10 מיליארד, אותו סכום. כאילו, מה זה אומר לך? כאילו זה,

מאזן של מינהל מקרקעי ישראל. לך תדוש שם בתוך המספרים האלה, מה זה הכנסות הון 6 מיליארד שקל, מה זה עסקאות, וכו' וכו' וכו'. זה צחוק בעיניים,

אני רוצה לדבר, אם תיתני לי עוד דקה, על פערים. אני אומר לכם, הרבה דברים רציתי להגיד, באמת, ואני יכול להגיד על התקציב ועל צורת החלוקה, אבל יש לך עוד חצי דקה. אבל אגיד רק על הפערים. פרסם אחד העיתונים הכלכליים על הנושא, והוא תוהה, ממש כתבה על פערים בחינוך שעם הזמן הולכים וגדלים. הוא הראה מה היו הפערים ב-2008 בזכאות לבגרות ומה ב-2012. ואני אומר לכם, רבותי, פערים בחברה קפיטליסטית דינם רק ללכת ולגדול. גם אם יש שיפור במעמד הצד החלש, הפער בינו לבין החזק רק הולך וגדל. תסתכלו מה קורה בין הציבור הערבי לציבור היהודי,

אפילו בתמותת תינוקות. בתמותת תינוקות, שהיא אחת מהנמוכות אצל הערבים בישראל, אבל הפער בתמותת תינוקות בין יהודים לערבים ב-30 שנים האחרונות הלך וגדל.

כי לא מספיק שהתל"ג יגדל ולא מספיק שתהיה צמיחה כלכלית, ולא מספיק להשקיע בכלל המשק והתשתיות כדי שהצד החלש ילך ויתחזק ויסגור פערים, צריך השקעה מיוחדת,

מה שנקרא affirmative action, צריך אפליה מתקנת. ולצערי, התקציב הזה לא הולך בכיוון של אפליה מתקנת, לא לציבור הערבי ולא לשכבות החלשות. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת גטאס. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אולי הסדרנים יעזרו. במיוחד שזה לא שלי.

הוא רוצה להמשיך? שש דקות, אדוני, שלך. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, אני ישבתי במליאה כאשר שר האוצר הציג את התקציב, ונשארתי בדיוק על מנת לשמוע את המצגת. הוא אמר: יש לי 18 עמודים, ואני רוצה להציג את התקציב, ואמר שהתקציב הוא לא מספרים.

אנחנו לא מדברים על מספרים, לא מדברים אך ורק על ספרות, אלא מדברים, כמו שהוא אמר בצדק, על אנשים. וכל מספר כזה, כל אפס בתקציב יכול להשפיע, חבר הכנסת בהלול, על עשרות אלפי אנשים, ויכול לשנות חיי הרבה אנשים. והוא אמר והדגיש שמדובר, שהוא מביא היום חזון לתושבים ולאזרחים במדינת ישראל. ואני קטעתי אותו פעמיים,

גברתי היושבת-ראש, לא רגיל לקטוע, אלא לדבר בזמן שלי. אבל שאלתי אותו פעמיים, וגם חברי חבר הכנסת באסל גטאס, גם הוא עמד ושאל את אותה שאלה, כאשר ישבו ביציע אנשים מכובדים, בראשם הארכיבישוף של א-נסרה, מנהלים, מורים בבתי-הספר הכנסייתיים הפרטיים, שמלמדים שם יותר מ-33,000 תלמידים, והיום הם ביום השני לשביתה והם לא לומדים. אני שאלתי אותו: אדוני השר, מה יש לך להגיד לאנשים האלה, שעכשיו יושבים ביציע ושומעים אותך? ולא רק עכשיו אנחנו מעלים את הסוגיה הזאת, חברי רועי. אנחנו דשים בנושא הכאוב הזה כבר יותר מחודשיים ימים. נפגשנו כבר כמה פעמים עם כל המשרדים, היינו בהפגנות מול משרד החינוך בירושלים, והנושא הזה כבר נלעס ונלעס, וכל הגורמים יודעים על מה מדברים ומה התקציב שדורשים, ולא דורשים הרבה. לא, אוסאמה, ל-2016 זה סודר, למיטב ידיעתי. ל-2016?

בתקציב 2016, גם לא.

יש ויכוח. אנחנו נפגשנו אתם היום, הם אומרים: אנחנו עוד לא קיבלנו את הנוסחה ויש ויכוח על הפרשנות של הנוסחה.

לפי הנוסחה הזאת מגיעים להם 50 מיליון תוספת ב-2015, וגם את זה לא נותנים להם. אומרים להם, יש להם כמה, חבר הכנסת גטאס? 20 מיליון. והם רוצים 150 מיליון לשנה, לעשרות בתי-ספר, שמלמדים יותר מ-33,000 תלמידים. צריך לזכור שבתי-הספר האלה זה 20 מיליון כשהם מרוויחים מעל 100. מעל ה-100. ההבדל הוא בין 120 ל-150, זה רף תחתון שמוכנים לחשוב עליו. צריך לזכור שבבתי-הספר האלה כל התשתיות, כל הקרקע, כל המבנים, כל הציוד הם על חשבון בתי-הספר האלה של הכנסיות, והמדינה לא משתתפת במימון, לא בבנייה ולא במבנים ולא בקרקע ולא בציוד. ולכן, הדרישה שלהם צודקת מאוד. אני, כאחד מהבוגרים של אחד מבתי-הספר האלה, המכללה הנוצרית כוליית אלג'ליל אלמסיחיה בכפר עילבון, ואני גאה להיות אחד מהבוגרים של בית-ספר כזה, אני רואה חובה לעצמי לבוא היום ולטעון ולסנגר על בתי-הספר האלה, ומבקש משר האוצר, מראש הממשלה, משר החינוך כן להיזקק ולהידרש לנושא הזה ולהכריע כמה שיותר מהר ולתת להם את התקציב. כאשר אנחנו מדברים על תקציב המדינה לשנתיים, 2015 2016, אין שום חזון לא לאזרחים באופן כללי במדינת ישראל, וכמובן ובמיוחד אין שום חזון, אין שום בשורות למגזר הערבי, למיעוט הערבי בישראל, שסובל מאפליה מתמדת סיסטמטית במשך עשרות שנים. אנחנו, חבר הכנסת עטר, שבענו כבר מכל התוכניות הגרנזיוניזיות, אני יודע איך אומרים את זה, חבר הכנסת בהלול? גרנדיוזיות, ו-4 מיליארד, 5 מיליארד, 10 מיליארד, כל כמה שנים, עשו ועדות מקומיות חדשות, תוכניות מתאר, אז תכף אני אגיע לזה. רועי, תכף אני אגיע לזה. תכף אני אגיע לזה. לא היה כזה דבר אף פעם. אבל כאשר אנחנו שבענו, פעם הייתה תוכנית של 4 מיליארד, אבל בפועל לא התקיים ולא התממש שום דבר.

רועי,

אנחנו הגשנו לשר האוצר, לראש הממשלה, תוכנית,

לשנים 2015 2016, ביקשנו תוספת 5.5 מיליארד שקל, כאשר אנחנו, 10, 10. לא. 10 מיליארד תוספת,

5.5 לשנים 2015 2016, והגשנו תוכנית חומש לשנים 2016 2020, ביקשנו 32 מיליארד לחמש שנים, בממוצע, 6 מיליארד. אם אנחנו מדברים על תקציב מדינה בסדר גודל של 328 מיליארד, לפי האחוז של האוכלוסייה הערבית, 20% מהתקציב זה 65 מיליארד ש"ח.

תבדקו כמה אנחנו מקבלים בכל הסעיפים ותת-הסעיפים והסעיפים הקטנים, לא תמצאו אפילו 3%, 4%. רועי, כאשר אנחנו מדברים על 32 מיליארד, שזה 6.4 לשנה, אנחנו מדברים בקושי על תוספת של 2%, זה ותו לא. נא לסיים, חבר הכנסת סעדי. אתה מדבר על תוכנית, גברתי היושבת-ראש, דקה תוספת, אני אענה לרועי על התוכנית וההמלצות של "צוות 120 הימים". 380 מיליארד. 328, וב-2016, 348, נדמה לי. לגבי התוכנית של "צוות 120 הימים", אתה צודק, יש המלצות חיוביות,

רישום מקרקעין, הרחבת גבולות, כל הדברים האלה, אבל אני לא ראיתי בתקציב 2015 2016 תקצוב של ההמלצות האלה. ואתה יודע שצריך תקצוב של ההמלצות האלה, אחרת ההמלצות האלה תישארנה על הנייר. אומרים שזה יהיה במסגרת תוכנית החומש. אז אנחנו ואתה, ואני מזמין את כל חברי הכנסת, יש לנו חודש ימים, אנחנו הקפאנו את כל הפעילות המחאתית, לרבות בפתיחת שנת הלימודים ושביתה של הרשויות המקומיות,

הקפאנו את זה ל-30 יום, גברתי היושבת-ראש,

אם תוכנית החומש הזאת לא תענה על הצרכים של הציבור הערבי, אנחנו נפתח במאבק קשה מאוד על מנת להשיג את הזכויות שלנו. תודה רבה לחבר הכנסת אוסאמה סעדי. חבר הכנסת זוהיר בהלול, ואחריו, חברת הכנסת רויטל סויד. בבקשה, אדוני.

אתם המצאתם את האמרה האלמותית: לא חשוב הקנקן אלא מה שיש בו, או בעצם: אל תסתכל על הקנקן אלא במה שיש בו,

גברתי היושבת-ראש?

אם זה הקנקן, תכולתו בעייתית. עדיף להסתכל על הקנקן ולא על מה שיש בתוכו. גבירותי ורבותי, יש בתוך הקנקן הזה, בתוך המארז הזה, 330 מיליארד שקלים. ועוד מעט קט,

תבינו מדוע הרמתי את המארז הזה. ד"ר באסל גטאס ואני שקלנו את המארז הזה, זה יותר מ-6 קילו. הלכנו לאחד המחסנים הנסתרים בבניין, בבניין הדמוקרטיה הישראלית, הבניין הנשגב הזה, ובדקנו, ומדובר ב-6 קילוגרם ו-682 גרם. גבירותי ורבותי, יש בתקציב זה 504 סעיפים, ויש, אדוני שר הביטחון, למעלה מ-5,000 תת-סעיפים, אי-אפשר לומר "תתי-סעיפים", כי "תת" זה אחד, "בר" זה אחד, הרבים זה "בני", אז אין "תתים" תת-סעיפים. אני מחובר בכל נימי נפשי למה שאמר קודמי ד"ר באסל גטאס, שאם הייתי האינטלקטואל מספר אחת ביקום הזה, לא הייתי יכול לפענח את שפת הסתרים של התקציב הזה. לא ניחנתי, לצערי הרב, במנת משכל של 180 או 190, ולכן נשגב מבינתי לפרש את תעתועי האשליות בתוך הפטה-מורגנה של המארז הזה. אני צפיתי בשקיקה והקשבתי קשב רב לדבריו של שר האוצר משה כחלון. אני מצטרף לדעתם של רבים וטובים ממני: מדובר בשר אוצר חברתי, שכל נימיו מחוברים אל טבורו של האזרח, כלומר זה שר אוצר חברתי מאין כמותו, קשוב, רגיש, וגם מקצוען. אבל גם הוא התפתל כאן על הדוכן. גבירותי ורבותי, ראיתי את השר משה כחלון מתפתל כפי שלא ראיתיו מעולם, כי אין בתקציב שלו, בשל מגבלותיו בתוך קואליציה סבוכה ומסובכת,

ואין זה תקציב מעורר השראה, אין בו תקווה ואין בו בשורה. אני מצטער, אני מקדים מכה לתרופה ואומר לאגף השמאלי, שהוא האגף הימני של המפה הפוליטית הישראלית:

על זה אמרו, רועי, ידידי ורבי בכלכלה, על זה אמרו, על ויכוח הסרק שהתנהל בינך לבין אוסאמה סעדי, העורך-דין המשפטן, לפני כמה דקות: אל תבלבלו אותי בעובדות, כי כבר העובדות לא כל כך חשובות. התקציב הזה לא רק שאיננו מעורר השראה אלא שהוא מעמיק את הפערים בין האזרחים במדינת ישראל. תאמרו לי, לעזאזל, חברי וחברותי, האם התקציב הזה יכול לצמצם את הפער בתוחלת החיים בין הפריפריה במדינת ישראל לבין מדינת תל-אביב? כן, קיצור תורים, MRI, ברור שכן. אני אבדוק את העניין הזה בעוד כמה שנים. אני רוצה לבדוק, האם אתם בתקציב הזה מחברים את האוכלוסייה הפריפריאלית בישראל אל הציוויליזציה באמצעות תחבורה ציבורית אפקטיבית ואולטימטיבית? האם אתם בתקציב הזה יכולים לומר לי משהו על מדיניותה הקשוחה של שרת המשפטים במדינת ישראל, בממשלת ישראל, הגברת איילת שקד, שרוצה להילחם מלחמת גוג ומגוג בפוליגמיה בקרב האוכלוסייה הבדואית שלך בנגב, אדוני וחברי ורעי אבו עראר? אתה בעד הפוליגמיה במדינת ישראל? איך נלחמים בפוליגמיה, לעזאזל, מבלי להעצים את יכולתה הכלכלית וחוסנה החברתי של האישה הבדואית, שתחליט לומר לגבר שייקח אותה תחת חסותו: לא, אני לא מתחתנת אתך כאישה שנייה, שלישית או רביעית? אם את לא מחסנת, מהמילה חוסן, את תעצומות נפשה, והחוסן הכלכלי והחברתי של האישה הבדואית, את לא יכולה לטפל בסוגיה הפתולוגית הזו מהקודקוד. העצימי את יכולותיה ההישרדותיות ואת עוצמתה וחוסנה הכלכלי והחברתי של האישה הבדואית, כדי שהיא תאמר לא לגבר הבדואי. היא מתחתנת כמפלטו האחרון של הנבל, כדי לשרוד כלכלית וכדי לייצר את שרידות חייה במדינה דמוקרטית.

ולכן אני אומר לכם, חברי וחברותי, במקום 420 מיליוני שקלים להסכמים הקואליציוניים, הקציבו 150 מיליון שקלים לבתי-הספר הכנסייתיים. לא רק המשפטן אוסאמה סעדי הוא יציר הכפיים של בתי-הספר האלה אלא גם אנוכי, ובצניעותי כי רבה היא, כולנו למדנו בבתי-הספר האלה. איך אמות הספים של מדינת ישראל לא הזדעזעו לנוכח העובדה שיומיים תמימים 33,000 תלמידים ותלמידות עדיין לא נכנסו לכיתות שלהם,

זו מדינה של איפה ואיפה, והתקציב רק מנציח את האיפה והאיפה.

איך אמרתי בהתחלה? אמרתי בהתחלה: אל תסתכלו בקנקן אלא במה שיש בו. צריך לזרוק, לשפוך את התינוק עם המים שלו, לעזאזל 330 מיליארדי השקלים. תודה רבה. בקנקן. זה היה מיותר, ועכשיו הסדרנים פה יצטרכו לעשות פה סדר. תודה לחבר הכנסת זוהיר בהלול. חברת הכנסת רויטל סויד, בבקשה, ואחריה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אני מבקשת להמתין דקה, עד שאנחנו נסדר את המקום. תודה רבה. אני מתנצלת בשם חברי הכנסת.

חברי חברי הכנסת, אדוני השר, כשאני מסתכלת פה על האולם, אני מסתכלת על האגף הימני ואני מסתכלת על האגף השמאלי, ואני רואה שחברי באגף הימני לקחו את החוק, לקחו את חוק התקציב, ההסדרים. לקחו את הערמה הזאת כדי לנסות לקרוא אותה ולהבין אותה ב-48 השעות. וכשאני מסתכלת פה על האגף השמאלי, על הקואליציה, אני רואה שזה עדיין מסודר כמו שזה היה היום בבוקר,

חברתי חברת הכנסת מירב בן ארי, חברתי הטובה, חבל ששמו רק אותך פה להגן על חוק התקציב. אין מה לעשות, זה קשה.

וכשאני יושבת ואני מסתכלת אני אומרת: לא בכדי. נדמה שרק בצד הימני פה אכפת לאנשים ממה שקורה. לקחתי את החוברות האלה, וחברי עשו כאן קודם את ההצגה של איך שזה נראה, ואמרתי: בואו נדבר על מה יש. הרי אנחנו היום עומדים ואנחנו רוצים לדון פה על חוק התקציב, ובואו נדון על מה שיש. אבל, לצערי הרב, אין מה לדבר על מה שיש. מה שיש לי לומר היום זה על מה שאין, על מה שאין בחוק התקציב וההסדרים, על מה שלא קיים. לא קיים חזון, אין תוכנית אב, אין כאן מסלול שאפשר לומר לתושבי מדינת ישראל: הנה, אתם עולים עליו, ואנחנו, הממשלה, הולכים להוביל אתכם לצמיחה, לפריחה כלכלית, להתמודדות עם יוקר המחיה. אין שום דבר שמאפשר לבוא ולומר: תושבי מדינת ישראל, תראו, תוך חודש-חודשיים, שנה-שנתיים מדינת ישראל נמצאת במקום אחר.

וחברי עומדים פה ואומרים את זה פה היום, ואני מצטרפת. וזה לא בכדי. במה מתהדרים? בלבוא ולומר שאין גזירות כלכליות, שאין מסים? אז מה אם אין מסים. אתם יודעים שהדלת האחורית של "אין מסים" זה קיצוץ רוחבי בכל המשרדים? ואז יבוא מישהו ויאמר: איזה יופי, קיצוץ רוחבי, שווה בשווה, כולם תורמים את חלקם.

לא כל המשרדים צריכים לתרום באותה מידה. קיצוץ רוחבי מראה שלא הייתה פה אף יד אחראית, מנהיגה, שעמדה ואמרה: יש לנו אסטרטגיה, והאסטרטגיה אומרת שאנחנו מקצצים ממשרד זה ולא ממשרד אחר כי אנחנו בונים את זה ובונים במשרד אחר. לא בכדי עמד פה שר הבינוי והשיכון לפני ימים ספורים בלבד ואמר: לא נפתור את בעיית הדיור, לא בשנה ולא בשנתיים הקרובות. הדבר שמתהדרת בו הקואליציה ומתהדר בו משרד האוצר, שהם הולכים לפתור, לא פותרים כלום. ובואו נסתכל, ככה באופן אקראי, על החוברות. משרד העלייה והקליטה, הרי ראש הממשלה נפגש עם יוצאי העדה האתיופית ואמר שתיבנה תוכנית, יהיה מתווה ותהיה פה באיזושהי דרך השקעה בעדה האתיופית. מה בתקציב מיועד פה, באיזושהי דרך, לסיוע, שיקום באיזשהו אופן, לעדה האתיופית?

מילה לא, שקל, אגורה. כל דבר שהובטח, לא קיים. משרד החקלאות ופיתוח הכפר, תקשיבו טוב למשפט הזה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר: עוד מעט, ולא רחוק היום, ולא נצטרך שיהיה בכלל משרד החקלאות, כי החקלאות, ההתיישבות העובדת, החקלאות במדינת ישראל בהידרדרות. כשאני הגעתי לכנסת הייתי בטוחה שהחקלאות תופסת פה את עיקר התושבים בארץ. אנחנו מדברים פה על כמה מאות משפחות ומושבים וקיבוצים, ולא יותר. אנחנו מדברים פה על ענף שהולך ונגדע, אנחנו מדברים פה על ניסיון להכניס את החקלאים דרך חוק ההסדרים ולבוא ולגדוע את הענף היחיד שהם עוד יושבים עליו. מה משווקים לנו במשרד החקלאות? משווקים לנו: נוריד את מחיר הפטם,

יהיה לכם עוף בשקל, כמו בסלולר. הכול יהיה מצוין. אבל תשימו לב שהדבר הזה יוביל לכך שלא ירחק היום ואנחנו בסופו של דבר נבוא ונצטרך לייבא את כל התוצרים האלה, כי החקלאות היא ענף שהולך ונגדע. ותשימו לב, החקלאות היא הציונות האמיתית: היא הציונות שתופסת שטחים, היא הציונות ששומרת את הגבולות. לא ירחק היום ובחוק התקציב בכלל לא נצטרך את משרד החקלאות. משרד הבינוי והשיכון, דיברנו. משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מי? הקשישים? אנשים שלא מסוגלים לגמור את החודש? אנשים שלא נותנים להם להזדקן בכבוד? אנשים שבקושי מתמודדים עם חיי היום-יום? רק התרופות שהם צריכים לרכוש זה יותר מקצבת הזיקנה. נא לסיים. משרד המשפטים, אתם יודעים מה הגזירות שעומדים להטיל? להטיל אגרות. אז תבואו ותאמרו: מצוין,

שלא תהיה יותר מדי התדיינות.

האגרות הולכות להיות מוטלות על האזרח הקטן, שכל בקשה שהוא ירצה להגיש לבית-המשפט תהיה כרוכה באגרות. לא ישלמו אותה התביעות הייצוגיות, המתדיינים הגדולים.

משרד התחבורה, תחבורה ציבורית, תחבורה ציבורית בפריפריה תהיה לנו? לא, הבשורה הזו איננה בחוק התקציב. משרד החוץ, קיצוץ,

ואני עוד לא עברתי על הכול. אני רק רוצה לומר: זהו יום עצוב, יום עצוב למדינת ישראל, יום עצוב לממשלה, יום עצוב פה לכנסת, שיש לנו פה חוק תקציב שאין בו בשורה, אין בו חזון, והוא רק מדרדר את מדינת ישראל למקומות כלכליים שלא היינו בהם.

תודה רבה לחברת הכנסת רויטל סויד. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, ואחריה, חבר הכנסת יואב קיש.

גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת, לפני כמה שעות הודיע שר הנפט המצרי שריף אסמאעיל שהמגעים בין החברות הפרטיות במצרים לבין מדינות באגן המזרחי של הים התיכון יימשכו, בעניין הגז הטבעי, כמובן. בסביבת לשכתו של ראש הממשלה ממש נפתחו בקבוקי שמפניה, הגיעה ההודעה הגואלת, המצרים כן ימשיכו באיזשהו משא-ומתן והם כן,

רוצים את הגז שלנו. איך בשנייה אחת נשמט מגדל קלפים שקרי שלם מתחת רגליו של ראש הממשלה, שבנה לנו את המתווה הנואל והמופרך הזה, שכל כולו, כל מתווה הגז, הוא בעצם העסקה עם מצרים. כל ההנמקה להפעלת סעיף 52 חסר התקדים, שקובע שמנימוקים מדיניים וביטחוניים מיוחדים אפשר שיהיה מונופול פרטי שישלוט במשאב החשוב ביותר לגורלה של המדינה, כל ההנמקות המדיניות והביטחוניות נשענו על היחסים עם מצרים, על היחסים האסטרטגיים עם מצרים, עד כמה חשוב לנו לייצא עבורם גז טבעי. זה היה בתדרוכים, זה היה בגלוי, בהמלצות של המועצה לביטחון לאומי, במסמך הבלתי-מסווג וגם בתדרוכים מסווגים, מצרים,

והנה בא המאגר הגדול לחופי מצרים והתברר שמצרים לא צריכה אותנו. נפלו פניהם. כל מגדל הקלפים התמוטט. אבל ראש הממשלה, הוא בשלו. אני באמת מנסה לכבד את ראש הממשלה נתניהו, מדובר בראש הממשלה של כולנו. אבל ההודעה הבוקר שהוא יביא לכנסת בכל מקרה את מתווה הגז, הבלתי-רלוונטי לחלוטין, מבלי להצביע עליו, היא ילדותית ומטופשת. ילדותית ומטופשת. כאילו אמר "נה-נה-נה, לא שומע, לא רואה, מכסה את העיניים", והוא יביא את המתווה לכנסת. כמו ילד שכועס שגילו אותו

"לא מקשיב לכם, מביא את המתווה, לא מתכתב עם המציאות". אני קוראת לראש הממשלה נתניהו להתעשת, כי הדבר הזה,

מתחלף: פעם זה פארסה ופעם זה טרגדיה. היום זה פארסה, מחר זה כבר יהיה טרגדיה, ולא להסתפק בדחייה של מתווה הגז אלא פשוט להשליך אותו למקום שהוא צריך להיות מושלך אליו, והוא פח האשפה של ההיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל. אני מודה שאחרי שראיתי את תגובות הצהלה על ההודעה של שר הנפט המצרי הבנתי כמה גיחוך טמון במסכת הטיעונים הזאת ואיך נתלו, כמוצאים שלל רב, בהודעה הזאת, ואגב, מן הסתם גם הופעל לחץ על מצרים כדי שהיא תוציא את ההודעה הזאת, שתגאל את כבודה של ישראל ותאפשר ל"נובל" ולתשובה להמשיך אולי לסחוט אותנו עוד קצת. אם כי, תראו, יש לנו מה ללמוד מהמצרים. באותה הודעה מודיע שר הנפט המצרי שריף אסמאעיל שהגז שלהם לא ייוצא, לא, הוא ילך לצורכי המשק המצרי. הם לא ייצאו אפילו יחידת חום אחת. יש לנו מה ללמוד מהם,

שמפקירים בקלות כזאת את משאבי הטבע שלנו. ולדבר הזה יש, גברתי היושבת-ראש, אני רואה שמתנהל שם דיון סוער ביותר בשורות הליכוד. אני בטוחה שהוא יותר חשוב מהתקציב. השר אקוניס.

לא, אקוניס לא אשם, הוא הגיע לשם במקרה, באמת. אני ראיתי רק אותו שם. הגה לא הוצאתי. העיקר שהכול נרגע.

רק אמרתי את שמך, הכול נרגע.

אבל לא הוצאתי הגה. ולמה הדבר הזה קשור קשר ישיר לתקציב המדינה?

בתקציב הזה אין גזירות איומות ונוראות, כבר ראינו תקציבים שבהם פשוט שחטו את הציבור בברוטליות ובלי מסכות. אבל איזה בשורה יש בתקציב הזה? איזה רפורמות? ספרו לי. איך נתמודד עם יוקר המחיה? איך תיפתר סוגיית הדיור? איך תיפתר העובדה השולית שחצי מאזרחי מדינת ישראל, השכר החציוני הוא פחות מ-6,000 שקלים? באיזה אופן ייפתרו כאן הלחץ הבלתי-פוסק על מעמד הביניים והשחיקה המתמשכת של העניים?

בסוגיית הגז הטבעי יכולתם להביא את הבשורה. הרי לו הדברים היו מתנהלים בצורה נורמלית וישרה ולטובת הציבור, כבר היה צינור שני ב"תמר" וכבר היה גז מוזרם למפעלים, ולא הייתם מפנטזים על "לווייתן" ונותנים לחברות הפרטיות לסחוט אתכם, ולא הייתם מוכרים בקלות כזאת את משאבי המדינה, ומפעלי התעשייה כבר היו מייצרים בזיל הזול ומוכרים מוצרים בזול, וחשבון החשמל שלנו היה יורד. אבל זה לא.

את זה דוחקים הצדה. פכים קטנים? זה כן, בזה אפשר להתהדר. גם לבוא פתאום, ביום של הנחת התקציב, עם הרעיון של להוריד את המע"מ ב-1% בלי שיש לזה זכר בתקציב, כי יש עודפי הכנסות מדינה, נא לסיים. הרי כל הכנסות המדינה, כל הצפי על הכנסות המדינה, לא שווה פרוטה שחוקה אם אנחנו כבר בעיצומו של תהליך של האטה במשק. זה משנה לחלוטין את תחזית ההכנסות. לו היה גז זורם מ"תמר", כפי שהיה צריך, לו הייתם נוקטים יד קשה בחברות שהפרו את ההסכמים, לולא הייתם משתחווים בפניהם או פורצים בצהלות עכשיו לשמע איזו הודעה שולית של שר הנפט המצרי, כי אז היו לנו גם מנועי צמיחה וגם חיסון מפני ההאטה.

תודה רבה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ. חבר הכנסת טלב אבו עראר, ואחריו, חבר הכנסת אורן אסף חזן. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, אתמול בשעה טובה נפתחה שנת הלימודים בכל הארץ, מלבד כמה מוקדים, בעיקר במגזר הערבי, מפאת מחאה על המצב הקיים במוסדות החינוך הן מבחינת הצפיפות והן מבחינת המצב הפיזי של המוסדות. שר החינוך במדינת ישראל מדבר על צמצום הפערים במערכת החינוך. הוא מדבר על תוכנית "חמש לחמש" להגדלת מספר זכאי בגרות בחמש יחידות במתמטיקה. ואני כאן שואל את עצמי מה קודם למה. הוא מדבר על חמש יחידות, או חמישה תלמידים בכיתה בהתמחות במיוחד במתמטיקה. האם, מכובדי השר, שר החינוך, ביקר בבתי-הספר אצלנו וראה את רמת הצפיפות הקיימת בשטח? איך הוא מתכוון ליישם תוכנית זו ביישוב לא מוכר, יישוב ללא חשמל וללא מים, גברתי היושבת-ראש, למרות שיש החלטת בג"ץ מלפני עשר שנים לחבר את בתי-הספר הקיימים ביישוב יישוב ואדי-אלנעם לחשמל ולמים? החלטת בג"ץ במדינת ישראל תכובד אם היא בהתאם למדיניות גברתי היושבת-ראש, רק אם היא בהתאם למדיניות הממשלה. אבל כשהיא בניגוד למדיניות, היא לא תיושם ולא תכובד.

מלפני עשר שנים, תושבי ואדי-אלנעם מחכים ליישום ההחלטה לחיבור בתי-הספר למים ולחשמל,

לפני כמה חודשים ידענו, התבשרנו, שהממשלה מתנה את יישום ההחלטה, ביצוע ההחלטה הזו, בהסכמת התושבים שם להעברה או לגירוש למקום אחר. ואני באמת שואל, גם את שר החינוך, איך הוא רוצה ליישם כאשר הכיתות במערכת החינוך הערבית הן מהצפופות במדינה. חוששני כי מכובדי השר מתכוון ליישמה במקומות שבהם זה ניתן ליישום, ולשכוח את מערכת החינוך הערבית, ובמיוחד הערבית-בדואית בנגב. לצערי ההדרה תמשיך להתקיים, כי כשמשרד החינוך חושב על תוכנית אסטרטגית, כל הדברים לא יורדים לעומק השטח, נתקעים, כי אין יכולת יישום הלכה למעשה והדברים נשארים כדיו על נייר ותו לא. על כן, מכובדי היושב-ראש, הצעתי לתקציב הנה תגבור והקצאה של עוד משאבים, הן לצמצום הצפיפות במערכת החינוך הערבית והן לתגבור פיתוח היישובים הערביים מבחינת תשתיות ובניית עתיד טוב לצעירים שלנו, שתהיה להם תקווה. התקציב הזה לא מצמצם פערים אלא דווקא מעמיק פערים. ואני שואל כאן, מכובדי היושב-ראש: אנחנו, החברה הערבית במדינה הזו, כאזרחים במדינה הזו, למה כל הזמן מדברים על פערים? למה יש פערים בין אזרח לאזרח? למה מדינת ישראל, חברת הכנסת זהבה גלאון, איך המדינה הזו, שהיא מתייחסת ואומרת, ומשדרת בתקשורת העולמית אפילו, שערבים גם הם אזרחי המדינה, איך באה המדינה ועוקרת יישוב ערבי ועל חורבנו מקימה יישוב יהודי? הרי זה אזרח שלה וזה אזרח שלה. בארץ? איפה?

זה באום-אלחיראן, בארץ. מכובדי השר,

זה באום-אלחיראן, יישוב בדואי צפונה לחורה. בארץ?

עוקר את היישוב הערבי, ובמקומו הוא מקים יישוב יהודי. והיושב-ראש שותף ומעורב במדיניות זו, כי הוא בבית היהודי, כן. נכון. זה יושב-ראש עמותת "רגבים", שהיא נישלה אותנו, את כל הקרקעות. בשביל הפרוטוקול, אין דבר כזה. תהיה בריא. מכובדי, מכובדי השר, זה לא רק צחוק. אתה מוזמן לבקר שם ולראות שלמרות שלתושבים שם אין התנגדות שיוקם שם יישוב יהודי, ליד, אין להם בעיה, הממשלה נחושה בדעתה לעקור את היישוב הערבי הבדואי, למרות שהתושבים שם הועברו בשנת 1956 מיישוב ממערב לרהט למקום הזה. אם הם אזרחי המדינה, תדאגו, מכובדי השר, ממשלת ישראל, שהיישוב הזה יישאר שם. למרות שהוא זכה להכרה בזמן ממשלת שרון, בא נתניהו, וכדי להוכיח לבוחרים שלו, לציבור בישראל, שהוא אדם שבאמת מייצג אותם טוב, אז הוא הסיר את ההכרה וציווה על הריסה ועקירה של היישוב הזה לטובת היישוב חירן.

התקציב הזה לא מצמצם פערים. התקציב הזה מיועד להריסת הבתים. להריסה ולא לבנייה, לעקירה ולא להכרה. הייתכן, מכובדי שר הבריאות, ובזה אני מסיים, מכובדי היושב-ראש, שביישוב ואדי-אלנעם, שמונה כ-15,000 נפשות, ביישוב הזה יש רק מרפאה אחת עם רופא אחד, ללא חשמל? אתה, ד"ר עבדאללה, רופא. איך זה ייתכן במדינה דמוקרטית נאורה? יישוב עם 15,000 נפשות. הייתכן שיש יישוב יהודי כזה, שיש בו 15,000 נפשות, עם מרפאה אחת ורופא אחד, ואין חשמל אלא המרפאה מופעלת על-ידי גנרטור? זה במדינה דמוקרטית. זה בממשלה שטוענת שהיא מייצגת את כל מרכיבי האוכלוסייה בישראל. לצערי, חבר הכנסת אבו עראר, זמנך תם כבר מזמן. התשובה היא שהתקציב הזה הוא תקציב שנבנה בצורה גזענית ומפלה לרעה את הערבים בארץ.

תודה רבה לחבר הכנסת טלב אבו עראר. חבר הכנסת אורן חזן, בבקשה. הוחלט

אדוני ראש הממשלה, אני פונה אליך כי כלו כל הקצים.

כחבר כנסת מטעם תנועת הליכוד. אני פונה אליך כחבר ועדת החוץ והביטחון,

הממשלה, אינני יכול להתאפק עוד, אינני יכול לשתוק. אני אפילו מתקשה להוציא את המילים. אני עומד כאן יותר נסער מנרגש, וזה מגיע לאחר אין-ספור עימותים עם שר הביטחון, משה בוגי יעלון, שמפקיר את ביטחון מתיישבי ואזרחי מדינת ישראל.

לאחר תקופה ארוכה מאוד שבה אני שומר על אותו איפוק, הגיעו הדברים לרמה האישית. שר הביטחון איבד את העשתונות, ובמקום להתמודד עניינית עם בעיות הביטחון שאתן מתמודדת מדינת ישראל, בעיות קשות שאני מציג ומציף בפניו רגע-רגע,

בעיות שהוא נכשל בפתרונן, במקום לחסל את הטרור בחר שר הביטחון לחסל את השליח,

אדוני ראש הממשלה,

חברותי וחברי חברי הכנסת, איבדתי אמון בשר הביטחון של מדינת ישראל. איבדתי אמון מהסיבות הבאות: שר הביטחון הבטיח למצוא פתרון לבעיה הקשה, הביטחונית, המתחוללת יום-יום, שעה-שעה, ומהווה סכנה קיומית, ביטחונית ואישית לחיי המתיישבים בתחבורה הציבורית. הבטיח, וכשל בלקיים, שר הביטחון, שבאישון לילה שולח דחפורים על בתי-דריינוף כדי להרוס את אותם מבנים בבית-אל, שמסרב לחתום על תב"עות לפתח את ההתיישבות, מתבייש להגיד: זו הארץ שלנו ונבנה בה, שר הביטחון שהרס את לשכתי במקום, הוא אינו מייצג את עמדת תנועת הליכוד ואת עמדת ממשלת הימין שנבחרה ברוב קולות. אותו שר ביטחון שנותן יד להכפשת ציבור שלם ולהשחרתו בשעה שהוא מתעכב קלות בניסיון להביא תוצאות למה שקורה בכפר דומא, להצתות המרובות, ולא לוחץ לסיים את החקירה ולשפוך אור על המקרה, שר הביטחון החליט בימים האחרונים לשלוח את הזרוע הארוכה שלו, המינהל, כדי להרוס את שמורת עוז וגאו"ן, אותה שמורה שהוקמה לזכרם של איל, גיל-עד ונפתלי, השם ייקום דמם, אותה שמורה שמהווה אתר הנצחה, אתר של אחדות, אתר של אהבת חינם. רק לאחר התערבותי ופניותי הרבות החליט לחזור בו מההחלטה השגויה.

במדינת ישראל מתבצעים בממוצע שלושה פיגועים ביום. בשלושת החודשים האחרונים, מעל 600 פיגועים בירושלים. אני מודיע לכם: בוגי יעלון, שר הביטחון של מדינת ישראל, מתעסק יום-יום בשמירה על הכיסא שלו, בהישרדות אישית, במקום להתעסק בטיפול במצב הביטחוני, תוך כדי הפקרת אזרחי מדינת ישראל. אדוני ראש הממשלה, אני חוזר ואומר, איבדתי את האמון שלי בשר הביטחון של מדינת ישראל. הוא איננו מייצג, בדרכו הרופסת, המתחננת, החתולית, לא את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל, לא את תנועת הליכוד, ואדוני ראש הממשלה, גם לא את דרכך. דברי מוכיחים עובדה פשוטה: המלך הוא עירום ודמנו אינו הפקר. חברים וחברות, כחבר בוועדת החוץ והביטחון אני מנוע מלספר פרטים נוספים. אני מתחייב ומחויב לנהוג באיפוק ובאחריות, וכך פעלתי. ולכן אני פונה אליך, ראש הממשלה, להעביר את שר הביטחון, משה בוגי יעלון, מתפקידו.

כפי שהצהרתי בעבר, משרתם של אזרחי ישראל ושליחם של המתיישבים, ואני פועל מתוך אחריות לביטחונם, ומכאן פנייתי אליך.

לא רבות הפעמים שבהן אני עומד ובאמת מתקשה לדבר. הדבר קשה לי מאוד לא רק בגלל ההפקרה, לא רק בגלל המצב הביטחוני. רק היום, רק היום, ירי מעזה, אבנים, פיגועים בכל מקום, אלימות באוטובוסים, הטרדות. רק היום. ושר הביטחון עוצם את עיניו. אבל אני לא שוכח ששר הביטחון הוא חבר שלי. אני לא שוכח שרצתי אתו, לצדו ובשבילו במערכת הבחירות האחרונה, תוך אמונה שלמה שהוא האיש הנכון במקום הנכון לקיים את דרכנו ולשמור על ביטחון מדינת ישראל. בערב הזה, ערב התקציב, הדבר קשה שבעתיים. חברים, כחבר ועדת החוץ והביטחון, חבר ועדת הכספים וחבר בוועדה לתקציב הביטחון, אני מודיע לכם, שר הביטחון יצטרך להראות איך הוא מנהל את המערכת הזאת, לאן הולך הכסף, ולמה צריך עוד. כל דבר שייעשה, ייעשה באחריות.

אני לא כאן כדי להיות מונהג. האצבע שלי היא לא כפתור enter על מחשב, שמעביר מסך, והדברים האלה יוצאים עמוק מהלב. אין לי ספק שיהיו כאלה שיחשבו שזה מגיע מתוך,

רק זמנך תם,

מתוך מניע אישי, אך שר הביטחון היום, בדרכו שלו, שחרר אותי מכל הכבלים ונתן לי את הבמה להגיד את מה שאני חושב, את מה שהמתיישבים חושבים ומה שרוב אזרחי מדינת ישראל חושבים. תודה רבה. אני קורא לך, שר הביטחון: תתפקח. אני קורא לך, אדוני ראש הממשלה: תעביר אותו מתפקידו, ויפה שעה אחת קודם. תודה רבה. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה,

שש דקות, אדוני.

כבוד היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, כמו כל דבר, תקציב נבחן באמצעות או על-ידי מה שיש בו ועל-ידי מה שאין בו. היש ישנו, והאין ישנו.

אין צעדים אמיצים למלחמה בעוני, אין צעדים אמיצים לסגירת פערים, אין צעדים אמיתיים שעומדים בקריטריונים המינימליים של צדק חברתי, ואני לא שמעתי אחד שעלה לבמה ואמר: אני נגד צדק חברתי, אלא תמיד-תמיד כשפוגעים באנשים ובאים עם תוכניות, מטרת-העל היא צדק חברתי. והנה, למשל, עמד כאן שר האוצר ואמר שיש תקציב שאין בו גזירות, שהוא תקציב, איך אומרים, חסר תקדים. ואני קורא מה עושים למובטלים המסכנים, ובמיוחד לצעירים שבהם, ומקשיחים עוד ועוד את התנאים. אני קורא את סעיף 18 בחוק ההסדרים ואני רואה שם: צמצום הזכאות לדמי אבטלה לצעירים עד גיל 35. כלומר, במקום לעזור לצעירים האלה פשוט מקשים עליהם. הרי כל מי שמקבל דמי אבטלה חייב להתייצב ומציעים לו עבודה. כלומר, זה שמקשים עליו, זה לא עוזר לו למצוא עבודה.

פוגעים בזכויות שלו. ודורשים כאן שהוא יעבוד, אם הוא עד גיל 30, 24 חודשים מ-30 החודשים האחרונים. פעם היה שישה חודשים

כל פעם מקשים ומקשים ומקשים ומצמצמים ומצמצמים ומצמצמים. ואיזה היגיון כלכלי יש בעניין הזה? הרי אותה ממשלה אומרת שהיא צמצמה את האבטלה, כלומר, לא משלמים כל כך הרבה, ומצמצמים עוד ועוד. יש כאן פגיעה קשה באנשים קשי יום שאיתרע מזלם והם מבקשים או צריכים או מגיע להם לקבל דמי אבטלה. דמי אבטלה, דרך אגב, הם מהביטוח הלאומי, ועובד משלם כסף, ממיטב כספו, כדי שאם ביום מן הימים הוא יפוטר מעבודתו תהיה לו אפשרות לקבל דמי אבטלה לגישור, עד שהוא ימצא עבודה חדשה, והנה כאן באים ופוגעים. בתקציב הנוכחי עדיין ממשיכים לדחות את יישומו של אותו חוק ישן-נושן מ-1997 של יום חינוך ארוך. בתקציב הזה אין את הצעד האמיץ הנדרש, הצודק, הכמעט מובן מאליו, שעושים כאשר באים ורוצים לתת זריקת עידוד לכלכלה של השכבות החלשות, עושים אזורי עדיפות על-פי מפתח סוציו-אקונומי. הרי מדובר בכלכלה, מדובר בקבוצות או ביישובים שיש להם בעיה כלכלית. תארו לעצמכם שבאה הממשלה ואומרת שכל היישובים, ללא הבדל דת, גזע ומין, מאשכולות 1 ו-2, יהיו אזורי עדיפות, שיקבלו הטבות במס, שיהיה עידוד של פתיחת מקומות עבודה, ייצור מקומות עבודה באזורים האלה, עידוד התעשייה, הקלות במס וכל מיני דברים שהממשלה יודעת לעשות. אבל למה לא עושים את זה? כי הרוב המכריע של היישובים באשכולות 1 ו-2 הם יישובים ערביים, ועדיין לא קמה ממשלה בישראל שתגיד: אנחנו עיוורי צבעים, לא מבדילים בין יהודים לערבים, אין ממשלה כזאת. הם דיברו על צדק חברתי, אז זה לא צדק לכולם. זה לא צדק עיוור צבעים, זה צדק שרואה את הלאום ואת ההשתייכות הלאומית, ועדיין הגזענות והתפיסה הגזענית והעיוורון הגזעני שולטים בכיפה, שלא ידברו אתנו על צדק חברתי.

הם דיברו על צדק חברתי, אז לא צדק חברתי לכולם.

גם בתקציב הזה אין אותם סעיפים שמדברים על חלוקה צודקת של העוגה, על כך שהארנונה הממשלתית תחולק בצורה צודקת, תודה. חבר הכנסת זחאלקה, אמרת את הדברים.

ושהחינוך והרווחה גם יחולקו בצורה צודקת, והשוויון צריך להיות על-פי המצב הסוציו-האקונומי של השכבות,

ולא על-פי שום שיקול אחר.

תודה רבה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן,

שש דקות לרשות אדוני.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, כנסת נכבדה, התקציב שהונח היום פה בכנסת הוא עוד דוגמה קלאסית של ישראבלוף, ישראבלוף קלאסי. מה זאת אומרת שהניחו תקציב בלי שאנחנו יודעים מהו תקציב הביטחון? המשרד הגדול ביותר עם התקציב הגדול ביותר, שום דבר לא סגור. יעד הגירעון, פתאום מקפיצים אותו. מדברים על קיצוץ רוחבי של 4%. כל אחד שהיה שר יודע שבקיצוץ רוחב של 4% אין שום פעילות, הכול יהיה משכורות ודמי שכירות בלבד, קיצוץ רוחבי של 4% בפעילות המשרדים זה להרוג כל פעילות שאפשר לחשוב עליה. אנחנו מדברים על הכלכלה. כמה פעמים ראש הממשלה השתמש בדוגמה של יוון? הצמיחה של מדינת ישראל בחודש יולי יותר נמוכה משל יוון. אנחנו מדברים פה באמת על הנתונים הכי אובייקטיביים. ראיתי מסמך שפרסם הכלכלן הראשי של משרד האוצר, לא מהאופוזיציה, יואל נוה. תסתכלו על המסמך שלו, המצב הכלכלי של מדינת ישראל הוא עגום, הוא עגום לפי קביעה של משרד האוצר. מה מספרים לנו פה סיפורים על התקציב החברתי, על הצמיחה, על יוקר המחיה? אבל הבעיה היא לא שר האוצר, הבעיה פה היא ראש ממשלה שלא יודע לקבל החלטות, ראש ממשלה שלא יודע לעשות שום דבר, הוא יודע רק דבר אחד, לקשקש ולדבר. אתם זוכרים את ועדת לוקר? דוח לוקר. מי מינה את ועדת לוקר? האופוזיציה מינתה אותו? לוקר היה האיש הכי קרוב לראש הממשלה. יותר משנה חבורה של האנשים הכי מקצועיים, כלכלנים בכירים, אלופים במילואים, עבדו בהתנדבות, הכינו מסמך הנוגע לתקציב הביטחון, מסמך שאמור לשנות את כל סדרי בראשית. מה קורה עם המסמך הזה? ראש הממשלה בורח מאחריות, בורח מלקבל החלטות. דוח לוקר, שהכינו אותו כל כך הרבה זמן, אפילו לא הובא לדיון בממשלה, לא הובא לדיון בקבינט. זה ראש ממשלה? זו קבלת החלטות? ואומרים לנו יש תקציב. על מה דיבר ראש הממשלה פה, במליאה, מעל הדוכן הזה? שפרויקט הגז, מתווה הגז, זה הקרב הפוליטי הכי חשוב בחייו. זה הקרב הכי חשוב שלו, הפוליטי, ככה הוא הגדיר. נו, מה קורה עם מתווה הגז? אנחנו רואים שיש תנופה בפיתוח מקורות האנרגיה, ורק במדינת ישראל לא מסוגלים לקבל החלטה. זה ראש ממשלה? אתה לא יודע לכפות על השרים החלטה שאתה מוביל, תתפטר. אתה לא מסוגל להוביל מהלך, תתפטר. הפרויקט הכלכלי הכי גדול, שאמור להביא תנופה לכל המשק הישראלי. אם אין לך יכולת לקבל החלטות, להגיע להכרעות, תגיע למסקנות. אנחנו בהחלט מצפים מראש ממשלה לקחת אחריות, לקחת מנהיגות, ככה הייתי נוהג לו הייתי במקומו. שר שלא רוצה לבצע את מדיניות הממשלה, או שילך הביתה או שתפטר אותו, או שתתפטר אתה. אבל, את דוח לוקר אתה לא מסוגל ליישם, מתווה גז אתה לא מסוגל ליישם, אז מה אתה מסוגל? אני מסתכל על הדברים האחרים. כל משרד הביטחון הגדול, איפה הקיצוץ? מה קיצצו בתקציב משרד הביטחון? קיצצו בתקציב לגיור לחיילי צה"ל. אותו פרויקט "נתיב", אותם חבר'ה צעירים שמוכנים למות עבור מדינת ישראל, כל התקציב פחות ממיליון שקל. לזה לא נמצא כסף במשרד הביטחון. לכל דבר מצאו. זה היה פרויקט דגל, פרויקט לדוגמה, איך עושים גיור באופן ידידותי, באופן ליברלי, מקרבים אנשים ליהדות, אנשים שכבר עשו הכרעה, אנשים שמשרתים ביחידות הכי קרביות. שם החליטו לקצץ, להקפיא. אין תקציב "נתיב", אין תקציב גיור. אני מסתכל גם בדברים קטנים. משבר שעוד מעט מתפתח,

פתאום אי-אפשר לשחק כדורגל בשבת. איפה ראש הממשלה? מחכים פה להכרעות, מחכים פה למה? שליגת הכדורגל תושבת, שיהיה פה תוהו ובוהו? גם בזה אתה לא מסוגל לקבל הכרעות ולהיכנס לגופו של עניין. אני מדבר על דברים אולי יותר קטנים בנושאים אחרים. הרי אנחנו בהחלט רוצים מדינה יותר מתוקנת, יותר שוויונית. אתה ראש ממשלה, בזמן הבחירות, חודש, יום אחרי יום הופעת בכלי תקשורת ברוסית, דיברת בפני עולים. מה הבטחת להם? אני יכול להביא לך את כל תדפיסי "יפעת" כמה דיברת אתם על הפנסיה לעולים, הבטחת, התחייבת. איפה הנושא של הפנסיות? הרי לא מופיע פה כלום, מילה אחת. להזכיר לך? לשלוח לך בדואר את כל ההופעות שלך, כל ההקלטות, כל ההדפסות? הרי זה ראש ממשלה שלא מסוגל להכריע בשום דבר. הדבר היחידי שמעניין אותו זה רק הישרדות. לא דוח לוקר, לא גיור, לא מתווה הגז, לא נושא הכדורגל, לא נושא הפנסיות לעולים. אז בשביל מה צריך אותך? שרק תשב בלשכה ורק תזגזג, כל הזמן תזגזג? מה התגובה של ממשלת ישראל,

היום כמעט הרגו כמה ילדים שם בעוטף-עזה. איפה מדינת ישראל? ככה אתה מטפל ב"חמאס"? ככה אתה מבטיח ביטחון לתושבי הדרום? ככה הבטחת אפס סובלנות לטרור? זה ראש ממשלה? תסיק מסקנות. תודה רבה לחבר הכנסת אביגדור ליברמן. חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס. לפני שעה אמרו שיש עוד שני דוברים. הפעם היא האחרונה באמת. אחרונה באמת. השר כץ, תנוח דעתך. חברת הכנסת אבקסיס היא האחרונה ומן הסתם היא גם תקצר. שש דקות לרשותך, גברתי. בבקשה. אדוני היושב בראש, תודה רבה לך, אדוני השר, השרים כץ, חברי חברי הכנסת,

אנחנו נמצאים בפתח של תקציב שהוא מאוד חשוב, תקציב גם ל-2015 וגם ל-2016, וכולנו מצפים שהתקציב יהיה תקציב חברתי. אותו שר אוצר שנשא את הדגל החברתי בבחירות האחרונות התמנה באמת לתפקיד המשפיע ביותר במדינת ישראל. הבטחנו לסייע איפה שצריך והבטחנו גם לבקר איפה שצריך. היום אני רוצה, לצערי הרב, לבקר, לא בגלל שאני רוצה, בגלל שאני חייבת. בואו אני אספר לכם קצת על מה שמתחבא בתקציב 2015 2016. ראשית, די מוזר,

בעשור האחרון שכמעט אין פיצולים. איפה יושבי-ראש הוועדות? איפה, אדוני שר הרווחה חיים כץ, האם יכול היה להיות מצב שבו בחוק ההסדרים תהיה החמרה והארכת תקופת האכשרה לכל אותם נפגעי אבטלה במדינת ישראל והדבר היה עובר מתחת לאפו של יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת? אדוני שר הרווחה חיים כץ,

יקירי, האם היית נותן לדבר כזה לעבור? האם היית נותן לוועדה אחרת לדון בנושאים של אבטלה, בנושאים של פנסיה? האם היית נותן להם להיות מוחבאים בתוך חוק ההסדרים? אני לא מכירה מציאות כזו, אלא אם כן שינית את עורך. אבל אני יכולה להאמין ולשער ולא אטעה בכך שדבר כזה לא היה עובר.

שדיברנו על עובדי קבלן, על כך שחייבים לקלוט אותם בחזרה, האם ייתכן מצב שאותם עובדי קבלן, דווקא עובדי קבלן, המוחלשים ביותר, אותם עובדי קבלן מחזוריים, שכבר היום אין להם מספיק זמן כדי ליצור את תקופת האכשרה שתזכה אותם בדמי אבטלה, האם ייתכן שהדבר הזה יקרה והם ייפגעו הכי הרבה? גם ככה לחלקם חודשיים בשנה אין הכנסה והם לא יכולים לדרוש דמי אבטלה. האם נקשה עליהם את זה? זו הבשורה החברתית? אבל זה לא נגמר רק בכך. אדוני סגן שר הבינוי והשיכון, חבל ששר הבינוי והשיכון לא נמצא כאן, חבל ששר האוצר לא נמצא כאן. אני רוצה לספר לכם משהו. בשנת 2015 מתוקצב פרויקט שיקום שכונות חברתי ב-11.7 מיליון. אתם יודעים כמה כסף יש לפרויקט שיקום שכונות חברתי לשנת 2016?

נגמרו הבעיות. אין צורך בפרויקט שיקום שכונות חברתי. אז שיתכבד שר האוצר לבוא הנה ולהגיד: אני לא מאמין בפרויקט ואני רוצה לחסל ולסגור את הפרויקט. מתקופתו, ועל שמו, ייזכר לדיראון עולם איך פרויקט, שפעם היה פרויקט הדגל החברתי ביותר במדינת ישראל חוגים לילדים, שיפוץ המבנים, הסדרה של המקום הפיזי של אותם תושבים. יספר לכם מאיר כהן איך זה שינה את פני עיירות הפיתוח, איך אותם אנשים פתאום הפכו להיות גאים במקום שבו הם נמצאים. אותה אוכלוסייה שלא הייתה יכולה להרשות לעצמה שילדים שלה יגיעו לחוגים כאלה ואחרים, בעבר יכלה לקבל סבסוד מלא מהמדינה. היום שר האוצר מגיש לנו תקציב, שר האוצר כחלון מגיש לנו תקציב מדינה ל-2016 עם אפס לפרויקט שיקום שכונות חברתי. איך זה מסתדר? מי שר האוצר? מה הזהות שלו? לא יודעת. אני נמצאת היום בדיסוננס אמיתי, וכשאני מנסה לחפור, וזימנתי אנשי מקצוע כדי שיסבירו לי מה קורה בתקציב, אמרו לי: את צודקת, סוגרים את הפרויקט. אפס שקלים לפרויקט כזה בשנת 2016 זה פשוט לסגור אותו. זה לא נגמר רק בזה. אתם יודעים את מה שר האוצר רוצה לתקצב דרך משרד הבינוי והשיכון? שמירה במזרח-ירושלים. אז אפס שקלים לפרויקט שיקום שכונות חברתי, ו-53 מיליון שקלים לשמירה במזרח-ירושלים. מה משרד הבינוי והשיכון, מה תפקידו? האם רוצה שר האוצר כחלון לבטל את שר הבינוי והשיכון שלו? האם הוא רוצה לעשות מהלכים מסוימים שבעצם מכתיבים מציאות מסוימת? אם הוא לא מסתדר, אם יש פה שיקולים פוליטיים ואחרים, אל תענישו את האוכלוסייה החלשה ביותר במדינת ישראל. זו חרפה. מי שחושבת שעניים צריכים להישאר ולהיראות עניים, אין לה זכות דיבור. אין לה זכות דיבור. מי שמדברת כמו טומי לפיד, שלא תדבר אתי חברתית.

מה קשור לטומי לפיד? שאלת על תחרות, נמנעתי מלדבר ולהגיב.

טלי קורה מבין עינייך ותהיי נאמנה לעצמך. בפרויקט שיקום שכונות היא צודקת, עדיף, בואי נשאיר את זה כאן. חברי, אם נושא שיקום שכונות לא יתוקצב, גם אני אצביע נגד. סגן שר הבינוי והשיכון אומר שנכון הדבר. לאוצר יש אינטרס לסגור את פרויקט שיקום השכונות החברתי. זו בושה וחרפה. יותר מכך, זה נסגר, ומה מתוקצב ב-53 מיליון שקלים, מתוך תקציב משרד הבנוי והשיכון, לא מתוך תקציב המשרד לביטחון פנים,

שמירה במזרח-ירושלים. חשוב שתהיה שם שמירה, אבל האם הכסף של פרויקט שיקום שכונות חברתי צריך לממן את זה? בושה וחרפה.

חברת הכנסת, אבל זמנך תם.

הפריעו לי, אני מבקשת.

אבל נתתי לך אחרי, אתם רוצים לשמוע אבסורד נוסף? עמלות הניהול בסיוע בשכר דירה. השר כץ נהנה מאוד מהדברים, אז אני נותן לך עוד. בכל שנה, לפי תקציב 2015 ו-2016, 200 מיליון שקלים מתוך תקציב מענקי בינוי ושיכון הולכים לאן? לעמלות ניהול הסיוע בשכר דירה. יש חברות משכנות, יש מנגנון, מדוע אתם צריכים לעשות outsourcing אחר?

יש לנו 200 מיליון שקלים שאנחנו צריכים לדאוג בהם לכיס של מישהו? לכיס של מי? זו שאלה אחת. נושא אחרון.

חברת הכנסת אבקסיס, לא, יש לנו לילה ארוך. אני ניהלתי, משפט אחרון, הוא כל כך חשוב.

משפט. אתם כולכם יודעים ומכירים את המאבק שאני ניהלתי בעבור אותם צעירים על משכנתה בערבות מדינה, 10% מימון. ישבתי על כך עם גדולים ממשרד האוצר, מאגף החשבות, עם שר האוצר בכבודו ובעצמו, שהבטיח לי שהוא כל כך אוהב את הרעיון, רק יש לו בעיה, כי השוק כל כך בוער, ולכן במחיר למשתכן, בפרויקטים אחרים, נעשה שיתוף פעולה. יתרה מכך,

בואי נצא לפגרה, תסירי את הצעת החוק שלך מוועדת שרים לחקיקה, משכנתה בערבות מדינה, אנחנו נעשה את הפרויקט ביחד, גם נוציא הודעה משותפת,

באיזה פרויקטים זה יינתן. ואז אני מתעוררת ומגלה, באים אלי עיתונאים כלכליים ואומרים לי: גנבו לך את החוק. אז לא קוראים לזה "משכנתה בערבות מדינה", שאתה צריך להביא רק 10% מההון העצמי, קוראים לזה "ליסינג". מישהו המציא פה משהו חדש,

תביא 10% מהבית,

לא, רגע, שנייה. לא, לא רגע. חברת הכנסת אבקסיס, תודה. תביא 10% מהבית, תשלם 18 שנה, והבית יהפוך להיות שלך.

יסכם את הדיון סגן שר האוצר יצחק כהן, בכבוד.

באמת יביא את הדבר הזה,

אנחנו נקריא את כל הספר, את כל דברי ההסבר, שורה-שורה, מילה-מילה. יהיה זמן גם לשאלות. כבוד השר ליצמן, מכיוון שזה יהיה ארוך אני מציע לך לשבת. אני כבר בא. בכל אופן, זה תקציב שמאזן את הצורך בשמירה על מדיניות פיסקלית אחראית והצורך בהגדלת השירותים החברתיים. ואכן זה נעשה, אדוני היושב-ראש. זה התקציב הראשון שיש בו גידול עצום בכל המשרדים החברתיים,

ברווחה, בבריאות, ענק,

מאות מיליונים, כבוד השרה. אתה לא היית כאן כשניתחתי,

אני אקריא לך. סיכמנו עם עפר שאם ייגמר הוא יביא לי את הקופסה. אתה לקחת את החומר, היה גידול. צריך להצביע כבר.

אתה יכול להשאיר פתק. רגע, נגמרה הישיבה של ש"ס? בבקשה?

פה, פוליטיקה בבית הזה? בבניין הזה פוליטיקה? באמת, כולם פה ענייניים. מה קורה עם ש"ס? מה קורה עם ש"ס? יושב-ראש האופוזיציה, חברי בוז'י הרצוג, בתקציב יש תוספות תקציביות משמעותיות שהוכנו למשפחות עם ילדים, לקשישים, לחיילים משוחררים. יש כאן בשורה אמיתית לאוכלוסייה שבאמת צריכה את התקציב הזה. התקציב כולל גידולים משמעותיים,

של תקציבי החינוך,

קצבאות הביטוח הלאומי, כל הקצבאות. התקציב הוא תוכנית כלכלית שמטרותיה העיקריות הן הגדלת הפריון והורדת יוקר המחיה באמצעות הגדלת התחרות. הצעדים בתחום יוקר המחיה נוגעים לכלל ההוצאות המרכזיות של המשק, הדיור, שירותי בנקאות ומזון. שמעתי פה את אורלי לוי. התוכנית של זכות רוכשת לא קשורה למה שאת אמרת פה בכלל. הצעדים בתחום הגדלת הפריון כוללים,

הקלה ברגולציה הקשורה בחיבור מפעלים,

אם התקציב כל כך טוב, למה השר דרעי מתבצר בחדרו ולא בא? יש תפילת ערבית,

הצעדים בתחום הגדלת הפריון כוללים, בין היתר, זהבה, הקלה ברגולציה הקשורה בחיבור מפעלים לגז הטבעי והקמת רשות חשמל חדשה. כלכלת ישראל זקוקה בתקופה זו לוודאות ולאחריות כלכלית, וזה הזמן להתעלם, זה אלייך. אני מקשיבה, אדוני, אבל מה קורה במשרד הכלכלה? זה אלייך, תקשיבי טוב. זה חרוט בעט ברזל. אני אומר לך, זה הזמן להתעלם משיקולים פוליטיים ולתמוך בתוכנית הכלכלית האחראית, שמביאה בשורה אמיתית לאזרחי המדינה, לאזרחי ישראל. ברור.

אז למה ש"ס התכנסה? אדוני השר, זה נכון שהשר דרעי מתבצר?

זה עם ניקוד אבל?

הצעת חוק התוכנית הכלכלית לשנים 2015 ו-2016, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2015 ו-2016 (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), והצעת חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס'

(1) בסעיף 2,

במקום "500" יבוא "200"; (2)

3(ב), במקום "500" יבוא "200"; (3) בסעיף 4(א), במקום "500" יבוא "200". אני חייב משקפיים.

אנחנו נשמח לעזור לך, אדוני סגן השר. אני רק תוהה

איך את יכולה להגיד דבר כזה? חלילה.

איך את מעלה על דעתך דבר כזה? לא יעלה על הדעת, אדוני. לא יעלה על הדעת. באמת, נו. כל מה שלא יעלה על הדעת עולה על הדעת.

תודה, חברת הכנסת גלאון.

תקשיב: "הוא כלי משמעותי להגדלת היצע הדיור המתוכנן. כיום ניתן לדון בוועדה המיוחדת שהוקמה בחוק הוותמ"ל בתוכניות החלות ברשויות מקומיות במגזר המיעוטים" אותך זה צריך

אדוני, אז האם ייתכן שאתה, אתה עכשיו חומת מגן? חברי הכנסת, בואו ננהל דיון מנומס. אדוני, שנייה. אדוני סגן השר, תתרכז בי. חבר

באוצר מול כמה סיעות כדי להגיע להסדרים כאלה ואחרים. אנחנו מכבדים את הדמוקרטיה, וזה בסדר שמתנהלים דיונים כאלה, אין לנו שום בעיה עם העניין, אבל אנא בחסדך, כמה שאני מעריך את כישוריו של חברי יצחק כהן, הוא לא יוכל להחזיק אותנו עוד שלוש שעות.

בואו נעשה הפסקה, כי חבל עליך, חבל עלינו. בואו נעשה הפסקה, נחזור בחצות. אני מתנגד, אדוני היושב-ראש. אני חייב להקריא להם את החוק עד הסוף, שידעו על מה הם מצביעים. חברי יצחק כהן, אתה יודע שאני מכבד אותך. אגב, תודה על המשקפיים. אבל זה הדדי. בגלל זה המספרים גדלו בתקציב, יש לי משקפיים שמכפילים את המספרים, אם לא שמת לב. חברי יצחק כהן, ראשי סיעות האופוזיציה רוצים להודיע שכולנו עוזבים את המליאה, כי זה ביזיון לדיון. אני מכבד אותך, אל תעשו את זה. ומפאת כבודך נזעקתי הנה, ולכן אני מציע, בואו נעשה הפסקה לשלוש שעות, ובזה נגמר העניין. נלך לנוח, כי הם לא יגמרו בשלוש שעות. או בואו נתחיל נושא מחדש. הערה חשובה, אבל, לדחות אותה. אני אקל עליך, אקריא את זה במהירות. זה ייגמר מהר. או שאתה עושה הפסקה או שאנחנו יוצאים, כולם. חבר הכנסת פרץ, הצעתך לסדר לא מתקבלת. תודה רבה.

כדי שנספיק את כל הספר הזה,

השר כץ, היינו ביישובי המיעוטים. לאחר שהוכרז על המתחמים המועדפים לדיור בהיקף של למעלה מ-24,000 יחידות דיור במגזר המיעוטים, איפה פריג'? כשצריכים אותו הוא לא נמצא. כן. כדי להגדיל עוד את הפוטנציאל,

מהמסלול התכנוני המהיר,

להפחית, הוועדה, כך שככל שמדובר ביישוב מיעוטים, מספר יחידות הדיור המינימלי יהיה 200. תיקוני החקיקה המוצעים בסעיף 2 ובסעיף 5 פסקאות (1), (3) ו-(5) נועדו ליישם כמה המלצות של "צוות 120 הימים", שהרקע לעיקרן הוא שבמשך שנים היבט התכנון והרישום במקרקעין ביישובי המיעוטים לא הוסדר מספיק. בחלק מהמקרים מדובר בהטבה שמוענקת בחוק על רקע שונות הקיימת ביישובים אלה, אשר אינה מתקיימת ביישובים אחרים. לפסקה (1),

אזכיר לך שהגדרה לתוכנית מועדפת לסעיף 2 לחוק, הוותמ"ל קובעת כי ביישוב מיעוטים תוכנית מועדפת לדיור כוללת הוראות הקמת 500 יחידות דיור לפחות. מוצע לקבוע כי תוכנית מועדפת לדיור ביישובי המיעוטים תכלול 200 יחידות דיור לפחות. לפסקה (2), אדוני היושב-ראש איזה עמוד? 1352. את לא עוקבת, זהבה, וזה לא טוב. את לא תדעי מה להצביע, ואני מודאג. אני מוטרד. בסוף תצביעי נגד כי לא שמעת טוב. חבל. אני מבטיחה לך שהיא תצביע נגד בכל מקרה. לא, אני אשכנע אותה. סעיף 5(2) לחוק הוותמ"ל מסמיך את הממשלה או ועדת שרים שמינתה לעניין זה, להכריז בצו על קרקע כעל מתחם מועדף לדיור. סעיף 3(ב) קובע כי הכרזה כאמור תינתן לפי המלצת מנהל מינהל מקרקעי ישראל, מינהל התכנון,

לאחר ששוכנע כי ניתן לתחם באותה קרקע 750 יחידות דיור לפחות, 500 יחידות דיור לפחות, מוצע לקבוע כי ביישובי מיעוטים תתייחס המלצה לאפשרות של תכנון 200 יחידות דיור לפחות. אנחנו, ברשותכם, נדלג.

אדוני היושב-ראש. אני מעוניין לשמוע. לא למדתי עדיין. אני לומד. סגן שר האוצר הוא מומחה. אני לומד. שנייה אחת, או, מינוי רופאים וטרינרים מוסמכים למפעלים.

עוד 1,000 עמודים. צחי, אתה לא מקשיב לי. עוד דקה, בבקשה. חובת משווקים של מוצרי בשר: משווק לא ימכור מוצר בשר אלא אם כן התקיימו התנאים האמורים בפסקאות (1) (3) לסעיף 214 לגבי תעודות המשלוח של מוצרי הבשר. 1474. רבותי, בהזדמנות זו אני רוצה לברך את השרה גילה גמליאל, השרה לשוויון חברתי. יש החלטת ממשלה, שבפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל יש תקציב מגדרי. כל המשרדים פילחו את 40% התקציב לפי חלוקת התקציב, ויישר כוח על כך. מגיע לה יישר כוח. אדוני היושב-ראש, אפילו את הברכות של סגן השר לא שומעים. חבל, דווקא ברכה

חברת הכנסת נחמיאס, אנחנו נגיע לפרק שמעניין אותך. רק רגע.

באיזה עמוד אתה? הגנה על בריאות הציבור. 1401. צחי לא מקשיב להסברים, וזה לא כל כך טוב. אני אתך, אדוני. אני מקשיב לכל מילה. אז ככה, אדוני היושב-ראש: פרק זה בא להסדיר את אחריותו של יצרן מזון, את הפיקוח על ייצור מזון, את אחריותו של יבואן מייצא מזון ואת הפיקוח על ייבוא מזון, והכול לשם אספקת מזון ברמת איכות וכשרות, תקינות ובטיחות נאותות לציבור, ובכלל זה בתנאי ייצור נאותים, המתאימים לאמות המידה שנקבעו בחקיקת המזון בישראל.

זה קשור גם לסעיף של מינוי וטרינר מומחה למפעלים, או שזה סעיף נפרד? לא, הבנתי שמבינים, אז דילגתי על זה.

לא, שאלתי אם הסעיף הזה קשור. הבחנתי בעיניהם של חברי הכנסת, ראיתי שמבינים את זה הבנה מוחלטת, אז דילגתי על זה. דברי ההסבר לפרק ז'. בסעיף 24, בהתאם למצב הקיים כיום, מעסיקים רבים מוכנים לבצע פעולות בעבור לקוח באמצעות בעל רישיונות, כבר דיברנו על זה. איפה אתה? 1401. ביום כ"ה בסיוון תשע"א, 27 ביוני 2011, מינו שר האוצר ושר התעשייה, המסחר והתעסוקה צוות בין-משרדי לבחינת רמת התחרותיות והמחירים בתחום מוצרי המזון והצריכה,

כדי ללמוד את מאפייניהם של שוקי המזון ומוצרי הצריכה, לאתר כשלי שוק ולגבש המלצות לצורך שיפור רווחת הצרכן, בין היתר, על-ידי הגבלת התחרותיות. אני לא רואה את צחי. הוא בסוף לא ידע על מה להצביע. זהבה, ביום כ"ח בתמוז תשע"ב, 18 ביולי 2013, פרסם הצוות הבין-משרדי את

חלק מהמלצות הצוות, בעיקר בהיבטי צרכנות ותחרות, במקצה האספקה ובמקצה הקמעונאים, ביחסי ספקים קמעונאים, עידוד מותגים פרטיים ועסקים קטנים ובינוניים,

אתם רוצים שאמשיך? לא. אז אני אפסיק. תודה. תודה על ההקשבה, הייתם נהדרים. הייתם מקסימים. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לסגן שר האוצר. בצער רב אני מודיע שהוא נאלץ להפסיק את הסבריו המפורטים לגבי חוק התקציב וחוק ההסדרים ושאר החוקים שתכף נצביע עליהם, אבל אני סמוך ובטוח שאנחנו נמשיך את העבודה על החוקים גם ללא ההסברים של סגן שר האוצר חבר הכנסת יצחק כהן. חברי הכנסת, נא לשבת. חברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה. כידוע, יש לנו ארבעה חוקים שהוצגו על-ידי שר האוצר חבר הכנסת משה כחלון. אנחנו קודם כול נצביע על הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ה 2015, בקריאה ראשונה. הממשלה ביקשה הצבעה שמית ולכן, מזכירת הכנסת תתחיל בהליך ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף,

טלב אבו עראר, נגד יולי יואל אדלשטיין, בעד מיכאל אורן, בעד דוד אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד אלי אלאלוף, בעד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, בעד זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול, נגד נאוה בוקר, בעד דוד ביטן,

מיכל בירן, נגד מירב בן ארי, בעד אלי בן-דהן, בעד נפתלי בנט, בעד יואב בן צור, בעד איל בן ראובן, נגד יחיאל חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי,

עמר בר-לב, נגד ענת ברקו, בעד יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס,

אילן גילאון, נגד שרון גל, אינו נוכח זהבה גלאון, נגד יואב גלנט,

גילה גמליאל, בעד מסעוד גנאים, נגד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד אבי דיכטר, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג, נגד שרן השכל, בעד יצחק וקנין, בעד מכלוף מיקי זוהר, בעד חנין זועבי, נגד ג'מאל זחאלקה,

תמר זנדברג, נגד עבד אל חכים חאג' יחיא, נגד ציפי חוטובלי, בעד אורן אסף חזן, אינו נוכח דב חנין, נגד יואל חסון, נגד אחמד טיבי, נגד מנואל טרכטנברג, נגד מרדכי יוגב, בעד יוסי יונה, נגד שלי יחימוביץ, נגד חיים ילין, נגד משה יעלון,

איתן כבל, נגד אלי כהן, בעד יצחק כהן, בעד מאיר כהן, נגד משה כחלון, בעד חיים כץ, בעד ישראל כץ, בעד עליזה לביא,

ציפי לבני,

אורלי לוי אבקסיס, נגד ז'קי לוי, בעד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן,

סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד ינון מגל, בעד מנחם אליעזר מוזס, בעד ירון מזוז, בעד מרב מיכאלי, נגד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית, נגד אברהם נגוסה, בעד משולם נהרי, בעד איילת נחמיאס ורבין,

בנימין נתניהו, בעד קסניה סבטלובה, נגד רויטל סויד, נגד ניסן סלומינסקי, בעד בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, בעד דניאל עטר, נגד חמד עמאר, נגד רועי פולקמן, בעד שי פירון, נגד טלי פלוסקוב, בעד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' נגד עמיר פרץ, נגד נורית קורן,

יואב קיש, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד מיכל רוזין, נגד מיקי רוזנטל, נגד יואל רזבוזוב, נגד יפעת שאשא ביטון, בעד יובל שטייניץ, בעד נחמן שי, נגד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, נגד סתיו שפיר, נגד איילת שקד, בעד עאידה תומא סלימאן, נגד אבקש מגברתי לקרוא בשמות חברי וחברות כנסת שלא ענו לך בסיבוב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) גלעד ארדן, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח שרון גל, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח אורן אסף חזן, אינו נוכח מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח אוסאמה סעדי,

איימן עודה, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח חברי וחברות הכנסת, האם יש מישהו באולם שמעוניין להשתתף בהצבעה ולא קראו בשמו או בשמה? (קוראת בשמות חברי הכנסת) אורן אסף חזן, בעד ההצבעה הסתיימה. נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, הצעת חוק התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016, התשע"ה 2015, קריאה

נוכח זוהיר בהלול, נגד נאוה בוקר, בעד דוד ביטן, בעד מיכל בירן,

מירב בן ארי, בעד אלי בן-דהן, בעד נפתלי בנט, בעד יואב בן

(קוראת בשמות חברי הכנסת) דוד אזולאי, בעד רוברט אילטוב, נגד גלעד ארדן, אינו נוכח זאב בנימין בגין,

אראל מרגלית, נגד אברהם נגוסה,

משולם נהרי, בעד איילת נחמיאס ורבין, נגד בנימין נתניהו, בעד קסניה סבטלובה,

רויטל סויד, נגד ניסן סלומינסקי, בעד בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי, נגד איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, בעד דניאל עטר, נגד חמד עמאר, נגד רועי פולקמן, בעד שי פירון, נגד טלי פלוסקוב, בעד מאיר פרוש, אינו נוכח יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' נגד עמיר פרץ, נגד נורית קורן, בעד יואב קיש, בעד איוב קרא, בעד מירי רגב, בעד מיכל רוזין, נגד מיקי רוזנטל, נגד יואל רזבוזוב, נגד יפעת שאשא ביטון, בעד יובל שטייניץ, בעד נחמן שי, נגד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, נגד סתיו שפיר, נגד איילת שקד,

עאידה תומא סלימאן, נגד גברתי, נא לקרוא בשמות חברי וחברות הכנסת שלא ענו לך בסבב הראשון של ההצבעה. (קוראת בשמות חברי הכנסת) אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח שרון גל, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח יצחק הרצוג, נגד יצחק כהן, בעד מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב מרגי, בעד איימן עודה, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח חברי וחברות הכנסת, האם יש באולם מישהו שלא קראו בשמו או בשמה ומעוניינים להשתתף בהצבעה? חבר הכנסת פרוש, אתה מעוניין להשתתף בהצבעה? (קוראת בשמות חברי הכנסת) מאיר פרוש, בעד יש חברי וחברות כנסת נוספים? אין כאלה. ההצבעה הסתיימה. גברתי, נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה 2015, קריאה ראשונה: 57 בעד, 53 נגד. הכנסת אישרה את הצעת החוק בקריאה ראשונה, והיא תועבר לוועדת הכספים של הכנסת להמשך חקיקה. ועדת הכנסת? אז ועדת הכנסת תכריע לגבי המשך החקיקה של החוק הזה. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה נוספת. הצעת חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס'

(שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה 2015. האם גם כאן הצבעה שמית? כן. מבקשים הצבעה שמית, הממשלה. גברתי המזכירה, נא להתחיל. (קוראת בשמות חברי הכנסת) עבדאללה אבו מערוף,

טלב אבו עראר,

יולי יואל אדלשטיין, בעד מיכאל אורן, בעד דוד אזולאי, בעד ישראל אייכלר, בעד רוברט אילטוב, נגד אלי אלאלוף, בעד קארין אלהרר, נגד זאב אלקין, בעד דוד אמסלם, בעד אופיר אקוניס, בעד גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל,

זאב בנימין בגין, אינו נוכח זוהיר בהלול,

נאוה בוקר, בעד דוד ביטן, בעד מיכל בירן, נגד מירב בן ארי, בעד אלי בן-דהן, בעד נפתלי בנט, בעד יואב בן צור,

איל בן ראובן,

חיליק בר, אינו נוכח איתן ברושי, נגד עמר בר-לב, נגד ענת ברקו,

יוסף ג'בארין, אינו נוכח באסל גטאס,

אילן גילאון,

שרון גל, אינו נוכח זהבה גלאון,

יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

מסעוד גנאים, נגד משה גפני, בעד יעל גרמן, נגד אבי דיכטר, בעד אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח צחי הנגבי, בעד יצחק הרצוג,

שרן השכל, בעד יצחק וקנין, בעד מכלוף מיקי זוהר, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח תמר זנדברג, נגד עבד אל חכים חאג' יחיא, נגד ציפי חוטובלי, בעד אורן אסף חזן, בעד דב חנין, נגד יואל חסון, נגד אחמד טיבי, נגד מנואל טרכטנברג, נגד מרדכי יוגב, בעד יוסי יונה, נגד שלי יחימוביץ,

חיים ילין, נגד משה יעלון, בעד איתן כבל, נגד אלי כהן,

יצחק כה ן, בעד מאיר כהן,

משה כחלון, בעד חיים כץ, בעד ישראל כץ, בעד עליזה לביא,

ציפי לבני, נגד אורלי לוי אבקסיס,

ז'קי לוי, בעד מיקי לוי, אינו נוכח יריב לוין, בעד אביגדור ליברמן, אינו נוכח יעקב ליצמן, בעד סופה לנדבר, נגד יאיר לפיד, נגד ינון מגל,

מנחם אליעזר מוזס, בעד ירון מזוז,

מרב מיכאלי, נגד אורי מקלב, בעד יעקב מרגי, בעד אראל מרגלית,

אברהם נגוסה, בעד משולם נהרי, בעד איילת נחמיאס ורבין, נגד בנימין נתניהו, בעד קסניה סבטלובה,

רויטל סויד, נגד ניסן סלומינסקי, בעד בצלאל סמוטריץ, בעד אוסאמה סעדי, נגד איימן עודה, אינו נוכח רחל עזריה, בעד דניאל עטר, נגד חמד עמאר, נגד רועי פולקמן, בעד שי פירון, נגד טלי פלוסקוב, בעד מאיר פרוש, בעד יעקב פרי, נגד עיסאווי פריג' נגד עמיר פרץ, נגד נורית קורן, בעד יואב קיש, בעד איוב קרא,

מירי רגב, בעד מיכל רוזין, נגד מיקי רוזנטל, נגד יואל רזבוזוב, נגד יפעת שאשא ביטון, בעד יובל שטייניץ, בעד נחמן שי, נגד סילבן שלום, אינו נוכח עפר שלח, נגד איציק שמולי, נגד סתיו שפיר, נגד איילת שקד, בעד עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת גברתי, נא לקרוא בשמות חברי וחברות הכנסת שלא ענו לך בסבב הראשון. (קוראת

אינו נוכח יחיאל חיליק בר, אינו נוכח יוסף ג'בארין, אינו נוכח שרון גל, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח מכלוף מיקי זוהר, בעד חנין זועבי, נגד ג'מאל זחאלקה, נגד מיקי לוי, אינו נוכח אביגדור ליברמן, אינו נוכח איימן עודה, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח עאידה תומא סלימאן, נגד חברי וחברות הכנסת, האם יש מישהו באולם שמעוניין להשתתף בהצבעה ולא קראו בשמו או בשמה? אין כאלה. ההצבעה הסתיימה. גברתי המזכירה, נא לספור את הקולות. חברי הכנסת, הצעת חוק להפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 15) (שיעור הגירעון בשנות התקציב 2015 ואילך וסכום ההוצאה הממשלתית בשנות התקציב 2015 ו-2016), התשע"ה 2015, קריאה ראשונה, 57 בעד, 53 נגד. אני קובע כי הכנסת אישרה את הצעת החוק בקריאה הראשונה, והיא תועבר לוועדת הכספים של הכנסת להמשך החקיקה. עד כאן ארבעת החוקים שהציג לנו שר האוצר חבר הכנסת משה כחלון, הכנסת אישרה את כולן. אנחנו עוברים להצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה 2015, קריאה ראשונה. מי מציג מטעם הממשלה את החוק? שרת המשפטים איילת שקד, בבקשה, גברתי. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבדת להביא בפניכם את הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה 2015, מטעם ממשלת ישראל. מדובר בהצעת חוק בעלת חשיבות עליונה לביטחונה של מדינת ישראל ולחוסנה, וזאת לנוכח איומי הטרור שאנו חשופים אליהם במשך שנים רבות. הצעת החוק נועדה להעמיד לרשות מערכת אכיפת החוק את מרב הכלים הנדרשים כיום לצורך מאבק אפקטיבי בארגוני הטרור, בפעילותם המתרחבת ובאמצעי המימון המאפשרים פעילות זו. המלחמה נגד הטרור היא מלחמה שישראל חייבת לנצח בה. מעבר לפגיעות הפיזיות ולקורבנות הרבים, הטרור הוא קודם כול התקפה על הערכים היסודיים שהחברה שלנו מבוססת עליהם. הטרור מבקש לפצל אותנו למחנות שונים, לכאלה שנוקטים עמדה כזו ולכאלה שנוקטים עמדה אחרת, אלא שבעניין המלחמה בטרור אין ימין ואין שמאל, אין מחנות ואין קבוצות. זו מלחמה שאנחנו חייבים לנצח בה וזו מלחמה שאנו ננצח בה, וזו מלחמה שננצח בה ביחד. גל הטרור העצום, ששוטף את המזרח התיכון כולו, מחריב מדינות קיימות ומייצר חדשות. אין צורך להביט במשקפת כדי לראות כיצד המציאות שאליה התרגלנו במשך עשרות רבות של שנים משנה את פניה לבלי הכר. האיום העיקרי שבעבר נשקף לישראל מצד כוחות צבא הולך ופוחת, וזאת בשעה שאיום הטרור נגדנו הולך ומתעצם. אבל לצד החזית הביטחונית, אל לנו לשכוח את החזית השנייה שבה מתנהל המאבק חסר הפשרות הזה, החזית המשפטית. על מנת לשדרג את יכולותיה המשפטיות והחוקיות של מדינת ישראל במאבקה בטרור, נבחנו הכלים המשפטיים הקיימים כיום בתחום המשפט הפלילי, האזרחי והמינהלי וגובשו, במסגרת החוק שלפניכם, הסדרים חדשים שנועדו לתת מענה לקשיים ולאתגרים שארגוני הטרור מציבים בפנינו היום. הנושאים המרכזיים המוסדרים בהצעת החוק כוללים, בין היתר: קביעת מנגנון ההכרזה על ארגון טרור, הן ארגונים הפועלים נגד מדינת ישראל והן ארגוני טרור זרים, קביעת קטגוריה חדשה של עבירות טרור, הנוגעות הן לפעילותם האסורה של ארגוני הטרור ופעילי הטרור עצמם והן לתופעה של תמיכה בארגוני טרור על-ידי העברת כספים, העמדת אמצעים לרשותם או הבעת תמיכה בפעילותם, סמכויות חילוט ותפיסה של רכוש הקשור לטרור, סמכויות המשטרה למניעת פעולת טרור ולסגירת מקומות המשמשים לארגוני טרור, הסמכת שר הביטחון להוציא צו הגבלה נגד אדם מטעמי ביטחון,

הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה בכנסת השמונה-עשרה. בכנסת התשע-עשרה הוחל דין רציפות על ההצעה. במהלך כהונתה התקיימו 11 דיונים בענייניה בוועדת החוקה, חוק ומשפט, חברת הכנסת לבני, אני אומרת מה שביקשת ממני לומר. נוסח הצעת החוק המובא כעת להצבעה במליאה הוא בעיקרו הנוסח שעבר קריאה ראשונה בעבר, עם תיקונים להגדרת מעשה טרור, וכן תיקונים קלים בהתאם לעדכונים שנעשו בחוקים שאת הוראותיהם הוצע לאמץ במסגרת הצעת חוק זו. הצעת חוק זו אושרה בוועדת השרים, בכפוף להסכמת ועדת החוקה, חוק ומשפט להמשיך את הדיונים בהצעת החוק מהנקודה שבה הופסקו בכנסת התשע-עשרה, ובהתבסס על ההסכמות שהושגו בדיוני הוועדה והשינויים שהוכנסו בהצעת החוק הנוכחית. אנו סבורים כי חקיקתו של חוק המאבק בטרור בנוסח המוצע היא צעד חשוב, הכרחי וחיוני לקידום המאבק בטרור. הצעת החוק היא תוצאה של עבודת מטה, שארכה למעלה מחמש שנים, בראשותה של הגברת רחל גוטליב, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פלילי, הקודמת, ומר רז נזרי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, פלילי, הנוכחי, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו כדי לומר להם תודה רבה על העבודה הקשה שהושקעה פה. תודה רבה לשרת המשפטים. ראשונת הדוברים, חברת הכנסת זהבה גלאון. חברת הכנסת גלאון, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שמעתי את השרה איילת שקד מציגה את חוק המאבק בטרור, וזה הזכיר לי את הדיבורים של אריק שרון, בזמנו: מי בעד חיסול הטרור? מי לא תומך בחיסול הטרור, השרה שקד? ההצעה שאתם מביאים כאן לא רק שהיא לא נותנת מענה אמיתי, היא הצעה שמעקרת את עצמה בגלל הדברים המופרכים, חסרי האחריות, הייתי אומרת, שלא יאפשרו לכם לממש את המאבק בטרור.

חברי חברי הכנסת, על זה שהמאבק בטרור הוא חשוב, בוודאי נגד אזרחים חפים מפשע. אבל גם כשנלחמים בטרור, אני רוצה להזכיר לכם את הדברים הנכוחים שאמר בזמנו נשיא בית-המשפט העליון השופט ברק: גם את המאבק בטרור צריך לנהל כשיד אחת קשורה מאחור. אני מזכירה לכם את זה, כי אני עוקבת אחרי החוק הזה כבר כמה שנים, הוא מגיע לוועדת החוקה של הכנסת.

בחסות הדיון המיוחד על התקציב, חוק ההסדרים, מביאים כאן חוק מקיף, כולל, מעגנים בחקיקה סמכויות דרקוניות שאין מקום להכניס אותן לחקיקה. חוקי חירום שמאפשרים צווים מינהליים וצווי הגבלה מכניסים לחקיקה? להשתמש בחומר חסוי, ראיות חסויות, אנשים לא יודעים על מה הולכים לקרוא להם, זה מכניסים בחקיקה באופן הזה? אני רוצה להגיד לכם, חברי חברי הכנסת, שמרוב שרוצים להילחם בטרור הגדירו סעיפים שמאפשרים להכניס סמכויות פשוט טוטליטריות, מאפשרים אמצעים דרקוניים כלפי חשודים, שלא רק שזה לא יאפשר לממש אותם, חברי חברי הכנסת, מכיוון שההצעה היא כל כך גורפת, הולכים להפוך אנשים שלא מעורבים בטרור לחשודים בטרור, לטרוריסטים. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות, חברי חברי הכנסת. אחת הדוגמאות שדיברתי עליה היא כמובן המעצרים המינהליים וצווי ההגבלה. דוגמה נוספת היא הגדרה רחבה וגורפת למושגים כמו ארגון טרור, חבר בארגון טרור, מעשה טרור, באופן שמתייג אזרחים וארגונים כמעורבים בטרור. אני רוצה לספר לכם שכשישבנו בוועדת החוקה דיברו על ארגוני מעטפת. אמרתי לנציג השב"כ שישב שם: תעביר לנו רשימה של מה זה הארגונים האלה, את מי אתם מכנים ארגוני טרור. ואכן קיבלנו רשימה לוועדת החוקה. אני רוצה להגיד לכם שאם החוק הזה יתקבל כל אחד כמעט יוכל להיות מוגדר כארגון טרור, כל אחד שאין לו קשר לארגון טרור יוגדר כארגון טרור. אני חושבת שהכנסת הזו לא ערה עד כמה צריך להיזהר מכך שהסמכויות הדרקוניות האלה בעצם יאפשרו גם לחקור חשודים באמצעים שכרגע אסור להשתמש בהם: עינויים, אמצעי חקירה פסולים. אני מזהירה שהשימוש בחוק הזה יאפשר להכניס לכלא אנשים שהם חפים מפשע,

אפשר גם לומר את זה. למשל, אני רוצה לתת לכם עוד דוגמה: החוק קובע, חברי חברי הכנסת, כי עונשו של מי שמביע הזדהות פומבית עם ארגון טרור או מסייע לארגון טרור, העונש שלו יהיה כמו מבצע הפעולה עצמה. הרי זה מופרך אני מסיימת, אדוני, הרי זה מופרך, זה לא מתקבל על הדעת. אני חושבת שמדינה צריכה לעשות מאמצים בלתי נגמרים כדי להיאבק בטרור, כדי לא לאפשר טרור. אבל לקחת חקיקה ארכאית, חוקי חירום, שנת 1945, לעגן אותם בחקיקה באופן שיפגע בישראל כמדינת חוק, באופן שיעשה לה נזק בין-לאומי, באופן שלא יאפשר לה לממש את החוק הזה, שיפגע פגיעה פוגענית בזכויות אדם,

זו חקיקה שאין לה מקום. תודה רבה. חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

כפי שאמרה חברתי זהבה גלאון, בעצם מובא לנו כאן הערב בדיון מיוחד שהתכנס לצורך הדיון בתקציב, אחר כך נוסף עליו גם דיון בחוק השידור,

המהלך הגדול של הממשלה הזו, כי הרי מהלכים מדיניים אין ויוזמות ביטחוניות אין, אז מה נשאר לנו? היוזמה הגדולה להיאבק בטרור.

בואו רגע נפרוט את החוק הזה על מה שהוא מכיל, חוק כאמור מאוד מאוד מאוד מקיף וגדול, שברציונל שלו יכול היה להיות איזה היגיון. הרי אנחנו לא רוצים, ואנחנו כאן, חברי האופוזיציה מהשמאל, חוזרים ועולים על הדוכן פעם אחר פעם ואומרים שאנחנו לא רוצים להתנהל לפי תקנות שעת-חירום. הרי אנחנו מדינה עצמאית בת-קיימא, אנחנו כבר לא בשעת חירום, אנחנו לא רוצים לא מעצרים מינהליים מתוקף תקנות שעת-חירום, לא כל מיני מהלכים דרקוניים אחרים, אנחנו רוצים הסדרה דמוקרטית.

בא החוק הזה ובאמת מבטל את ההכרזה המתמדת על מצב חירום, כאילו בכל רגע קיומנו כאן מוטל בספק, ויש בכך דבר מבורך, אבל בוא נראה לטובת מה. וצריך קודם כול להקדים ולומר שהמאבק בטרור, וצריך לשים את הדברים בהקשר שלהם: המאבק באלימות, באלימות השרירותית נגד חפים מפשע, הוא אחד הדברים החשובים ביותר שמדינה דמוקרטית צריכה ויכולה לעשות.

מה מותר הדמוקרטיה ממשטר דכאני? מה מותר הדמוקרטיה מהטרוריסטים עצמם, מארגוני הטרור עצמם, שפוגעים כאמור באלימות שרירותית נגד חפים מפשע? מותר הדמוקרטיה, שבזמן שהיא נלחמת בטרור ושומרת על ביטחון אזרחיה החפים מפשע, היא שומרת הקפדה קפדנית מאוד על זכויות האדם ועל עקרונות היסוד של הדמוקרטיה. וכאן, בהצעת החוק הזו, אנחנו נתקלים בכמה אתגרים קשים ביותר, ששמים סימן שאלה גדול מאוד מעל כל המהלך הזה. והראשון הוא בהגדרה. בשנות ה-80 וה-90 דנו כאן בבית בשאלה מיהו יהודי, והחוק הזה מבקש לתת הגדרה מאוד מאוד רחבה ועמומה לשאלה מיהו טרוריסט. טרוריסט הוא כבר לא זה שמבצע אלימות רצחנית נגד חפים מפשע, שבו צריך להיאבק במלוא הכוח, טרוריסט הוא גם מי שמבצע פעילות מחאה, אולי פוליטית, מי שמבצע הפרות סדר. מי שעוסק בפעילות הומניטרית עלול למצוא את עצמו תחת ההגדרה של טרוריסט. חברות בארגון טרור בלי נטילת חלק פעיל במעשי טרור יכולה גם היא לזכות את אותו אדם באותה הגדרה.

ודבר נוסף, משפט אחרון, התחלתי ואמרתי שבנושא המעצרים המינהליים, דיברנו כאן בין היתר הרבה, אפרופו חוק הזנה בכפייה ואחרים, אמרנו שכאן אנחנו לא רוצים לפעול מתוקף תקנות שעת-חירום. אלא שבמקום לבטל את הפרקטיקה הזו של המעצר המינהלי, שזאת שלילת חירות חריפה ללא משפט וללא הליך הוגן, באה הצעת החוק הזו ומעגנת את המעצר המינהלי ככזה, והופכת אותו כביכול לפרקטיקה קבועה בתוך החוק הישראלי,

בלי, תודה. כאשר ההליך עצמו הוא חסוי, משפט אחרון. משפטים ארוכים. סליחה? משפטים ארוכים היום. ההליך עצמו חסוי, הוא לא שקוף לציבור, וכאמור, הוא שולל חירות מאדם ללא שהוא זכה למשפט הוגן, וזה נגד עקרונות היסוד והבסיס של הדמוקרטיה, וזה שם אותנו במקום אחד עם משטרים שאנחנו לא רוצים להידמות אליהם.

וכל זה במקום לעשות את מה שבאמת צריך כדי להיאבק בטרור, וזה לחתור לשלום באמצעות יוזמה מדינית.

תודה, תודה. חבר הכנסת עיסאווי פריג', תשתדל להקפיד על הזמנים פשוט כדי שנסיים עד תפילת שחרית עם המשפטים הארוכים. שלא ישעמם. שלא ישעמם לך, אדוני היושב-ראש. שלוש דקות לרשות אדוני. בבקשה. אדוני היושב-ראש, מכובדי השרים, חברים, עם כל הצער והיגון, היום בעוד מהלך נוסף מכריזה ממשלת בנימין נתניהו על עוד צעד לכיוון חיסול הדמוקרטיה. אני שואל, חברי מהקואליציה, באופוזיציה בינתיים אני לא אגע, מהקואליציה,

כל הכיסאות ריקים: האם מישהו מהקואליציה קרא את 113 העמודים של הצעת החוק? האם מישהו מהקואליציה, הכיסאות הריקים האלו, יודע על מה הצעת החוק הזו באה לדבר? האם מישהו בכלל חושב פעם לא להיות חותמת גומי, אדוני היושב-ראש? יודעים על מה אנחנו מדברים? הכול תחת המאבק, השם: מאבק בטרור. אדוני היושב-ראש, חברים, זה לא חוק של מאבק בטרור, זה חוק של רדיפה פוליטית, חוק של פגיעה בזכויות האזרח, בואו נקרא לילד בשמו. הכול תחת הכותרת "מאבק בטרור". תרחיבו את זה כמה שאתם רוצים. תרחיבו את זה. לאן זה יגיע? אני שואל את עצמי,

מה אני אתייחס לזה כאזרח ערבי במדינה. אני לא אגע בצד שגם מדבר אליך, בעניין הרדיפה הפוליטית, עם מתן סמכויות והרחבות בצורה חסרת תקדים לשר הביטחון ולגורמי ביטחון לקבוע מה זה ארגון ומה זאת פעילות טרור. אני אומר, זה חוק שאני רוצה למצוא לו שם. זה חוק טרור לשארית הדמוקרטיה בצל ממשלת נתניהו, זה החוק. זה החוק. אין הגדרה אחרת לחוק.

עם כל המאבק, אני רוצה למצוא לו שם אחר. אדוני היושב-ראש, אתה מכיר את הסיפור של הזאב, "זאב, זאב"; וזה בדיוק חוק "זאב, זאב". מרוב שמגדירים טרור, מרוב שכולם רוצים לדבר על טרור, שהופכים את הכול לטרור, אף אחד לא יאמין לכם כשתבקשו לתת מאבק אמיתי בטרור האמיתי, כי הכול הופך להיות מאבק בטרור.

מה שצורם בי וכואב לי, עמדת מפלגת העבודה. אני מצפה שמפלגת העבודה, המחנה הציוני, שמתיימרת להיות אלטרנטיבה, אלטרנטיבה שלטונית, אבל מה קורה? היא רוצה להוכיח את האלטרנטיבה, למי יש יותר כוח לתת מאבק בטרור.

הזמן הסתיים, אנחנו מקפידים עליו. משפט אחרון, בבקשה. למי יש יותר את האלטרנטיבה לתת מאבק של שיח לאומני. זאת האלטרנטיבה של מפלגת העבודה, המחנה הציוני. מפלגה בשיטה הזו היא לא אלטרנטיבה, היא חיקוי, ולחיקוי אין מקום. תתחילו להפנים את זה. תודה, אדוני. תודה רבה. חבר הכנסת נחמן שי, אינו נוכח. חבר הכנסת דב חנין,

שלוש דקות, אדוני.

אדוני, תודה לך, רבותי השרים, עמיתי חברי הכנסת, איפה השרים? יושבים על שולחן הממשלה. אסור לך לשבת שם.

אה, אדוני היושב-ראש, עמיתי חברי הכנסת, נשיא בית-המשפט העליון לשעבר השופט ברק אמר פעם: מלוא הארץ משפט. אני קראתי את 113 העמודים של הצעת החוק שהממשלה מביאה בפנינו, ואני רוצה לומר לכם שאחרי שקוראים את ההצעה הזו, ברור לגמרי: מלוא הארץ טרור. אין בעצם שום דבר שאיננו נופל תחת הגדרת הטרור בהצעת החוק הזו. בעיית הבעיות של החוק היא הרחבה דרמטית קיצונית של מושג הטרור, של הגדרת מעשה טרור, של הגדרת ארגון טרור, של מיהו חבר בארגון טרור. ההגדרה הזו כוללת פעולות מחאה, למשל, פעולות מחאה שיש בהן הפרת סדר, כוללת הרבה מאוד מעשים שלכל דבר ועניין לא תפסנו אותם כטרור, לא צריך לתפוס אותם כטרור ולא צריך להתייחס אליהם כטרור. ההצעה מאפשרת הכרזה על ארגוני מעטפת שלא מתעסקים בכלל בפעילות טרוריסטית כארגוני טרור, ההצעה מאפשרת לקבוע שאנשים שלא נטלו שום חלק בפעילות טרוריסטית ובפעילות של ארגון טרור ייחשבו כחברים בארגון טרור. וכנגד כל אותם אנשים, כנגד כל אותן פעילויות, כנגד כל אותו רוחב של עשייה מחאתית, שהיא אולי לא מקובלת לפעמים, נגד כל הדברים האלה ניתן להפעיל סמכויות דרמטיות וקיצוניות ביותר. קודם כול, את הסמכות של מעצר מינהלי, את הסמכות של הגבלת תנועה בצווי הגבלה, ניתן לפעול בשורה ארוכה של עבירות פליליות דרקוניות שפוגעות הרבה מעבר לנדרש בחופש הביטוי. יש בחוק הזה מנגנוני הכרזה על ארגון כארגון טרור בלי שום ערבויות לשימוע, לבירור, לדיון. יש בחוק הזה שימוש אינפלציוני בחיסיון, בחומר חסוי, במגוון הליכים, בלי לקבוע הסדרים מינימליים להבטחת הליך הוגן, אתה לקראת סיום. אני מסיים. ובלי לקבוע דרישות מינימליות לגילוי מידע שיאפשר לאנשים להתמודד מול הטענות שמועלות נגדם. החוק הזה גדוש בהסדרים שסוטים מעקרונות יסוד של המשפט הפלילי, אין בו צורך, אין בו טעם. החוק הזה מייצר דרך סלולה של דריסה של זכויות.

החקיקה הישראלית, חבר הכנסת חנין, משפט סיכום.

החקיקה הישראלית עשירה בחוקים נגד טרור, אין לנו עוד צורך באינפלציה של חוקים נגד טרור. יש לנו צורך במדיניות שתשמיט את הקרקע מתחת לטרור ותייצר מציאות יותר טובה לטובת כל האנשים בארץ הזאת. תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן,

שלוש דקות, בבקשה. כבוד היושב-ראש, חברי כנסת נכבדים, החוק הזה, שוב מעלים חוק שכתוב בצורה כאילו מפורטת, כאילו רחבה, כדי לתת את הרושם שבאמת מביאים חוק רציני, חוק שמטרותיו נכתבו בכותרת שלו: המאבק בטרור. ובעצם החוק הזה מאגד בתוכו חלקים ניכרים מהוראות לשעת-חירום, מכניסים אותן והופכים אותן לנורמות בתוך החוק, וכך אפשר להשתמש בהן לא בשעות חירום אלא כחלק רגיל מיישום חוק שהוא כאילו נורמטיבי. הממשלה בהצעת החוק הזו גורמת נזק קשה ובלתי הפיך למצב זכויות האדם בישראל, נזק שיהווה בכייה לדורות. חלק גדול מהחוק הזה מתייחס לכל העניין של שימוש בראיות חסויות, ובעצם מידע שאפילו מי שמעמידים אותו למשפט לא ידע מה הראיות שמשתמשים בהן נגדו. הצורה הזו של שימוש בראיות חסויות מנוגדת לכל הליך הוגן שמאפשר שפיטה או התנהלות של בית-משפט בצורה צודקת ועניינית ומאפשרת להתגונן בפני ההאשמות. החלק שמציע את ההגדרות, ניסיתי להבין באמת מה עומד מאחורי ההגדרות האלה, כל מה שכרוך: מה זה ההגדרה שנקראת "ארגון טרור מוכרז", ומה זה "מעשה טרור" ומיהו "חבר בארגון טרור". כל ההגדרות האלה הן בעצם הגדרות דורסניות, רחבות, שאפשר להשתמש בהן גם על רקע פוליטי, אפשר להשתמש בהן כדי לחסל חשבונות על רקע פוליטי, כדי להגביל את האפשרות להתנגד להחלטות מסוימות או למדיניות מסוימת, שלפעמים, והרבה פעמים, היא עצמה מלבה כל מיני פעילויות שמוגדרות כטרור. כל הנושא של רכוש טרור, מהו רכוש טרור, מהם הכספים המיועדים לטרור. אנחנו לקראת סיום, חברת הכנסת סלימאן. אני חושבת שהגיע הזמן באמת להתנגד לחוק הזה בגלל ההשלכות שלו על כל הנושא של זכויות אדם,

אבל בעיקר כי הוא לא מטפל בבעיה האמיתית שמביאה אותנו, כולנו, למצב הזה.

חבר הכנסת איתן ברושי, אינו נוכח. חבר הכנסת דניאל עטר, אינו נוכח. חברת הכנסת קארין אלהרר, איננה נוכחת. חבר הכנסת עמר בר-לב,

במושב הקודם של הכנסת מצאתי את עצמי עומד כאן כמה פעמים ונואם, וקורא גם כלפי השר לביטחון פנים, גם כלפי שרת המשפטים ושר הביטחון ובכלל על זה שצריך לחוקק חוק נגד טרור, בעיקר כנגד תופעות של טרור יהודי, מה שנקרא "טרור יהודי". באותו זמן ההתייחסות הייתה בעיקר למה שנקרא "תג מחיר" אירועים של "תג מחיר". לצערי, ככל הזמן עבר, אני חושב שהפעם הראשונה שעסקתי בזה מעל הבימה הזאת הייתה לפני בערך שנה וחצי, בשנה וחצי האחרונות האירועים האלה של "תג מחיר" הלכו ותכפו וגם הידרדרו מאירועים רק של סימונים כאלה או אחרים. אנחנו יודעים איזה אירוע היה, אירוע של שרפה באתר קדוש לנצרות בכנסייה בכינרת, שלא לדבר על אירועים קשים בהרבה, שהאחרון היה כמובן ביישוב דומא,

נשרפו אב ותינוקו וגם האם והאחות במצב מאוד מאוד קשה. מה זה קשור לדומא? לכן קשה לי לעמוד כאן כאשר מציגים הצעה לחקיקה ועשיית סדר בנושא הזה, ולומר: אני נגד החוק. אני לא אומר שאני נגד החוק, אני אצביע בעד החוק, אני גם המלצתי לחברי סיעתי להצביע בעד החוק. כאשר קראתי את תקציר החוק, כי את אותם 100 ומשהו עמודים שקיבלנו רק לפני יומיים, היה בלתי אפשרי להיכנס לעומקם של הדברים. אבל גם מהתקציר ומהכותרות, יש בחוק לא מעט נושאים מאוד מאוד בעייתיים. אני בהחלט מכיר בזה, אני מבין בזה. מצד שני, יש בחוק גם לא מעט דברים, שוב, אני סומך על הארגונים ורשויות הביטחון של ישראל במאבק שלהם ושלנו כנגד הטרור הפלסטיני, אני קצת יותר מודאג לגבי המאבק כנגד הטרור היהודי. לכן אני חושב שהחוק הזה, בוודאי אחרי שיעבור את הדיונים בוועדה, ואני מאמין, ובוודאי אני אעשה, וגם חברי, את המקסימום כדי שבוועדות השונות, בדיונים בוועדה, הסעיפים הפתוחים בחוק, הבעייתיים בחוק, יבוטלו ויצומצמו. אבל עיקרו של החוק, שהוא נותן כלים למדינה לפעול כנגד טרור באשר הוא. ואם לא הייתי מספיק ברור, אני אומר את זה שוב: אני בעיקר מודאג לגבי מה שנקרא טרור יהודי. אני משוכנע שבסופו של דבר, בשעת החירום הזאת, שהדמוקרטיה הישראלית מאוימת מבפנים על-ידי אזרחי מדינת ישראל, אני משוכנע שהחוק הזה יעזור לנו למגר את התופעה הזאת ולשמור על הדמוקרטיה הישראלית. תודה רבה. לא מכירים בהם כארגוני טרור. תודה רבה. "תג מחיר". "תג מחיר" זה טרור. אבל לא לפי החוק. אז מה שאמרת לא

שלוש דקות, אדוני.

בסם אללה א-רחמאן א-רחים. כאילו החוק הקיים לא מספיק, היום באים עם חוק כזה כדי להרחיב את הסמכויות של שר הביטחון ושל כוחות הביטחון בהגדרת מעשה או אמירה כפעולת טרור באופן גורף, ולא מפרידים בין אמירה או מעשה בהגדרות שלהם. לכן, צריך לפחות להגדיר בחוק מה זה טרור. האם מי שירה בגבו של המנוח ח'יר חמדאן מכפר-כנא ורצח אותו הוא טרוריסט, או שדווקא המנוח הוא הטרוריסט, כמו שהגדיר אותו שר בממשלה? יש לנו שר בממשלה שהגדיר כטרוריסט

האם יוגדר כתומך טרור ויוענש במאסר של שלוש שנים כל מי שתמך במעשה הטרור הנפשע בכפר דומא או הצדיק אותו, ואפילו תקף בפומבי את הנשיא על זה שגינה את המעשה הנפשע? האם, במידה שחוק זה יעבור, יוטל עונש של 30 שנות מאסר על רוצחיו של מוחמד אבו ח'דיר ואותו עונש לאלה שסייעו לרוצחים הטרוריסטים? והאם ימנעו מטרוריסטים אלה ודוגמתם חופשות, טלפונים, ביקורים מאנשים שאינם מקרבה ראשונה? האם שר הביטחון יכריז על עשרות ארגונים ימניים הקוראים לפגוע בערבים? האם יוכרזו כארגוני טרור ויעמידו אותם לדין לפי החוק המוצע? מי שייתן פקודה להפציץ בית מגורים על תושביו הזקנים, הנשים והילדים לאחר התראת פינוי של 26 שניות, האם מפקד כזה יועמד לדין לפי החוק הזה? האם נסכים לכל הגדרות טרור מהתקשורת, ויחילו עליהם את החוק הזה? כי שמעתי כמה פעמים בתקשורת שכוחות הביטחון עצרו אנשים שהתעסקו בטרור עממי. את האמת, אני מודה, לא מבין מה זה טרור עממי. היות שאני יודע את התשובה וכולנו יודעים את התשובה, שחוק זה לא ייושם על כל אלה שהגדרתי לעיל, כמו שלא הפעילו את חוק ירי האבנים על אלה שירו אבנים על כוחות הביטחון בבית-אל, אני אומר לממשלה, לשרי הממשלה: לפחות תשמרו על שארית הבושה שיש לכם, אם בכלל נשארה כזו, ותסירו את החוק הזה מסדר-היום, כי אפילו לא חיכיתם לסוף הפגרה. חוק כזה, דינו לרדת מסדר-היום, ואנחנו נתנגד לו. תודה רבה. חבר הכנסת יואל חסון,

שלוש דקות, אדוני. בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כולנו מבינים שחוק הטרור הוא חוק דרמטי שמסרטט קווים ברורים בתפיסת הביטחון של ישראל.

סיעת המחנה הציוני, ואני בתוכה, תתמוך בחוק הזה.

אנחנו לא שלמים עם כל סעיפי החוק, אבל הוא יגיע לוועדה ונשפיע עליו. לעומת זאת, אני חייב להתייחס גם לחברת הכנסת זהבה גלאון, גם להתייחסויות שלך בתקשורת וגם לנאום שלך כאן. את הודעת שאת מתנגדת בנימוק התמוה, חברתי זהבה גלאון, שכולם רוצים להילחם בטרור, אבל אסור להקריב ערכים וזכויות אדם בסיסיות, זה הציטוט שלך.

חברת הכנסת גלאון, שצריך להתייחס בכבוד למחבלים, לתת להם זכויות, להתחשב בהם, אולי גם ללטף אותם לפני השינה ולתת להם סוכרייה אחרי כל פיגוע.

לא אמרתי שאמרת את זה, אני שואל אותך. יש לך בעיה בסיסית בהבנת הנקרא. אני שואל אותך: איפה את חיה, חברת הכנסת גלאון? איפה את, תקרא את החוק ותבין שאין קשר בין החוק הזה לבין, אני קראתי את החוק הזה.

אז אם היית קורא, אני גם רוצה לומר לך שהחוק

היום נורו כדורים חיים לתוך בית בנתיב-העשרה, יואל, תענה לי.

שם ניצלו בנס שני אחים בני שש ותשע. יואל, תענה לי,

נמאס לשמוע את העמדות ההזויות שלכם, שמתרפסות מול טרוריסטים עבור הסדר מדיני. בואי נבהיר דבר אחד: אני רוצה הסדר מדיני לא פחות ממך, ורוצה אותו יותר בהבנה שכדי לקדם אותו צריך להילחם בקיצוניים ולהילחם בטרור. ובשביל להילחם בטרור יש לתת לכוחות הביטחון את הכלים לעשות את זה. ולכן אנחנו תומכים בחוק המאבק בטרור הלילה.

להבדיל ממך, חברת הכנסת גלאון, סומך על השב"כ ועל צה"ל שידעו להשתמש בכלים שניתנו להם בתבונה. אני לא מאמין שהם רוצים בחוק הזה כדי להתעלל בפלסטינים, הם רוצים בחוק הזה כדי להגן על חבריהם הקטנים של דניאל ויונתן, שנרצחו בידי טרוריסטים. אהוד אולמרט, אדוני, תשתדל לקצר.

אהוד אולמרט, שניהל את המשא-ומתן המדיני, בזמן שאבו מאזן ישב אצלו בלשכה, חברת הכנסת גלאון, תקשיבי טוב, בזמן שישב אצלו אבו מאזן בלשכה או בבית ראש הממשלה,

אהוד אולמרט במקביל אישר תקיפות וחיסולים מהחדר השני. כי הוא הבין שצריך הסדר מדיני, אבל גם להילחם בטרור שפוגע בזכות לתהליך מדיני. מאבק בטרור תמיד הלך יד ביד עם הסדר מדיני. חשוב להדגיש שהתמיכה היא נקודתית, והיא לא תמיכה,

במדיניות הליכוד, ואני אגיד עכשיו משהו על הליכוד, חברת הכנסת ברקו. אבל משפט אחרון.

מדברים עם ה"חמאס", נתניהו מדבר עם ה"חמאס". אני אגיד את זה שוב ושוב, השרה רגב, את האמת המזעזעת הזאת: בנימין נתניהו מדבר עם ה"חמאס". בנימין נתניהו מנהל משא-ומתן עם ה"חמאס". כל אחד ואחד מחברי הכנסת המתלהמים של הליכוד נותנים ידם ושתיקתם למהלך הזה. תגידי לי את, חברת הכנסת ברקו, למה את לא אומרת על זה כלום? למה את לא מוחה על המשא-ומתן שיושב-ראש המפלגה שלך מנהל עם מרצחים של ה"חמאס"? אתם תומכים במשא-ומתן עם טרוריסטים, אתם גם מאשרים שוב ושוב שחרור מחבלים עם דם על הידיים. כדאי שהציבור ידע, כדאי שהציבור ידע: הליכוד מדבר עם ה"חמאס". אתם מדברים עם ה"חמאס". טוב, חברים, לא,

כל יום יש כאן פיגוע טרור, אני מסיים.

אין פה ביטחון ואין פה שלום. כל יום יש כאן פיגוע, התחלת כל כך טוב,

אתם לא השתלטתם על הטרור, אתם לא נותנים ביטחון, ואתם גם לא עושים שלום. אז כדאי, חברי חברי הכנסת, לסיום, לדעת, ותלמדי טוב, השרה רגב: לבגין היה ברור שאסור להתנצל על זכותנו להגנה עצמית, ואני מצטט, בגין אמר: שהכנסת לא תשאיר שום ספק בעיני עמנו ובעיני עמים אחרים, שזכותנו להגנה עצמית, גם על-ידי התקפה, עומדת לנו כפי שהיא עומדת לכל עם.

ורבין השכיל להבין, חברת הכנסת גלאון, ואמר: מנהיגות שנלחמת בטרור כאילו אין שלום, ועושה שלום כאילו אין טרור. תודה רבה. כואב לי, אדוני היושב-ראש, שמצד אחד זהבה גלאון אומרת "מחבקים מחבלים" משמאל,

ונתניהו והליכוד משחררים מחבלים ומדברים עם "חמאס" מימין. הנחמה היא שבערב הזה ברור יותר שהמחנה הציוני עומד בין שני הקצוות הקיצוניים והמנותקים האלה. הוא עומד במרכז ואומר בלי פחד: אנחנו מייצגים את האינטרס הישראלי, להיפרד מהפלסטינים לטובת מדינה יהודית ודמוקרטית, ולהילחם בטרור בכל הכוח. תודה רבה לך, אדוני. תודה רבה, אדוני. אני לרגע תמהתי מי מחליף את שרון גל בישראל ביתנו, ועכשיו יש לי תשובה די ברורה. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, היא נוכחת עכשיו בדיון של ועדת הכנסת. אני מבקש להודיע לפרוטוקול, שחברי כנסת שרשומים כאן לדיון ונמצאים עכשיו בדיון של ועדת הכנסת יוכלו לדבר כשישובו מהדיון בוועדה. חבר הכנסת חמד עמאר, איננו נוכח. חברת הכנסת חנין זועבי.

הודעה אישית זה רק אחרי הצבעה,

מביני הדבר בתקנון. שלוש דקות לרשות גברתי. שלוש דקות כמו שלוש הדקות של חבר הכנסת יואל חסון, אנחנו ניתן גם לך משפט אחרון, ככה נהוג היום.

תודה.

שמך זועבי, שמו חסון. אדוני היושב-ראש,

בהתייחסות שלנו לחוקים השונים, אנחנו בדרך כלל מתייחסים לתוכן שלהם, וצריכים להתייחס לתוכן שלהם, לפן המשפטי, לתוכן שלהם,

לשאלה עד כמה הם סותרים כללי יסוד וזכויות אדם. אבל לפעמים, ולגבי כמה חוקים, צריכים דווקא לנתח את המניע, לנתח את תפיסת העולם של המדינה, של הכנסת ושל המחוקקים שרוצים להעביר חוק כזה, לקרוא את החוק קריאה פוליטית, לאו דווקא משפטית. לא מספיק לבקר את החוק בתור טקסט חוקי, צריכים לקרוא אותו גם כטקסט פוליטי,

מה חוק זה אומר? הוא מצייר תמונת עולם על-פי הגדרתה של המדינה מה זה טרור, מיהו טרוריסט, שאלה שהיא הרבה יותר קלה מאשר השאלה מיהו יהודי. אז יודעים בדיוק מיהו טרוריסט. לפי החוק הזה, ופה חלק מחברי הכנסת במחנה הציוני, שלפעמים מתחרים במידת תפיסת העולם האנטי-דמוקרטית, הגזענית, עם הליכוד, ולכן המחנה הציוני לא יגיע לשום דבר, הרי הוא כבר מזמן לא אלטרנטיבה, הוא מתחרה עם הימין, שואלים, למה להתנגד לחוק הזה? החוק הזה מגדיר כל פלסטיני כטרוריסט בפוטנציה. הוא מגדיר ארגוני צדקה

הוא מגדיר עם שנלחם למען החירות שלו, שמזדהה עם המאבק נגד הכיבוש, בתור טרוריסט. אז אנחנו חולקים על המדינה באיך להגדיר טרור. אין כיבוש. עוד פעם התחלת לדבר שטויות באמצע הלילה?

מאבק נגד הכיבוש של מחמוד א-תמימי, שהחייל חנק אותו, בן 12. חנק אותו בידיים שלו. ועוד מזדהים עם חייל שחונק ילדים פלסטינים. אבא שלו, בגלל שהם רוצים, להיאבק על החירות, חלאס.

די.

חשבתי שתוכלי לראות את המציאות קצת יותר טוב,

על החירות, חבר הכנסת חזן, אני מבקש. ועל החיים שלהם. חבר הכנסת חזן, אני מבקש, כן.

עכשיו חברת הכנסת זועבי מדברת. הלצות ושקרים. הלצות ושקרים, חבר הכנסת חזן. חבר הכנסת חזן, פה צריך לשמוע את הכול, ותהיה לך, בעזרת השם, זכות דיבור. הוספנו אותך עכשיו, למרות שלא,

אל תדאג, חבר הכנסת חזן,

תהיה לך הזדמנות לדבר.

העולם מגדיר את הכיבוש בתור טרור. העולם מגדיר מי שמפציץ,

אנשים והורג 500, 400, 600, בסיטונאות, כטרור. יש חוק בין-לאומי,

לא חברי כנסת שאין להם שום נגיעה לזכויות אדם.

אתם לא יכולים להגדיר מה זה טרור. אין לכם נגיעה בזכויות אדם. החברים שלך יורים בכל מקום. באמת. די, חבר הכנסת חזן. הוספנו אותך לרשימת הדוברים, תהיה לך הזדמנות לדבר. בואו נשתדל לעשות את זה מסודר. חבר הכנסת עיסאווי, אתה הרי דיברת קודם, אז בואו ניתן לחברת הכנסת זועבי להשלים את דבריה בנחת. הנה, אז אני ביקשתי. אז אני ביקשתי.

לא, חבר הכנסת חזן, אני באמת מבקש. תקפת את בוגי. את תכבדי, אורן, אני לא רוצה לקרוא אותך לסדר.

בואו, אנחנו מוסיפים זמן לחברת הכנסת זועבי. בבקשה.

לא רק שאי-אפשר להגדיר את אלה שנאבקים בכיבוש כטרוריסטים, אלא זו חובה להיאבק נגד מי שמפציץ,

מי שרודף, נכון. מי שהורג בכל 3.7 ימים ילד פלסטיני. כל 3.7 ימים,

יש ילד פלסטיני שנהרג.

לכן החוק הזה הוא סיפורה הפוליטי של מדינה שלא תופסת את המציאות שלה. של המדינה שלנו, לא שלך. של המדינה שלנו.

זה המניע.

רוצים להצדיק את הפשעים, העוולות, ההפצצות, הרג ילדים, רדיפה, גזל של אדמות ושלילת החירות של עם שלם. אז איך מצדיקים? אז איך מצדיקים? צריכים,

להעביר חוקים כאלה. חבר הכנסת חזן,

אני מבקש שתיתן לי לנהל את הישיבה.

כעם הפלסטיני, אתם לא תישארו פה,

חבר הכנסת חזן, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. שכולנו תומכים במאבק נגד הכיבוש, נכון,

ואף פרלמנט בעולם לא יכול להגדיר את המאבק שלנו בתור טרור. אנחנו מזדהים עם,

אני נאלץ לקרוא אותך לסדר בפעם השנייה.

נגד כל מי שרוצה,

הכנסת זועבי, תנסי בבקשה לסיים. הארכתי לך כבר ביותר משלוש דקות נוספות, לשלול את החירות שלנו ואת הזכויות שלנו.

משפט אחרון.

צריכים להגדיר מה זה טרור. הטרור הוא הכיבוש, ונגד זה אנחנו נאבקים. מקומה של המדינה הכובשת, אין למדינה הכובשת זכות להגן על עצמה. אין למדינה הכובשת זכות להגן על הכיבוש שלה. אין לה זכות.

יש זכות למדינה נורמלית להגן על עצמה, חברת הכנסת זועבי,

אבל אין זכות, תודה רבה. להגן על הכיבוש.

יש זכות וחובה ואחריות להילחם, תודה.

נגד הכיבוש. תודה רבה.

חבר הכנסת מסעוד גנאים. צריכים לשמוע את דברי ההבל האלה. בבקשה. מאחר שחבר הכנסת חסון האריך, נתתי גם לחברת הכנסת זועבי להאריך. עכשיו אנחנו חוזרים להיצמד, בבקשה, לשלוש דקות.

אנחנו חוזרים לשלוש דקות, ואני אקפיד על זה מכיוון שיש לנו לילה ארוך. לילה ארוך, נכון.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנחנו פנינו ליושב-ראש כדי למשוך את החוק, לפנות לממשלה כדי שתמשוך, משום שלא מובן מה הנחיצות הזו. מה צריכים עכשיו להעלות חוק בפגרה, זאת פעם שלישית שהוא מובא לקריאה ראשונה. מה הנחיצות? בזמן שדנים על התקציב וחוק ההסדרים, מביאים את החוק שמכונה חוק הטרור. האם מישהו באמת משלה את עצמו שהוא יכול למגר מה שמכונה טרור דרך חוק? איזו שטות זו? אתה לא יכול לעשות דבר כזה,

1. 2. טרור, שפיכות דמים, יכולים להפסיק דרך שלום צודק, דרך לתת לעם הפלסטיני את הזכויות שלו, דרך דיאלוג אמיתי ותהליך שלום אמיתי.

משום שתוקפנות וכיבוש הם טרור.

1. 2. בדרך למיגור, הדבר הטוב,

במירכאות, בחוק הזה, שהוא מבטל מה שמכונה מצב החירום, שבכל שעה-שעתיים מביאים בגלל מצב חירום. הרע הוא שהוא מקבץ את כל מצבי החירום ביחד בצורת החוק הרע הזה.

שיש בו היבטים משפטיים, ערכיים, פוליטיים, מביאים אותו

בלי כל דיאלוג ציבורי, בלי כל ויכוח, בלי שום דבר, במכתב אפילו? אולי ראש הממשלה רוצה להראות לימין,

רוצה להראות לימין, לעולם, שהוא כאילו "אבו עלי", שהוא כאילו מר ביטחון, כדי למצוא חן בעיניהם של המתנחלים ושל הימין? אדוני היושב-ראש, החוק הזה רומס את זכויות האדם, רומס את הדמוקרטיה. חברי,

מדינת ישראל שמתגאה בעולם שהיא מדינה דמוקרטית, ואפילו כאשר היא נלחמת במה שמכונה טרור היא שומרת על הערכים הדמוקרטיים, בחוק הזה היא רומסת את הערכים האלה דרך עיגון המעצר המינהלי, והיא נותנת לו עוד לגיטימציה והצדקה דרך השימוש הנרחב במה שמכונה "החומר החסוי", שלא לתת לנאשמים שום דרך ושום אופציה להגן על עצמם, אפילו לדעת מה האשמה שלהם. במקום שהמדינה תבוא ותגיד: אני מבטלת את המעצר המינהלי, אני מבטלת את המשקל הכבד של החומר החסוי של השב"כ וכל הדברים האלה, היא מביאה את כל הרוע הזה בחבילה של חוק המכונה חוק נגד טרור.

זה חוק שרומס את זכויות האדם, ובמקום לטפל בסיבות של שפיכות הדמים והעימותים, שזה הכיבוש, הם בורחים מהמציאות הזאת.

תודה רבה, חבר הכנסת גנאים. חברת הכנסת מירב בן ארי, איננה נוכחת. חבר הכנסת ישראל אייכלר, גם כן איננו נוכח. חברת הכנסת ציפי לבני,

שלוש דקות, גברתי.

אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מאוד גאה בעובדה שהעברתי את החוק הזה לכנסת ישראל, להצביע בעדו בכהונתי הקודמת כשרת המשפטים. מדובר בחוק הכרחי למדינה דמוקרטית שצריכה להגן על עצמה מפני הטרור. אנחנו נמצאים היום במצב שבו במשך שנים ארוכות נעשתה עבודה על החוק הזה, עוד בתחילת כהונתו של מי שהיום הוא שופט בית-המשפט העליון, אז היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, ועד היום. זהו חוק שנתקל בהתנגדויות משני כיוונים שונים לגמרי: מצד אחד, חלק מחברי הימין הקיצוני, שחוששים שמא יחילו את הוראות החוק על מה שנקרא "טרור יהודי", והוראות החוק הזה יחולו גם על טרור יהודי, ומצד שני, מצד חלק מהסיעות הערביות ומרצ, בהתנגדות על בסיס הטיעון של שמירה על זכויות אדם. ובוודאי שהחוק הזה צריך לאזן, אבל זכותה של מדינה דמוקרטית להגן על חיי אזרחיה, ומדינת ישראל היא מדינה שעד היום חיה מתוך תקנות הגנת שעת-חירום, מתוך תקנות מנדטוריות, בסיטואציה בלתי נסבלת, שמצד אחד לא נותנת מענה כפי שצריך לגורמי אכיפת החוק נגד הטרור, ומצד שני אותן תקנות שכבר חלות הן לא רלוונטיות, הן משונות עד מאוד, ולעתים אפילו יותר קיצוניות, ללא פיקוח שיפוטי, כפי שנהגו כאן בימי המנדט, ואולי על הבסיס הזה עצרו הבריטים את הורי ושמו בכלא, אבל זה לא הבסיס שמדינת ישראל צריכה לעבוד לפיו, ולכן החוק הזה צריך לעבור. הובטח על-ידי שרת המשפטים שתיקונים שנעשו בוועדת החוקה עד היום כבר נכנסים פנימה לתוכו, ואני חוזרת ואומרת: אני מאמינה שלחוק הזה צריכים לחבור כל אלה שמבינים את זכותה של דמוקרטיה וחובתה להגן על אזרחיה מפני הטרור. אז תבטלו את כל החוקים שקוראים,

רק שאלת הבהרה שלי. אמרת שהיו כבר תיקונים שנעשו בוועדת החוקה. החוק כבר עבר בקריאה ראשונה ועבר לחוקה?

החוק עבר קריאה ראשונה, הובא לוועדת החוקה, אז למה הוא לא בדין רציפות? נעשו 11 תיקונים. מאחר שכבר פעמיים הוחלה רציפות על החוק, אי-אפשר היה רק דרך החלת רציפות. העבירו אותו שוב לקריאה ראשונה, תוך התחייבות של שרת המשפטים, שאמרה את זה כאן גם בהכרזתה על החוק, שכל הדיונים שהיו,

ימשיכו מאותו מקום, והם כבר ייכללו. תודה. אבל יש דבר אחד, שאלה. כל עוד זה לא על הזמן שלי, אני אשמח לענות. לפי הטיעונים שאני שומע, שהחוק חשוב, למה ממשיכים עם חקיקת חוק האבנים, חוק טרור, כל שבוע? אם החוק יכלול את כל, חבר הכנסת פריג', תודה. השאלה הובנה. הוספתי דקה. קודם כול, החוק עצמו באמת לוקח חלק מסעיפי חוק העונשין שקיימים היום, שעוסקים בפעילות טרוריסטית, כולל אותם בתוכו, ומהרגע שהחוק יעבור, ההוא יבוטל. אבל לא כל זריקת אבנים גם עולה בגדר הגדרת הטרור, ובכל זאת ראוי לו לזורק האבנים שיושם בכלא, ולהרבה זמן. ולכן גם פעולה כזאת שאיננה עולה בגדר הגדרת טרור, אבל משבשת את חיינו כאן ופועלת מסיבות שיכולות להיות גם סיבות אידיאולוגיות וגם אחרות, ראויה להגדלת העונש. אבל החלק שיותר חשוב לומר באירוע הזה, לא יותר חשוב, אבל לא פחות חשוב, שבעוד אנחנו מדברים ופועלים כדי להיאבק בטרור, ראש ממשלת ישראל מדבר עם הטרור ומשלם לו. ומה שנתניהו עושה זה מדבר עם ה"חמאס", משלם ל"חמאס", ובדרך הזאת, במקום להעביר מסר של מלחמה נחרצת וחשובה נגד הטרור, מה שעושה ראש הממשלה זה מפייס את הטרור, משלם לו, אבל מובן שהוא ימשיך לבוא ולומר: אני זה שנלחם בטרור. ואני אומרת לו: אנחנו אלה שנלחמים בטרור, אנחנו אלה שנקדם את אותם דברים שייתנו כלים למערכת הביטחון להילחם בטרור, אבל אנחנו גם נילחם, פוליטית כמובן, בראש ממשלה שרק מפייס את הטרור ומשלם לו, כפי שראש ממשלת ישראל, לצערי הרב, עושה עם ה"חמאס".

תודה רבה. חבר הכנסת איל בן ראובן. שלוש דקות, אדוני.

כבוד היושב-ראש, חברי וחברות הכנסת, המלחמה בטרור היא חובתה של מדינה דמוקרטית, המלחמה הזאת היא קשה ומסובכת, המלחמה בטרור היא במגרשים רחבים של יוזמות מדיניות, של טיפול במעטפות הטרור וכמובן בטרוריסטים עצמם. כשהחלו גלי הטרור בשנות ה-90 עלו סוגיות קשות באיזונים הנכונים שבין בלימת הטרור ופגיעה בו לבין דרכי הלחימה מול טרור שנלחם באזרחים ומתוך אזרחים. אני אומר לכם את זאת, כי כשניצבתי בשטח ונאלצתי להילחם עם פקודי בטרור, היו אז בעיות קשות של הסדרת מה מותר ומה אסור. החוק הזה מנסה להתמודד ולתת כלים למלחמה בטרור ללוחמים בשטח, על מנת למצוא את האיזונים הנכונים למלחמה הזאת, והמלחמה הזאת היא מלחמה מול טרור מכל סוג שהוא, אם זה טרור בתל-אביב, אם זה טרור בירושלים או זה טרור בכפר דומא. חברי הכנסת, אני מבין את התחושות שעולות פה מחברי שעלו קודם לכן, אבל בטרור צריך להילחם, וצריך לנצח בו, וצריך גם להישאר מדינה דמוקרטית ששומרת על זכויות וכבוד אדם וחירותו באשר הוא. אני לא בטוח בכלל שהחוק הזה מאזן.

שהחוק ראוי לבחינה נוספת בוועדת החוקה, כזאת שתיצור את הדרך, שתאפשר ללוחמים, ללוחמי צה"ל, השב"כ, המוסד, להילחם ולנצח, אבל תוך שמירה אופטימלית על מוסר הלוחמים. ולבסוף, אני קורא לממשלת נתניהו: לצד הלחימה בשטח בטרור צריך גם ליזום ולעשות כדי להוריד את פוטנציאל הטרור. באלו עד כאן, לצערי, אתם כישלון מוחלט, וחבל. המלחמה בטרור חייבת להיות שילוב בין לחימה לבין מדינאות. לצערי, במדינאות אתם אינכם.

תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי,

רבותי חברי הכנסת, שלוש דקות לרשות אדוני, בבקשה. יש מצב שהוא מצב יסוד, שממנו נגזר המצב הקיים: כאשר יש כיבוש, ומהכיבוש נגזר הצורך, של כל עם שנמצא בשלטון זר, לנסות להשיג חירות ולהשתחרר מעול הכיבוש, הדברים האלה יכולים להוביל למעשי אלימות, ולעתים גם למעשי אלימות שאי-אפשר לקבל אותם, אבל זה ממשיך. כולנו חייבים להכיר בעובדה ששורש העניין הוא בכיבוש. צריך לקרוא למצב כך, ולא לטפל או לנסות למצוא כל מיני תרופות שנכשלו בתוצאות ובהשלכות של הבעיה היסודית שהיא בעיית הכיבוש. אין עם בעולם שהיה תחת כיבוש שלא נאבק כדי להיות חופשי.

גם לא יהיה. מה עוד שהכיבוש הזה, או הכיבוש האחרון כיום, הוא הארוך ביותר. והתמונות שלעתים נראות, של אנשים במחסומים, של פגיעה באנשים, של שרפת אנשים, של ירי באנשים, בילדים, בחפים מפשע, או עימותים מלחמתיים בין חמושים משני הצדדים, יש לשים להן קץ. ניסו את כל הדברים האפשריים: ניסו עוצר, ניסו גירוש, ניסו הפקעות, הגליות, בתי-כלא, מאסר ארוך, מעצרים מינהליים, חיסולים,

ניסו הכול כדי להסדיר את הכיבוש מראש ולא לסיימו, להסדיר את הכיבוש מחדש ולא לשים לו קץ. ולכן מצב האלימות יימשך באופן גלי, פעם יותר, פעם פחות. כדי למנוע אלימות, שאנחנו לא רוצים, חייבים לשחרר את העם הפלסטיני מעול הכיבוש. באים, מציעים הצעות תמוהות, קשות, רדיקליות. כמה פעמים עשו חוקים כדי לטפל בעניינים האלה,

אדוני, זמנך לקראת סיום, אז משפט אחרון בבקשה. שום חוק לא ימנע מעם להשתחרר, גם לא חוק שמונע ללבוש טי-שירט.

זה החוק נגד טי-שירטים? עד כדי כך? טי-שירט ככלי של מאבק בכיבוש? עד איפה הגענו?

חבר הכנסת טיבי, תודה רבה. חבר הכנסת דני עטר,

חבר הכנסת באסל גטאס, אינו נוכח. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח. חבר הכנסת זוהיר בהלול, בבקשה. אני לא קראתי לך, קודמי קרא לכם. אני אשקול את בקשתכם מחדש. אני לא בטוח שלפי התקנון מותר לך, אדוני היושב-ראש. אתה לא יודע איזה סמכויות יש ליושב-ראש.

אתה לא מנצל אותן, סמוטריץ.

אדוני היושב-ראש, בשעת ליל מאוחרת שכזו קשה להכביר במילים, אבל בכל זאת צריך לומר כמה דברים: טרור הוא טרור הוא טרור הוא טרור, וכל בר-דעת בעולם יגנה טרור ולא יקבל טרור. אבל צריך לזכור כמה הנחות יסוד:

אין עם בעולם,

אדוני השר גלנט,

יואב גלנט, אני מאוד מקווה שאתה גם תקשיב לי קצת. אין עם בעולם, אני הולכת. לא, זה בסדר. אין עם בעולם שיוותר על זכותו לשחרור ולעצמאות.

גם היהודים, כאשר היו בגולה, 2,000 שנות גולה, הכמיהה לשחרור ולעצמאות הביאה אתכם עד הלום. מדוע אתם מצפים מהעם הפלסטיני שיוותר על הזכות הזאת? זו זכות לגיטימית, מוסרית, מצפונית,

ערכית אפילו, שעמים יקבלו את השחרור ואת העצמאות. עדיף כמובן בכל הפרמטרים לא לעשות זאת באמצעות פגיעה בזולת,

עולמנו עתיר במלחמות ובשפיכות דמים. אבל קרה משהו מאוד מעניין בתקופה האחרונה: הטרמינולוגיה השתנתה. עם ישראל, לפחות התקשורת הישראלית, הפנימה שעליה לשנות את הטרמינולוגיה ולייחס, מר אלי אלאלוף, גם פעולות של טרור ליהודים, לא רק לערבים. אין זכות יוצרים לפלסטינים ולערבים על המילה טרור.

לא, אין זכות יוצרים. אני מזכיר לך, יש ממש זכות יוצרים. "ההגנה", האצ"ל, הלח"י יצקו את עצמם ויצרו את האתוס באמצעות מלחמה שקרויה בז'רגון האמיתי טרור.

מותר לעם היהודי להתקומם ואסור לאחרים להתקומם?

את לא מדברת עם איש שאיננו מכיר את ההיסטוריה. תאמין לי שאני מכירה את ההיסטוריה.

הרי הגעתם עד הלום לא רק באמצעים מיופייפים, אלא גם באמצעות פצצות, מוקשים, התקפות, מתקפות. אלו הם הכלים, לצערי הרב. אני איש שלא רק מגנה, אלא שבערכי, לפגוע בזולת זה משהו בלתי נתפס, אבל מה לעשות ואלו הם הכלים. לפיכך אני רוצה לומר לכם, מעבר לאתוס הזה שאני מדבר עליו, זה אתוס. את מדברת על אתוס ולא על עובדות. האתוס נבנה בעמל רב וגם בהדר, אבל גם בדם וגם בפגיעה בזולת. ולכן אני אומר כדלקמן: המיעוט הערבי בישראל הוא מיעוט ממושמע וצייתן, רוצה לחיות בצלם האל, אבל מה לעשות ותקציב המדינה לא מאפשר זאת. ולכן, על אף זאת ואף-על-פי-כן, אני חושב שהערבים בישראל עדיין מאמצים, אדוני היושב-ראש, את הכלים הדמוקרטיים האלמנטריים. אבל הפלסטינים מעבר לקו, זה סיפור אחר. אבל גם כאן אנחנו יכולים לדבר, תודה רבה. על שליטה ללא מצרים של אבו מאזן על הרחוב הפלסטיני, שעל אף חוסר התקווה באופק עדיין מאמץ כללי משחק שפויים. ולכן אני, עם כל הצער, לא יכול להצטרף להצבעה שתיתן לגיטימציה לחוק הזה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. תודה רבה לך, חבר הכנסת זוהיר בהלול. לפנים משורת הדין, חבר הכנסת באסל גטאס. אדוני, אני רוצה להסב את תשומת לבך שיש לי הודעה אישית אחרי ההצבעה. הודעה אישית? הודעה אישית. תיאמתי עם המזכירות ועם חבר הכנסת סמוטריץ. לא קיבלתי. איפה חבר הכנסת סמוטריץ? הנה, הנה. תרשי לעיין בה, חברת הכנסת זהבה.

אני החלטתי להיענות לבקשה. זה יהיה אחרי סיום הדיון באייטם הזה, אחרי ההצבעה. אתה עומד על זה? זה יכול להיות גם לפני ההצבעה.

אדוני היושב-ראש, השעון רץ. אני אתן לך זמן. מזכיר לי סגן מזכירת הכנסת, שלתיקון הזה של הודעה אישית אחרי ההצבעה קוראים תיקון טיבי. אני יזמתי את התיקון הזה. ליושב-ראש יש שיקול דעת. אני מכירה את התקנון, אני מנסה את היושב-ראש.

יותר מפעם אחת, אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, כשעמדתי כאן, ביותר מפעם אחת נזכרתי במה שקוראים במורשת הערבית: חוכום קראקוש. קראקוש היה קצין מעולה ששירת את צלאח א-דין אלאיובי בתקופת שליטתו במצרים ובאזור. נשאר מאותו מנהיג דגול וקצין מבריק מה שאמרו עליו, שהוא היה עושה דין ומשפט שנקרא על שמו,

לדיני וחוקי קראקוש, שהם חוקים דרקוניים, ככה השמועות לפחות אומרות הוא שהיה עושה ככל העולה על רוחו. ומפורסם הסיפור שהוא רצה לתלות מישהו, ואמרו לו: אל תתלה אותו, הוא עוזר לך בניהול הסוסים שלך. אז הוא מצא מישהו אחר שעבר ברחוב, לקח אותו כדי לתלות במקומו. בערך, החוק הזה מזכיר, אולי יותר מכול, את דיני קראקוש. זהו חוק דרקוני שמכשיר את כל, בעברית אפשר לומר: חוק קפקא, חוק קפקאי. במקום חוק הטרור, חוק קראקוש. הוא מכשיר את כל השרצים של תקנות, מצבי חירום למיניהם, של שימוש בהגדרות גורפות בלי הוכחת אשמה. אפילו עיוות של כל סוג של דין פלילי מבלי להוכיח כוונה פלילית כלשהי, שאפשר להאשים ולהעניש מישהו שכביכול סייע, בלי לדעת, למעשה טרור כפי שמגדיר אותו החוק, אפשר להגיש כתב-אישום. זה חוק אנטי-דמוקרטי, אנטי-אנושי, מנוגד לכל האמנות הבין-לאומיות שישראל חתומה עליהן. זהו חוק שאסור לחוקק. זהו חוק אנטי-דמוקרטי, והכי הכי קשה לי עם החוק הזה, שמזכירים שהחליטו להביא אותו אחרי הרצח המתועב של משפחת דוואבשה. כאילו זה חוק נחוץ. זה הדבר האחרון שהיה נחוץ לכוחות הביטחון כדי להיאבק בטרור היהודי ובהכשרת מעצרים מינהליים. זה רחוק מהמציאות. זה חוק לא נחוץ, והוא רק יזיק אם יש עוד מישהו שמאמין בערכים דמוקרטיים במדינה הזאת. אני מודה לך, חבר הכנסת גטאס. חבר הכנסת אוסאמה סעדי. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, כבוד השר, אנחנו כבר ארבעה חודשים מאז שנבחרנו לכנסת, ובחודשים האלה, אדוני היושב-ראש, עברנו סדרה ארוכה של חוקים ושל הצעות חוק, וכל הזמן הביאו לנו חוקים על-ידי הוראת שעה, ואני מזכיר לכם שורה של חוקים שעברו בהוראת שעה. אבל הפעם מדובר בחוק דרקוני, חוק חמור במיוחד, שמדבר על פגיעה קשה מאוד בזכויות אדם, בזכויות חוקתיות. שמענו היום שלמעשה החוק הזה נולד עוד בכנסת השמונה-עשרה, והוחל עליו דין הרציפות בכנסת התשע-עשרה, ועכשיו אנחנו בכנסת העשרים. אבל תראה איזה פלא, אדוני היושב-ראש, עכשיו, ביום שהביאו לנו את חוק התקציב לקריאה ראשונה, מביאים לנו במחטף את החוק הזה, שהוא חוק חשוב מאוד ומלא פרשנויות והגדרות משפטיות שצריכות לימוד, הבנה, ניתוח. ולא עושים חוק כזה, מאבק בטרור, כפי שמכנים זאת, והוא כל כך רחוק מהעניין הזה, שמשנה מצב משפטי קבוע מאז קום המדינה, כשכל הזמן מגדירים שמדינת ישראל נמצאת במצב חירום ולא מבטלים.

התקנות הן מ-1945, אבל מאז 1948 אומרים שמדינת ישראל נמצאת במצב חירום, ולא מבטלים את מצב החירום הזה. ולכן כל הזמן השתמשו באמצעים והגבלות, לרבות המעצרים המינהליים הידועים לשמצה, בגלל מצב החירום. עכשיו זאת הפעם הראשונה שמבטלים בחוק מצב חירום במדינת ישראל, ואומרים: עכשיו החוק הזה, חוק המאבק בטרור, כבר לא תלוי ולא קשור בהכרזה על מצב חירום. וגם אם מחר או מחרתיים יבוטל מצב החירום במדינה, המאבק בטרור, החוק הזה עם כל ההגבלות, עם כל הצעדים, לרבות צווי הגבלה, מעצרים מינהליים, ימשיכו להתקיים. אני מזכיר לכל אלה, ובמיוחד, לצערי הרב, לאלה מהאופוזיציה ולחברי יואל חסון, שדיבר בשצף קצף כל כך בעד החוק הזה, שכביכול הוא בא להיאבק במחבלים ולהיאבק בטרור, יואל, החוק הזה חל אך ורק בתחומי מדינת ישראל. הוא לא חל בשטחים הכבושים. בשטחים הכבושים יש חקיקה צבאית, תאמין לי, לא צריך את החוק הזה. לא השטחים הכבושים. אתם אולי כבשתם כשבאתם לפה.

ולכן, המאבק בכיבוש הוא זכות חוקית לפי המשפט הבין-לאומי. המשפט הבין-לאומי הכיר בזכות הזאת, ולכן לא ישנה לכם. כל מה שתעשו פה, מאבק ולא מאבק וחוק כזה, לא יעזור לכם. ולכן אני אומר, לא יעלה על הדעת חוקים והוראות ומגבלות וצווים ומעצר מינהלי על סמך חומר סודי. נגמר הזמן.

זה לא יעבור במבחן בג"ץ. ולכן אני חושב שאת החוק הזה צריך להסיר מסדר-היום כמה שיותר דחוף.

ואנחנו בוועדת החוקה נדאג שהחוק הזה לא יתקדם.

תודה רבה. רויטל סויד, חברת הכנסת רויטל סויד. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה.

כבוד היושב-ראש, נא להרגיע שם בצד של הקואליציה. אתם מפריעים. חבר הכנסת ביטן. אנשי הסדרנים, אני מבקש להרגיע. להרגיע את פרח, להרגיע את, נא לפזר את ההפגנה בפינה. אני יכול להתחיל? אני מחזיר מאפס.

הפגנה זה רק ערבים.

הפגנה זה רק ערבים.

ערבים זה הפרות סדר. יהודים זה הפגנות.

אני איפסתי אותו בכוונה.

כל מבנה לוגי, תיאורטי, חוקי, שבנוי על, הנחה מוטעית, כל-כולו טעות אחת גדולה, גם אם על פניו נראה שיש משהו שיש בו היקשים ויש בו קונסיסטנטיות, קונסיסטנטיות, קשה לי להגיד את המילה הזאת. טוב, אנחנו בשעה 01:00 עכשיו. במיוחד בשעה כזאת. בשעה כזו הכול מותר. קונסטיטנטיות. אני מוסיף לך עוד עשר שניות. הנחת

של החוק היא שמדינת ישראל נאבקת בטרור, כלומר מדינה שוחרת שלום, הכול טוב ויפה, ויש ארגוני רשע שנלחמים בה. זה התיאור, זה המצב שבו הנחת היסוד של החוק הזה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים בתוך החוק, אני רוצה להתעכב דווקא על הנחת היסוד הזאת. הדברים אינם כך בכלל, המצב שונה לגמרי: מדינת ישראל נמצאת במצב של תוקפנות מתמדת נגד העם הפלסטיני. מאז 1948, גירוש העם הפלסטיני ממולדתו, הפיכת הרוב של הפלסטינים לפליטים, אחר כך בכיבוש הארץ אפילו מעבר להחלטת החלוקה, אחר כך, 1967, כיבוש, התנחלות. הקורבן כאן הוא העם הפלסטיני, התוקפן כאן הוא מדינת ישראל. זו משוואת הדברים. ניסיון להפוך את העניין ולהפוך את ישראל למדינה שמגינה על עצמה מפני כוחות הרשע, הוא דבר לא נכון, פשוט לא נכון. לכן, כל החוק הזה בנוי על הנחה לא נכונה. הוא בנוי על הנחה של תיאור מאבקו הלגיטימי של העם הפלסטיני לעצמאות ולשחרור לאומי. כשאר עמי העולם, אנחנו, העם הפלסטיני לא המציא את השחרור הלאומי, העם הפלסטיני לא המציא את המושג עצמאות, העם הפלסטיני לא המציא את העניין של חיים נורמליים, של שאיפה לחיים נורמליים. כשאר העמים, הוא רוצה לחיות, ואת זה מתארים בארץ כטרור.

זה תיאור פוליטי. זה לא תיאור חוקי, זו קביעה פוליטית. זה חוק פוליטי, שבא להגיד שיש כאן מאבק לא לגיטימי של עם שנאבק לחירות, ויש מאבק לגיטימי של מדינה תוקפנית ששוללת את חירותו של האחר. זה העניין, ולכן זה לא חוק, נא לסיים. זה פוליטיקה. זה פוליטיקה מהסוג הגרוע ביותר. פוליטיקה שמנסה, איך אומרים? לא מוסרית, אנטי-מוסרית. אנחנו נלחמים מלחמה מוסרית למען חירות, למען שלום לכולם, ולא למען שליטה של צד אחד בצד השני.

תודה רבה. חבר הכנסת ינון מגל. במציאות אתה יכול ללכת רוורס, כי בדרך הזאת לא תגיע לשום מקום. אני מבין שאתה חש בטוב, אורן. ד"ר אחמד טיבי, אתה רוצה הודעה מהצד?

אין לך חוש הומור אפילו. אני כמו הערבים. נותנים לי, אני לוקח.

כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, התפרסמה היום תמונה שזעזעה את העולם. נכון. תמונה של תינוק שוכב על חוף הים,

ואפשר היה לשמוע את השקט. אני לא מכיר בן-אדם שרואה תמונה כזאת ונשאר אדיש. ולכן מדהים אותי המקום הזה, כשעולים חברי כנסת ומדברים על מדינת ישראל, עולים ומדברים נגד חוקים שרוצים לאכוף חוקים על טרור. בסוף, אני אומר, גם צריך איזושהי מידה של יושרה פנימית. אתם עולים ומדברים, מה, נגד זה שעושים צעדים לאכוף טרור? מה העניין? הדרת הטרור. מה העניין? אתם מרגישים נוח לבוא ולהגיד: יש טרור, צריך להילחם בו. אם זה מאבק צודק, אם זה מאבק צודק,

אז בסדר, תעשו מאבק צודק. יש טרור. ראיתם מה קרה כאן במדינת ישראל כשנשרף תינוק למוות. ראיתם מה קרה כאן, איך כל המדינה כולה גינתה את זה. אבל אני לא חושב שאנחנו רואים כאן איזושהי תמונת מראה. בואו תגידו פעם את האמת. בואו תגידו פעם את האמת. הכול על חשבונך.

כמה ימים התעסקו פה באיזה ילד עם גבס, אם הוא זרק אבן, לא זרק אבן, ולקחו לו את המעיין, לא לקחו לו את המעיין. תגידו לי, אתם מסתכלים מסביב? אתם רואים כמה ערבים הורגים ערבים כל יום? למה הם הורגים אחד את השני? תגידו לי. בגלל שערבים הורגים ערבים, אתה רוצה להרוג ערבים?

על כיבוש? אין מחסום אחד בשטח. אין מחסום אחד. על איזה כיבוש? אדוני היושב-ראש, מפריעים לחברי היקר. הוא יקבל יותר זמן. את לא מתביישת כל היום לעלות ולשקר? את לא מתביישת? בשם איזה צדק?

נתון של 3.7, הרי הכול שקר. אין כיבוש. הזמן שלך הסתיים, אבל אתן לך עוד עשר שניות.

עורבא פרח. מת תינוק כמו מאות-אלפים שנרצחים, מאות-אלפים שנרצחים, ואתם באים ומדברים פה על כיבוש? על רצח? אתם מצדיקים טרור? את מחבלת. נא להירגע. נא לסיים.

חברת הכנסת ענת ברקו. אגיד לפרוטוקול התמונה הזאת של הילד על חוף הים היא אות קין על מצחה של כל הקהילה הבין-לאומית, לרבות העולם הערבי, אבל לנסות להשתמש בתמונה הזאת כדי להקל בתמונות אחרות, קשות לא פחות, כמו דוואבשה שנשרף למוות, זה מוסר כפול. נא לכבד את התקנון. תיסעי לחוף עזה. תודה רבה. נא להתחיל.

לא כדאי להתחרות בתמונות. זו לא תחרות של תמונות. נא להירגע. נשלח אותך לשם, חבר הכנסת חזן, נא להירגע. חברת הכנסת זועבי, נא להירגע. חברת הכנסת זועבי. חבר הכנסת ינון מגל, אני מבקש לתת לה להתחיל. בבקשה. תן לה גם הודעה אישית, אתחיל מההתחלה, בבקשה.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, תודה, כנסת נכבדה, אני רוצה לספר לכם שהיה לי מפגש, באחד הראיונות שעשיתי, עם טרוריסט שישב בכלא, כי אלה התחומים שחקרתי במשך שנים רבות. הוא אמר לי את הדבר הבא: אנחנו, אני יכול לעשות לכם דברים איומים, אתם בדמוקרטיה שלכם במדינת ישראל אף פעם לא תוכלו להשיב לי. הוא אמר את זה, והוא התכוון לזה. אני רוצה לברך את כל מי שעמל ועשה וטרח על החוק הזה כדי שאנחנו נגיע למצב שגם מבחינה משפטית נוכל לטפל בטרור.

ואני רוצה להמשיך ולומר, במאה הקודמת היה זה צלב הקרס השחור, היו אלה נהרות הדם של הצבע האדום של הקומוניזם. בזמן הנוכחי זה הצבע הירוק של האסלאמיסטים שעל דגלם גם עומד הדגל השחור של "דאעש". אי-אפשר להתעלם מזה. בעוד כמה ימים ימלאו 14 שנה למגה-פיגוע של ה-11 בספטמבר. אורן, אתה מפריע לי. בעוד כמה ימים ימלאו 14 שנה למגה-פיגוע של ה-11 בספטמבר, "אל-קאעידה", בית גידול גם, בעצם המוטציה של "אל-קאעידה" זה מה שאנחנו רואים היום ב"דאעש", בדיוק אותו בית גידול. וגם אותו הדבר כדאי להביא לעולם את הבשורה שהתבשרנו אתמול, שיש מחבל מתאבד מה"חמאס" שעשה הסבה ל"אל-קאעידה" והתפוצץ בעיראק. הכול שייך לאותו עניין. יש מיליונים של פליטים, יש אנשים שנמכרים לעבדות, נשים וילדים, אני לא מבין,

את בעד הטרור? ותרבויות שנמחקות. תדמור, למשל, עתיקות ותרבויות, ואנחנו רואים את מדינת ישראל, בשפיץ של המאבק, נלחמת בטרור למרות ההפרעות שלכם.

אתם לא תקשרו את הידיים שלנו, מי זה

בכלים משפטיים נוסף על הכלים הצבאיים והכלים הטכנולוגיים שעומדים לרשותנו. נילחם בטרור, וכולם היו צריכים להצביע בעד, כי אף אחד לא צריך להסכים לסוג כזה, הטרור הזה מגיע ופוגע בסופו של דבר גם בשולחיו. האקדח שמונח על השולחן במערכה הראשונה יורה גם במערכה השלישית.

אותו בית גידול של חטיפות המטוסים, המחבלים המתאבדים, תחשבו לאן זה הלך ולאן זה הביא אותנו. ואז מדינת ישראל צריכה להתגונן, והיא עושה את זה. ובאמת בשלה העת שלא נשתמש רק בכלים המנדטוריים שניתנו לנו, חוקי ההגנה, אלא בחקיקה שהיא מתקדמת, שהיא מקיפה, ואגב, חוק הפטריוט, לאחר הפיגועים ב-11 בספטמבר, התקבל שנה לאחר מכן. החוק הזה הוא עדיין לא חוק הפטריוט שנחקק על-ידי הדמוקרטיה הגדולה בעולם, אבל הוא בכל זאת נותן כלים למאבק בטרור ולשמירה על חיי אזרחינו, כי זו חובתה של כל מדינה שחפצה חיים. תודה לך, אדוני היושב-ראש.

חבר הכנסת אורן חזן. אחרי חבר הכנסת חזן, השרה תסיים. שלוש דקות, בבקשה.

כבוד היושב-ראש חברי, חברותי וחברי חברי הכנסת, כבוד השרים, ראשית, אני רוצה לאחל החלמה מהירה לחברנו היקר איימן עודה. אני שם לרגע בצד הכול. אני מקווה לראות אותו חוזר לכאן במהרה להמשך הפעילות. באמת אני חושב שכולנו צריכים לשלוח לו איחולי החלמה. שנית, אני המום. בפעם השנייה היום ואחרי כמה חודשים לא קלים שבהם אני אוגר בפנים את תחושותי הקשות תוך כדי איפוק נגד התנהלותו של שר הביטחון, אני תוהה איפה שר הביטחון באחד הדיונים החשובים ביותר שקיימים פה במאבק נגד הטרור, מה יותר חשוב מלקחת חלק בדיון הזה במאבק נגד הטרור? אדוני שר הביטחון, אם אתה רואה אותי, אני מזמין אותך להצטרף אלינו, להגיע להצביע בדקות הקרובות בעד החוק הצודק הזה. עכשיו, שואלים: למה החוק הזה צודק? אתם יודעים, אני רוצה להקריא לכם מקצת מאירועי היום שהמחבלת בתהליך השלום חנין זועבי מגבה יום-יום: כדורים מעזה, ירי בחוף אשקלון, ירי נוסף בחוף אשקלון, ניסיון חדירה, אבנים, חשש לירי בציר 60, וזו רק רשימה חלקית שפורסמה בכלי התקשורת הלגיטימיים.

טרור שמשתולל פה בוקר-בוקר, שעה-שעה, וכבר ראינו שיש מי שמפחד לקבל עליו אחריות. לא מזמן עמדתי כאן ואמרתי: מיהו אותו, לא אומר פחדן, אבל חלש סביב שולחן הממשלה? וכולנו קיבלנו את התשובה. ואם לא היה לי כבוד מלכות, כנראה שדברי היו חריפים יותר. אבל אומר זאת בצורה פשוטה.

אני רוצה לברך את חברי הרשימה הפלסטינית המשותפת על הכבוד שהם רוחשים לי. יושבים בשקט כמו תלמידים טובים, והמורה גרמן אפילו לא כאן, ומאזינים בסבלנות לדברי החוכמה שהם: ארץ-ישראל היא שלנו, אנחנו לא נוותר עליה.

כבר תבעתי ואמרתי: אתם מוזמנים לקחת בזה חלק, אבל לא מעבר. אנחנו לא ניתן לכם אותה. והמחבלת חנין שמחבלת בתהליך השלום, לא יעזור לה. היא כל כך מתגעגעת. כיסופים לחוף עזה? אני מזמין אותה לעבור לשם. חברים, אני אסכם ואומר, זה רגע מכונן ומרגש. הוא מהול בהתרגשות ועצב כי שר הביטחון לא נוכח פה. אבל לטובת אזרחי מדינת ישראל ולטובת המאבק בטרור שעולה פה, אנחנו היום מביאים סימן לשלום,

לעתיד טוב יותר, ובעיקר בטוח, לכל אזרחינו באשר הם, יהודים וערבים כאחד.

תודה לחבר הכנסת אורן חזן. האם הממשלה מעוניינת לסכם? אין רצון כזה. לכן, חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. הצעת חוק המאבק בטרור, התשע"ה 2015, קריאה ראשונה, הצבעה אלקטרונית. נא לשבת, חברי הכנסת, ואנחנו נוכל להצביע בקריאה ראשונה, אלקטרונית. ההצבעה החלה.

להעביר את הצעת חוק המאבק בטרור,

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. 45 בעד, 14 נגד, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק אושרה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. הכוונה של חבר הכנסת איל בן ראובן הייתה לתמוך בחוק. הוא לא הספיק לעשות זאת. זה לא משנה את תוצאות ההצבעה. קודמי יושב-ראש הישיבה חבר הכנסת אחמד טיבי אישר הודעה אישית לחברת הכנסת זהבה גלאון. גברתי, בבקשה.

שעושה קריירה בשבועות האחרונים מהסתה נגד מרצ, ובצורה פופוליסטית ומתלהמת הביע כאן אמירות כנגד סיעת מרצ וכנגדי שלא היו מביישות את הבית הפוליטי שלך, אבל אני מודה שאני לא ממש מצליחה להיזכר מה זה בדיוק הבית הפוליטי שלך, אולי מישהו יכול לעזור לנו כאן. אני לא זוכר,

מאדם שהפעם האחרונה שנתקל במילה אידיאולוגיה הייתה לפני שיצא למסע בין מפלגות, חיפשת אותן. התחלת בליכוד, עברת לקדימה, גמרת במחנ"צ.

חשבתי על זה שאם יואל חסון, חברי חברי הכנסת, היה נקלע לאי בודד, הוא היה מקים שתי מפלגות כדי שיוכל לנטוש אחת לטובת השנייה. ואתה עומד כאן ומסביר לנו מה זה אידיאולוגיה? זאת תגובה, מי שלא מסכים אתך לא בסדר? אתה יודע למה אנחנו מתנגדים לחוק, חבר הכנסת חסון? אנחנו מתנגדים לחוק בגלל סיבות אקזוטיות. מה זה אומר, די להשתלח באנשים, נא לא להפריע לה. נא לא להפריע לה, חבר הכנסת חזן. חבר הכנסת חזן, חזן.

על זה נאמר, אדוני היושב-ראש, הלך הזרזיר אצל העורב. חברי חברי הכנסת, אנחנו מתנגדים לחוק הזה בגלל סיבות אקזוטיות. קוראים לזה עקרונות, קוראים לזה אידיאולוגיה. אבל כנראה כשלימדו על זה, חבר הכנסת חסון, היית עסוק בלחפש לך ג'וב. איפה זה היה, בליכוד, בקדימה? תתבייש לך. אתה מעז לעמוד כאן, אני לא שומעת את עצמי,

נא לאפשר לה לסיים את הדברים. גם חבר הכנסת חסון וגם חבר הכנסת חזן.

אתה מאיים עליה באופן פיזי על הדוכן. למה אתה מתקדם לכאן? אני מרגיש מאוים, אל תתקדם לעבר הדוכן. אדוני היושב-ראש, זה לא יכול להיות שבהודעה אישית יש הפרעה,

אני אביא את זה בחשבון. אני מודה לך. חברי חברי הכנסת, למען הסר ספק, לאף אחד אין מונופול, בטח שלא בצד הזה, זה מה שנהייתם, המחנה הציוני, כדי לתת ציונים מי חשוב לו להיאבק בטרור ומי לא. ומה נראה לך, אתה מעז לעמוד כאן ולהגיד שסיעת מרצ מחבקת מחבלים? חצוף שכמוך. איפה היית כשלימדו על אידיאולוגיה,

איזה ג'ובים, באיזה מפלגה חיפשת? השתחלת לרשימה של המחנה הציוני אחרי שעברת את כל המפלגות האפשריות, ואתה בא ללמד אותנו עקרונות של זכויות אדם ואידיאולוגיה? חצוף, את באה ללמד אותנו?

כן, חתיכת חצוף. עכשיו אני בהודעה אישית, שלא יפריע לי. את לא היית,

דיברנו על זה שלא קוראים "חצוף" לאנשים, נשארה לך דקה. מי אתה? מי אתה, תחפש את החברים שלך. מי אתה? חבר הכנסת חזן. חברת הכנסת. נא לאפשר לה לסיים. חברת הכנסת רוזין, את מפריעה לחברת הכנסת גלאון. אדוני היושב-ראש,

סליחה, אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת רוזין, תירגעי, תירגעי. גם אתם תירגעו. נא לשבת במקום. נא לשבת במקום. אני הייתי, נא לשבת במקום. תירגע. אתה לא מרגיש טוב, חבר הכנסת חזן. סליחה.

אדוני היושב-ראש, אנחנו דיברנו במושב הקודם, שחבר כנסת לא יקרא לחבר כנסת אחר בשמות גנאי כמו חצוף. אני חושבת שזה כבר פעם שנייה, תודה רבה. תלונה לוועדת

הפוסל במומו פוסל.

בבקשה, חברת הכנסת גלאון.

המילה "חצוף" קטנה עליו, חברת הכנסת בוקר,

אני רוצה לסיים, מה שאת עושה יום-יום, המילה, קטנה עלייך. אני רוצה לסיים, חברי חברי הכנסת,

כדאי שתבחנו את עצמכם,

כדאי שתבחנו את עצמכם לאן הגעתם, תודה רבה. רגע, אני רוצה לסיים. משפט אחרון,

הבא: הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס' 2). חברת הכנסת מרב מיכאלי. אה, קודם השרה שקד, אני מתנצל. האחרון שהיא העליבה התפטר מהכנסת היום.

די, חברים, תפסיקו לריב באחת בלילה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בבקשה, גברתי. בואו נירגע. החוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), אשר נחקק ביומה האחרון של הכנסת הקודמת, הוא חוק בעל חשיבות רבה. החוק נועד לסייע לבני-זוג ולהורים וילדים ליישב את הסכסוכים ביניהם בדרכי שלום, תוך צמצום ההתדיינויות המשפטיות ביניהם, וזאת בכל הערכאות השיפוטיות הדנות בסכסוכי משפחה, הן בתי-המשפט לענייני משפחה והן בתי-הדין הדתיים השונים. החוק, שנחקק כאמור בשלהי כהונתה של הכנסת הקודמת, היה אמור להיכנס לתוקפו ב-17 בספטמבר בכל הנוגע לבתי-הדין הרבניים ובתי-המשפט לענייני משפחה שבהם כבר היו קיימות יחידות במועד פרסומו של החוק. מאז חקיקתו של החוק נעשתה היערכות לקראת יישומו, ואולם מדובר בחוק הדורש גם היערכות תקציבית. נוכח תקופת הבחירות שחלה בסמוך לאחר חקיקתו והעובדה שמאז חקיקתו לא אושר תקציב המדינה החדש, לא ניתן יהיה להפעיל את החוק בערכאות השיפוטיות שבהן הוא אמור להיכנס לתוקף. לאור האמור, מוצע לדחות את תחילת החוק בעשרה חודשים, על מנת לאפשר את ההיערכות התקציבית והמינהלית הנדרשת לצורך קיומו, לרבות ניהול מכרזים לאיוש התקנים המשלימים הנדרשים ביחידות הסיוע, יחידות המופעלות על-ידי עובדי משרד הרווחה ואשר אמורות בהתאם לחוק לבצע את פגישות המהו"ת. הצלחתו של החוק ליישוב סכסוכים בין בני-זוג בדרכי שלום ולמניעת התדיינויות בין הצדדים טמונה בהיערכות מתאימה, ולפיכך יש צורך בדחיית תחילתו בעשרה חודשים. על כן, אני מבקשת מן הכנסת לאשר את הצעת החוק. אני מודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי, לחברת הכנסת לשעבר שולי מועלם ולחברת הכנסת עליזה לביא שהובילו את החוק, ואני מאוד מקווה שאנחנו ניישם אותו בשנה הבאה.

תודה, גברתי השרה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חברותי וחברי חברות הכנסת, ממש לבי-לבי על השרה איילת שקד שנשמעת עייפה ויגעה ומסכנה ואומללה, ורוב הזמן שבו הממשלה הייתה צריכה להיערך ליישום החוק החשוב, המצוין והבאמת-מהפכני הזה, רוב הזמן הזה היא אפילו לא הייתה שרת המשפטים, רק חלק ממנו. חלק זה היה עוד שאריות של הממשלה הקודמת של נתניהו שלא עשתה את העבודה שלה. חברות וחברים, אני רוצה להגיד לכם, הדחייה הזאת היא לא פחות משערורייה. היו לממשלת ישראל תשעה חודשים להיערך ליישום החוק הזה, שהוא חוק שיביא לפחות סירובי גט, לפחות סירובי מזונות, לפחות ילדות וילדים שנקרעים והחיים שלהם נהרסים, לפחות אלימות בזירת הגירושים, למשפחות שלא יבזבזו את כל הכסף של המשפחה על מריבות איומות ואין-סופיות בבתי-משפט או בבתי-הדין. החוק הזה באמת באמת נחוץ לחברה הישראלית כמו אוויר לנשימה. תשעה חודשים זה המון זמן להיערך לחוק שהתשתית שלו כבר פשוט קיימת. וצריך להגיד בהקשר הזה, אני אומרת, החוק הזה הוא,

חוק שלי שמוזג עם הצעה ממשלתית. אף שזאת ממש לא העבודה שלי, אחרי שעבר החוק, אני ישבתי עם הצוותים במשרד המשפטים, עם אנשי משרד הרווחה, ואפילו ניסיתי לדבר על לבם של אנשי האוצר, שצריך להגיד שלפני שהחוק עבר, התחייבו לנו שיהיה התקציב להעביר אותו. אבל אז, אחרי שהחוק עבר, פתאום הם חזרו ואמרו,

וכל התרגילים הרגילים האלה של האוצר. החוק הזה, חברות וחברים, עולה באופן יחסי פרוטות, מיליונים בודדים ביותר, למספר יחסית מאוד זעום של תקנים, אבל הוא יכול להציל כל כך הרבה חיים, וצריך גם להגיד את זה הוא יכול לחסוך למדינה הון עתק בימים על גבי ימים על גבי ימים של התנהלות המערכת המשפטית. ובכל זאת, הממשלה הזאת כשלה, כשלה כישלון חרוץ ומחפיר, להיות מסוגלת להיערך אליו. אז עכשיו היא באה ומבקשת עוד עשרה חודשים, עוד יותר זמן מהזמן שהיה לה להיערך אליו מלכתחילה. חברותי וחברי, אני מפצירה בכן ובכם לא לתת לממשלה את ה"גרייס" הזה. אין שום סיבה שהממשלה לא תאסוף את עצמה, את מעט הכסף שנדרש ואת המאמץ המרוכז שצריך, כדי להוציא את החוק החשוב הזה אל הפועל. תודה רבה.

חברת הכנסת זהבה גלאון. דני עטר לא נמצא. מוותרת. את מוותרת, זהבה גלאון. טוב, אחרי נאום כזה אני הייתי מוותר. איתן כבל. אחרי יום כזה. אחרי יום כזה. עמר בר-לב.

יום כזה. אראל מרגלית, איננו, יעל גרמן, איננה, יצחק הרצוג, אינו נוכח, רויטל סויד, איננה, מוותר.

עבד אל חכים חאג' יחיא, איננו, עאידה תומא סלימאן, איננה, קארין אלהרר, איננה, מנחם מוזס, איננו; מאיר כהן, איננו, איציק שמולי, מוותר, תמר זנדברג, מוותרת, טרכטנברג, איננו. עליזה לביא. לא מוותרת. לא מוותרת. ככה? ביום כזה?

מי שנואם עכשיו גורם לסכסוכי משפחה בבית. הברקה.

מי שיושב בממשלה הזאת מביא לסכסוכים בעם ישראל. אדוני היושב-ראש, חברי וחברותי חברי הכנסת, ההיסטוריה של החוק להסדרת התדיינות בסכסוכי משפחה מתחילה בהצעת חוק שלי שכללה את הסדרת ההתדיינות בסכסוכי משפחה וכללה ביטול של מוסד מירוץ הסמכויות. הצעת החוק שלי בכנסת הקודמת עלתה לוועדת שרים לחקיקה פעמיים. בעקבותיה הוקם צוות למשא-ומתן קואליציוני בנושא, שבחן פשרות שונות, וביניהן,

מפריעים לי. אדוני היושב-ראש,

וביניהן קידום הצעה של חבר הכנסת לשעבר שטרית מהכנסת השמונה-עשרה שלפיה תיקבע ברירת מחדל של 30 יום לפנייה לבית-המשפט לענייני משפחה. בעקבות עבודת הצוות היא הונחה מחדש על-ידי שרת המשפטים לשעבר ציפי לבני כתזכיר ממשלתי, יחד עם הסדרת ההתדיינות המשפחתית. ועדת השרים הקודמת, לצערי רב, הסכימה להעביר רק חלק מההצעה הממשלתית, שכלל את ההסדרה של הדיון בסכסוכי משפחה, ולא את החלק שעסק במירוץ הסמכויות. ההצעה הממשלתית מוזגה בוועדת החוקה, חוק ומשפט בכנסת הקודמת עם הצעת חוק פרטית שלי, וכן עם הצעת חוק של חברת הכנסת מרב מיכאלי וחברת הכנסת, שתיכנס עוד מעט, שולי מועלם.

היו לי חששות רבים לגבי ההצעה הזאת, היא עברה כהוראת שעה, לבטים רבים וארוכים. התייעצתי עם כל הגורמים הרלוונטיים, עם חברותי חברות הכנסת, עם ארגוני הנשים, עם חוקרים מהתחום, וזאת הצעת חוק שעוברת ועברה בחששות מאוד מאוד כבדים,

שבגללם התנינו מתן תקציב לכל אותם כלים שיאפשרו לבוא ולבדוק, לבוא ולעקוב, לבוא ולאבחן. ההצעה הזאת היא חלק מההצעה הגדולה של מירוץ הסמכויות. זאת הצעה שצריך להעביר.

לצערי הרב, שבכנסת הזאת, בממשלה הזאת, אין סיכוי, במבנה הזה ובווטו ששמתם על כל הנושאים של דת ומדינה, להעביר את מירוץ הסמכויות. אבל מירוץ הסמכויות הוא קללה בתוך החברה בישראל. אין עוד מדינות שיש בהן שתי מערכות, גם מערכת אזרחית של בתי-המשפט לענייני משפחה וגם המערכת הדתית. צריך לבוא ולעשות סדר. הדוגמה של מה שלקחנו כאן היא טובה, אבל בזמן הזה, כשאין תקציב וכשהממשלה מבקשת לבוא ולעכב, אי-אפשר על גב אנשים לעשות פיילוט. אני תומכת בבקשה של הממשלה ושל שרת המשפטים לבוא ולדחות. תציגו, תיתנו.

ובאותה נשימה, זה לא בסדר שלא טיפלתם, זה לא בסדר שדחיתם.

במקרה הנקודתי הזה, על גבם של זוגות, דווקא ברגע הקשה הזה צריך לעצור, צריך לבוא ולבדוק, שתהיינה החלופות, שיהיו הכלים לבוא ולבדוק. לא עושים פיילוט ברגע שלא בטוחים. הנושא הזה לא נלמד מספיק, ולא רק זה, אי-אפשר לצאת לדרך כשאין תקציב. זו רעה חולה. אין לכם תקציב, לא טיפלתם בזמן. אבל מצד שני צריכה להיות, דיברנו כבר על אחריות בנושא של התקציב. גם בנושא הזה, אדוני היושב-ראש, צריכה להיות אחריות, ואני חושבת שצריך לדחות את זה, כמו שהממשלה מבקשת.

תודה רבה. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו עוברים להצבעה. את רוצה לסכם?

אז השרה מבקשת לסכם, ומותר לה.

ההצבעה תהיה אחרי סיכום השרה. בבקשה, גברתי.

אני רוצה לדבר על תרבות הדיון פה, בעיקר מקרב האופוזיציה, כי מה לעשות, ואני מבינה, יום יבוא וגם אני אהיה באופוזיציה, ובאופוזיציה,

אני יודעת שיגיע,

החיים זה גל של סינוס, פעם אתה למעלה, פעם אתה למטה. הם לא למדו לוגריתמים. הם לא למדו מה זה. אבל גם כשנהיה באופוזיציה, לא אדבר על החברות שלי בצורה כזאת. אני, לפחות על כבוד החברות שלי אשמור. לא לא,

אתן עושות את זה כל הזמן, גם בפייסבוק, בצורה מאוד לא יפה, בעיקר כלפי נשים, בעיקר כלפי וכלפי חברות כנסת אחרות מהימין. ואני חושבת שבשמאל צריך לשמור על מינימום של אינטגריטי לפחות כלפי השותפים שלכם פה בכנסת, כי הרי על מעל 50% מהדברים אנחנו מסכימות בינינו.

אני חושבת שזו יוזמה מבורכת שלכן. ולכן אני אומרת, להפך,

אני לא מדברת רק על המקרה הזה.

אני לא מדברת רק על המקרה הזה. אני מדברת גם על מקרים שקרו בעבר, אני מדברת על מקרים שקרו בעבר. אני מצפה לפחות מחברות הכנסת, כי צריך לומר, מגיע לנו מזל טוב, אנחנו 25% מהכנסת היום, 30 חברות כנסת. זה הישג בלתי רגיל. לפחות מחברות הכנסת אני מצפה לטיפה קולגיאליות נשית, וגם אם אני בקואליציה ואתן באופוזיציה, לשמור על טיפת אינטגריטי וכבוד. וכשאתן מעלות פוסטים, אם יש לכן ביקורת, זה בסדר, זה לגיטימי, תגיבו, תמחו, תהיו אפילו מאוד ביקורתיות ונוקבות, אבל תשמרו על טיפה של כבוד הדדי ושל אינטגריטי. כשאהיה באופוזיציה ואתן תהיו בקואליציה, אני אשמור עליכן. אתנגד, אמחה, איילת, זה לא יקרה.

אתנגד, אמחה, אבל אשמור עליכן.

עכשיו, האם יושב-ראש הקואליציה, אה, סיימתי, תודה. תודה רבה. אני לא הבנתי. מי שלא הבין, נא לפנות לדפי הפייסבוק של חברות הכנסת x ו-y. נא לעבור להצבעה. אדוני היושב-ראש, אפשר שאלה תוך כדי? מרב, אמרת שהחוק נתקע תשעה חודשים אצל שרת המשפטים, למה? הצבעה.

להעביר את הצעת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון מס'

התשע"ה 2015, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. מרב מיכאלי, לפרוטוקול, הצביעה, מה הצבעת? נגד.

אראל מרגלית, נגד. נגד, אראל מרגלית.

גם אני, חבר הכנסת טיבי, נגד. גם אתה נגד.

ליצמן היה בעד. ליצמן היה בעד. רשמתי בפרוטוקול, הודעה היסטורית, ליצמן היה בעד. ליצמן היה בעד. אתה לא יכול, לקבל את ההצבעה שלהם. לא, קוראים לזה הודעה לפרוטוקול. לא לא, לא קיבלתי. לפרוטוקול. למה אתה קופץ? לא לא. מה זה התוספות האלה?

גם ביבי היה בעד? אגב, אני בטעות הצבעתי בעד ואני נגד. אדוני

תודה רבה. ההצעה עברה. רשמתי אותך לפרוטוקול. הצעת החוק התקבלה, והיא עוברת להמשך דיון בוועדת החוקה, שם היא תוכן לקריאה שנייה ושלישית. תודה. לא הבנתי את הבקשה. לא הגשת בקשה כדין. ככה לא מגישים. את לא כתבת מה.

למה? גם היא לא יודעת וגם אני לא יודע. אי-אפשר כל פעם שנוקבים בשם.

לנקוב בשם אפשר, אבל אם הייתה התקפה אישית היית צריכה לפרט אותה במכתב. האשימה אותך באופן שמי?

בדרך כלל מקובל, חברת הכנסת מרב מיכאלי, שאת לא כותבת לי הערה אישית: אני מבקשת, את כותבת לי: חבר הכנסת x,

תקף אותי ואמר שאני לובשת לבן במקום שחור, מסבירה לי, ואז אני מחליט. אז זה לא נכתב, צר לי. אדוני היושב-ראש, אני מצדיע לך. או הפוך, או הפוך. אני רק רוצה לדעת מתי מרב לבשה לבן.

היושב-ראש עושה עבודתו נאמנה. לסעיף קוראים 34(א).

לנושא הבא: הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון מס' 2), קריאה שנייה ושלישית. כפי שסיכמו הסיעות ביניהן, אחרי שיציג את החוק חבר הכנסת צחי הנגבי, יושב-ראש הוועדה המיוחדת, יינתנו זכויות דיבור לחברי הכנסת כמוסכם בין הסיעות, אלה שהגישו את ההסתייגויות באופן שמי. בבקשה, חבר הכנסת צחי הנגבי. אין, אין, זה רק עם מסתייגים.

רק מי שהגיש הסתייגויות. תודה רבה.

אורן, אין מושג כזה. בבקשה. אורן, אתה אחרון, חמש דקות. אפילו שש. לא, 15. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להגיש לפניכם את הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון מס' 2), התשע"ה 2015, לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. אני שמח שנמצא אתנו השר הממונה על רשות השידור, שבינתיים גם נהיה שר המדע והטכנולוגיה, אבל פעולתו,

שמו בישראל א"א, אופיר אקוניס, אבל זה שמו לא רק בישראל. אני מביא את זה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית. עניינה של הצעת החוק, אדוני היושב-ראש, הוא תיקון לחוק השידור הציבורי, התשע"ד 2014, שאושר בשנה שעברה אחרי דיונים בוועדה המיוחדת שבראשה עמדה חברת הכנסת קארין אלהרר. בחוק שאושר נקבע שתאגיד השידור הציבורי יוקם ויחל לפעול ביום 1 באפריל 2015. משנוכח שר התקשורת כי אין היתכנות להקמת התאגיד ביום זה, הוא הפעיל את סמכותו הקבועה בחוק ודחה בצו את התחילה בשלושה חודשים, ולקראת תום תקופת ההארכה הראשונה נדחתה התחילה בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, בשלושה חודשים נוספים, עד ליום 1 באוקטובר 2015. חשוב לציין, אדוני היושב-ראש, כי ביום התחילה אמורים להתחיל שידורי תאגיד השידור הציבורי החדש, ובאותו יום לא רק ששידורי הרשות הקיימת היו נפסקים, אלא שכל עובדי רשות השידור למעשה היו מסיימים את העסקתם ופיטוריהם היו נכנסים לתוקף, וזה בסוף החודש הזה, ב-30 בספטמבר. מאחר שאין מחלוקת על כך שאין היתכנות לתחילת שידורי תאגיד השידור החדש ב-1 באוקטובר השנה, הממשלה יזמה תיקון לחוק, והתיקון הזה אושר בקריאה הראשונה ביום 20 ביולי 2015, לפני צאתנו לפגרה, והועבר על-ידי המליאה להכנה לקריאות השנייה והשלישית לוועדה המיוחדת בראשותי, שוב, ועדה שבה ניתן ייצוג הולם לכל סיעות הבית. במסגרת התיקון מוצע, בין היתר, לדחות את תחילתו של חוק השידור הציבורי עד ליום 31 במרס בשנה הבאה, 2016. השר הממונה על רשות השידור העריך כי תאגיד השידור הציבורי יוקם עד אז, ויהיה ערוך ומוכן לשדר לכלל הציבור במדינת ישראל. בנוסף, הממשלה הציעה כמה תיקונים לחוק, שיפורטו בהמשך, וגם ביצעה כמה שינויים שעל עיקריהם אעמוד בדקות הקרובות. הוועדה התכנסה לדיון ראשון ביום 3 באוגוסט. הדיון הזה ארך כמה שעות. הוא נפתח על-ידי השר אופיר אקוניס, כאמור, השר הממונה על רשות השידור, ושם הוצגו העובדות שכרגע פירטתי. למעשה, הופיעו בדיון הזה נציגי ממשלה, ובהם מנכ"ל משרד התקשורת ומנכ"ל משרד האוצר, ונציגים רבים נוספים, וגם נציגים מטעם העובדים וגורמים אחרים מטעם ההסתדרות ומטעם האמנים, וכמובן חברי הכנסת, שהאזינו ברוב קשב לדברי האורחים, וכמובן גם הביעו את עמדותיהם. מי שלא נשמע בדיון הראשון זומן לדיון נוסף, שהתנהל ביום א' האחרון. אני שמח לציין שבאותו דיון, שהתחיל עם הרבה מתח והרבה מועקה מוצדקת בגלל גורל עובדי רשות השידור, הושגו הסכמות בין יושב-ראש ההסתדרות אבי ניסנקורן לבין נציג הממשלה אופיר אקוניס ונציגי האוצר ולביני כיושב-ראש הוועדה. למעשה, אפשר לומר שההסכמות שהושגו אפשרו להתקדם בצוותא, למרות מחלוקות מסוימות שעדיין נותרו, בכמה וכמה נושאים משמעותיים. בישיבה ההיא הושמעו הערות על-ידי חברי הכנסת, על-ידי היועצת המשפטית של הוועדה אתי בנדלר ועל-ידי אחרים, ונעשו תיקונים משמעותיים בנוסח הצעת החוק. הנוסח שהובא לפני המליאה היום משקף במידה רבה רוח של הסכמה כללית. עדיין נותרו סוגיות לדיון בין ההסתדרות לבין הממשלה. נקבע שהדיון הזה יחל ויתקיים בהקדם, ויתקדם בהקדם, וגם יסתיים בהקדם, כדי שניתן יהיה באמת לקבל תמונה בהירה ויותר ודאות לגבי לוחות הזמנים של הקמת התאגיד הציבורי החדש.

כמו שציינתי, הנושא המרכזי שעמד על סדר-יומנו, אפשר לומר גם עמד על לבנו, על לב השר, על הלב שלי, על הלב של כל חברי הכנסת שהשתתפו בדיון, היה עניין פיטורי העובדים. כידוע, בחוק נאסר על המפרק לפטר עובדים לצורכי ייעול או לצורך צמצום מספר העובדים, הגם שאין מחלוקת שחלקם, הייתי אומר חלק משמעותי מן העובדים היום, לא נדרשים לקיום השידורים, וכתוצאה מהעובדה הזאת אפשר לומר שקופת המדינה לאורך זמן נאלצה לממן מכספי הציבור משכורות לעובדים שלא הייתה הצדקה מיוחדת להמשך העסקתם. הדבר הזה בסך הכול מקובל על כולם. כולם מבינים את הרצון שהתאגיד החדש ישדר בלא פחות איכות מהתאגיד הציבורי הנוכחי, אבל תוך הקפדה על יתר התייעלות. ולכן, הוועדה מציעה למחוק את ההוראה שאוסרת על המפרק לפטר עובדים כאמצעי לצמצום מספר העובדים או להתייעלות. בנוסף, בסעיף 113 לחוק כנוסחו היום, המטיל את חובת מימון הוצאות ניהול ופירוק ופירעון חובות הרשות על האוצר, וקובע גם את ההליך להעברת הכספים מהאוצר לכונס הנכסים הרשמי המכהן כמפרק הרשות, נקבע, ואני מצטט, כי "נציגי משרד האוצר לא יסרבו לבקשה לפי סעיף קטן זה, אם סירובם יגרור פגיעה בשידורים, כפי שהיה נהוג בשנתיים שקדמו ליום הפרסום". בעניין זה הוצע בהצעת החוק המקורית כי לא יראו כפגיעה בשידורים פגיעה שנגרמה בשל פיטורי עובדים שנעשו כאמצעי לצמצום מספרם או להתייעלות הרשות, או פגיעה מפעולה אחרת שנעשתה לצורך התייעלות הרשות. אחרי שהשר הממונה הצהיר בפני הוועדה שפיטורי העובדים לא אמורים להביא לפגיעה בשידורים או בהיקפם, תיקנה הוועדה את הנוסח המוצע כך שלא יראו את צמצום מספר העובדים כשלעצמו כפגיעה בשידורים. בהצעת החוק המקורית נכלל סעיף שהיווה מקור להתנגדויות רבות,

בנוסף להוראה המאפשרת לכונס הנכסים הרשמי פיטורי עובדים, תנאי למימון פעולות הרשות החל ב-1 באוקטובר יהיה צמצום משמעותי במצבת העובדים ברשות, או כלשון הצעת החוק: החל בחודש באוקטובר תתבצע התייעלות בעלויות השכר ברשות השידור בסכום שאינו פוחת מ-10 מיליון שקל לעומת שכר חודש ספטמבר 2015. משמעות ההוראה היא חובה על-פי חוק לפטר עובדים. אחרי שכידוע לכם, גם רבים מחברי הכנסת, חלקם נמצאים כאן, כמו חבר הכנסת אילן גילאון ואחרים, וגם יו"ר ההסתדרות התנגדו נמרצות לפיטורין באמצעות חקיקה, וההסתדרות אף הביעה את מחאתה באמצעות יוזמה של צעדים ארגוניים, ולמעשה כל חברי הכנסת, גם מהקואליציה, גם מהאופוזיציה, גם השר וגם אני כיושב-ראש הוועדה, הבענו התנגדות להליך פיטורים בתקופת חגי ישראל, נועדו חברי הממשלה וההסתדרות והגיעו להסכמות שלפיהן,

להשהיית כל הצעדים הארגוניים, יוסר הסעיף האמור מהצעת החוק. כמו כן סוכם בעניין העובדים כי ינוהל משא-ומתן לגבי מספר עובדי רשות השידור שיעברו לעבוד בתאגיד השידור שיוקם כקבוע בחוק, שיעלה על 25% משיא כוח-האדם בתאגיד, וכן לגבי מספר העובדים שיפרשו מרצון. באותו סעיף, אדוני היושב-ראש, שהוצע ונמחק, נכלל תנאי נוסף להמשך המימון על-ידי האוצר, והוא שמתחם רשות השידור בתל-אביב, הידוע כמתחם שׁרונה או שֹרונה, יפונה עד 1 באוקטובר. גם בעניין זה הגענו לסיכום, שמוצא את ביטויו בנוסח הצעת החוק שמונחת בפני הבית, ולפיו עד ליום 1 בדצמבר 2015 ייחתמו החוזים לפינוי מתחם רשות השידור בתל-אביב.

האוצר יצא, אפשר לומר, כשמלוא תאוותו בידו. אנחנו לא התנינו את ביצוע התהליכים בפינוי בפועל, כי הובהר לנו שהתהליכים עשויים להתארך מעבר למה שקיווינו, ולכן מצאנו את הנוסח שמאפשר להתקדם תוך קביעת מהלכים ריאליים, לפחות בהקשר הזה.

ההסכמות האלה, גברתי היושבת-ראש, היו בסיס לאישור הצעת החוק ולתיקונים נוספים שהתקבלו, ואני מברך על כך שכל הצדדים הבינו את הבעייתיות והסכימו להגיע לפשרה הוגנת. כמובן, יש מתנגדים ויש כאלה שהיו רוצים לראות איזשהו חזון אוטופי שעל-פיו כל העובדים נשארים בתאגיד החדש. אנחנו חושבים שראייה ריאלית של החזון הזה מלמדת שאולי יש בו מידה יתרה של פופוליזם, כנהוג במקומותינו, אבל זה לא באמת דבר שאנחנו יודעים להתחייב לו. לכן, אני חושב שאם יש התנגדות, וודאי נשמע פה הסתייגויות והתנגדויות, הן במידה רבה איזשהו רפלקס מותנה, ולא באמת הבנה לעומק של המרחק הרב שעברנו מן הרגע שהצעת החוק המקורית של קארין אלהרר באה לעולם ועד הצעת החוק הזאת שבאה לפניכם. בקצרה אני אזכיר, בשעה המאוחרת הזאת, כמה נושאים נוספים שהצעת החוק מתייחסת אליהם. נושא חשוב בעינינו הוא שינוי שם החוק ל"תאגיד השידור הציבורי הישראלי" השם של התאגיד ישונה ל"תאגיד השידור הישראלי" ועיגון שמה של תחנת הרדיו "קול ישראל" בחוק. אנחנו לא חושבים שהתיקון הזה הוא טכני, בניגוד לכמה דעות שהושמעו. יש לו משמעות עקרונית, והשר הציג אותה בלהט רב, גם בוועדה וגם בפומבי בכמה הזדמנויות. אני לא יודע אם השר אמור לדבר היום, אבל אם כן, בוודאי הוא יוכל לשחזר ולמחזר את הלהט הזה. לגבי הלהט, אבל בעינינו זה דבר שיש לו משקל. יש דוגמאות רבות, השר הזכיר אותן, וודאי יזכיר אותן גם פה.

בהצעת החוק מוצע להסמיך את המנהל הכללי הזמני לעסוק בכל הפעולות שנדרשות לשם היערכות התאגיד לקיום השידורים ביום התחילה. זאת המטרה. אנחנו רוצים להגיע אל יום התחילה שהחוק הזה קובע באופן שלא נצטרך לבוא מחדש אל הכנסת ולבקש הארכה של תוקף החוק, למעשה לחוקק מחדש את החוק. אנחנו מטילים על המנהל הכללי הזמני את הסמכות למלא את כל התפקידים המוטלים על המנכ"ל לפי החוק, לרבות רכישת תוכן חדש, ויחולו לגביו הוראות החוק החלות על המנכ"ל, נוסף על תפקידו לפי החוק המקורי, שהוא הקמת התשתית הנדרשת לתחילת פעולתו של תאגיד השידור הישראלי. מוצע לקבוע, גברתי היושבת-ראש, כי תקופת הכהונה של המנכ"ל הזמני תהיה עד תום שנה מיום תחילת השידור הציבורי. אציין כי אין מניעה למנות אותו לתפקיד המנכ"ל הקבוע של התאגיד, אולם בדיוני הוועדה הוסף שתקופת כהונתו כמנכ"ל זמני תובא בחשבון לעניין תקופת הכהונה הקבועה בחוק למנכ"ל התאגיד. נושא שהיה קצת שנוי במחלוקת נבע מן הצורך להטיל על המנכ"ל הזמני את האחריות לקבל לעבודה לפני יום התחילה עד 400 עובדים הנדרשים לשם היערכות לקיום שידורים ביום התחילה, גם אם טרם נקבעה מגבלת שיא כוח-אדם על-ידי המועצה, כי המועצה טרם הוקמה. על כך היו דעות לכאן ולכאן, מתוך תחושה של מה המשמעות שאדם אחד הוא שיקבל מאות עובדים. בהחלט הביקורת הזאת, או ההסתייגות הזאת, לא הייתה מיותרת. נקבע שקבלת העובדים תיעשה בתהליך שוויוני ושקוף, לפי כללים שיקבע המנכ"ל הזמני ושיפורסמו באתר האינטרנט של התאגיד או של משרד התקשורת. קבענו גם שמכיוון שלא מדובר בהליך מכרזי, אז הכללים האמורים ייקבעו בהתייעצות עם נציב שירות המדינה.

לאחר מינויו של מנהל חטיבת החדשות הראשון, קבלת עובדים למשרות עיתונאי, עורך חדשות או מגיש תוכניות בחטיבת החדשות תיעשה בידי מנהל חטיבת החדשות, באישור המנכ"ל ובכפוף לכללים שיפורסמו. עוד מוצע בעניין זה לקבוע כי אם מונתה המועצה, המשך קבלת העובדים יהיה טעון את אישורה, והיא אף רשאית להתנות את האישור בתנאים. הוראות אלה הן נוסף על הוראות שכלולות בחוק, ונכללו שוב בהצעת החוק, שלפיהן קבלה לעבודה של עובדי רשות השידור והטלוויזיה הלימודית בתאגיד השידור הישראלי פטורה ממכרז.

מוצעות הוראות לעניין ועדת איתור מיוחדת לבחירת נושאי משרה עד למינוי המועצה. בוועדה יכהנו המנכ"ל הזמני כיו"ר הוועדה, יו"ר ועדת האיתור, שהוא שופט בדימוס, ונושא משרה נוסף שקבע המנכ"ל. הצעת החוק כוללת הוראה לעניין אגרת רשות השידור.

מתחילת השנה רשות השידור לא גבתה מהציבור אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה, אף שעל-פי החוק הפסקת תשלום האגרה הייתה אמורה להיכנס לתוקף רק ביום תחילת שידוריו של תאגיד השידור.

מוצע לקבוע כי בעד שנת 2015 ואילך לא תיגבה אגרה. יש לציין כי הוראה זו מחייבת ביתר שאת את משרד האוצר להעביר כספים לרשות השידור,

ואני מקווה כי כך ייעשה וכי האוצר יאפשר לכונס הנכסים הראשי לנהל את רשות השידור שבפירוק כמתחייב מהוראות החוק. לסיום, ובנימה אישית, אני יכול לציין כי אין עוררין, לא אצלי, לא אצל השר, לא אצל אף אחד מחברי הוועדה שדנו בנושא, ואני משוכנע גם שלא אצל אף אחד מחברי הכנסת, אלה שכאן ואלה שלא כאן, לגבי המצב הקשה של עובדי רשות השידור, הייתי אומר מצב קשה מאוד: חוסר ודאות, חוסר בהירות לגבי עתידם. רבים מהם פנו אלי, כתבו אלי, שוחחו אתי. אני מבין את המצוקה, ועשינו כל מאמץ כדי להקל את אותה מצוקה. זה דבר שהוא קשה להם ולבני משפחותיהם, ולכן אנחנו מקווים שהמשא-ומתן שמתנהל בעניינם של העובדים יישא במהרה פרי, וגם העובדים שיפרשו מרשות השידור, פרישה מרצון או פרישה בעקבות הליכי סיום העסקתם, ימצאו מקומות עבודה הולמים, ופיצויי הפרישה יהיו כאלה שיאפשרו להם באמת לחזק ולקדם את עתידם. ובכלל, אנחנו כולנו היינו רוצים לראות תאגיד שידור ציבורי ישראלי ראוי, ומתבקש בהקדם. גברתי היושבת-ראש, הוגשו הסתייגויות רבות להצעת החוק, ואני מבקש כמובן לדון בהן. אני חושב שאנחנו גם נבקש לדחות אותן, אולי למעט הסתייגות אחת. המטרה היא לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית בנוסח שאישרה הוועדה.

תודה רבה ליושב-ראש הוועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק, חבר הכנסת צחי הנגבי. לפני שאנחנו עוברים להנמקת ההסתייגויות, הודעה למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושבת-ראש הישיבה, הנני מתכבדת להודיעכם, כי הונח היום על שולחן הכנסת מתווה להגדלת כמות הגז הטבעי המופק משדה הגז הטבעי "תמר" ולפיתוח מהיר של שדות הגז הטבעי "לווייתן", "כריש" ו"תנין" ושדות גז טבעי נוספים. תודה. לא הונח פיזית. חברי הכנסת, בשל ריבוי עמודים מדובר במסמך של 86 עמודים, הדפסנו רק שני עותקים. כל חבר כנסת מקבל בדקות אלו את המתווה בדואר האלקטרוני שלו. עכשיו אנחנו עוברים להנמקת הסתייגויות שסוכמה עם האופוזיציה. ראשון הדוברים, חבר הכנסת נחמן שי. אדוני, עשר דקות להנמקה. גברתי היושבת-ראש, חברי חברי הכנסת,

הנגבי. במילים שקטות ורגועות הוא הצליח להעביר מהפכה אדירה בשידור במדינת ישראל. אני מזמין אותך בכלל להפוך להיות מרגיע, כי בטון הזה, אי-אפשר לדעת, הכול עובר. נחמן, אולי דובר צה"ל?

אנחנו נבחן אותו לתפקיד, אם הוא רוצה. אני חושב שהוא כבר עשה תפקידים יותר בכירים בקריירה שלו, אז זו תהיה התקדמות לאחור. בכל מקרה, חברות וחברים, הלוא מה שהולך להיעשות פה הוא רעידת אדמה אמיתית בשידור במדינת ישראל, רעידת אדמה שאיננה מתנהלת נכון, ושמיועדת להפוך את שירות השידור הציבורי שלנו לחתלתול חמוד שאפשר יהיה ללטף אותו, שהוא ייכנס בשקט מתחת לשולחן ושיהיה בן הטיפוחים של הממשלה. והכול נעשה איך ולמה? בסגנון, אבל הסגנון לא יכול לעקר את המטרה האמיתית שעומדת לפני החוק הזה. האמת היא שרשות השידור כבר תקופה ארוכה היא שק חבטות. היא סופגת מכל הכיוונים, קצת בצדק, כן? היו שם דברים לא תקינים,

אני מכיר אותם מקרוב, אבל הרבה גם מתוך רצון עקבי ונחוש של הממשלה הזאת ושל ראש הממשלה הזאת להפוך את רשות השידור לגוף שהממשלה מנהלת אותו, שולטת בו, יכולה להכתיב לו בצורה ישירה או עקיפה את התכנים ושישרת אותה. וזה לקח הרבה זמן. על הגדר שכב ראשון השר ארדן. הוא עשה את שלו, הוא העביר את החלק הראשון של הרפורמה, אבל אז הוא הוזז הצדה, ראש הממשלה לקח את המושכות, ועכשיו הוא הביא את ידידי השר אקוניס לסיים את המלאכה.

יש שני מתגים ברשות השידור שצריך לשים את היד עליהם כדי לנהל אותם. מתג אחד הוא המתג של כוח-אדם, של משאבי אנוש, מתג אחר הוא של הכסף, של האמצעים הכספיים. מי שמחזיק את שני המתגים האלה מנהל את הרשות. כל עוד הם לא היו בידיה של הממשלה, רשות השידור הייתה עצמאית. מרגע שהם נתפסו בידיה, ועכשיו הם בידיה ממש, אין דרך אחרת להגדיר את זה: רשות השידור איבדה את הדבר הכי יקר לה,

עצמאות של גוף שידור. בלי עצמאות רשות השידור לא שווה,

ואפשר באמת לסגור אותה. אז כשמדובר בכסף, היום רשות השידור תלויה באופן מוחלט במשרד האוצר.

אם משרד האוצר רוצה, הוא נותן, ואם הוא לא רוצה,

ועל זה בדיוק היה הוויכוח הגדול: האם יהיה כסף להמשך השידורים או לא יהיה כסף להמשך השידורים. אז באמת הושג שם איזשהו הסדר ויש כרגע כסף, אבל במנות קטנות, כדי שלא יתלהבו יותר מדי: 10 מיליון ועוד 10 מיליון ועוד 10 מיליון, ובכל חודש יעלה המפרק אל משרד האוצר ויתחנן ויבקש ויסביר ויראה ויציג שפוטרו עובדים, שעזבו עובדים, ויקבל כסף. ככה זה המסחר: תן עובדים, תן ראשים, ותקבל כסף. עסקה מצוינת. וזה היום הדבר האחד.

בלי הכסף של משרד האוצר, כסף של הממשלה, שאף פעם לא רצינו בו ברשות השידור, אין רשות השידור. והדבר השני זה עובדים, שזה הנכס הכי יקר של רשות השידור, בלי עובדים אין רשות השידור. עם כל הכבוד, זה לא איזושהי מכונה שמייצרת, לא תוכניות רדיו, לא תוכניות טלוויזיה,

בלי אנשים, אין. מה עושים? דוחפים את כל העובדים האלה למטחנה ומתחילים לטחון. חלק יצאו לכאן, חלק יצאו לשם, קצת פורשים, קצת מתפטרים, קצת אנחנו קולטים. כולכם תתחרו על אותו מספר מצומצם של מקומות שאנחנו מכינים לכם,

רק 25% ייקלטו, אולי קצת יותר בעקבות ההסכם,

ואתם עכשיו תריבו ביניכם, ביניכם אתם תריבו. ראינו שם סצנה שלעובדי הגבייה אמרו, עובדי הגבייה לא כלולים, כי הלוא הם לא חלק ממערכת השידור: אתם לא תקבלו את המכסה הזאת. זה סחר באנשים. זה גורם לאנשים להיחשף בדברים הכי גרועים שלהם, כשהם מתחרים אחד עם השני על מקום העבודה. עכשיו, איך הממשלה תבטיח שהיא תשלוט? נתנו לאדם אחד, למנהל הזמני, ישר ומקצועי ככל שיהיה, ואני מכבד אותו, אני לא אומר עליו מילה רעה, נתנו לו אפשרות לקלוט 400 עובדים. 400 עובדים בשירות הציבורי? אני לא מכיר שום תפקיד כזה ושום מקום כזה, ועוד בגוף כל כך רגיש וכל כך מורכב וכל כך מסובך ושכל כך רוצים לשלוט בו. 400 עובדים הוא יכול לקלוט. אז הנה סוף-סוף שתי הידיים מונחות על שני המתגים, ושני המתגים האלה הם בידיה של הממשלה, כי גם המנהל,

הוא מנהל זמני, הוא לא קיבל מינוי קבוע,

במילה אחרונה, המועצה הציבורית. הלוא כל התהליך הזה, מתחילתו ועד סופו, צריך היה להיות תחת פיקוח ציבורי. הלוא זה כל העניין: בלי פיקוח ציבורי, בגוף ציבורי הדברים לא יכולים להתנהל בצורה תקינה. זה ברור על פניו. אז המועצה הציבורית, ידידי אראל בוודאי ידבר על זה, חבר הכנסת מרגלית, הוא נקט פעולה מאוד חשובה בתחילת השבוע. כבר מונו, כלומר, הוצגה כבר המועצה לפני ראש הממשלה, לפני הממשלה, ועכשיו ראש הממשלה לא מאשר. הוא מחכה. הוא מחכה. הוא יחכה עד שייגמרו כל התהליכים האלה, ואחר כך או שהוא יאשר או שהוא לא יאשר, אני לא יודע מה יקרה שם. בכל מקרה, גוף ציבורי במדינת ישראל, בלי פיקוח ציבורי. זו התוצאה שהרווחנו. אז אני רוצה להגיד לכם משהו. רשות השידור חייבת להמשיך ולהתקיים, אין דמוקרטיה בלי שידור ציבורי. תזכרו בבקשה את המשפט הזה: אין דמוקרטיה בלי שידור ציבורי. זו אבן מאבני היסוד של הדמוקרטיה. ומה שאנחנו רואים עכשיו זה לשבור את כללי המשחק, זה לפגוע בדמוקרטיה. ואם הדברים האלה יתרחשו כפי שאני תיארתי,

אבל אם הם יתרחשו כך, תהיה פה פגיעה עמוקה ויסודית בדמוקרטיה הישראלית. אני לא מאמין בסופו של דבר שיצליח השר או שתצליח הממשלה לבצע את זה, כי בתוך התהליך הזה עוד יהיו אין-סוף תקלות, אין-סוף מעצורים ואין-סוף שיבושים שיפריעו לו בסופו של דבר, וגם לוח הזמנים לא יישמר. אני אומר: לא יישמר.

אני חשבתי שצריך לחזור לרפורמה ההיא. לא חזרתם. לכו בדרך הזאת, אנחנו גם נתנגד היום לחוק וגם נמשיך ונפקח עין אחרי כל מהלך ומהלך, כי רשות השידור היא לא רכושה של הממשלה, היא רכושו של הציבור הישראלי, רכושו של כל אזרח ואזרח במדינת ישראל. לא במקרה קראת לו "גוף שידור ישראלי" זה בסדר, זה של עם ישראל, של הציבור כולו שחי בארץ, ואנחנו נשמור שכך יהיה.

תודה רבה לחבר הכנסת נחמן שי. חבר הכנסת יוסי יונה, ואחריו, חבר הכנסת אראל מרגלית. גברתי היושבת-ראש, השר אקוניס, זו ההזדמנות לאחל לך הצלחה ומזל טוב לרגל מינויך לשר. שיהיה בהצלחה. החוק שמובא היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית הוא חוק שהיה רע והפך לגרוע. אין ספק שכולנו בעד הרפורמה בשידור הציבורי,

וגם בשירות הציבורי, תודה, אופיר. ואני יכול גם להוסיף ולומר שמן הסתם, גם העובדים בשידור הציבורי מעוניינים ברפורמה, כך שזה מקובל על כולנו שיש מקום לעשות רפורמה. תקצר היריעה מלתאר את הסאגה הארוכה, הממושכת, שעבר השידור הציבורי ואת הדיבור במהלך השנים האחרונות על הצורך בעשיית רפורמה. יש כאלה שדיברו על חוסר יעילות. אני דיברתי דווקא המון שנים על ייבוש ועל שליטה של הפוליטיקה בשידור הציבורי, שליטה שמגיעה לעתים, ואולי תמיד, עד למשרד ראש הממשלה, שמשל ביד רמה בשידור הציבורי וניסה לכוון את מסריו,

למרות הרצון הטוב והכן, והמוצלח פעמים רבות, של עובדי השידור הציבורי להבטיח עצמאות בפעילותם. אבל בואו נניח לזה. בואו נניח לזה. באה רפורמה לעולם, ובא השר ארדן והניח על השולחן הצעת חוק. כן, ניתן לומר שהיו בה היבטים חיוביים. והיו בה היבטים בעייתיים עד למאוד, במיוחד בנושא שעסק במעמדם העתידי של העובדים.

כפי שחבר הכנסת הנגבי אמר, בפתחו של איזשהו משא-ומתן שכולנו מקווים שהוא יניב תוצאות טובות. ותוצאות טובות משמע שיבטיחו מספר גדול ביותר של עובדי השידור הציבורי של התאגיד הוותיק,

שיוכלו למצוא עבודה בתאגיד החדש. אנחנו מקווים. אנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה. לעתים אני עדיין חושש, אבל אני מקווה שהאמון ההדדי בין המתדיינים יביא לכך שרובם, או לפחות החלק הגדול, חלק הארי שלהם, יישאר בתאגיד החדש.

רוב הדאגות שמקננות אצלי ואצל אחרים, ואכן, אמר חברי נחמן שי אני לא יודע אם הוא התכוון להחמיא לך, חבר הכנסת הנגבי, על יכולתך לחולל מהפכות: ברוגע עשה לך מהפכות, או ברוגע עשה לך רפורמות.

מדובר ברפורמה, מדובר במהפכה שיכולה לטלטל את עתידו של השידור הציבורי במובן הלא-טוב של המילה, לטלטל במובן הזה שאפשר שאנחנו נתעורר לשידור ציבורי נרפה, מקרטע, רופס, ולא בגלל עובדיו. לא בגלל עובדיו. המון פעמים המבנה הארגוני, המון פעמים ההייררכיה הפיקודית, בואו נכנה את זה כך, היא שיכולה "להבטיח" שזו התוצאה שנקבל. חברי נחמן שי הזכיר את הדברים. ברפורמה שהציע ארדן, כפי שאמרתי, היו כמה דברים חיוביים: דובר על המועצה הציבורית של התאגיד החדש, ודובר על כך שהיא,

תמנה ועדת איתור, או שהיא תהיה אחראית, איפה השר? למינוי של בעלי תפקיד במקומות רגישים מאוד מאוד, כמו מנהל חטיבת החדשות, כמו בעניין התוכן, שהמנכ"ל הזמני לא ייגע בדברים הללו.

בהצעת החוק שמוצגת לפנינו הסמכויות של המנכ"ל הזמני גורפות. ואולי הבעיה היא בכך שהוא זמני, וכאשר המנכ"ל הוא זמני, היכולת להשפיע עליו היא רבה מאוד. אני לא מטיל ספק באיש, אין כאן האשמה של המנכ"ל הזמני. אבל אני אומר, במסגרת יחסים כאלה ואחרים, הוא יכול להיות נרפה, במסגרת יחסים כאלה ואחרים, הוא יכול להיות רופס, לא בגללו, בגלל ההקשר שבתוכו הוא פועל. ואכן, קיימת סכנה מוחשית, ולא בכדי חברי אראל מרגלית עתר לבג"ץ בנושא המועצה הציבורית. בהיעדר מועצה ציבורית, אנחנו הולכים לכונן כאן שידור ציבורי שנעדר עצמאות, שנעדר יכולת לתאר את המציאות נכוחה, שידור ציבורי מוטה, שמופעל ממשרד ראש הממשלה או ממשרדים אחרים. לכן אנחנו כאן בוודאי נתנגד לחוק הזה, ואנחנו רוצים להתריע על הסכנות הכרוכות בו. אנחנו נלווה את אופן יישומו כדי להבטיח שיהיה מינימום פגיעה משעת כינונו, משעת יישומו. תודה. תודה רבה לחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת אראל מרגלית, ואחריו, חברת הכנסת קארין אלהרר. רגע, את יכולה, הפוך? חברת הכנסת קארין אלהרר תעלה לפני.

יש לך שבע דקות, גברתי. תודה רבה. גברתי יושבת-ראש הישיבה, אדוני השר אופיר אקוניס, חברותי וחברי חברי הכנסת, מדינת ישראל צריכה שידור ציבורי. היא חייבת את זה לעצמה, לאזרחיה, להיותה מדינה דמוקרטית. 13 ניסיונות נעשו בהיסטוריה הצעירה שלנו לתקן עיוותים שנוצרו בשידור הציבורי, אותו שידור ציבורי שליווה את מדינת ישראל בכל שנותיה הטובות יותר והטובות פחות, והפך עם השנים להיות בית נוח לתרבות ארגונית בעייתית, חוסר יעילות והתנהלות לא תקינה. המצב של השידור הציבורי הלך והידרדר ככל שעברו השנים. נעשה ניסיון לתקן בחקיקה את העוולות. אז יש חוק. אבל היי, אנחנו מדינת ישראל, ונראה שחוק לא צריך לקיים, כי החוק עבר לפני שנה, והיו צריכים לעשות דברים, כמו למנות את אותה מועצה ציבורית, כמו להתחיל להפעיל את המוסדות של התאגיד החדש.

אפשר להגיע לדקה התשעים ולהגיד "לא הספקנו", ושהעובדים יעמדו באמת בפני שוקת שבורה. זה הרבה יותר טוב. השידור הציבורי החדש, ככל הנראה, לא יהיה מנותק מהפוליטיקה כפי שהחוק התכוון ונכתב. הוא לא יתנתק מראש הממשלה, מכל מפלגה שלא יהיה, אבל בטח לא מראש הממשלה המכהן, שכמו איזה סוג של אוקטופוס, הוא שולח את ידיו לכל עבר במה שקשור לתקשורת. הוא דאג לעצמו למקומון, הוא דאג לעצמו לחינמון, והוא לא שוכח גם לנגוס באמצעי התקשורת האחרים. ערוץ 10 רק לא מזמן ניצל מציפורניו, אבל ממש בדרך נס. זה כנראה לא היה בתוכניות שלו. לכו תדעו, אולי ערוץ 2 בתוכניות לבקרוב.

ראש הממשלה עדיין לא מוכן למנות את המועצה הציבורית, וגם בדיונים שהיו בוועדת הנגבי, הוועדה המיוחדת לעניין התיקונים, לא אמר מנכ"ל משרד התקשורת: נמנה. אמר: בואו, תביאו את התיקונים, ואנחנו נשקול את זה, אולי אחרי זה נמנה. למה? יש חוק, החוק מאוד ברור, אבל כנראה שלא לכולם. המנכ"ל הזמני שנותר, על פיו יישק דבר: גיוסים של עד 400 עובדים, רכישת תוכן, התקשרויות עם גורמים חיצוניים. כל הרעיון של החוק המקורי היה ליצור דנ"א חדש לארגון, אבל זה לא יקרה. בדיון שהתקיים ביום ראשון האחרון הגשתי הסתייגויות ענייניות ומקצועיות, שהמטרה שלהן היא לוודא שהחוק החדש יהיה חסין בפני כל הניסיונות, ויש הרבה כאלה, להרוס אותו. כדי שבאמת ייווצר פה שידור ציבורי עדכני, ראוי לדמוקרטיה הישראלית, אני לא רוצה שרשות השידור תיעלם וייווצר ואקום, ולכן אני לא אתנגד לתיקונים שמובאים כאן היום. אבל המאבק האמיתי הוא בפרטים הקטנים. החוק הזה חייב להוביל לשקיפות מלאה בהתנהלות ובהקמה של השידור הציבורי החדש. הוא חייב לקיים הוראת חוק קיימת של מינוי חברי המועצה, שתבנה מאפס את כל היסודות, שתקבל את ההחלטות המקצועיות ולא תיתן יד לחלוקת ג'ובים, כי לא בשביל זה מקימים שידור ציבורי, שתיצור הנהלה חזקה ומקצועית, ותוביל את השידור הציבורי קדימה, למה שכולנו היינו רוצים לדמיין, כולנו, או לפחות חלקנו. אדוני השר אקוניס, אתה מתעקש עקשנות גדולה על שינוי שמו של חוק השידור הציבורי, להפוך אותו ל"ישראלי". אני לא מתנגדת להיותו ישראלי, אני פשוט חושבת שלא כל דבר שקיים במדינת ישראל צריך להצמיד לו את התואר "ישראלי".

הוא ישראלי מכללא. הוא יהיה ישראלי אם תקרא לו כזה והוא יהיה ישראלי אם לא תקרא לו כזה. ולכן אני בטוחה, ולא רק אני בטוחה, ולכן אני הייתי מציעה להתמקד בעיקר ולא בטפל. השם הוא חשוב, אבל השינוי שאתה מציע, איך לקרוא לזה, הוא לא העיקר, הוא לא הדבר המהותי. אחרי שנים של מאבקים וניסיונות, מגיע לנו ליצור קרקע נוחה ופורייה לקיומו של שידור ציבורי חדש. אסור שהדבר הזה ייבנה בידיים לא נקיות, או לתת למי שאינו מקצועי דיו להתעסק בעולם התוכן הזה. מגיע לנו שידור ציבורי במלוא מובן המילה, נקי כפיים, מנותק לחלוטין מהפוליטיקה. למנות את חברי המועצה, השר אקוניס, כחותמת גומי, זו הייתה הכוונה, ואני אגיד את זה כמה פעמים שצריך עד שתחתמו על זה כחותמת גומי. אף אחד לא התכוון לתת לכם סמכויות אחרות, וזו כוונת המחוקק, והמחוקק הזה, להזכירך, היה שר ממפלגתך, שקיבל את תמיכתו של ראש הממשלה, שהוא מנהיג סיעתך. אז אני לא מצליחה להבין איך קמים בוקר אחד ואומרים שחוק שאתם חוקקתם והייתם שותפים לו, לא נראה לכם יותר ואתם לא רוצים לקיים אותו. אני ממש קוראת מכאן לכל מי שמעורב בהקמתו של השידור הציבורי החדש: זה לטובת כולם שהוא יהיה בהיר ונקי מכל הכתמים המיותרים שרוצים להוסיף לו.

תודה רבה לחברת הכנסת קארין אלהרר. חבר הכנסת אראל מרגלית.

אדוני, יש חמש דקות. גברתי היושבת-ראש, תודה רבה, אדוני השר, אני רוצה לברך אותך על המינוי שלך היום.

כבוד יושב-ראש הוועדה, חברי חברי הכנסת, אני חושב שהשידור הציבורי בישראל עומד בסכנה מהותית, ואני חושב, לפני שניכנס לפרטים, שיש שתי סכנות גדולות באופן שבו אתם מתנהלים:

שרשות השידור תהפוך לגוף הרבה יותר פוליטי ממה שכל אחד מאתנו רוצה. אבל הסכנה הגדולה יותר, וכירושלמי אני אומר את זה בחרדה גדולה, שבעצם לא תהיה רשות שידור ציבורי אמיתית בעיר הזאת. בזמנו עבדתי עם טדי קולק, ב-1992, ועוזי וכסלר, שהיה מנכ"ל הרשות לפיתוח ירושלים, דרש את 24 הדונם ואת הבניין הישן של "שערי צדק", שישפצו אותו ויקצו אותו לרשות השידור. ולכן אני אומר שחוסר הטיפול וחוסר ריכוז כל רשויות השידור במתחם אחד לא התחיל בכם. אני לא מאשים אתכם בזה שזה לא בוצע הרבה מאוד שנים. אבל במשך שנים זה לא בוצע. הפוליטיקאים למיניהם ולדורותיהם ניהלו את העסק בצורה מאוד מאוד בעייתית, ואתם באמת קיבלתם בעיה. אתם לא המצאתם אותה, אתם קיבלתם בעיה שישבה לכם על השולחן. הדבר שהכי מדאיג אותנו, ויש לנו פחות שליטה על הדברים מלכם, זה שאנחנו רואים את ההתנהלות של ראש הממשלה בעניין התקשורת. קודם כול אנחנו רואים את זה שהוא נהפך לשר התקשורת, שזה דבר יוצא דופן. דבר שני, אנחנו רואים את ההסכמים הקואליציוניים שראש הממשלה דרש שייחתמו, ונראה לנו שהם בלתי חוקיים בעליל במובן זה שזאת הפעם היחידה, ויש הרבה מאוד הסכמים קואליציוניים בעייתיים, אבל זאת הפעם היחידה שראש הממשלה דרש שהסיעות האחרות, המפלגות האחרות, יפקידו בידיו את שיקול דעתן בכל הנוגע להחלטות קריטיות בנושא התקשורת. וזה מדאיג לחלוטין בזמן שאנחנו רוצים לעבור, יש ערוץ 10, יש רשות השידור, יש הרבה מאוד גורמים שאנחנו רוצים לראות שיש בהם שידור חופשי ואמיתי. ואז מגיע העניין הזה של התהליך שגלעד ארדן בעצמו הוביל. הוא הוביל, ואנחנו פה בכנסת קבענו על-פי הצעתו, שתהיה ועדה ציבורית שתמונה, ונבחרו חבריה, והיא תעזור למנכ"ל הזמני החדש, כדי לעבור למנכ"ל קבוע, ותאפשר לקחת את 400 אנשי היסוד שיקימו את רשות השידור החדשה, ולהמשיך להתנהל. ודווקא בנקודה הזאת, שזה היה הדבר החופשי היחיד, עצרתם. ואחרי שלא קיבלנו תשובות, ושוב לא קיבלנו תשובות, ואנחנו לא באמת מבינים, כלומר אנחנו דואגים לגבי הכוונות שלכם, אז לא הייתה לי ברירה ואני ביקשתי מבג"ץ להקפיד אתכם על התהליך, שאתם אכן תבצעו אותו. אני אומר לכם את הדבר הבא: אם, אדוני השר, אתה באמת רוצה לבנות את רשות השידור מחדש, אנחנו נהיה השותפים הראשונים שלך. השותפים הראשונים שלך. לא באיזה מין ישות כזאת שיש לה איזה 20,

אולי 100 איש, והיא עושה subcontracting, כלומר היא מוציאה הרבה מאוד מההפקות החוצה והיא לא עושה אותן בעצמה. תשימו לב, השידור, הטלוויזיה התחילה בירושלים,. זה חלק מהכישרונות של העיר הזאת. אין לנו המון כישרונות, והרבה מאוד מהעולם העסקי עבר לתל-אביב, אבל הנושא הזה של שידור,

של הפקות, של תוכן, של דוקומנטציה, של כל אותם נושאים, של חדשות, את זה אנחנו בירושלים יודעים. זה גם קשור לכנסת, זה קשור לממשל, זה קשור למקום שבו אפשר לעשות את הדברים האלה. גם הקצינו בזמנו, הקצינו, כן? כאילו שאני עדיין בעירייה, הקצו שם שטח ממש קרוב לפה.

אז אני מתחנן בפניכם ועומד על המשמר: שכל התהליך לא יהיה פוליטי, כי ברגע שהוא יהיה פוליטי אתם תשרפו את הרצון הטוב שנשאר, מעט הרצון הטוב שנשאר לאזרחים כדי לבנות רשות שידור. ושבאמת ובתמים, גם ברמה הפיזית וגם ברמה התוכנית, נקים פה רשות שידור ציבורית עם הפקות מקור, עם עבודה, עם תוכן, ושזה יהיה פה בירושלים ולא במקום אחר. תודה רבה לחבר הכנסת אראל מרגלית. חברת הכנסת ציפי לבני. האמת היא ששאלתי את עצמי לפני שעליתי לדבר מה בעצם ב-02:00 יש לדבר על חוק. סביר להניח שגם תהיה הצבעה והוא יעבור. מה ההשפעה שתהיה לדברי על תוצאות ההצבעה? כנראה שום דבר. אבל אני מאוד מאוד מוטרדת, לא רק מעתיד השידור הציבורי אלא בכלל מסוג של השתלטות פוליטית על כל גורמי התקשורת, מהתקרנפות של גורמי תקשורת בעתיד. ואני מקווה, שאולי מתישהו, אם זה לא יקרה, אז בזבזתי כמה דקות מחיי, אבל אם זה יקרה, אולי פעם יקראו ויגידו: גם היה מי שהזהיר. אני מוטרדת מתהליך שבו יש השתלטות מכוונת על התקשורת. וכבר דובר בהסכם הקואליציוני שנחתם עם הקמת הממשלה, שבו ראש הממשלה רוצה לעשות רק דבר אחד. כי אנחנו נמצאים בתהליך, סוג של שטיפת מוח לאומית כזאת, ממשלתית, פוליטית, כל השנים האחרונות, מתוך מחשבה שככל שהציבור ישמע קול אחד, אז אנחנו גם ניכנס לתחומים שבהם יש את המותר והאסור, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר, מה מותר לחשוב, מה אסור לחשוב, יש דברים שהם לגיטימיים. זה לא שאסור לדבר. אבל יש דברים שהם מספיק לאומיים, כאלה שעולים בקנה אחד עם התפיסה הלאומית, ויש כאלה שנתפסים כשיתוף פעולה. וכמובן שעמדותינו, אלה שנמצאים בחלק הזה של האולם, ולא משנה שגם בינינו לבין עצמנו יש מחלוקות, וחלקן גם התגלעו היום, הופכים להיות סוג של לא לגיטימיים, משתפי פעולה עם האויב, כאלה שלא אכפת להם מהמולדת, ועוד כהנה וכהנה דברים. אני קיבלתי פעם לתקופת זמן קצרה את רשות השידור. התקשר אלי אריק שרון, אחד השרים עזב, הממשלות כל הזמן זזות ושרים מתחלפים, והתקשר אלי אריק שרון וביקש ממני להיות אחראית על רשות השידור. עשיתי דבר אחד:

שאלתי את עצמי מה אפשר לעשות כדי לייעל באמת, באופן אמיתי, וצריך היה להעביר כל מודל שהוא שיעשה שינוי, אני בעניין הזה שותפה לגמרי. אבל אספתי אז את מליאת רשות השידור ואמרתי להם: תשמעו דבר אחד, כל מה שקשור להתארגנות ולארגון, אני השרה הממונה. כל מה שקשור לתוכן, מראש אני מודיעה לכם שאני לא מתכוונת להתקשר, לבקש או לעשות דבר-מה, ואם מישהו יגיד לכם בשמי שאני ביקשתי מכם לשדר או לא לשדר משהו, תדעו שזה לא נכון, כי אני לעולם לא אבקש מכם כזה דבר. כנראה שזו טעות, כי אלה שעושים את זה בסוף מקבלים את התמורה. אבל בכל זאת, זה כן חלק ממערכת ערכים שאני מאמינה שהיא לא רק שלי אלא של כלל המחנה הציוני. ככה אנחנו נוהגים בממלכתיות הראויה ושומרים על תקשורת חופשית, שתפקידה בין היתר להיות באופן אמיתי כלב השמירה של הדמוקרטיה, לבקר את הממשלה. ואני בין אלה שחטפו מהתקשורת מכאן ועד הודעה חדשה, חלק לא בהגינות, לא בגלל שזה נגע בי אלא גם עם עובדות שגויות ועם אתיקה לא-אתיקה. עם כל הביקורת שיכולה להיות לי עליהם, בכל זאת אני אעמוד על המשמרת כדי למנוע תהליך של השתלטות זוחלת.

מה שמבדיל בין דמוקרטיה לבין משטר טוטליטרי זה תקשורת חופשית. ואם בישראל לא תהיה תקשורת חופשית, נמשיך לקרוא לעצמנו "הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון", אבל לא נהיה כזאת. אז זה יכול לשרת חלק. זה מאוד ישרת את ראש הממשלה, שבונה, ככה, חושב על זה שהוא יישאר כאן לתמיד, אבל זה מאוד יפגע במדינת ישראל. אני תמכתי בהצעת החוק שהגיש השר ארדן כשרת משפטים, אחרי שעבדנו וישבנו וביקשתי לוודא כמה דברים, ובראשם הקמת המועצה הציבורית, החומה הסינית שאמורה להיות בין המנכ"ל לבין הממשלה.

ורק אחרי זה, סליחה? היא התמוטטה, החומה הסינית. רק אחרי זה תמכתי בחוק, כולל מודל הסגירה-פתיחה, בהבנה שכנראה אין דרך לרפא את הגוף הזה בלי מודל סגירה-פתיחה, אבל לוודא שלא יישאר מסך חשוך בין לבין. ועובדים עלינו היום. אין מועצה ויש איזה מנכ"ל זמני שיכול לעשות כמעט מה בראש שלו. אז צמצמו. בעיני הסיפור של רשות השידור,

זה לא הסיפור של העובדים, זה חלק מהסיפור, אלא באמת הסיפור הגדול של תקשורת ודמוקרטיה והשתלטות ושטיפת מוח ומה עושים עם זה. והעובדה שמנכ"ל זמני בסוף יכול למנות מחר בבוקר את עורך החדשות הראשי ועוד כהנה וכהנה מינויים, בעיני זה מאוד מסוכן. לכן בחרתי, בשביל להגיד את הדברים האלה, לנצל את השעה המוזרה הזאת בלילה ולשתף אתכם במחשבותי המאוד-לא-אופטימיות ביחס לעתיד השידור במדינת ישראל בכלל והשידור הציבורי בפרט. כמובן שאצביע נגד החוק, אבל בעיקר חייבים, ואני תומכת באותו בג"ץ שהגיש חבר הכנסת אראל מרגלית, שנועד להקים את המועצה הציבורית הזאת, להקים מחדש את החומה הסינית הזאת, ולהפריד אותה מהפוליטיקה.

תודה רבה לחברת הכנסת ציפי לבני. חברת הכנסת מיכל בירן.

היושבת-ראש, חברי הכנסת, אדוני היושבת-ראש? השעה כנראה מדברת, וואי, השעה. אבל אתך זה קרה לי כבר פעם. נכון, זה פעם שנייה. לגמרי. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה, ביום שישי שמעתי ברדיו, בדרכי, נוסעת ברכבי, שהעובדים מתבצרים ברשות השידור. מייד החלטתי ללכת ולנסות להגיע, לקפוץ, להביע את הזדהותי, לתמוך. השר אקוניס, הסתבר שממש קינא בזה שהלכתי לבקר ברשות השידור והוא לא הוזמן. הקניט אותי. הקניט אותי בישיבה, השר אקוניס. והאמת היא שאף אחד לא הזמין אותי. פשוט שמעתי שהם מתבצרים ונקטתי יוזמה והחלטתי לבוא ולחזק. כשהעליתי תמונה בפייסבוק נתקלתי,

באופן שלא יפתיע אף אחד, בקיתונות של בוז כלפי רשות השידור, כלפי עובדי רשות השידור, באופן מדהים. הדבר שהיה הכי בולט זה שהיו דיונים על הנושא, שבעצם כבר מזמן מאחורינו. אנשים המשיכו לדבר על רשות השידור הלא-יעילה, ושוב אמרתי: חברים, את הדיון הזה כבר עברנו. כבר היינו בהצעת חוק, היו בה דברים רעים. אני הצבעתי נגד. יושבים פה עוד כמה וכמה אנשים שהצביעו נגד, למרות שההסתדרות בסוף הסכימה להסכם הפשרה, ואני התנגדתי מאוד לקונספט שסוגרים גוף אחד בשביל לבנות גוף אחר. זה כמעט חסר תקדים, אני חושבת. במדינת ישראל זה חסר תקדים, הדבר הזה. אגב, גם בחוק, זה לא חסר תקדים. ממש לסגור ולפתוח חדש? היה בהיסטוריה.

אני חושבת שזה דבר מאוד לא ראוי, גם כשרוצים. ושוב, כולנו מסכימים, היה שם צורך ברפורמה. כשראיתי את חברי מיקי רוזנטל מצביע בעד החוק של גלעד ארדן, זה גם היה לי איזשהו סמן שבהחלט יש כאן בעיות כן מהותיות. אבל שוב, היינו כבר אחרי כל הדיון הזה, ובא גלעד ארדן, שר מהליכוד, שלוחו של ראש הממשלה, מעביר את הצעת החוק הזאת בוועדה מיוחדת. וסיימנו את זה ואנחנו אחרי זה. ואיכשהו, וזאת הבעיה המרכזית שלי עם ראש הממשלה, כי איכשהו מילה שלו היא אף פעם לא מילה. זה אומר שעם כל אדם אחר, אתה מגיע לאיזשהו הסכם, אתה משלם מחיר, ובתמורה אתה מרוויח כל מיני הישגים, אתה יודע למה אתה נכנס, ואתה מקבל את זה. הבעיה עם ראש הממשלה, שאתה תמיד משלם את המחיר, וכשמגיע הרגע להרוויח את אותם דברים שבשבילם שילמת את המחיר, פתאום משתנה התוכנית, פתאום הוא רוצה משהו אחר. הפעם הוא שולח שליח אחר, הפעם את השר אקוניס. וזו הייתה תופעה מדהימה. קודם הכניסו את העז מהסיפור המפורסם, ואז אמרו: אנחנו הולכים לפטר 1,500 עובדים,

תגידו תודה, רק 500. לא, לא נגיד תודה. הסיבה היחידה לכך שהיה צורך לפטר עובדים היא כי אתם חדלי אישים, ולא עשיתם מה שאתם צריכים לעשות, ולא הקמתם את המועצה הציבורית, ולא הקמתם את התאגיד החדש,

במקום להגיד: ואללה, אנחנו כשלנו, את האחריות גלגלתם ישירות על העובדים, ושמתם אותנו עם הגב אל הקיר, שאם לא נאשר את החוק החדש והמופרך שלכם, שוב, שקורה באמצע פגרה, כל העובדים יפוטרו. אז מצד אחד, אני שמחה שהגיעו בסוף לאיזושהי פשרה שהיא פחות גרועה מאיך שהבאתם את החוק. מצד שני, אני חייבת להודות שאני מלאת חששות. מכיוון שאני מכירה את ההתנהלות של ראש הממשלה ושל הליכוד, אין לי ספק שאנחנו שוב נגיע לעוד חוק חדש של רשות השידור, ועוד טלאי על טלאי על טלאי, אחרי שהליכוד וראש הממשלה שוב לא יעשו את מה שהם היו אמורים לעשות, ואת כל האחריות שוב יגלגלו לפתחם של העובדים. ואני כן חושבת, חברת הכנסת ציפי לבני, שזה מאוד חשוב, השידור הציבורי, יחד עם העובדים. שוב, עובד שלא עושה את עבודתו, צריך ללכת הביתה. התאגיד החדש צריך להיות יעיל, וצריך לתת לציבור את מה שהוא משלם עבורו דרך כספי המסים שלו. הכול נכון. זה יכול ללכת ביחד. אני מסכימה שצריך ללכת יחד, אבל אמרתי בהגינות, מתוך הפוליטיזציה של הרשות, אותי שני הדברים מטרידים מאוד: גם השידור הציבורי החופשי וגם מה יקרה לעובדים האלה, שהם הרבה מאוד עובדים, עם אלפים-אלפים של בני משפחה. אגב, הקטע הכי מצחיק זה שכבר סוכם שהם הולכים, סוכם כבר על פרישה מרצון, והאוצר לא העביר את הכסף שיועד לפרישה מרצון. נא לסיים. ואז באים בטענות למה זה לא קרה. בקיצור, הלוואי שסוף-סוף תצליחו לעשות משהו,

הלוואי, כי אני ממש ממש לא רוצה שנהיה פה שוב עוד שלושה חודשים, ויביאו שר אחר מהליכוד, שלוחו של ראש הממשלה, לעוד ורסיה. רבאק, תסיימו את זה כמו שצריך. תודה רבה לחברת הכנסת מיכל בירן. חבר הכנסת עיסאווי פריג'. גברתי היושבת-ראש, מכובדי השרים, השר אקוניס, למה אתה לחוץ? אתה הולך להיכנס להיסטוריה. מה הלחץ? אתה הולך להיכנס להיסטוריה של מדינת ישראל. אתה מקים שידור ממשלתי במסווה, בתחפושת של שידור ציבורי. מה אתה לחוץ? אתה נכנס עכשיו להיסטוריה, אני אומר לך. הרגעים האלה, נדבר עליהם רבות, וימים יגידו. ההיסטוריה תשפוט, וההיסטוריה בפוליטיקה הישראלית הולכת כל כך מהר, שאתה לא תצטרך לחכות הרבה זמן. חברים, יש לי המון מה להגיד. אני אשתדל לצמצם, אבל לפני כן, יש לי מחויבות אישית: רציתי להגיד תודה לחבר הכנסת יואל חסון, שאני אישית בזכותו כאן, אבל אני, חברים, חייב להתייחס לזה לפני שאני מגיע להיסטוריה של השר אקוניס. ההיסטוריה שלי לא החלה. יש לי זמן, אתה רואה, 24 דקות. תאמין לי, יש לי זמן. אני יודע מה יש לי להגיד. חברתי חברת הכנסת זהבה, אומנם אני חייב לציין לשבח את ההתאפקות שלה בתגובה על יואל חסון, ועל זה היא ראויה לזה,

למען האמת, שאלתי את עצמי, אחרי שסיימת, לגבי הזרזיר והעורב. ורציתי להבין: מי הזרזיר ומי העורב ומי הלך למי? כי זאת שאלה שנשארה פתוחה, והתודה צריכה לבוא, לפי דעתי, מיואל, חבר הכנסת חסון. הנאום שלך חסם את דרכו למרצ, כי לא נשארו תחנות. עכשיו לענייננו. חברים, תראו מה אנחנו מקבלים. היה חוק שעמלנו עליו קשות, עם הצהרות טלוויזיוניות ומסיבות עיתונאים, של השר גלעד ארדן ושר האוצר יאיר לפיד, החומה הסינית, עבדנו יומם ולילה, והיועצת המשפטית, שאני חייב להגיד שיצא לי לעבוד כל כך צמוד אתכם, ולמדתי רבות. למדתי, אני חייב להגיד את זה. וידענו. עם כל מה שהיה, השתכנענו. אני אישית הצבעתי בעד. עכשיו התחילה כנסת חדשה. באה אותה ממשלה, בתחפושת אחרת, אותה ממשלה, בוא נגיד, ותראו, חברים, תקשיבו מה היא מציעה לנו: היא מציעה לנו תיקון החוק בשמונה סעיפים. תיקון החוק בשמונה סעיפים. וכשאני קורא את החוק, מה התיקון בא להגיד? אני מבטל את כל החוק שהיה ומשאיר רק דבר אחד: פיטורי עובדים, ומחזיר את הדבר כמו שהיה קודם. זה מה שהתיקון שלכם מציע. אתם רוצים לחזור לתקופת הרשות הישנה, אבל רוצים לוותר, להיפטר מהעובדים: בואו נעשה תיקוני חקיקה. זה בפועל מה שקורה. אני אשתף אתכם, וחברים לפני התייחסו לסוגיה, והיא המהות. תראה מה שקורה. מונה מנכ"ל זמני, קובלנץ, שאני חייב להגיד,

איש ששמו הולך לפניו. אני לא שוכח, ואני לא יכול לקחת לו את זה. אבל ידידי קובלנץ, תקשיבו, חברים, מונה לשנה, זמני, עד שתוקם המועצה הציבורית ותבחר מנכ"ל קבוע.

יושב לי השר הממונה אקוניס, ויושב לי שר התקשורת, ראש הממשלה, ובוחנים אותי, זו לא סחיטה? מה התהליך שקובלנץ אמור במהלך השנה לעשות? אני אגיד לכם. אני מפריע? אני ארד, אין בעיה. אני רק מתכננת את המשך הלילה. תתכנני. יש לנו יום ארוך. עכשיו החברות ויתרו לי, נאריך את זה ל-40 דקות. אוהה. בינתיים יש לך 18 דקות. תנו לי, רצף המחשבות.

אנחנו לא נפריע לך. חברים, המנכ"ל הזמני קובלנץ, אילן, תקשיב. תיכנס לעומק העניין. לא, לא, לא, זה המהות.

המנכ"ל הזמני, אם לא יפעל, הוא איירון-מן. חברים, אם הוא לא יפעל על-פי רוח המפקד וימנה את מי שהם רוצים, מי יבטיח שיהיה המנכ"ל הקבוע? אני שואל אתכם. הזמני לא רוצה להיות קבוע? מינו אותו זמני, לשנה, ונתנו לו סמכות: תבחר 400 עובדים ותוכל לקנות ב-400 מיליון שקל תוכן. אמרו לו: זאת הסמכות שלך בשנה. אתה זמני. דיר באלכ. אנחנו בוחנים אותך. יש לנו ליכודניקים שם. הם צריכים להיות. אם לא, אתה לא תהיה המנכ"ל הקבוע. הרי הוא צריך להיות מנכ"ל קבוע, הוא רוצה. תגידו לי: זה תהליך תקין? אני שואל אתכם: זה תהליך תקין? המנכ"ל הזמני, איך הוא צריך להתנהל בשנה הזאת? אי-אפשר בשעות כאלה. לא, אני שואל, אני באמת שואל את עצמי. אני רוצה להיות הוגן. אני שואל אותך, מכובדי השר, מכובדי השר: רשות השידור הישראלית, הישראלית, כאילו גילית לנו את אמריקה. לא ידענו שזה ישראל. חשבתי לעצמי שזה פולניה.

דבר לחבר'ה האלה באמצע. לא, לא. השר אקוניס, תראה, הוא נכנס להיסטוריה ומגיע לו שיקבל את תשומת הלב הזאת. אז זו נקודה אחת. אז התיקון, אמרנו שהמסקנה של התיקון: אני ממנה מנכ"ל זמני וסוחט אותו וסוחט אותו על-פי חוק. חברים, תזכרו את זה: אני ממנה מנכ"ל זמני ואני אומר לו: בתוך שנה אתה צריך לבחור 400 עובדים, ובתוך שנה יש לך רשות לקנות ב-400 מיליון שקל תוכן, ועם עין פקוחה של הוועדה הציבורית שאמורה להתמנות על-ידי החברים.

הדבר השני, חברים, אני עקבתי אחרי ההצהרות בתקשורת של השר אקוניס. עקבתי. דיברת על הפרדה של הפוליטיקה מהשידור הציבורי, דיברת על דעות מגוונות, גיוון של דעות, אמרת כמה חשוב לך כל העניין. דיברת, אבל בפועל מה עשית, אתה ובעלי העניין? ניהלתם קמפיין הסתה נגד העובדים. ממש לא. כן כן. כשרצית, כשלחצו אותך, אמרת לנו: חברים, התקשורת לא מאוזנת, נכון. אנחנו צריכים ליצור תקשורת מאוזנת, העובדים לא היו בסדר. זה הסתה? ניהלת מערך הסתה, קמפיין נגד העובדים. ניצלת את אווירת האנטי שנוצרה נגד רשות השידור, וגם לכם יש חלק בהיסטוריה הזאת. ניצלת את זה בשביל קמפיין הסתה, שזה מנוגד לכל האמירות. וגם שמעתי אותך, אמרת: ועדה, תקשיבו, חברים. אילן, אילן, באמת, נו. חברך לסיעה מדבר, תן לי קצת רספקט, בחייתכ. נו, באמת. נו, אילן. אני מבין אותך שבשעה כזאת לראות את חברת הכנסת ציפי אתנו זה לא בשגרה, אבל זה נותן למה לא בשגרה? לא, בשעה כזאת. יש כאלה שהיה, ועזבו, "לייק", ביג "לייק". קיבלה ביג "לייק".

חברים, שמעתי את השר אקוניס אומר: ועדת, השר אקוניס, הוא שיחק אותה בגדול וקיבל על זה. כשהוא העביר את זה הוא קיבל פרס, שר המדע, למה אין ארוחות חינם. אין ארוחות חינם. שר המדע והחלל.

בואו לא ניכנס לזה, הוא לא רוצה חלל. ואגב, יש צדק. יש צדק. כן, יש צדק. החלל, לא, אתה לא צריך להיות שם. ארצות-הברית זה חלל קרוב לעומת החלל הבא. חברים, שמעתי את השר אקוניס אומר: ועדת אלהרר, אתה אמרת, ועדת אלהרר ניהלה והביאה את החוק בחופזה.

בסדר?

ואני רציתי לגלות מה החופזה.

היא קראה לשידור הציבורי בלי המילה "ישראל", ואז, "רשות השידור הישראלית", הוסיף. אז קראתי בספרות, השר אקוניס, קראתי בספרות שיש איזה משורר בריטי,

סמואל אנא עארף, מה שמו? זה שאמר: הפטריוטיות היא מפלטו האחרון של הנבל. בשביל מה, יעני, הלאומניות הזאת? מה זה מוסיף? כאילו אתה מגלה לי שאני נמצא במדינה אחרת. מה גילית בזה? אני המשכתי לקרוא את החוק, והחלפתי גם שיח עם השר אקוניס ואילן על זה. יש סעיף בחוק שמעניין אותי. מה אומר תיקון סעיף 113? תקשיבו, חברים, מה אומר החוק, מה ההצעה, ותקנו אותי אם אני טועה, בעמוד 4: "לעניין זה לא יראו את צמצום מספר העובדים כשלעצמו כפגיעה בשידורים". זה התיקון. אני שואל אתכם,

מספר העובדים הוא לא עילה לפגיעה בשידורים? אני שואל אתכם: כל רפורמה בכל ארגון, אם אתה מפטר 20%, 30, 40% מהעובדים, היא מתמוטטת. איזה ארגון ימשיך להיות בפיטורי עובדים בקצב כזה? אז מה שאני מבין מהסעיף, על-פי הסעיף אפשר לפטר את כל העובדים, לעשות כמו שאמר אגף התקציבים, חדשות במיקור-חוץ, ורק נקיים את הרדיו, הייתה הצעה פנימית כזאת,

נבטל את רשות השידור, כולם מיקור-חוץ. בעצם החוק הזה, הסעיף הזה, מאפשר לי לפטר את כל עובדי רשות השידור על-פי החוק עם כניסת החוק לרשומות. אני שואל אתכם, אני שואל את עצמי: "מבט שני". "מבט שני" על-פי התכנון אמורה לחזור למסך אחרי החגים. על-פי החוק הזה וצמצום מספר העובדים, שהוא לא פגיעה בשידורים, האם אתה מבטיח לי ש"מבט שני" תחזור? הרי אין עובדים, אתה אומר. הרי אני לא יכול להתערב בתכנים. לא, אני סומך עליך. יש לך את האינטליגנציה שתמצא את הדרך. כי הרי מה זה שידור ציבורי, חברים? שידור ציבורי, לא חדשות, חדשות, אני אראה את זה בערוץ 2, בערוץ 10. יש לי מקורות. שידור ציבורי זה תכנים, זה סדרות כמו "שומרי הסף"; זה לב-לבו של השידור הציבורי. זה תוכניות כמו, אנא עארף, ישראלים בארצות-הברית, יעני, שעובדים עליהן שנים. דוקומנטרי, תעודה. זה השידור הציבורי, כשאני אראה שזה משקף את הלך רוח בציבור בכל מיני כיוונים. וכשאני בא ומסתכל על זה, ואתם מציעים תיקונים, לא תעמדו בזה, הכול בולשיט. אתם לא תעמדו במרס בכל התיקונים, אתם לא תעמדו. כל זה, עד אז ההיסטוריה תגיע ואנחנו נעמוד כאן ונדבר על זה. חברים, כדי להכין תכנים ולהכין מלאי תוכניות לשידורים, אתה צריך לעבוד שנים להכין את התוכנית, כמו "שומרי הסף" עבדו עליה כמה שנים טובות. אתה צריך תסריט, כתבים, הפקות, מחשבות, חזרות. זה עבודה, זה עבודה. ואין לך את זה במלאי. אין לך את זה במלאי. ותגיד לי שאתה תעמוד

שאתה קובע בחוק. אדוני השר, אתה לא תעמוד בזה. אתה לא תעמוד בזה. אני לא יודע אם אז אתה תהיה השר הממונה, יכול להיות שלא תהיה. הכול הדינמיקה אצל ראש הממשלה. אף אחד לא חוזה אותה. ואז תהיה לך התשובה: רציתי, לא נתנו לי, כמו שעשה גלעד ארדן, והטרגדיה התחילה משם, חברים, מהשר גלעד ארדן. יכול להיות שהיו לו כוונות טובות, אבל לפי דעתי, הוא צריך לשאת באחריות לכל מה שקורה, כי הוא שיתף פעולה עם ראש הממשלה. אגיד את זה במילים אחרות: ראש הממשלה עשה לשר גלעד ארדן

הוא עשה לו כיפה אדומה. אמר לו: יאללה, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ. כשרץ ומוטט את רשות השידור, אמר לו: די, תעצור. עכשיו, אני, אני צריך להיות שם. ולזה, אדוני השר, קוראים בפוליטיקה,

קנוניה. אתה שותף שלא בידיעתך. שלא בידיעתך אתה עלית על המסילה. אבל אתה צריך לעבוד ברוח המפקד, כי רוח המפקד רוצה הישרדות. איך אני אתרגם את המציאות השקרית ואת חוסר ההצלחה שלי לציבור? אני לא מצליח מדינית, יש לי משבר ביטחון פנים, יש לי משבר חוץ, יש לי משבר רווחה, יש לי משבר חינוך, יש לי משבר בכל מקום. איך אני אסביר את זה לציבור? אני צריך שליטה בתקשורת כדי לתרגם את המציאות השקרית לאמת לציבור. אז לצורך זה אני צריך את החברים לידי, שיעזרו לי בזה. וכולכם עוזרים.

רוח המפקד, אחרת אני לא אשב על הכיסא. ולזה כולכם שותפים,

קוראים בדמוקרטיה "הרס הדמוקרטיה". אתה וכל מי שמצביע לחוק הזה נותן יד להרס הדמוקרטיה, כי רשות השידור היא התחנה הראשונה ברכבת, וימים יגידו. והשרה, חברת הכנסת לבני, אני רגיל לקרוא לה שרה, אינשאללה תהיי שרה, השררה. השררה.

הצרה, היישוב שלך באריאל. הזרזיר או העורב, אני לא יודע איך לקרוא, אבל אתה הצרה.

עכשיו, גם כשאנחנו עושים משהו טוב אתה יודע לברבר. וואלכ, אוסקוט, תתעסק עם שר הביטחון, אחסאן לכ.

תתעסק עם שר הביטחון. סליחה, מה זה הדיבור הזה?

באמת. עיסאווי, תבקש סליחה. עיסאווי, תבקש סליחה. סליחה, אולי, אורן, אורן, חבר הכנסת אורן חזן. חבר

מה זה הדיבור הנגוע הזה?

גם חבר הכנסת עיסאווי פריג',

אני מבין שעיסאווי מתגעגע לנופי ילדותו,

לא, לא, לא, אני גם עשיתי לו הנחות.

אני מבקשת שלא להגיד,

ואנחנו ביקשנו שנדבר אחד לשני כמו בני-אדם. חברים, למה תודה רבה. אורן, בבקשה. אורן, אני מקבל את סליחתך באהבה. אל תפריע. בבקשה. חלאס, יאללה. לך תפטר את שר הביטחון. חברים, את תלכי ללמוד מה זה זכויות,

חבר הכנסת חזן, אני מבקשת. אוי, באמת. עכשיו, חברים, נותרו לי חמש דקות.

לא מוותרות לי על שארית הזמן, אז אני אנסה להתכנס למסקנות. תראי ותראו מה קרה: אני, לימדו אותי, ולומדים במשפט, שעבריין צריך להיענש. כל מי שעובר על החוק צריך להיענש. אני שואל אתכם: אם ראש ממשלה ושר התקשורת עוברים על החוק, לא צריך להעניש אותם? לתת להם פרס? תראו מה שקרה. על-פי החוק הקודם, שר התקשורת צריך לחתום על גביית אגרת טלוויזיה. השר גלעד ארדן היה אמור לחתום, אחריו ראש הממשלה היה בתפקיד שר התקשורת והיה צריך לחתום. ושניהם לא חתמו. שניהם עברו על החוק. שניהם עברו על החוק. אני שואל את השאלה: האם זה לא במתכוון? איך שאני רואה את תהליך קבלת ההחלטות, זה כן במתכוון. אמרתי: קנוניה. הם התכוונו לייבש את רשות השידור. התכוונו. קיבלו שנה, שנה, והיה ויכוח על התאריכים, שנה כדי להתחיל בהקמת הגוף החדש. לא עשו מאומה. כלום. לא עשו כלום. רק דאגו בשיטות שלהם לייבש את רשות השידור ולהכניס אותה לגירעון.

ואז, ברגע שאני מייבש ומכניס לגירעון, נכנסה ביצת הזהב,

אז נכנס מצב חירום לתמונה. וכשיש מצב חירום, ראש הממשלה פורח.

מצב חירום, עכשיו צריך לחוקק חוק תחת מצב חירום. ככה השר אקוניס, כשבא אלינו לוועדת הכלכלה, אמר: חברים, אני רוצה לעזור לעובדים, יש מצב חירום. אם לא נאריך בשלושה חודשים, העובדים יפוטרו. אני רוצה לעזור, תבינו, ככה אמר השר מולי, אמר בוועדת הכלכלה: אם לא תיתנו לי שלושה חודשים נוספים, העובדים יפוטרו. אני רוצה לעזור להם, תחת השם והכותרת: מצב חירום. ואכן, זה עבד. קיבלתם מצב חירום ויצרתם מצב חירום.

השר לשעבר גלעד ארדן וראש הממשלה עברו על החוק, במתכוון. במתכוון, התכוונו לייבש, התכוונו להכניס את רשות השידור לגירעון כדי ליצור מצב חירום ולהביא לחוק, בעצם חזרה לאחור במסווה. זו נקודה שאתם, העבירה הכלכלית, אתם צריכים לדעת וללמוד אותה.

אני אומר, ואומר לכם לסיכום את המשפט הבא, עוד חצי שעה. חברת הכנסת לבני, אני מתחבר

והדקות שכאן עלית ודיברת,

עשית את זה להיסטוריה, כי יזכרו שאמרת אותן, כי המהלך של חיסול התקשורת וההשתלטות של ראש הממשלה על התקשורת וצריבת התודעה הציבורית באמצעות התקשורת מתחיל היום. ואתם תראו, זה מתחיל היום, וימים יגידו. הרכבת השנייה שמדברים עליה, פיצול ערוץ 2, חוסר כדאיות כלכלית, הליכודניקים באים, ה"שלדונים" באים.

נגיד את זה, ולשם כך, חברים, חותמת הגומי. אני לא מדבר אליהם, כי הם חייבים, הרי ממילא הם חותמת גומי, מה לעשות. חברים, יזכרו לנו את זה. זאת הסיבה שאני מתנגד לחוק. אני מתנגד נחרצות, כי זה מסכן כל חירות של כל אחד ואחד מאתנו. אסור לנו לשתוק. אסור לנו לשתוק. תודה, גברתי היושבת-ראש. תודה גם לך. יש לי עוד 40 דקות. 40 שניות. 40 שניות. תוסיפי לאורן חזן.

לחבר הכנסת חזן.

חבר הכנסת אילן גילאון, בבקשה.

הוזכר שמי? אני מבקש הודעה אישית. הוזכר שמי. לפחות גם אתה יודע שאני גבר-גבר, אחריו, חברת הכנסת מיכל רוזין. כמה זמן יש לי, גברתי? חמש דקות.

תודה.

היושבת-ראש, זה כל כך סמלי שדיון בחוק על סגירת רשות השידור מתקיים כמעט במניין של חברי כנסת, קצת יותר, באישון לילה, אותו דבר שבקליפת אגוז הוא מדינת ישראל כולה בעצם. ההתגלגלות שלנו למקום הזה נובעת מאותן בעיות שמהן נובעות כל הבעיות האחרות שלנו.

זו פעם ראשונה שכורת בא לכרות רשות ציבורית בסדר גודל כזה, שימיה כימי מדינת ישראל ותחלואיה היו כתחלואיה של מדינת ישראל. ערך היעילות, גברתי, הוא ערך מאוד חשוב, ואנחנו כולנו תומכים בו, אבל הוא בשום פנים ואופן איננו ערך עליון. כי ממה נפשך? ממשלה שאם היא לא מזיקה היא כבר מועילה, יש לה את עזות המצח להטיף למישהו ולדבר על יעילות? על מה אנחנו כאן מדברים, גברתי? חברו כאן אגו, מגלומניות. חבר הכנסת הנגבי, אתה יודע מה זה פופוליזם? לבוא ולרוץ מהר לספר לחבר'ה שאתה מבטל להם את האגרה. הרי לרשות שידור עצמאית צריכה להיות משענת, אגרה. אפשר לגבות אותה בדרכים שונות: באמצעות מס, בדרך אחרת. כל רשות ציבורית כזאת, כשהיא תקבל מקופת האוצר, היא תלויה. אבל לראש ממשלתנו, גברתי, יש דחף בלתי נשלט לשידור c'est moi. כל אדם בתקשורת הוא אויבו, מתוך רצון ללכת לשבור ולשבר את אותה מראה שבתוכה הוא ניבט. ולכן הוא מקיים מלחמה, גברתי, אני מבקש,

חבר הכנסת אורן חזן, בוא תשב במקומך, אתה עושה הרבה רעש.

אורן, אתה מחולל מהומות. ולכן התאריך הזה, אני מבין שזה הבריון של הכיתה, שמותר לו לעשות,

סליחה,

אני מבין שזה הבריון של הכיתה, גברתי?

אז אולי תקראי למנהל, אני לא יודע, תראי מה את צריכה לעשות. יש מנהלת, היא לא פה. חבר הכנסת אורן חזן, בבקשה לא להפריע. ולכן, היום כל חבר כנסת שיש לו מצפון צריך להיות המגיש והבמאי והצלם וה"גריפ" והמאפרת ונער המים. ודור המדבר כולו שנמצא היום ברשות השידור, מעל 1,000 אנשים שימצאו את עצמם מחוץ לעבודה, רובם בגילים שהם גילי המוות הקליני מבחינת שוק העבודה, מעל גיל 50. פופוליזם זה להבטיח ביטול אגרה, אבל האמת היא שכל אזרח במדינת ישראל צריך לדעת שהוא עצמו עלול להיות במצב הזה, מצב בלתי אפשרי. מה האנשים האלה עוברים בלילותיהם? ואולי, אולי המנכ"ל הזמני החדש, שקיבל סמכויות אבסולוטיות של מונרך מעניין ממי הוא מקבל את השראתו בסופו של דבר, ויהיה האיש מוכשר ככל שיהיה, ומה הוא יצטרך להחזיר בעתיד למי שדואג שהוא יהיה במקום הזה. אז אנחנו מדברים על שירות שידור עצמאי. ואנחנו קוראים לו ישראלי, my foot, סבבה, בסדר גמור, השידור הציבורי הישראלי זה בסדר גמור. השאלות המרכזיות: מאין הדבר הזה יונק? אני לא תמים, גברתי. אני יודע שאין אף בן-אדם שיש לו חבירה פה של אומץ ויכולת לקבל החלטות ולעצור את הדבר הזה. הרי כל אחד יודע שזה רעיון נואל. החוק הראשון היה נואל, וזה נואל עוד יותר, משום שהוא חטא על פשע. וזה הבר-מצווה של הרפורמות שיש. 13 רפורמות היו. מה היה רע ברפורמה ה-12? היה לה קצב יותר מתון,

הוא התחשב בדור המדבר, באנשים שהתקדמו יחד עם ההתקדמות של כולנו במדינה. אבל לא יכולנו, כי האגו חייב מישהו כאן להוציא רפורמה שרשומה על שמו, חייב היה שהיא תהיה רשומה על שמו. היא על שמם של שרים שאמרו: אנחנו באים לקבור את רשות השידור. זאת הייתה המגמה. כך היה אסור להצביע בעד החוק הקודם בשום פנים ואופן, כך אסור היום להצביע בעד החוק. גברתי, אני נשבע לך, מתחייב בשם עצמי: אחפש כל אגורה שעולה המפרק הזה והמפרקים של המפרק הזה, וכמה נמכר הנדל"ן הזה, ולמי נמכר הנדל"ן הזה, ומי גוזר קופון על הנדל"ן הזה, ואיזה outsourcing המפרקים, הכנ"ר, "כנר על הגג" הזה, מקבל. מכל מקום, כבר פניתי למבקר המדינה בנושא. כל חשבון ייעשה כדי שנראה היטב אם פירוק רשות השידור כפי שהוא נעשה היום לא עלה בסופו של דבר למדינת ישראל בטבין ותקילין יותר מאשר הוא עשוי לחסוך,

מי שפירק את רשות השידור, פירק את העיקרון של האחריות של מדינת ישראל כלפי האזרחים שלה, ופגע אנושות בדמוקרטיה, ופירק את רשות השידור הציבורי,

תודה רבה, חבר הכנסת גילאון. חברת הכנסת מיכל רוזין, בבקשה. חברים, לשמור קצת על השקט.

סדר-היום העמוס הזה, גם את חוק הטרור. אמרתי: הרי אין שום דחיפות. כמו שאר הנושאים שעלו היום, בפירוש אפשר לדחות את זה לתחילת המושב הבא. אבל, חברת הכנסת ברקו, את נתת לי את התשובה. את נתת לי את התשובה. הדחיפות היא לא בלהעביר, יש חודשים עד שוועדת החוקה תדון בחוק הטרור ותעביר. אבל את נתת לי את התשובה. את אמרת לנו: מה אתם רוצים, לכבול לנו את הידיים, קשורות מאחורי הגב? וזה בדיוק העניין. וכאן זה מתקשר בדיוק לחוק הזה, זה מתקשר בדיוק לחיסול השידור הציבורי במדינת ישראל. כי ראש הממשלה לא רוצה שנקשור לו את הידיים מאחורי הגב, הוא לא רוצה שהדמוקרטיה תפריע לו למשול. הוא רוצה למשול פה באופן חופשי ולשלוט בכול. מראש לא הייתה סיבה אמיתית להפריט ולפרק את השידור הציבורי. אבל מעבר לרמה העקרונית, מאז שעברה ההחלטה על המהלך, האופן שבו הוא מבוצע הוא רשלני, הוא פוגעני. ועדת אלהרר,

לא הייתי בעדה, אבל היא הבטיחה לפחות שרשות השידור תיסגר לא לפני שהתאגיד החדש יתחיל לשדר. במצב הנוכחי, מה שיקרה אחרי שאתם, חברי הכנסת, תאשרו היום את הצעת החוק הזאת, יכול להיות שיוחשך המסך עוד לפני שהתאגיד החדש יתחיל בכלל לפעול. השינויים האחרונים בחוק, ובפרט שינוי השם, הוציאו את המרצע מהשק. כל המהלך כולו, המטרה שלו היא פוליטיזציה של השידור הציבורי. למה צריך להחליף, כל כך קריטי, "ציבורי" ל"ישראלי"?

מה זה אומר, שעד עכשיו השידור הציבורי לא היה ישראלי? הוא היה שייך לאיזה מישהו אחר? עכשיו אנחנו משנים אותו, מתקנים אותו? עד עכשיו הייתה חסרה לו איזושהי ממלכתיות? אולי הוא לא שימש מספיק שופר של השלטון? הסירוב של נתניהו לאשר את הדירקטוריון והשארת הכוח בידי המנכ"ל ובידי שר התקשורת, שזה הוא-הוא עצמו, מצביעים בדיוק על כך ומעלים חשש כבד מאוד לדמוקרטיות של המהלך כולו. וייתכן שגם היה ניתן למנוע פיטורים. 800 מתוך 1,500 העובדים הביעו נכונות לפרישה מרצון, אבל ההנהלה פנתה ודיברה רק עם 100 מתוכם. יש כאן זלזול בעובדים ובמערכת כולה. החוק הקודם הדגיש את חשיבות תנאי הפרישה המוקדמת. הסמכויות החדשות מאפשרות למנכ"ל לפטר בלי ההליכים האלה. זה משדר מסר מטריד מאוד של זלזול בעובדים בתאגיד העתידי: גורלכם בידינו, ולא נהסס לפגוע בכם אם לא תעשו מה שאנחנו אומרים. התהליך כולו מתאפיין בחוסר תום-לב משווע. זה ברור לכולם שלוח הזמנים שנקבע ואושר השבוע לא מספיק להקמת התאגיד החדש. בדיון שהיה בכנסת נאמר בפירוש, בצורה גלויה, בזלזול בכנסת, בחוקי הכנסת, ברצינות של הכנסת, שמקסימום, במרס נתכנס שוב ונדחה שוב עוד את המועד. זה זלזול בראש ובראשונה בעובדים, בציבור, שלא יכול לקבל תוכן ראוי בהיעדר תכנון מתאים ותקצוב מתאים, ופגיעה קשה בתקשורת החופשית, בתקשורת הישראלית ובדמוקרטיה הישראלית.

חבר הכנסת דב חנין, בבקשה, ואחריו, חבר הכנסת רועי פולקמן. גברתי היושבת-ראש,

אדוני השר, עמיתי חברי הכנסת, אני מסכם, אני מבין, את דוברי האופוזיציה בדיון הזה, אז אני לא מתכוון לחזור על הדברים החשובים שאמרו קודמי נציגי האופוזיציה. אני מצטרף לכל הדברים החשובים שנאמרו כאן. אני רוצה להדגיש כמה היבטים נוספים. כולנו מסכימים, שידור ציבורי חיוני לדמוקרטיה. צריך לומר בצורה ברורה: שידור ציבורי איננו שידור ממשלתי. המהלך שהממשלה מקדמת הוא הרס של השידור הציבורי. יש מה לתקן ולשפר ברשות השידור: צריך לשחרר אותה מהתערבות מוגזמת של הממשלה, צריך ניהול יותר מקצועי ויותר רציני, בוודאי בעבר, הניהול דווקא בשנה האחרונה השתפר, צריך רשות שידור יותר ביקורתית. צריך רשות שידור יותר פתוחה לקולות של מיעוט ואופוזיציה, צריך רשות שידור יותר שוויונית,

רשות שידור שתיתן יותר מקום ויותר מרחב לפריפריות, לציבור הערבי, לצרכים של הציבור הערבי, לתרבות הערבית, לשפה הערבית. צריך שינוי ברשות השידור, אבל לא זה הכיוון שהממשלה הזאת הולכת בו. והכיוון שממשלת נתניהו הולכת בו בשנים האחרונות הוא כיוון של הרס, כיוון של חורבן, כיוון של פירוק והחלפה במשהו אחר לגמרי. עמיתי חברי הכנסת, אמרתי, צריך לשנות ברשות השידור, אבל אסור להכפיש ואסור לזרוק את כל מה שנעשה ברשות השידור לפח הזבל. רשות השידור והשידור הציבורי כוללים הרבה הישגים. אנחנו מדברים, למשל, על הטלוויזיה הלימודית, שזו מערכת סופר-יעילה, סופר-יעילה מבחינת רמת ביצועים, איכות, איכות מבחינת תכנים, מבחינת עושר של שידורים ושירות לציבור, אדוני השר. ששש. בבקשה. חבל שהטלוויזיה הלימודית, חבל שהטלוויזיה החינוכית נכנסה גם היא ל"קוראלס" הזה של השמדה וחיסול. אחד הדברים שצריך היה לעשות זה להפריד את הטלוויזיה הלימודית ולהשאיר אותה כמערכת נפרדת, כי היא מערכת מצוינת, היא אפילו לא צריכה לעבור ייעול, היא יעילה מאוד. ורשות השידור כוללת גם את הרדיו, את רשת ב', עם תוכניות מצוינות ועם אחוזי האזנה מאוד גבוהים. גם את זה רוצים לפרק, גם בזה רוצים לפגוע. וכן, יש גם את הערוץ הראשון של הטלוויזיה, שיש מה לשפר בו. אבל בערוץ הראשון, למשל, שידרו את "שיטת השקשוקה" כשאף אחד מהערוצים המסחריים לא היה מוכן לשדר את השידור החשוב הזה בגלל החשש הגדול מאימתם של טייקונים. גם בזה רוצים לפגוע. כאשר תגיע "שיטת השקשוקה 2" או "שיטת השקשוקה 3" ואני מקווה שיהיה מי שיעשה את הסרט הזה, כי הסרט הזה הוא על מה שקורה אצלנו כאן והיום ועכשיו בגז, ובמשאבי הטבע בים-המלח, ובפוספטים, ועל מה שקורה בתחום הבנקים. אז כשמישהו יעשה את "שיטת השקשוקה 2" או 3, לא תהיה רשות שידור עצמאית שתוכל לשדר את זה. המהלך שהממשלה מקדמת הוא מהלך מסוכן, מהלך של הכפפת רשות השידור לממשלה. וההכפפה התקציבית באמצעות ביטול האגרה והכנסת רשות השידור לתקציב הממשלתי הרגיל היא חלק מרכזי מהדבר הזה. ובדרך ניסו פה לעשות עוד עוולות, לפטר עובדים בחוק תוך דריסה של הסכמים קיבוציים, תוך דריסה של כל התקדימים. אני רוצה לברך מכאן את ההסתדרות על המאבק שהיא ניהלה, אני רוצה לברך את העובדים שקיימו שביתות סולידריות ותמיכה בעובדי השידור הציבורי. אני חושב ששביתות כאלה הן הדרך להבטיח שמהלכים כוחניים כאלה של פגיעה בעובדים לא יעברו. ואני רוצה לסיים ולומר, עמיתי חברי הכנסת: המאבק הזה לא תם. אנחנו נמצאים כאן, עמיתי לאופוזיציה, אנחנו, חברי ואני, אנחנו נמשיך להיאבק על שידור ציבורי, אנחנו נמשיך להיאבק בניסיונות שלכם לייצר פה מערכת כנועה לממשלה, מערכת של שידור ממשלתי חסר עניין וחסר תוכן, אנחנו לא נסכים להפוך את "קול ישראל" ל"קול ישראל היום"; אנחנו לא נסכים להפוך את רשות השידור לחלופה הישראלית של ה-BBC בדמות "רשות הביבי". תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ישראל אייכלר, לא נמצא. אבל יש לו הסתייגות.

חבר הכנסת אורן אסף חזן, בבקשה. הסתייגות. רוצים, תעלה, תעלה.

איתן מדבר אחרי, חבר הכנסת איתן כבל אחרי חבר הכנסת חזן. קשה אחרי

גברתי היושבת-ראש, חברי היקר כבוד השר, חברותי וחברי חברי הכנסת, אחרי ערב באמת קשה בדיון מעמיק על טרור שבו, כאמור, חיפשנו את שר הביטחון, לרגע קל בשעה המאוחרת הזאת של הלילה זכיתי, הוא עובד, הוא עובד.

עוזרת לי חברת הכנסת היקרה ד"ר ברקו, שהוא עובד. יש לנו שר ביטחון שכבר יודעים. אני מצליח להעלות חיוך על הפנים בשעה הזאת, כי בשעה טובה ומוצלחת מפלגת הליכוד, מפלגת השלטון, ראש הממשלה העומד בראשה, השרים הנכבדים, שתכף נודה להם, הביאו בשורה לעם ישראל: יוקם, יקום תאגיד שידור ישראלי, תבוטל אגרת הטלוויזיה, ובא לציון גואל בשעה טובה, ועל כן אני מחייך. אני אתחיל בחבר יקר שלי, חבר הכנסת, כבוד השר אופיר אקוניס. אני רוצה להגיד לך תודה בשם כל אזרחי מדינת ישראל, יהודים וערבים כאחד, אשר שנים על גבי שנים היו תקועים וקבורים בתוך שלשלת תלאות של רשות שידור שלעתים לא ידעה מימינה ומשמאלה אבל ידעה מאיפה לקחת את הכסף. אני רוצה להגיד לך תודה רבה על המאבק העיקש, על הדרך שהתחילה עוד טרם היותך שר, שאתה מלווה אותה הרבה זמן. הציבור בישראל צריך לדעת את זה, לזכור לך את זה ולהכיר לך טוב על זה. אני באמת מקרב לב אומר לך תודה. אני רוצה גם להגיד תודה לשר כץ, שליווה את העובדים, נאבק, לא התקפל, לא לפופוליזם הזול שלהם, אבל גם לא לדרך שלו. השר כץ, שדרכו היא דרכם של האנשים הפשוטים, עמלי היום, העובדים שעובדים לטובת כולנו בכל מגזר שהוא. גם לו מגיעה תודה. אורן, חיים או ישראל? השר חיים כץ.

תודה גם לשר ישראל כץ על ההחלטה האמיצה סוף-סוף, אחרי מעל 100 שנה, להקים רכבת קלה בתל-אביב.

זה מדהים, אכן,

יש אבל גדול, אבל זה לא הדיון. אנחנו כולנו זוכרים שבסוף המסילה יש בני-אדם, ואנחנו נטפל בזה ביחד. אנחנו עושים דברים יפים ביחד,

אבל בואו לא נהרוס את החגיגה של הקמת הרכבת הקלה, כמו שלא נהרוס את החגיגה של הקמת תאגיד השידור הישראלי וביטול האגרה לציבור בישראל. צריך להגיד תודה רבה, ואני אקצר בזמנים כדי שנספיק את כולם, ליתר שרי הממשלה: לשר התקשורת הקודם גלעד ארדן, ובראש ובראשונה לראש הממשלה שלא פחד ללכת כנגד כל ההשמצות ולהוביל את הרפורמה הזאת. אני רוצה להגיד תודה גם לחברי מהאופוזיציה, איתן כבל, דב חנין, שלנגד עיניהם אכן עומדים העובדים, אבל עומד גם הציבור בישראל. אני סמוך ובטוח שהם יצביעו בעד הרפורמה, בעד החוק היום. אני רוצה להגיד תודה לציבור שנתן לנו את ההזדמנות.

יש לי גם קצת תהיות. מדהים אותי לראות,

ברוכה הבאה, חברת הכנסת סתיו שפיר, שלא מכבר פרסמה תמונה ריקה של המליאה וכתבה בטוויטר: דיון חשוב מתנהל, והראתה כיסאות ריקים. איפה הכיסא שלך היה עד עכשיו? היה לי דז'ה-וו של יאיר לפיד ונאום הכיסאות הריקים שלו. היה לי דז'ה-וו של יאיר לפיד, רק בהבדל אחד, לך יש שיער ג'ינג'י. כל מה שאתה עושה זה לעמוד פה, בואו ניתן לה לגמגם. גברתי היושבת-ראש, אני אשמח לקבל עוד קצת זמן, היא מפריעה לי, או להוציא אותה החוצה. אצלנו אין הנחות כשבאים לעבוד ולעמול למען הציבור. אנחנו עובדים, היא צועקת. לא בבית-ספרנו. אז תודה באמת שאת מכבדת אותנו בנוכחותך. בפעם הבאה, אשמח שכשאת מעלה תמונה ריקה, תעשי אותה בסלפי. חברים, תראו איזה דבר מדהים. אני רוצה גם להודות לך, זהבה גלאון, אנחנו נגיע לזה עוד רגע. בטרם ייגמר לי הזמן, אני רוצה להגיד דבר מדהים לציבור בישראל שרואה אותנו, והחל ממחר גם רואה אותנו חינם: איך ייתכן שגם כאן הצלחתם ליפול לבלוף של עצמכם שוב? איך יכול להיות מצב שהליכוד שומר על העובדים, מבטל פיטורים בחקיקה, מבטל את אגרת הטלוויזיה לכל אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו עדיין לא בסדר? אתם עומדים וצועקים ומברברים, ובובו פה, ובובו שם, ובובו בכל העולם. מתי תתעוררו ותבינו שיש עניינים שבהם, כן, מותר גם לפרגן? זהבה גלאון, אהבת חינם, את יודעת מהי? הרי למה אנחנו צריכים, נא לסיים. אני מסיים במשפט, באמת. למה אנחנו צריכים, חברים,

צריך לעמוד בתקנון. חבר הכנסת חזן, דקה. ברשותכם, אני אסכם. אני מסכם. דקה. משפט, סליחה. משפט. לא, לא.

הפריעו לי.

אני אומר: חברתי היא יהודייה ציונית אמיתית, זהבה גלאון, איפה הוא היה? אפשר להעיד עליו? שעות של דיונים בוועדת הכנסת על סעיפי תקציב מוציאים את, חבר הכנסת חזן, אני מבקשת משפט אחד ולרדת, לרדת מהדוכן, ברשותך, לסכם.

ולאפשר לחבר הכנסת איתן כבל לדבר. אורן, אהבת חינם.

חברים. אורן, אבל משפט אלמותי. משפט לפנתיאון.

זהבה גלאון היקרה, חברתי, אחותי, יהודייה ציונית אמיתית, לא לצחוק. אהבת חינם, זהבה, מדוע אנחנו צריכים ביטוי שנקרא אהבת חינם? הרי ברור לכולם, אולי לך קצת פחות, שאהבה לא עולה כסף. הרי ברור לכולנו שאת האהבה ניתן לקבל, ובעיקר לתת, בחינם. אז למה אנחנו צריכים את הביטוי? ואיך אני מקשר אותנו? אני אספר לך למה. כי בבואנו לבחון אדם, חבר הכנסת חזן. ואני מסכם במשפט אחרון: בבואנו לבחון את האדם שעומד למולנו ומצדנו, לא מסתכלים רק על יכולותיו, על היופי שלו, על כישרונותיו, מסתכלים גם על חסרונותיו וגם על המקומות שבהם הוא חלש. פעם ב"ערוץ הילדים" היה קמפיין: "כולנו שונים וכולנו שווים". אבל באהבת חינם שאני מדבר עליה, גם לך, זהבה גלאון, מותר לפרגן לראש הממשלה נתניהו, לשר אקוניס, לשר חיים כץ, חבר הכנסת חזן,

לעתים אולי גם לשר, אני מבקשת לסיים. ואני אומַר לכם, אני רוצה להגיד תודה,

לסיום,

מילה אחרונה, ברשותך. אני רוצה להגיד תודה על ההזדמנות שניתנה לי להצביע בעד ביטול האגרה לאזרחי מדינת ישראל. אני בטוח שהכנסת הזאת תשלים את ימיה, ונוביל עוד רפורמות חשובות וטובות למען הציבור היהודי והערבי כאחד בארץ-ישראל.

חבר הכנסת חזן, תודה רבה. חבר הכנסת איתן כבל, בבקשה. חמש דקות עבורך. חברים, בואו נשמור על הסדר.

גברתי היושבת-ראש, אדוני השר, חברותי וחברי חברי הכנסת, רשמת פרלמנטרית, קודם כול, אני אומר לך, אדוני השר, בנימה אישית,

די חבל שהקמתם את הוועדה,

מי כמוך יודע, רק כדי לעקוף את האפשרות שאני אנהל את הדיון. כי בסופו של עניין, ראית את ההתנהלות, גם של האופוזיציה, בעניין של רשות השידור. בסך הכול הכללי, תרומתנו הייתה תרומה מכרעת, גם לחוק הזה. והעניין הוא, ואני אומר את זה גם לך, בסופו של עניין, עכשיו זה נתון לפתחך. זה כבר לא שאלות של פוליטיקה כזאת או פוליטיקה אחרת. אני מקווה מאוד שראש הממשלה,

כפי שגם אמר מנכ"ל משרד התקשורת, שברגע שהחוק יעבור בקריאה שנייה ושלישית, הוא ימנה את המועצה. אני אומר את זה כי זה אחד המבחנים הגדולים לכולנו. סליחה, חבר הכנסת קיש, אני יודע שבקדנציה הקודמת היית בטיסה ארוכה, אבל אני רק רוצה להזכיר לך שהחוק הזה, מי שכתב את רובו היה אני. מי שהעביר אותו לממשלה, חבר הכנסת קיש, נא לא לקרוא קריאות ביניים.

תשחרר את הסתימות ותקשיב לי. בסך הכול, מה אני מנסה לומר לך? שגם בקדנציה הקודמת, כשהשר אקוניס התנגד לחוק, העברתי אותו לשר ארדן ולראש הממשלה. זה לא העניין. נושא רשות השידור והשידור הציבורי, ההתייחסות שלי אליו היא מעבר למחלוקת פוליטית. זה לא כולנו. אל תטעה, כולנו. זה לא כל כך כולנו. אמרתי: מצוין. סליחה. אז הבעיה היא אצלי הפעם. אוקיי? בשורה התחתונה, מה שאני מנסה לומר לכם, שעכשיו זה המבחן האמיתי. אז הצלחנו להגיע להבנות בנושא העובדים. המבחן עכשיו הוא להוציא את זה מן הכוח אל הפועל. המבחן הוא גם של האוצר, שלא ינסה להתחמק עכשיו, אחרי שעברנו את כל הסאגה הזאת והגענו להבנות לגבי שרונה, כפי שאתה הערת לנו, וכפי שסיכמנו לגבי מועדי ההתנהלות ויציאת עובדים. והחוכמה הגדולה, אני אומר את זה גם לכולנו, שנדע לשמור על כבודם של העובדים. אני אומר את זה בצורה הכי חברית, הכי נכונה. ובעניין הזה אני פונה אליך, אתה זה שאמור ללוות, ואני סומך עליך בעניין הזה, כי שוחחנו לא פעם ולא פעמיים על ענייני העובדים, והיחס שלך בעניין הזה היה קצת שונה משל אחרים, לטובה, ואני מצפה ממך שתדע ללוות את ההליך הזה. ובאמת, אדוני השר, חטאי הממשלות השונות לגבי רשות השידור כבר נכתבו ועוד ייכתבו, כולם. יש לכם כאן הזדמנות אמיתית,

להרים חזרה על הרגליים את השידור הציבורי. אני באמת מצפה שאכן כך הדברים ייעשו. ובדברים האלה ניתן את הרוח הגבית.

תודה רבה לחבר הכנסת איתן כבל. בבקשה, כבוד השר אקוניס.

גברתי היושבת-ראש, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, אני מבקש להתחיל מן הסוף דווקא, מאחד הסעיפים האחרונים בחוק. אדוני היושב-ראש, הלילה הזה חבר הכנסת פריג' כבר אמר שניכנס להיסטוריה.

לאחר 47 שנים, מאז 1968, שאז נדרשו בחוק,

אזרחי ישראל לשלם את אגרת הטלוויזיה עבור החזקת מַקלט הטלוויזיה, ועל כך הייתה אגרה בישראל,

במשך 47 שנים, על החזקת המַקלט, לא על צפייה בשידורי הערוץ הראשון, על החזקת המַקלט. ובג"ץ אמר, לא עוד. אגרת הטלוויזיה, הידועה בשם אגרת רשות השידור, בטלה ומבוטלת.

חברת הכנסת גלאון, בטלה ומבוטלת רטרואקטיבית, החל מ-1 בינואר 2015. ולא תהיה, אדוני היושב-ראש, עוד אגרת טלוויזיה בישראל, כפי שהתחייבתי ביום שבו קיבלתי את המינוי מראש הממשלה. חברת הכנסת אלהרר, שמעתי את הערותייך בנושא החשיבות, או לשיטתך, חוסר החשיבות, של שינוי השם ל"תאגיד השידור הישראלי", ונשאלתי גם על-ידי השרה לשעבר לבני בעניין זה. בעניין זה, החוק הקודם דיבר על שידור ציבורי. אני בעד שידור ציבורי. בצעירותי, אפילו השתתפתי בשידורים רבים של השידור הציבורי ברשתות הרדיו של "קול ישראל". בריטים קוראים לשידור שלהם "השידור הציבורי הבריטי", וכך עושים הקנדים, כך עושים הנורבגים, היפנים, האיטלקים. כל מדינה שמכבדת את עצמה קוראת לשידור הציבורי שלה יחד עם שמה של המדינה, וכך גם אנחנו נעשה. השידור יהיה ישראלי.

תחנות הרדיו, חברת הכנסת גלאון, תיקראנה "קול ישראל" בחקיקה. השידור הזה ישקף את מגוון העמדות, הדעות והתרבויות בחברה הישראלית. היא תשדר, חבר הכנסת מרגלית, שמשלמים מסים, British Broadcasting Corporation.

חבר הכנסת פריג', איך הם לא מתביישים שהם בריטים? British Broadcasting Corporation. וגם פה תאגיד השידור יהיה ישראלי, גם אם זה לא מוצא חן בעיניך.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת מרגלית דיבר על כך שהשידור עלול לצאת מירושלים. הוא לא עמד בשעה המאוחרת והסתלק, אבל השידור, כפי שהודעתי בוועדה המיוחדת בראשות חבר הכנסת הנגבי, ימשיך להיות מירושלים, מרוממה וממה שמכונה "בניין החוטים", שממנו משדרת תחנת רשת ב' של "קול ישראל".

חבר הכנסת פריג', בעולם כולו, כמובן בישראל, ימשיכו לשמוע, כפי ששמעו שנים ארוכות, "קול ישראל מירושלים", ומי שלא מוצא חן בעיניו מוזמן להעביר תחנה, ושם הוא יכול אולי לשמוע "גלי צה"ל" שידורי צבא ההגנה לישראל. אולי תציע להוציא את המילה "ישראל" גם מהדבר הזה.

אדוני היושב-ראש, העובדים והעובדות של רשות השידור, 1,500 איש ואישה, שהם ברובם הגדול עובדים חרוצים ומוכשרים, גם הם יודעים וגם אתה, חבר הכנסת גילאון, וחבריך, כפי שאמרה בצדק חברת הכנסת לבני כאשר הייתה הממונה על רשות השידור, כולם יודעים שבמבנה של רשות השידור נדרש שינוי. שינוי,

אדוני היושב-ראש, כרוך גם, לדאבון לבנו, בקשיים אישיים, כפי שחוו עובדים רבים, השרה לשעבר לבני, גם בחלק מן החברות הממשלתיות, וכאן איננו מפריטים את רשות השידור, גם בחלק מהחברות הממשלתיות, שאני לא רוצה להגיד "הופרטו", אם כי הן הופרטו, גם בממשלה שבה את היית ממונה על רשות החברות, גם לפנייך וגם אחרייך. אנחנו מבינים, אדוני היושב-ראש, את כאבם של חלק מעובדי רשות השידור שייאלצו, אחרי שנים ארוכות במקום העבודה האהוב עליהם, לעזוב את עבודתם,

בתנאי פרישה לא רעים בכלל. כמובן, לא ניכנס לעניין הזה.

עם כל הכבוד, ויש כבוד גדול לעובדות ועובדי רשות השידור, שהדבר העיקרי בחוק תאגיד השידור הישראלי הוא השידור עצמו,

מה יראו אזרחי ישראל על מסכי הטלוויזיה ומה ישמעו בתחנות הרדיו. כפי שאמרתי פעמים רבות, ואני אחזור על כך גם כאן: השידור הזה יביא לידי ביטוי, אדוני היושב-ראש, בצורה פלורליסטית, בצורה דמוקרטית, בצורה שוויונית ובאופן מאוזן את מגוון העמדות, הדעות והתרבויות בחברה הישראלית.

אדוני היושב-ראש, הדבר החשוב ביותר שאנחנו נוציא מתחת ידינו, אם אכן מליאת הכנסת תקבל את הצעת החוק ותאשר אותה ברוב קולותיה. אנחנו רוצים שהדבר הזה, חבר הכנסת פריג', ואני מאמין,

אני מאמין, ולכן הקפדתי לא להכניס לתיקון החוק את האופציה שהייתה נתונה, כפי שהציעה חברת הכנסת אלהרר בכנסת הקודמת, להארכות של שלושה חודשים נוספים, שאפשר לבנות את המערכת, כפי שמציעה הצעת החוק, חברת הכנסת אלהרר, שיחל התאגיד בשידוריו ב-31 במרס 2016. מה תגיד לנו,

לסיום, אדוני היושב-ראש, אין לנו שום כוונה, כפי שלא הייתה לנו לא רק כוונה אלא גם מעשה, להתערב בתכנים המשודרים של שידורי רשות השידור. אין לנו שום כוונה להתערבות פוליטית. מי שטוען להתערבות פוליטית עושה זאת ממניעים פוליטיים, מי שרוצה,

בהמשך שליטתו הרעיונית בשידוריה ובתכניה של רשות השידור. אנחנו רוצים, אדוני היושב-ראש, תאגיד שידור ישראלי שיביא לידי ביטוי, חבר הכנסת כבל, פתיחת פיות ולא סגירת פיות, ואני מאמין שכך יהיה. אני מבקש לנצל את ההזדמנות להודות, כמובן, לכל ועדת הנגבי, בראשות חבר הכנסת צחי הנגבי, וגם לחבריה של הוועדה המיוחדת הזאת, ובאמת התכנסנו לדיונים מרתקים, חשובים.

הערות רבות כן התקבלו, כמו הוצאת סעיף הפיטורים בחקיקה, חבר הכנסת שמולי, כפי שדרשו, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת מכל סיעות הבית, מהקואליציה ומהאופוזיציה. אנחנו אנשים קשובים, לא שאני הצעתי את הסעיף הזה, אבל גם האחרים שכן הציעו את הסעיף הזה היו קשובים. הסעיף הזה יצא מן החוק. אני מבקש בהזדמנות הזאת לאחל שנה טובה וגמר חתימה טובה לכל עובדות ועובדי רשות השידור, וכמובן לחברות ולחברי הכנסת, ומבקש להצביע בעד הצעת החוק ונגד ההסתייגויות. תודה לשר אופיר אקוניס. יושב-ראש הוועדה לעניין חוק השידור הציבורי, חבר הכנסת צחי הנגבי, מבקש לסכם בשם הוועדה. בבקשה, אדוני.

לפני ההצבעה, אני מאפשר גם לקרוא הודעה מטעם ועדת הכנסת על מנת שהיא תזכה לתשומת לב ולא לפיזור לאחר ההצבעות. אדוני היושב-ראש, בהמשך לאישור הרכב הוועדות במליאה, הריני מתכבד להודיע בשם ועדת הכנסת על איוש המקומות הפנויים לסיעות כדלקמן: בוועדה המיוחדת ליישום והנגשת המידע הממשלתי, מטעם סיעת מרצ תכהן חברת הכנסת מיכל רוזין, בוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, מטעם סיעת מרצ יכהן חבר הכנסת אילן גילאון, בוועדה המיוחדת ליישום והנגשת המידע הממשלתי, מטעם סיעת הליכוד יכהנו חברת הכנסת שרן השכל וחבר הכנסת יואב קיש, בוועדת החוץ והביטחון, כממלאת-מקום קבועה תכהן מטעם סיעת הליכוד חברת הכנסת שרן השכל, בוועדת המדע והטכנולוגיה, בוועדה המיוחדת לפניות הציבור ובוועדה המיוחדת למאבק בנגע הסמים והאלכוהול, מטעם סיעת הליכוד תכהן חברת הכנסת שרן השכל,

מטעם סיעת יש עתיד יכהן חבר הכנסת יוסף ג'בארין ממכסת הסיעה כממלא-מקום קבוע. עד כאן חובתי לוועדת הכנסת. כמה מילים על הדיון שהתנהל כאן. בוועדת הכספים, מטעם סיעת יש עתיד, יכהן חבר הכנסת יוסף ג'בארין, ממכסת הסיעה. על המכסה של סיעת יש עתיד יכהן. כנראה אלו ההסכמות של האופוזיציה.

אני רוצה להודות לצוות הוועדה המיוחדת לחוק השידור הציבורי, למנהלת הוועדה עדית חנוכה, ליועצת המשפטית של הוועדה אתי בנדלר ולכל צוות הוועדה,

הירתמותם בתקופת הפגרה, על חשבון ימי החופשה שלהם בתקופת הדממת הכנסת,

לכל חברי הוועדה על כך שנטלו חלק בשני הדיונים של הוועדה. הדברים שנאמרו כאן על-ידי אנשי האופוזיציה ברובם באמת יצאו מן הלב, כי הם שיקפו חשש שאני יכול לצאת מנקודת הנחה שהוא חשש אמיתי ולא מדומה, מלאכותי, מעושה, לגבי הסכנה של השתלטות הממשלה, ראש הממשלה, על רשות השידור. אני מחייך, כי אני יודע עד כמה, ברגע שמבינים את נתוני הסיפור של התאגיד הישראלי החדש, מבינים שלחשש הזה אין באמת איזשהו שמץ של בסיס. ממש שמץ של בסיס. הזכירו פה למה נולד החשש: כסף ועובדים, זה השילוב הקטלני שמייצר בסופו של דבר את מנופי ההשתלטות. בעיקר נחמן נתן פה באמת תיאוריית קונספירציה קלאסית. אבל מה לעשות, החוק הועבר בתקופת הממשלה הקודמת. זה נכון שגלעד ארדן, שר מטעם הליכוד, הוביל אותו, אבל הוא הוביל אותו בסופו של דבר בטקסט שקארין אלהרר, שהייתה יושבת-ראש הוועדה, יכולה בוודאי לצטט.

אני לא אומר שזה לא ממשלתי, אני אומר שאת יכולה לצטט את זה מילה במילה, ואת יודעת לאשר את דברי שהמנכ"ל הזמני, אלדד קובלנץ, נבחר בלי שום מעורבות. וגם אם היינו רוצים לגלות את מלוא האסרטיביות שבעולם, הוא נבחר על-ידי ועדה בראשות שופט. מינויו המחודש של אותו קובלנץ, שהוזכר פה כאיזה מסכן שאם חס וחלילה לא נאשר את מינויו, אם הוא לא יעמוד דום למצוות בית ראש הממשלה, אז הוא לא יאושר שוב. אבל גם המינוי של המנכ"ל הקבוע הוא על-ידי ועדה בראשות שופט. לפחות לגבי השופטים לא אמרתם שהם עובדים אצל ראש הממשלה.

הבעיה היא איך הוא יקבל החלטות.

אבל למה שהוא יקבל החלטות כדי לרצות מישהו כשהמישהו הזה לא יכול להשפיע כהוא זה על המינוי העתידי? סליחה?

באיזה מובן?

תסבירי את המובן.

אם זו ועדה בראשות שופט, אז ראש הממשלה לא יכול,

מי ממנה את המנכ"ל? את יודעת, את ניסחת את זה: ועדה בראשות שופט. השופט כבר נבחר, ולראש הממשלה לא הייתה יד ורגל במינוי אותו שופט. ראש הממשלה, לא הייתה לו יד ורגל במינוי השופט שמינה את חברי המועצה הציבורית.

מי מאשר את החברים הנבחרים? השופט.

כן. שר התקשורת.

ועדה בראשות שופט בחרה, ועדה בראשות שופט מאשרת. עיסאווי, תפנה לקארין אלהרר, היא תספר לך את הפרטים. שר התקשורת חייב לאשר.

יש ביטוי: אל תבלבלו אותי עם העובדות. לא נבלבל לכם את המוח עם העובדות. שמחתי לשמוע אצל כמה חברים פה את המילים ימים יגידו, אז ימים יגידו.

בהצלחה לחוק החדש, אם הוא יאושר. תודה רבה,

יושב-ראש הוועדה, על העבודה הגדולה שעשית,

אני מודה לך. אתה רוצה לשחזר את הנאום הקודם שהפסדתי? לא, אני רוצה להגיד לך תודה רבה. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת צחי הנגבי. חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה.

כמה הסתייגויות לחוק, ואנחנו בוודאי שנצביע. על שם החוק אין צורך בהצבעה, כי זה תיקון. לסעיף 1 יש הסתייגות של קבוצת סיעת המחנה הציוני, המורכבת מכל חברי הכנסת של המחנה הציוני: יצחק הרצוג, ציפי לבני, שלי יחימוביץ,

איציק שמולי, עמר בר-לב, יחיאל חיליק בר, עמיר פרץ,

מנואל טרכטנברג,

דניאל עטר, יואל חסון, זוהיר בהלול, איתן ברושי, מיכל בירן,

הסתייגות מס' 3, לאחרי סעיף 1. מי בעד ההסתייגות? מי נגדה? ההסתייגות של קבוצת סיעת מרצ וקבוצת סיעת הרשימה המשותפת

לסעיף 5, הסתייגות מס' 8, של חברי הכנסת יאיר לפיד, שי פירון, יעל גרמן, מאיר כהן,

עפר שלח, חיים ילין, קארין אלהרר,

מי בעד ההסתייגות? מי נגד? נא להצביע. אתם תראו שההסתייגות הזאת תעבור, אתם לא תעמדו בחוק הזה, ואתם תביאו את התיקון הזה.

הסתייגות מס' 17, 17 בעד, 25 נגד, אין נמנעים. לא התקבלה. מס' 18, יש עתיד ורועי פולקמן. פולקמן הוריד. יש עתיד, להצביע? בוודאי להצביע. ודאי להצביע. מצביעים. הסתייגות מס' 18, מי בעד?

ההסתייגות (18) של קבוצת סיעת יש עתיד לסעיף 6 לא נתקבלה. 18 בעד, 25 נגד, אין נמנעים. גם הסתייגות מס' 18 לא התקבלה. 19, של המחנה הציוני, הוסרה. אנחנו מצביעים על סעיף 6, וכן

12, ישראל אייכלר? להצביע.

סליחה, קודם כול, רק בדקתי. לסעיף 11 אין עוד הסתייגויות. כנוסח הוועדה, סעיף 11. כרגע, סעיף 11 כנוסח הוועדה. סעיף 11 נתקבל. 25 בעד, 17 נגד, אין נמנעים. סעיף 11 התקבל כנוסח הוועדה. עכשיו לסעיף 12, הסתייגות מס' 22 של חבר הכנסת אייכלר, מי בעד? מי נגד? ההסתייגות של חבר הכנסת אייכלר לסעיף 12 נתקבלה. לסעיף 12 הסתייגות מס' 22, בעד, 25, 18 נגד, אין נמנעים. התקבלה ההסתייגות. אם כן, כל החוק, לרבות ההסתייגות, אושר בקריאה שנייה. סליחה,

עוד לא הצבענו על סעיף 12 עם ההסתייגות, אז בואו נצביע. סעיף 12, כולל ההסתייגות, לא כנוסח הוועדה, אלא כולל ההסתייגות. מי בעד? מי נגד? סעיף 12, כהצעת הוועדה ועם ההסתייגות שנתקבלה,

חברי הכנסת, בעד, 25, נגד,

אין נמנעים. סעיף 12 אושר, כולל ההסתייגות. לכן חובתי לשאול את יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת צחי הנגבי: האם לעבור לקריאה שלישית עם ההסתייגות?

אם כן יש הסכמה של יושב-ראש הוועדה. כל החוק, לרבות הסתייגות מס' 22, בקריאה שלישית, מי בעד? מי נגד? נא להצביע. חוק השידור הציבורי (תיקון מס' 2),

חברי הכנסת, הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון מס' 2), התשע"ה 2015, בקריאה שלישית: 25 בעד, 18 נגד, אין נמנעים. החוק אושר כנדרש בשלוש קריאות. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום